הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/2561/25 וכלה בהצעת חוק פ/2666/25: הצעת חוק זכויות התורמים

הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה

תודה למזכיר הכנסת. חברי הכנסת, הנושא הראשון על סדר-היום הוא נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם יצביעו

המלחמה על המוות המיותר בכבישי ישראל היא המלחמה העקובה ביותר

עלינו להילחם אותה ולהדהד אותה לכל

רבים מהסטודנטים שמגיעים ללימודים בפריפריה בזכות ההטבה הקיימת מתאהבים באזור ובוחרים להקים בה את מרכז חייהם. קיומה של אוכלוסייה צעירה

זהו מחיר הדמוקרטיה.

יקר, אשר כדאי לשלמו" עד כאן, סוף ציטוט. שופטים יהודים מוכנים לשלם בדם אחיהם כדי לשמור על זכויות אדם של

לנאומים בני דקה מספר הדוברים הולך ופוחת. אני לא רוצה להגיד הולך ופוחת הדור,

כי אז היו עלולים לחשוב שאני רומז לכנסת. אז אני לא רומז, אני אומר. למה? תגיד, תגיד. את מה שיש לי להגיד? השיח הציבורי בשפל המדרגה.

גם הרבה מאוד

אדוני היושב בראש. אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה, מה קרה לך? מה קרה לך? אני חושבת עליך הרבה בשבועות האחרונים.

אני אחכה שתסיימו, כי אני רוצה להגיד לו מה שאני חושבת עליו.

אני רוצה להגיד לו מה שאני חושבת עליו בשבועות האחרונים דווקא. אפילו כתבתי לו מכתב. אתה שומע, אדוני ראש הממשלה?

אם אדוני ראש הממשלה הגיע לשמוע את חברי הכנסת, שייפסקו השיחות האלה כי יש לי משהו להגיד לו כי אני חשבתי על זה והתכוננתי.

אתה יכול להרגיע את כל הדוברים. אני מסוגל גם להקשיב פה וגם להקשיב

אז האמת שאני פחות. אולי אתה.

את צודקת.

בבקשה, אני גם מכירה אותו. אז תגידי שאת מדברת אליי. אוקיי. אז אני רוצה בזמן החולף לומר לך שאני חושבת הרבה על מה קרה לך, מר ביטחון ואלוף יחסי החוץ ואשף התקשורת, אני גם מכירה אותך, כי ישבתי איתך ארבע שנים בממשלה. מה קרה למומחה לכלכלה העולמית בימים האחרונים, זה שמכל העולם מתקשרים לשאול ולהתייעץ איתו על הפלא הזה של מדינת ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, מדינה שאתה כבר שנים עומד בראשותה, אבל בדרך כלל מאשים את כל הסביבה, המדינה הזאת שבנינו, כל כך הרבה אנשים טובים, ואתה רוצה להחריב אותה בימים האחרונים. בוא נתחיל עם יחסי החוץ, שעליהם אתה עובד שנים. מה קורה עם הנסיעה לאבו דאבי, שבינואר התבטלה בשל קשיים לוגיסטיים ועד היום לא קיבלנו הזמנה, למרות שאתה זה שעשית את הסכמי אברהם ואתה זה שגזרת, אני אפילו לא יודעת אם הספקת לגזור את הסרטים כי לנסיעה מינואר אף אחד לא הזמין אותך. אתה חושב למה? ומה קורה עם ארצות הברית?

חבר שלך כבר 40 שנה? למה הוא לא מזמין אותך, למרות שידוע שראש ממשלה חדש בחודשיים הראשונים שלו תמיד מוזמן לארצות הברית? אבל הוא לא מזמין והוא גם לא מתקשר. החבר שלך 40 שנה וכל הסנאטורים הרפובליקנים והדמוקרטים שמגיעים לפה, חלק מהם אני גם פגשתי בשבוע שעבר, כולם דואגים, מודאגים, לחוצים, לא מאמינים לך. או שאולי אתה רוצה לדבר על הביקור בצרפת? נראה לי שאולי אתה מעדיף בעצם לשכוח אותו, עם המקלחת הצרפתית שקיבלת שם ממקרון. מזל שלקחת את סוף השבוע להירגע קצת ולנוח,

טוב שהשגרירה הגנה עלינו.

זאת שאמרתם לה לא לבוא ואחרי זה שיקרתם לעם ישראל, אבל עלו על השקר שלכם? הגנה, אל תפריע לי.

על השקר שעשיתם על גרמן, על הכבוד של השגרירה המדהימה הזאת, שביקשתם שלא תבוא לשדה התעופה ואז העללתם עליה עלילות, תחסוך לי את זה. אני רוצה לשאול אותו, את מר ביטחון,

איך איראן, שעשית עליה קמפיין שלם באו"ם, הגיעה ל-84% מהעשרת האורניום, דקה לפני פצצה גרעינית? איך זה יכול להיות? איך זה קרה? הטפטוף על העוטף חזר. האיראנים זיהו חולשה. על 13 הרוגים, נרצחים, במשמרת שלך, אצל מר ביטחון, ימין מלא מלא. ואשף תקשורת שלא מסוגל להתראיין לאף כלי, לא 12, לא 13. 14 כמובן,

זה ערוץ שמשדר באופן מלא. על עובדי התאגיד, שכל יום חרב הפרנסה מאיימת על הצוואר שלהם רק כי הם לא עומדים, שאלתי את קרעי: לאיזו סדרה לא התחברת?

לטהרן?

מה עשו עובדי התאגיד? ולמה אתה מתראיין רק באנגלית?

עם מי אתה מדבר שם? הם לא מצביעים לך בכלל.

גם מה שאתה אומר בכלל לא מחובר למציאות בארץ,

אנחנו לא עוקבים, אנחנו לא יודעים אנגלית,

אני מקווה, סימון, שסיימת את לימודי הליבה. אבל מה קורה עם מר כלכלה? מה קורה? השקל מתרסק, המניות בבורסה, הכלכלנים, הנגידים, שאתה מינית, כולם נגדך. אתה מוביל את המדינה לכאוס כלכלי במשמרת שלך. אתה, מר כלכלה, זה שדיבר על השמן והרזה, שהפסקת, עצרת את הקצבאות והקיזוז, ככה הם יצאו יותר לעבודה. אז חד-הוריות יוותרו על מזונות הילדים שהמדינה פסקה להן רק כדי שיצאו לעבודה.

מר כלכלה, שכל הנגידים שלך היום מפגינים בחוץ? איך זה קרה במשמרת שלך שאתה מרסק את הכלכלה ואת אומת הסטרטאפ? והשאלה אחרונה והכי חשובה: מה קרה לשוחר הדמוקרטיה? הדמוקרט הגדול שאת הפריימריז הביא לליכוד, הרי אתם יודעים שלפני נתניהו לא היו פריימריז. כל היום עושים עלינו סיבוב: יש עתיד,

שוכחים שהוא זה שהביא את הפריימריז. מה קרה לשוחר הדמוקרטיה, שאתה רוצה להלום במפגינים? די עם השקר הזה. די, מירב, מספיק לשקר. האנשים הטובים הציונים,

החילונים, הדתיים,

על מה נתפסתם? המפגינים האלה, חודש אתם מסיתים. זה מפריע לי, זה מפריע לי. מה לעשות, האמת כואבת, מרה, שורפת. מה קרה למר דמוקרטיה?

הליכוד, המפלגה הדמוקרטית שאף אחד לא מסוגל להגיד מילה, מילה אחת.

ממה נתחיל? ממה נתחיל? מזל שמשה ארבל היה היום בוועדת הכנסת, לא ראית את הציוץ שלי? ואמר, אבל מה? מה יש לך עם המפגינים? לא ראית את הציוץ שלי?

מה יש לכם עם המפגינים האלה, שאוהבים את מדינת ישראל ואת מגילת העצמאות ושרוצים אותה יהודית והדמוקרטית?

במחלקת הדגים הקפואים של הסופר, במפלגה הדמוקרטית שלא מסוגלת להביע עמדה בלי דף מסרים, אבל כל הזמן יורדים עלינו: אין לכם פריימריז, אתם לא דמוקרטיים. מדהים, אם כך נראית דמוקרטיה, אולי עדיף שלא תהיה? ככה? ככה, כשאף אחד לא מסוגל להגיד מילה, אתם מסיתים. על מה שהיה כאן נגד ח"כים ערבים, על מה שהיה נגדי, על מה שהיה היום בבוקר? על מה שקורה בחווארה, ששורפים בתים? אנחנו גינינו את זה. תודה שהגעת לוועדה וגינית.

תגיד, כתבת משהו? כתבת משהו?

אני רוצה לדעת, כתבת? ואיפה השר לביטחון היהודים? מה, לא מעניינת אותו המדינה הזאת? רק אם יהודי? רק אם אונסים יהודייה?

צ'רקסים, לא מעניינים את השר. אף אחד, את בכלל, עדיף שלא תדברי, שלא נשמע אותך. שוחרת הדמוקרטיה. בשבוע שעבר הצבעת נגד משפחות חד-הוריות, אפילו לא שמת לב. חברת הכנסת גוטליב. מזל שאמיר אוחנה היה כאן להצביע. חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת גוטליב. לא נכנסים לשולחן הממשלה. תלמדי את הכללים של הכנסת. תתביישו לכם, תתביישו לכם. לא נכנסים לשולחן הממשלה. אני איכנס לאן שאני רוצה, את הצבעת נגד משפחות חד-הוריות. מזל שאמיר אוחנה היה שם. תתביישו לכם,

נלחמת על משפחות חד-הוריות, נגדן. נשים נגד צווי הגנה. אני רוצה לסיים, יש לי דקה. יש במדינת ישראל דמוקרטיה מדהימה, שנבנתה פה בידי אנשים טובים מימין ומשמאל, חילונים, דתיים, ציונים, פטריוטים, שאוהבים את המדינה הזאת. אתם עושים להם דה-לגיטימציה, אתם קורעים את העם הזה לשניים. ואתה עומד בראשות כל ההפיכה הזאת. זה לא משנה שאומרים לך לא להתעסק, אתה מתעסק, ואתה בוחש, וכל העם הזה נקרע לשניים במשמרת שלך. אתה לא עוצר שנייה. איך אתה הולך לישון בלילה כשאתה רואה את האלפים? איך אתה הולך לישון? איך אתה נרדם כשהמדינה שלך קרועה?

כי שמחה רוטמן אמר לך? מוביל אתכם כמו צאן לטבח. גברתי, לסיום. אני מסיימת, אדוני. אני מודה לך. אני מדברת מדם ליבי כבר שבועיים פה. מדם ליבי. הדברים שאני אומרת אמיתיים. אני אוהבת את המדינה הזאת. אני גם אוהבת כאן הרבה אנשים. תפסיקו לקרוע את המדינה הזאת לשניים. וזה במשמרת שלך, אדוני ראש הממשלה.

חברי הכנסת, נעבור כעת לדיון הסיעתי.

חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. ארבע דקות לרשותך, גברתי. תודה. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, כנסת נכבדה, שמונת השבועות האחרונים היו שבועות לא פשוטים לאזרחי ישראל. שבועות שבהם נשים וגברים יצאו לרחובות, עלו לירושלים עם משפחותיהם, מחו וזעקו מדם ליבם על ריצת האמוק שלכם לשינוי שיטת המשטר בישראל. בתגובה הם זכו ממך, אדוני ראש הממשלה, לאיום באגרוף. אני אנסה לשים בצד את חוסר ההגינות שלכם כלפי הבוחרים שלכם, שמרביתם מתנגדים לחקיקה. הם בכלל לא ידעו שזאת הכוונה שלכם.

כל פעם שדודי אמסלם אמר משהו, הוציאו אותו מהאולפן. אני אנסה גם לשים בצד את האמירות הקשות, על מפגינים, אמירות של ראש הממשלה שקורא להם אנרכיסטים, על הזלזול והאלימות המילולית, על ביטול של קרוב למיליון אזרחים, שמנסים בכל כוחם להבין לאן אתה מוביל את המדינה. אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה, לאיזו מדינה אתה רוצה שהילדים שלנו יגדלו? האם למדינת אפרטהייד? למדינה שיוצרת הפרדה מגדרית במרחב הציבורי? מדינה שמקיימת כפייה דתית? מדינה שחדלה להיות מדינה של עם אחד אלא של כמה עמים עם מלחמת אחים? כשאני חושבת על המקום שאליו אתה מוביל את המדינה, קשה שלא לחשוב על אביך, ההיסטוריון המוערך בן ציון נתניהו, זכרו לברכה, שכתב רבות על יהודי ספרד ועל האבות המייסדים. אני חושבת לעצמי, ובטוחה שגם אתה תוהה, אם הוא לא היה אומר לך "עצור", היה מסביר לך שלא כדאי שתיזכר כראש הממשלה של הרס. משהו בי רוצה להאמין שאתה לא תיתן לרפורמה הזאת לעבור. זאת ההזדמנות שלך. תן לציבור תקווה שלא הכול הוא תוצר לוואי של התיקים שלך שממתינים בבית המשפט. אני אזכיר לך שבאחד מהראיונות שלך אמרת שאתה רוצה להיזכר כ-protector of Israel. אדוני ראש הממשלה, אם אתה תמשיך ככה, אתה תיזכר כלא יותר ממחריבה

אני מזמין את חבר הכנסת שלום דנינו לשאת את דברו. חמש דקות, אדוני, לרשותך. אדוני יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, חברי הכנסת, שרי הממשלה, ראשית, מבקש לשלוח את תנחומינו למשפחת יניב על מות הבנים הלל ויגל. אדוני היושב-ראש, ב-10 במרץ 1949 הונף דגל הדיו בתחנת המשטרה באום רשרש, העיר אילת היום. הדגל נוצר בתושייה, ביצירתיות, מפיסת סדין לבן שנצבע בדיו. בשעה 16:00 אחר הצוהריים, במסדר חיילי חטיבות גולני ונגב פלמ"ח, הונף הדגל בשירת "התקווה". אירוע הנפת הדגל נחרת בזיכרון הקולקטיבי כסמל לסיום מלחמת העצמאות וכניצחון הכרחי. היום אנחנו מקדימים במעט את המועד המקורי, והכנסת מציינת היום את יום הנפת דגל הדיו כיום מיוחד. תודה לך, אמיר, יושב-ראש הכנסת, תודה לשרים ולחברי הכנסת שנטלו היום חלק באירוע. תודה מיוחדת להנהגת העיר, לאלי לנקרי, ראש העיר, אורחים יקרים, היושבים ומכבדים אותנו ביציע הכנסת. תודה לחבר הכנסת גדי איזנקוט על השותפות בארגון היום החשוב הזה, שאותו אנחנו מעצימים לטובת העיר אילת, עיר נעוריך. נחזור למלחמת העצמאות, למבצע עובדה, שעיקר מטרתו הייתה כיבוש הנגב בטרם ייחתמו הסכמי שביתת הנשק עם ירדן, ובכך לטרפד את תוכנית ברנדוט, אשר עקרה את כל הנגב מתחומי ריבונות ישראל. החלטתו של ראש הממשלה בן-גוריון כבר באוקטובר 48' לכלול ביעדי המלחמה את כיבוש הנגב הייתה החלטה אמיצה, המקפלת בתוכה חזון ואסטרטגיה. ישיבת הממשלה הזמנית שאישרה את התוכנית האסטרטגית תועדה ביומנו של בן-גוריון. כך כתב: החלטה זו של הממשלה היא הקשה ביותר מאז ההחלטה על הקמת המדינה. בן-גוריון היה מודע לכך שמדינת ישראל תעמוד בפני לחץ בין-לאומי כבד באו"ם, ובאמת כך היה. ראייתו למרחוק של דוד בן-גוריון הייתה שעומק ביטחונה של המדינה מחייב את ישיבתה על שני חופי ים, הים התיכון וים סוף. דגל הדיו הוא סמל של אותם ימי התום והזוהר של המדינה שבדרך, ימים של התלכדות, אומץ וגבורה, והם אלו שהגדירו את גבולותיה. הסכמי אברהם ההיסטוריים מבטאים את דוקטרינת ראש הממשלה נתניהו ואת תפיסתו המדינית את המרחב. פריצת הדרך להסכמים אלו נסמכת גם על הישג זה של מבצע עובדה, בכך שמפרץ אילת משמש ראש גשר למפרץ עומאן, לים הערבי, ומשם לאוקיינוסים. נמל אילת מהווה נכס אסטרטגי לביטחונה הלאומי של ישראל במישור הכלכלי,

המדיני, האנרגטי ועוד. על מפרץ קסום זה יושבת העיר אילת, המוכרת לנו כעיר תיירות ונופש נוצצת וזוהרת, אך לעיר ולתושביה צרכים ואתגרים ייחודיים רבים, אשר מחייבים סיוע מצד הכנסת והממשלה. יחד עם זאת, העיר מציעה הזדמנויות רבות לפירמות פרטיות ולמדינת ישראל במגוון נושאים. אילת יושבת בקצה הדרומי של פריפריית הנגב, והיא הנקודה הרחוקה במפת ריבונות ישראל.

בוועדות השונות, יקיימו דיונים באתגרי העיר בתחומים השונים. מצע רלוונטי לדיון העברנו לוועדות. כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, דגל הדיו, בד לבן מזדמן, צבוע בדיו בידי פקידת החטיבה, אחד מהסמלים הבולטים של מלחמת העצמאות והרוח הישראלית של אותם ימים, שהתאפיינה בליכוד ואחדות למען מדינת ישראל. לצערי דגל הדיו אבד לנו, וחבל. אפשר למשל לראות בארצות הברית איך הפך הבית של תופרת הדגל בטסי רוס בפילדלפיה למוזיאון. היא בסך הכול רקמה דגל אחד עם שלושה עשר פסים ושלושה עשר כוכבים, לבקשתו של ג'ורג'

לסיום, אדוני. אני מסיים, אדוני היושב-ראש. חמש דקות הליכה משם אפשר לראות מחווה היסטורית נוספת מרגשת, גל-עד של כבוד ליונתן נתניהו כלוחם צה"ל וכשמיניסט של העיר פילדלפיה. גדי איזנקוט ואני העלינו בפני ראש העיר פרויקט חינוכי, אני מזדרז, שיוטל על תלמידי התיכון באילת: לקיים מסע מהדרך שעשו חטיבות הנגב וגולני, ובסיומו ישחזרו התלמידים את דגל הדיו, שאותו נציב בכנסת ישראל בתקווה להשראה מרוח אותם ימי התום והזוהר,

ימים של אחדות, שהייתה נשמת תקומתנו במלחמת העצמאות. משפט אחרון.

וחושב שאני מדבר גם בשמו של חבר הכנסת גדי איזנקוט: הילד מטבריה ואילת,

הילד מאופקים, נעשה יחד הכול לאחדותנו ברוח דגל הדיו בבית היקר לכולנו, כנסת ישראל, כאן בירושלים.

תודה לחבר הכנסת דנינו. אני מבקש להקפיד על הזמנים. יעלה ויבוא חבר הכנסת בני גנץ. שש דקות לרשותך,

פלוס הזמן שצריך להעלות את הדוכן. ב-29 בדצמבר עמדת כאן, אדוני ראש הממשלה, והגדרת שלוש משימות מרכזיות לממשלה: לסכל את מאמצי איראן לפתח ארסנל של פצצות גרעין שיאיימו עלינו ועל העולם כולו, לפתח את תשתיות המדינה ולהמשיך ולהרחיב את מעגל השלום עם מדינות ערב במטרה לסיים את הסכסוך הישראלי ערבי. אמרת, ופעלת הפוך. הקמת הממשלה עם אנשים חסרי אחריות ומופקרים שמבעירים את המדינה. איפה הם עכשיו?

אתה פוגע בקשר האסטרטגי שלנו עם ארצות הברית עד כדי גינוי חסר תקדים של הנשיא ביידן למהלכים המסוכנים שאתה עושה. מדיניות ממשלתך פוגעת אנושות בכלכלה הישראלית וביכולת לפתח את התשתיות במדינה. מול הטרור אתה מאפשר התנהלות, שאני מוטרד שתביא עלינו אסון ביטחוני. מול אדי הדלק אתה מאפשר ניצוצות, שהבעירו אתמול את חווארה ויכולים להבעיר את רחובות ישראל. אדוני ראש הממשלה, פעם אמר לך אדם חכם, ראש הממשלה המנוח אריאל שרון: לא בספרים ובהרצאות ימוגר הטרור, אלא בקור רוח ובאחריות, וזה בדיוק מה שנדרש כעת, כשאנחנו קוברים את מתינו, את הלל ויגל, זיכרונם לברכה, שמשפחתם האצילית מייצגת את הטוב, שתרומת איבריהם מייצגת את היהדות כולה. בעת הזו, כדי שנצליח במאבק העיקש מול הטרור, שמלווה אותנו עוד טרם הקמת המדינה, צריך קור רוח ואחריות. צריך לעצור את הדיבורים המסוכנים, שהופכים גם למעשים. במקום שהקיצוניות תפגוש את המציאות, האחריות חייבת לפגוש את המציאות. אם אתמול חיילי צה"ל צריכים לרדוף אחרי מציתים ומסיתים ולא לשים את ידם על המחבל הנפשע, זה בגלל הקולות שאתה פורס עליהם את חסותך. היה לך קל לשלוח בבוקר את כל ראשי זרועות הביטחון לוועידת פסגה חשובה בעקבה, ולא היה לך את האומץ לגבות את הסיכומים שלהם. פגעת ביחסים עם ארצות הברית, מצרים וירדן. אתה מוכר את ביטחון המדינה לצרכים פוליטיים, וחבל.

אני קורא לך לעצור, תתבייש. תתבייש אתה. שמענו. חבר הכנסת מלביצקי, שמעתי. אני קורא לך לעצור, לעשות סדר בכל מחיר, לפני שיהיה מאוחר מדי. מה שהיה בירדן לא נשאר שם, מה שהיה בירדן יסתיים בטהרן. אתה יודע היטב שלא סתם הביקור שלך באמירויות בוטל, ואין הזמנה לבית הלבן, ואין צעדים אמריקאיים מספקים בנושא הגרעין. אם הדלת תיטרק וניוותר לבדנו במערכה, ההיסטוריה תשפוט אותך. מדינת ישראל תמיד ידעה לעמוד מול האתגרים גם כשהיינו מבודדים יותר, ותמיד נדע להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, אבל זה הולך ונהיה קשה יותר ויותר. זה נהיה קשה משום שמעל הכול אתה ממשיך לאפשר ולפגוע בדבר החשוב ביותר לעוצמתנו, בחוסן הפנימי. בנאום בטקס חילופי נשיאי בית המשפט העליון בינואר 2015,

אדוני ראש הממשלה, ואני מתזכר אותך תוך כדי ציטוט, כך אמרת: "דמוקרטיה חפצת חיים חייבת להיות חזקה מבפנים וחזקה גם מבחוץ. משום כך עלינו לבצר בהתמדה את כוחן של הרשויות הדמוקרטיות במדינה, ובראשן מערכת המשפט, שחייבת להיות חזקה ועצמאית". כך אמרת, ואני ממשיך: "בית המשפט העליון הוא עמוד התווך של הדמוקרטיה הישראלית. יותר מכך, הוא מגדלור של צדק ומוסר שתואם את היותנו חברה שוחרת חופש ומדינה שומרת חוק", סוף ציטוט. מול דברים כל כך נכונים וכל כך מנוסחים אין לי אלא להבין שמה שאתה עושה היום הוא שקר בנפשך, והשקר הזה, אם מחוסר ברירה פוליטית ואם מאובדן עשתונות שנובע מאינטרסים אישיים, הוא הנזק הגדול ביותר שאפשר לחולל לנו. באותו נאום אמרת, וצדקת, שעוצמתה של ישראל נמדדת ביכולותיה הצבאיות ובעוצמתה המוסרית. אין אחד בלי השני. עוד לא מאוחר. אני לא חושב שאתה חלש ומובל, אבל אולי אני טועה, אולי אני מחזיק בנוסטלגיה אישית. אתה יכול לעצור את האסון שמתרגש על החברה הישראלית, עוד לא מאוחר לעצור ולהתחיל הידברות מתוך כוונה אמיתית לעשות תיקונים אמיתיים, תיקונים שיטפלו קודם כול באזרחים ולא בשרים, שישפרו את המשילות ושלא ישרתו את המושלים. אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה: הורה ללוין, רוטמן ואנשיך לעצור ולהגיע לנשיא המדינה עוד הערב.

אפשר לעשות היסטוריה ולחזק את החברה הישראלית, לסיום,

להימנע מפילוג במדינה ומפגיעה אנושה בערכי מגילת העצמאות. תודה רבה לאדוני. אני מזמין את חבר הכנסת אביגדור ליברמן לשאת את דברו. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בחודש האחרון, מ-27 בינואר, 13 אזרחי ישראל נרצחו בפיגועי טרור. אתה, ראש הממשלה, נושא באחריות. אתה, בגלל התבוסתנות שלך, בגלל האי-יכולת שלך להתמודד מול מחוללי טרור. ומי שאחראי על גל הרציחות האלו, מי שמחולל אותן זה חמאס רצועת עזה. אחרי כל רצח יהודי הם יוצאים בריקודים, בברכות, מברכים וקוראים להמשיך ולרצוח יהודים. מה שצריך לעשות זה דבר פשוט, מה שמנעת ושאתה ממשיך למנוע גם היום, לסכל את ראשי הטרור.

שאתה לא מסכל ראשי טרור, אתה גם מממן אותם. כשאתה דואג להכניס כסף מקטאר לרצועת עזה, אולי זה הולך לפקידי קטאר, אבל זה מפנה להם תקציבים לממן את אותה מפקדה מיוחדת שהקימו אותו סאלח חרורי ואותם ראשי חמאס, שבאמת עושים כל יום הכול כדי לרצוח את היהודים בירושלים, ביהודה ושומרון ובתוך ישראל. אתה רוצה רק שקט, וכנראה שכחת שהשקט הוא רפש. וגם מה שאנחנו שומעים לאחרונה, אבו מאזן, אין משא ומתן עם אבו מאזן. אני קורא שיש צינור בין לשכת ראש הממשלה ללשכת אבו מאזן, יש משלחת שיצאה לעקבה, יש תחנונים שלך. אתה מתחנן לאבו מאזן לאותו שקט, מנסה לקנות את אותו שקט. אתה מבטיח לו להקפיא התיישבות יהודית, אתה מנסה לשחד אותו. מה זה 200 מיליון שקל מהמיסים שאנחנו גובים על גשר אלנבי, פתאום מעבירים לרשות הפלסטינית? אני כשר האוצר, שנה וחצי הדפתי, כל חודש היו באים ולוחצים: תעביר להם כסף, תעביר להם כסף, אמרתי: שום דבר. אבו מאזן עוסק בטרור מדיני. הוא מגיש תביעות ל-ICC נגד חיילי צה"ל, נגד אזרחי ישראל. והיו פניות, כולל מלשכת ראש הממשלה דאז. אמרתי: לא אעביר. שלום שלמה התקשר, לדעתי פעמיים בחודש, לא אעביר גרוש אחד.

בהינף יד, אתה עכשיו מעביר 200 מיליון שקל לאבו מאזן על זה שהוא מגיש תביעות נגד חיילי צה"ל ומאשים אותנו בפשעי מלחמה.

היית באו"ם, הראית פלקט, קו אדום, שמענו את ראש ה-CIA, הם תוך שבועות מגיעים ל-90% העשרה. אדוני, לסיום. אדוני ראש הממשלה, תעזוב אותנו, שחרר, תתפטר. הדבר היחידי שאתה יכול לעשות לטובת מדינת ישראל זה לקום ולהתפטר.

חברות וחברי הכנסת, אני מתקדם. אני מתכבד לקדם בברכה אורחים נכבדים שנמצאים איתנו היום במשכן הכנסת ונמצאים כעת ביציע האורחים, יושב-ראש הסנאט הקנדי ג'ורג' פיורי ופמלייתו מהסנאט של קנדה, הסנאטור דונלד פלאט והסנאטורית פאטי לה-בוקן בנסון. מחיאות כפיים, בבקשה. (מחיאות כפיים) זהו ביקור ראשון של יושב-ראש הסנאט של קנדה בכנסת מאז שהיא הוקמה, ועל כן הזדמנות מיוחדת לברך אותך, אדוני היושב-ראש, בברכת ברוך הבא לירושלים, בירת הנצח של העם היהודי מזה שלושת אלפים שנה, ולמשכן הכנסת.

היחסים בין שתי המדינות שלנו התחילו עוד לפני שישראל הוקמה, כאשר קנדה הייתה אחת המדינות אשר הצביעו בעד הקמתה בהצבעה ההיסטורית על תוכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר. תמיכתה של קנדה בישראל הייתה איתנה לאורך השנים, והיחסים בין המדינות הדוקים בתחומים נרחבים. קנדה היא אחת הידידות הטובות ביותר של ישראל בעולם, וישראל היא אחת הידידות הטובות של קנדה. אנו חולקים ערכים משותפים, ועל כן גם מטרות משותפות. לצערנו אנו גם חולקים איומים משותפים. יחד עם בעלות ברית נוספות בעולם אנו פועלים כדי לסכל את פעולות הטרור של איראן ושלוחותיה ואת המרוץ של משטר האייתוללות הדכאני אל עבר נשק גרעיני בזמן שהוא מאיים באופן מוצהר להשמיד את ישראל. לא מדובר רק באיום על מדינתו של העם היהודי אלא באיום שמערער את יציבות האזור והסדר העולמי כולו. מדינות המזרח התיכון יודעות להעריך את העמדה והפעולות הבלתי-מתפשרות של ישראל נגד איראן, כמו שהן יודעות להעריך את ישראל כמי שיכולה להיות שותפה אמיתית ביצירת הזדמנויות חדשות שטרם נראו כמותן באזורנו. הסכמי אברהם שנחתמו ב-2020 הם הסימן לכך ששלום בינינו ובין שכנינו אפשרי. זכיתי להיות חלק מהממשלה שחתמה על ההסכמים הללו בהובלתו של ראש הממשלה נתניהו, שנמצא איתנו כאן. הכנסת הזאת תפעל יחד עם הממשלה במטרה להרחיב את מעגל השלום ולחזק את הסכמי אברהם הן בכמות והן באיכות, הן בצירוף מדינות נוספות להסכמים והן בחיזוק והעמקת הקשרים עם אלה שכבר שותפות. אנו רואים בביקורך הזדמנות לחזק גם את שיתופי הפעולה הפרלמנטריים בין הכנסת לבין הפרלמנט של קנדה. היחסים הדיפלומטיים הבין-פרלמנטריים הם נדבך מרכזי במדיניות שלי. אני סמוך ובטוח ששיתופי פעולה בין הפרלמנטים שלנו יוכלו להביא בשורות טובות לאזרחים של שתי המדינות. אתמול, אדוני היושב-ראש, נרצחו בפיגוע שני צעירים ישראלים, שמובאים למנוחות ממש בשעה הזו, האחים הלל מנחם ויגל יעקב למשפחת יניב. אני מבקש למסור תנחומים מעומק ליבי למשפחות ולהשתתף בצערן העמוק. הרשות המבצעת, באמצעות כוחות הביטחון, צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל, הם ולא אחר יעשו הכול כדי לשים את ידם על מי שביצעו את הפיגוע הנורא הזה ולבוא איתו חשבון במלוא החומרה.

אדוני היושב-ראש, אני מבקש להודות לך על הביקור הזה, על המפגשים המוצלחים והפוריים שקיימנו, ובשם הכנסת וחבריה, תודה לידידתנו הקרובה קנדה על החברות והשותפות יוצאת הדופן. Mr. Speaker, I would like to thank you for the successful and fruitful meetings we conducted over the course of your visit. On behalf of the Knesset and the members of the Knesset, thank you,

for your friendship and for the exceptional partnership and cooperation. God bless you. אפשר מחיאות כפיים. תודה רבה לחברי הכנסת. (מחיאות כפיים) אני מזמין את חבר הכנסת מנסור עבאס לשאת את דברו,

וגם פסקת התגברות, אגב.

גם פסקת התגברות. יחד עם כל האיזונים והבלמים. מאה אחוז. אני בטוח שנקיים את הדיון הזה במקומות מתאימים יותר. שלוש דקות לרשותו של אדוני,

כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברשותך, אני צריך את תשומת ליבך לשלושה נושאים ושלוש עצות. כמה פעמים אזרחי המדינה נתנו בך אמון להנהיג את המדינה, גם אלו שלא הצביעו לך נתנו אמון בתהליך הדמוקרטי שהביא לבחירתך לראש ממשלה כמה פעמים. אחריותך גדולה, לטפל בכל הסוגיות הנוגעות לכל אזרחי המדינה, יהודים וערבים. במהלך ינואר ופברואר השנה נרצחו 26 אזרחים ערבים, לעומת 14 אזרחים באותה תקופה בשנת 2022. בקצב הזה נסיים עם 156 נרצחים בסוף שנת 2023, לעומת 106 נרצחים ב-2022, ירידה של 15% לעומת 2021. אני מכיר ראש ממשלה שכינס מדי שבועיים את כל הגורמים הרלוונטיים, שאל אותם: מה עשיתם ומה מתכננים לעשות, והצהיר בפניהם שהוא רוצה לראות תוצאות ולא רק דיבורים והצהרות. לכן ראינו ירידה בעקומת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית בשנה שעברה. גם הנגב דורש את תשומת לב ראש הממשלה. לא מספיק לדבר, צריך לקדם פתרונות להסדיר את המעמד המוניציפלי, לפתח את היישובים, לבנות אמון ולקדם פיתוח כלכלי וחברתי לאוכלוסייה הבדואית ולכלל התושבים בנגב. כבוד ראש הממשלה, במשך עשור עקבתי וראיתי איך מדינות ערביות קרסו למרות אגרוף הברזל של מנהיגים חזקים. פשוט אי-אפשר לדעת מתי מאבדים שליטה, והמחאה גולשת לפסים אלימים, ונכנסים למצב של מלחמת אזרחים. לא מספיק להגיד לנו: זה לא יקרה. כבוד ראש הממשלה, אינך יכול להתעלם מהתחושות, מהפחדים ומההתנגדות הפוליטית הלגיטימית של מיליוני אזרחי המדינה, שמוחים נגד המהלכים החד-צדדיים של הממשלה לשנות את כללי המשחק הדמוקרטי במדינת ישראל בלי לקבל הסכמה רחבה או בלי להיענות לדרישות הצודקות של כלל אזרחי המדינה. לסיום, אדוני. בהיותנו אזרחים, וגם בהיותנו אזרחים ערבים, אנחנו מתנגדים לכל פגיעה במערכת המשפט, ואנחנו לא מעוניינים בפגיעה במרקם היחסים בין כלל האזרחים, תודה רבה. לא במלחמת אזרחים ולא במלחמת אחים. עצור, חשב מסלול חדש וקדם הידברות כנה ואמיתית כדי לגבש חוזה אזרחי חדש שנוגע לכל הסוגיות שנוגעות למערכת המשפט. תודה לחבר הכנסת מנסור. אפשר לתת לי עוד דקה להשלים את הנושא? עוד משפט, ברשותך. אדוני, אני כבר אפשרתי לך. משפט אחרון. משפט אחרון. אדוני ראש הממשלה, אני בטוח שאתה מודע לזה שאי-אפשר לפתור את הסכסוך הישראלי פלסטיני חד-צדדית ואי-אפשר לספק ביטחון לאזרחים רק באמצעות כוח ומערכה צבאית. גם אי-אפשר לנצח את הייאוש וההשפלה שחשים הפלסטינים בשטחים הכבושים, ובוודאי שאי-אפשר באמצעות פוגרומים ואנרכיה מגונה ואיבוד שלטון החוק. תודה לאדוני.

מדינות שאפשרו קיום מיליציות ושימוש באלימות מחוץ לחוק, אותן מדינות, בסופו של דבר,

חבר הכנסת מנסור עבאס,

ואיבדו את הריבונות והלכידות לטובת פלגים ושבטים ומיליציות.

אני קורא, לא, לא, לא.

ברשותך, משפט אחרון.

אני קורא לראש הממשלה, תרשה לי. אדוני, אנא, רד מהדוכן.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. חברי הכנסת, אני מזכיר, נא להקפיד על הזמנים. חבר הכנסת כסיף, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, ראש הממשלה, חברי הכנסת, "ארצכם שממה עריכם שרֻפות אש אדמתכם לנגדכם" כך ניבא ישעיהו את חורבן ערי ממלכת יהודה. אתמול בלילה בערו ערי הגדה המערבית הכבושה. שירת ההסתה, "שיישרף לכם הכפר", של כנופיות בן גביר הפכה למציאות מדממת, אך אש הכיליון לא הוצתה משמיים אלא מארץ. ידי אדם הציתו בתים, ידי אדם רדפו אחר משפחות, ילדים ונשים להורגם, ידי אדם ירו ורצחו את מחמוד אקטש בזעתרה. הם נכנסו לכל מקום, הציתו בתים והשחיתו מכוניות. עשרות מתנחלים, חלקם חמושים, השליכו בקבוקי תבערה. כל הכפר היה תחת מתקפה. משפחות ברחו מחשש להישרף בחיים. אלו לא ציטוטי יהודים שנסו מאימת הקוזקים ברוסיה הצארית, אלו דברי משפחות פלסטיניות בעקבות פוגרום השרפות, ליל הבערה בשטחים הכבושים של מיליציות טרור המתנחלים. וכוחות הכיבוש ידעו, הם ידעו מראש, הכול הופיע ברשתות. הכול הופיע שעות לפני זה. הכתובת הייתה ברשתות מראש, ומניעה אין, אולי מתוך רצון. זו לא תוצאה של אובדן שליטה, אלא דווקא של שליטה מוחלטת, שליטת כנופיות ה-KKK המתנחבליות בשטח ובממשלה. זוהי התוצאה של התעלמות מתמשכת משגרת הפוגרומים בשטחים הכבושים: שרפת השדות, גדיעת העצים, הכאת הרועים, ההשתלטות על אדמות פלסטיניות לשם הקמת קיני טרור שאליהם עולים לרגל חברי הקואליציה. זוהי התוצאה של קריאות מן הסוג שהשמיע סגן מועצה בשומרון, שאם היה פלסטיני כבר היה נעצר,

למחוק את חווארה,

של דברי הסתה, אולי סוף-סוף תגנה את הפיגוע?

של תוכנית ההכרעה השטנית של סמוטריץ'; של הכיבוש הנתעב.

באתר סרוגים פורסם היום מאמר חשוב של אביעד הומינר-רוזנבלום שנקרא "קדיש על ישראל", וכך נכתב: "הפורעים בחווארה ודאי אמרו קדיש לעילוי נשמת האחים שנרצחו או כחלק מתפילת ערבית שהזדרזו להשלים, אבל זה לא היה 'סתם' קדיש" שנאמר על ידי כל שומר מצוות, "הפעם זה היה קדיש על היהדות עצמה, אותה יהדות שבשמה מתעללים תושבי גבעות ומאחזים בפלסטינים, בסיוע או בהעלמת עין של צה"ל" לסיום, אדוני. כותב הכותב בסרוגים, "באופן יום-יומי". תפילת הקדיש נאמרת לעיתים, אני מוסיף, כשנרות ברקע, אך אמש הקדיש נאמר לאור אש העיירה חווארה,

למול גידולי הפרא של הלאומנות הפירומנית והגזענות הפשיסטית. משפט אחרון.

את ציוויו של נתאי הארבלי: "הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות". די לרשע הכיבוש ולפורענות המתנחלים.

תודה לחבר הכנסת כסיף. די לרשע שלך, רשע.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, נוכחת? לא נוכחת. אה, נוכחת. סליחה, לא ראיתי.

מילה לא אמרת על הרצח. מילה אחת לא אמרת על הרצח. מאיפה הבאת את הדבר הזה? רוצחים שני ילדים, וזה לא רלוונטי, תומך טרור על מלא אתה.

בבקשה, חברת הכנסת מיכאלי. שלוש דקות לרשותך.

2009, מר נתניהו, נבחרת לראשות ממשלת ישראל, והקמת, זאת אומרת, נבחרת והקמת ממשלה. האמת היא שלא באמת נבחרת. קיבלת מנדט אחד פחות מציפי לבני, אבל אתה זה שהצליח להרכיב ממשלה. כבר אז לא באמת היה לך רוב. בכל מקרה, בזמן יחסית קצר אחרי שהקמת את הממשלה היו הרבה מתקפות בציבור על רעייתך שרה נתניהו.

שלא הייתי אז בפוליטיקה ולא הייתי חברת כנסת, כתבתי מאמר בעיתון הארץ ובו כתבתי: די להגיד, זה לא ביבי, זאת שרה. בכל הכבוד, שרה נתניהו לא נבחרה. מי שנבחר הוא ביבי נתניהו והאחריות היא עליו. לא אכפת לי אם מי שמשפיעה עליו היא רעייתו, או, אז היה מקובל לייחס את זה לעוזי ארד, שהיה אז היועץ שלך, לא אכפת לי אם זה הבנים שלו או השכנים שלו, לא אכפת לי מי משפיע עליו, האחריות היא עליו. ואת אותו הדבר בדיוק אני אומרת לך היום, מר נתניהו. גם היום אומרים שיריב לוין הוא ראש הממשלה האמיתי, אומרים, זאת ממשלת בן גביר,

סמוטריץ' מנהל את העניינים, אומרים, ממשלת צביקה פוגל, עד כדי כך מגיעים העניינים. ואני אומרת: לא, זוהי ממשלת נתניהו, וההרס הנורא של מדינת ישראל, של הדמוקרטיה שלה, של מערכת המשפט שלה, של הביטחון שלה, של החברה שלה ושל הכלכלה שלה, הכול באחריותך. כמו שהפיגועים הם במשמרת שלך, כך גם הפיגועים היהודיים הם במשמרת שלך. לא מעניין אותי אם יריב לוין הוא ראש הממשלה האמיתי של הממשלה הזאת. האחריות היא עליך. זאת ממשלת נתניהו, וחודשיים לתוך הממשלה הזאת היא כבר קורסת. הממשלה שלך אפילו לא באה לשבת לידך בדיון 40 חתימות, עד כדי כך הממשלה הזאת לא קיימת פה. ואני קוראת לחבריי באופוזיציה: חברים יקרים, תסתכלו טוב טוב איך הממשלה הזאת קורסת ושימו לב, אסור לנו להציל את ביבי. התפקיד שלנו הוא להפיל את ממשלת הבלהות המסוכנת הזאת. התפקיד שלנו הוא לא להציל את ביבי מעצמו. ולכן, חברות וחברים, שימו לב. האחריות, מר נתניהו, היא עליך, לסיום, גברתי. והאחריות שלנו היא להפיל אותך ולוודא שלא מצילים את ביבי.

חבר הכנסת אבי מעוז,

חבר הכנסת שמחה רוטמן.

לא הידברות אלא להפיל. לא רפורמה ולא שום דבר אחר. תודה ליושבת-ראש מפלגת העבודה,

מדי פעם זאת אופציה. מה שלפיד לא אומר, תודה רבה, מרב, סוף-סוף, היושב-ראש, אני אחריו, לא?

אפשרתי לחבר הכנסת רוטמן לאחר,

הוא חזר מהלוויה. הוא רשום לפניך, חבר הכנסת שטרן. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, ב-46 השנים האחרונות התרגלנו למציאות מיוחדת. השמאל, שהתרגל למעמד של אליטה מנהיגה, גילה אחרי המהפך ב-77' שהעם עבר לימין. מה עשתה האליטה? בסיוע קרנות ומדינות זרות היא מיקדה את אחיזתה במערכת המשפט, בתקשורת, באקדמיה, בתרבות, בצה"ל ובמערכת החינוך. במקביל הימין התייחס גם הוא לשמאל כאליטה ושיחק בכניעה את תפקידו כשולט לכאורה בזמן שהוא מפוקח ומוגבל על ידי מערכת המשפט ולפעמים נציגיו שימשו כלים בידי השמאל למימוש האג'נדה שלו. דווקא היהירות של השמאל, כאילו "מי יאמר לו מה תעשה", כמו למשל בפסיקות האנטי-יהודיות והאנטי-לאומיות של בג"ץ, בניסיון ההפיכה על ידי תפירת התיקים לראש הממשלה נתניהו ובדורסנות של הממשלה הקודמת, הביאה את ניצחון הימין בבחירות האחרונות ואת הקמת הממשלה, שנראה שמתכוונת, לפחות חלקית, למשול ולממש את מדיניות המחנה הלאומי-יהודי. זה ההסבר הפשוט, לעניות דעתי, לעוצמת החריפות של מחאת השמאל שמאיימת לשרוף את המדינה. נציגי ההמון, רוב העם, פשוט העזו להרים ראש ולמרוד בשלטונם ארוך השנים. אבל נראה לי שמתרחש פה תהליך יותר עמוק ושורשי. מה שבאמת מפחיד את השמאל ומנהיגיו זה לא הסיגרים והשמפניות, לא הרפורמה הנוכחית, ואפילו לא אני והשפעתי על מערכת החינוך. מאיפה אתה יודע? באת פעם להפגנה לראות את האנשים שמפגינים?

האמת מפחידה כי האמת מחייבת. משפחה זה דבר מחייב, ולכן הם מנסים לרסק את מעמד המשפחה,

על ידי יצירת אלטרנטיבות לכאורה. מי מנסה?

ולכן אפשרו השתלטות של המסתננים על דרום תל אביב וחסמו את הדרכים לגרשם.

זהות יהודית מחייבת ולכן ארגונים רפורמיים ואנטי-יהודיים בגיבוי בג"ץ,

קידשו מלחמה על כל מה שמריח ריח של זהות יהודית.

ארץ ישראל מחייבת, ולכן הם עושים כל מאמץ להיפטר מחבלי הארץ, על כל המטען שהם נושאים.

מהפחד הזה הם מוכנים להחריב את הכול. מנגד, בימין התעוררה רוח של עמידה מול כל הלחצים, ההכפשות וההסתות, אתה בושה לכנסת. מעין רוח הגבורה שהתגלתה בהכרזת המדינה מול כל הלחצים. ברוך השם שבבחירות האחרונות ההכרעה בקרב הציבור היהודי הייתה ברורה והמגמה הזאת תלך ותתחזק בתהליך שיבתו של עם ישראל לארצו, לזהותו, למורשתו ולאמונתו.

אני מזמין את חבר הכנסת רוטמן, ואחריו, חבר הכנסת אלעזר שטרן. ארבע דקות לרשותך, אדוני. העיקר בחרת ביושב-ראש כנסת, תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים,

שאדבר על נושא הדיון, מערכת משפט חזקה ועצמאית, אני רוצה להקריא פרק תהילים. שבנו מהלוויה הקשה,

בהר הרצל. "למנצח לדוד אמר נבל בלִבו אין אלהים השחיתו התעיבו עלילה אין עֹשה טוב: ה' משׁמים השקיף על בני אדם לראות היש משכיל דֹרש את אלהים: הכל סר יחדָו נאלחו אין עֹשה טוב אין גם אחד: הלא יָדעו כל פֹעלי אָוֶן אֹכלי עמי אכלו לחם ה' לא קראו: שם פחדו פחד כי אלהים בדור צדיק: עצת עני תבִישו כי ה' מחסהו׃ מי יִתן מציון ישועת ישראל בשוב ה' שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל". יגל יעקב הוא שמו של אחד האחים הקדושים,

הלל שמו, ממשפחת יניב, משפחה יקרה, ממשפחת נאומבורג, משפחה יקרה. יהיה פרק התהילים לעילוי נשמתם, וזכותם תגן עלינו. השם ייקום דמם. הנושא שעליו אנחנו דנים היום הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. אני חייב לומר, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, השרים, אדוני היושב-ראש, אין ביזוי גדול יותר למערכת משפט חזקה ועצמאית ממה שעושה האופוזיציה בדיון סביב,

מערכת המשפט. אין ביזוי גדול יותר. מערכת משפט שעוסקת בפוליטיקה, אין לך בושה, רוטמן. מערכת משפט שמבטלת חוקים, מערכת משפט שכופה את עמדותיה הערכיות על ציבור גדול ורחב, היא איננה מערכת חזקה והיא איננה מערכת עצמאית.

אם רוצים שבמדינת ישראל תהיה מערכת משפט חזקה ועצמאית, אנחנו חייבים לנתק אותה מהפוליטיקה. חברי הכנסת, רשות הדיבור לחבר הכנסת שמחה רוטמן. ומה שאתם עושים, אתם צירפתם את מפלגת בג"ץ אליכם לאופוזיציה.

מתייחסים למערכת המשפט כחזית הקדמית שלכם, שתוכל לשלוט גם כאשר אתם לא בשלטון, והדבר הזה פוגע בעוצמתה, פוגע בחוזקה, פוגע באמון הציבור בה.

והדבר המגוחך ביותר, חבריי חברי הכנסת, הדבר המגוחך ביותר, הספר שלך. זה שחלקים מאותה מערכת משפט, בפעם הקודמת שדיברתי כאן מעל הדוכן אני ביקשתי שחסינותי תעזור לי כאשר אני מצטט מדבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אותה מערכת משפט שסבורה שאי-אפשר לעסוק, פתאום אי-אפשר לעסוק בחקיקה שעוסקת במערכת המשפט. ראש הממשלה, שזו הבטחה מרכזית של המחנה שלו, לתקן את מערכת המשפט,

לא יכול לעסוק במערכת המשפט. ראש הממשלה יותר, ממך. אבל הגמל, צריך לומר, לא "הגמל", סליחה שאמרתי "הגמל" הבג"ץ לא רואה את דבשתו. הבג"ץ לא רואה את דבשתו. מה עם הריבית על משכנתאות?

הם יכולים לדון בנבצרות, זה לא משפיע עליהם, הם יכולים לדון בתוקפם של חוקים שעוסקים בהם, זה לא נוגע להם.

היועצת המשפטית יכולה לדון, זה לא נוגע לה. אתה לא רוצה

ואם אנחנו רוצים שתהיה לנו מערכת משפט חזקה ועצמאית אנחנו צריכים לנתק אותה מהפוליטיקה.

אנחנו צריכים שהיא לא תעסוק בפוליטיקה. אתם רוצים שהיא תעסוק בפוליטיקה כדי שהיא תמשיך להילחם עבורכם גם כאשר

את חודש אדר לחודש אב. ציטטת מתהילים, ואני אזכיר לך את מה שנקרא בחודש אב: "איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה ועתה מרצחים". מי שרצה קיבל תזכורת הלילה הזה. אדוני ראש הממשלה, הממשלה שלך לא נקייה מזה. אתה יכול לגנות כמה שאתה רוצה. אני אמרתי לך כאן מעל הדוכן הזה כמה פעמים, כשאתה הולך עד שפת התהום ואתה תחשוב שאתה תעצור בגלל שאתה יודע איפה לעצור, תמיד יהיו כאלה שימשיכו לתוך התהום. התמונות שראינו הלילה, לא ראינו אותן אף פעם, לא ראינו אותן באף ממשלה קודמת. כבר היו לנו שורפי בתים, היו לנו כבר שורפי ילדים, אבל הם עשו את זה באישון לילה, הם התגנבו, הם שרפו בית פה ובית שם, מכונית פה ומכונית שם. ובחסות הממשלה שלך, ואולי כהמשך למה שאמר קלאוזביץ, המשך המדיניות באמצעים אחרים. זה מה שהם הבינו, גם אם אתה לא התכוונת, ואני בטוח שלא התכוונת, אבל זה כבר לא משנה. הבת שלי פעם אמרה לי על חינוך: אבא, זה לא משנה מה אמרתם, משנה מה הבנתי. זה מה שהם הבינו מהממשלה הזאת. זה מה שהם הבינו, שאין דין וגם שאין דיין. אני במקומך, אדוני ראש הממשלה, אם אתה רוצה קצת לתקן,

או להעביר מסר לשורפים האלה, תשלח מחר את משרד הביטחון לשפץ את הבתים שנשרפו, לטפל בפצועים כתוצאה מהפוגרום הזה. זאת החובה שלנו כיהודים. זאת היהדות שלי,

וגם של אלה ברחובות שאתם לוקחים להם אותה כל יום מחדש. האנרכיסטים האלה, כביכול, את היהדות לקחתם להם כבר במשך שנים. אמרתם להם: אתם לא יהודים אם לא תהיו יהודים כמו המשתמטים, כמו אלה שעל האלונקה, לא אלה שמתחת לאלונקה.

אדוני ראש הממשלה, אתה היית במקומות האלה, איפה שהמפגינים נמצאים, שירת באותם מקומות, חלק גדול מהתומכים בממשלה שלך לא היו שם, הם לא מבינים על מה אנחנו מדברים. הם לא מבינים על מה אנחנו מדברים, הם רק יהודים. אני אגיד לך שכשאלה שמתחת לאלונקה יחליטו שהם לא רוצים לשאת אותה, גם לאלה שרובצים עליה לא יהיה, וכדאי שאנחנו כולנו נדע שלשם אנחנו הולכים. אדוני ראש הממשלה, יש לך שרים שנתת להם משחק, קוראים לו משרדי ממשלה. הם משמיצים את האמריקאים, הם משמיצים את הנשיא. כל מוסד שהוא קריטי לקיום שלנו כאן, הם נותנים לו בעיטה, כאילו היחסים שלנו עם ארצות הברית זה עוד צעצוע, כאילו מוסד נשיא המדינה זה כדור מסמרטוטים שאפשר לבעוט בו בשליחותך.

אני מבקש, אני כמעט מתחנן שאתה תתעורר. אולי, אני אמרתי לך את זה פעם, סמכנו עליך כמבוגר האחראי. לצערי הרב אנחנו לא יכולים לסמוך.

ואני מזמין את חבר הכנסת בועז ביסמוט לומר את דברו. אחריו, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. חמש דקות לרשותך, אדוני. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שעה קלה חלק מחברינו חזרו מהלוויה של הלל ויגל יניב, זיכרונם לברכה, ואני חושב שמפאת כבודה של המשפחה והקורבנות מן הראוי שהדיון הזה יהיה בהתאם, ונדע אולי להתעלות, לפחות היום. כי בשבועות האחרונים הכנסת הזו, וסליחה על הביטוי, התחרפנה לגמרי. אני חושב על הקורבנות של אתמול,

אתה לא יכול להשתלט. שים לב עד כמה אתה לא מסוגל אפילו ביום כזה לשמור.

אתה היית בדיונים היום.

יש במדינה הזו מציאות, היית עושה הפסקה. בלתי אפשרית ובלתי הגיונית, ובזה אני בטוח שחבריי לאופוזיציה יסכימו איתי. המציאות הלא-הגיונית הזו זו מציאות שבה הורים קוברים ילדים. הורים קוברים ילדים. לפני שבועיים עוד היינו המומים מאם המשפחה שקברה את שני בניה הקטנים, שמונה ושש, האחים פאלי, והיום עושה את זה אם יהודייה נוספת, אם ישראלית נוספת. ואתה מסתכל על המציאות הזו ואתה אומר: מציאות בלתי הגיונית גם, רק פרדוקס, כל המדינה הזו פרדוקס אחד גדול. מדינת ישראל הוקמה, נוסדה, כדי להעניק הגנה ליהודים אחרי השואה, אחרי פוגרומים, אחרי רדיפות לכל אורך ההיסטוריה. ומה אנחנו רואים כאן? ההפך הוא הנכון. זה קל לבוא ולהאשים, כמובן תמיד מאשימים. מה לעשות שהרצח הראשון נגד יהודי היה בשנת 1851, הרבה לפני שראש הממשלה בכלל נולד? אבל צריך תמיד למצוא אשם. אבל יש עוד פרדוקס גדול במדינה הזו, ותכף אני אגיע אליכם, האופוזיציה. יש עוד פרדוקס גדול, שלצד ההישגים המדיניים המדהימים והעובדה שיש היום קואליציה ערבית עם ישראל נגד איראן, יש מציאות מסוכנת שקמה עלינו. מה לעשות, ברצונם גם לכלותינו. אבל כאן, באופן פרדוקסלי אני אומר, האיום הזה לא מטריד אתכם, המציאות הזו לא מטרידה אתכם. פה זה רק לתקוף ולתקוף ולתקוף, כאילו פה יושבים בצד השני אנשים שלפני כמה שבועות ביצעו הפיכה. הגענו עם טנקים, גנבנו את השלטון, לא היו בחירות. אני אגיד לכם מה הבעיה הגדולה, למה אתה חושב שלא מעניין אותנו? שנייה אחת. שנייה, תני לי לסיים, גברת. אל תדבר בשמי, אתה רוצה להגיד שזה לא מעניין אותי. הבעיה הגדולה, אני אגיד לכם מה הבעיה הגדולה שלכם, חברת הכנסת פרידמן. והגיע הזמן שתרגיעו.

אתה הרגע אמרת, חברת הכנסת פרידמן.

בלבד. קריאה ראשונה. הבעיה הגדולה שלך, שמי שיושב שם לא היה אמור מבחינתכם לשבת שם, ראש הממשלה שנבחר. השכול הוא לא שלכם בלבד. זו הבעיה, אף אחד לא האשים. חברת הכנסת פרידמן, קריאה שנייה. אבל אני מצפה היום לטיפ-טיפונת אחריות גם מצידכם ביום שכזה. ולמה אני אומר את זה? כי כאן אני קורא לכם, איזו אחריות? על מה אתה מדבר?

העם שלנו דמוקרט, העם שלנו יצא לבחור לפני, כמה? לפני חודשיים שלושה. הוא בחר בצד הזה, תכבדו את זה. מצד שני, גם הצד הזה לא אוהב את מה שקורה כאן. אז אני אומר לכם היום בפעם המי-יודע-כמה, עדיפה הידברות. אני הייתי מצפה מכם, כאשר שני ראשי ממשלות לשעבר, האחד קורא למרד אזרחי והשני קורא למלחמת אחים במתווה כלשהו, אתם הורסים

אז תרשו לי, לפני שאני מסיים את זמני, רגע, קצת היסטוריה, זה לא נכון. זה לא נכון. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה ראשונה.

כשאספסיאנוס הגיע לדכא את המרד הגדול ועמד להחריב את ירושלים, נאמר לו ששלושה קיסרים מתו ברומא בתוך שנה.

הוא עזב את המצור על ירושלים וחזר לרומא כדי להשתלט עליה ולהיות

ארבע דקות לרשותך, גברתי.

תעצרו את החקיקה המטורפת הזאת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמה מביך לראות כאן ראש ממשלה בתואר בלבד יושב

העולם כולו, כולל בעלות בריתנו, הן נחרדות, נחרדות מהרס הדמוקרטיה הישראלית. הקהילות היהודיות בגולה מזועזעות מביזוי היהדות והניסיון להפוך אותה מדת ומורשת מכילות ופתוחות לגרסה של "סיפורה של שפחה". אתה ממנה שני יעדים לשעבר של החטיבה למניעת טרור יהודי בשב"כ לראשי ממשלה בפועל, ואז, מול הציבור הנדהם, אתה עוד קורא למתינות. אתה, ביבי, יודע בדיוק מה אתה עושה, ואתה מוביל את כולנו לתהום בעיניים פקוחות רק כדי להציל את העור שלך.

המחיר שאזרחי ישראל משלמים הוא בדם, הוא בזעקת האימהות על הילדים שלהן, וכל זה כדי שאתה תימלט מהדין. זה לא שווה את זה. זה לא שווה את המחיר. תעצור. השחיתות אכלה אותך, ביבי.

חסר הערכים שמוביל אותנו אל מלחמת אחים, תעמוד, ושוב תעמוד פה בדוכן ותעשה את הפוזה. בוא תעשה את הפוזה של המבוגר האחראי עלק, ואתה תנאם בקול המזויף שלך תכף, פה על הבמה, חבר הכנסת רביבו. עם עוד מילים מזויפות וערכים מזויפים על ממלכתיות ועל כיבוד ועל הכרעת הרוב. אין בך דבר אחד אמיתי, מהשיער שלך ועד לערכים שום דבר לא אמיתי. אבל לנו יש את האמת, והאמת והרוח הציונית ינצחו את הביביזם. רוב אזרחי ישראל איתנו. מדינת ישראל ועם ישראל ינצחו את הדיקטטורה הביביסטית,

וחבורת הליצנים הקיצוניים שלך. אנחנו לא מפחדים ממהלומת האגרוף שלך. אנחנו נילחם בך ובהפיכה המשטרית שלך’ ואנחנו ננצח. עם ישראל חי.

תעלה ותבוא חברת הכנסת טלי גוטליב. רביבו, חבר הכנסת רביבו, תשאל את מאי, היא יושבת פה, איך היא נהגה לקרוא לראש הממשלה נפתלי בנט. היא הייתה עולה וקוראת לו "אפס מאופס".

בבקשה, חברת הכנסת טלי גוטליב, חמש דקות לרשותך.

חברת הכנסת פרידמן, תודה. יסמין, ההבדל הוא שזה נכון מה שהיא אמרה. זה נכון. קטי, לא מתאים לך. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה. חברי הכנסת, חמש דקות לרשותה של חברת הכנסת טלי גוטליב ולרשותה בלבד. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. עם ישראל, אני פונה אליכם כדי לתאר בפניכם משהו, סיפור, סיפור נוראי. שואלים אותי למה אני הולכת ללוויות של נפגעי פיגועים, שנים.

וואו, אתם לא יודעים איזה קשה זה. אתה הולך וחם לך, אתה לא באמת מכיר את המשפחות, ואלה לוויות המוניות, וכולם מאוד מאוד בוכים. אני הולכת ללוויות האלה כדי לזכור מי אני, מה אני, מאיפה באתי ולאן אני הולכת. אני רוצה לספר לכם מה היה היום בהר הרצל. היה מאוד חם היום, במפתיע, וכולם ככה מזיעים ואלפים של אנשים. בתוך המקום הזה הם מוצאים, לתת כבוד, הם נותנים פתאום כבוד לחברי כנסת, לא משנה מאיפה. מתן כהנא היה שם. מפנים לנו מקום, ומי אנחנו בכלל? אתה בכלל רוצה שיפנו מקום למשפחה ולצער, ואתה לא רוצה שיפנו לך מקום, כי אתה שום דבר. בתוך המקום הזה אתה שומע את הדברים הבאים, ואני אומרת לכם, נכנסתי היום לכנסת ושאלתי את עצמי מה אני עושה פה, בשם כל השמות. איך יכול להיות שאני יוצאת מהר הרצל, הר המנוחות,

לשני נכדים אומר את הדבר הבא, אני פשוט באתי לספר לכם מה היה שם: "יד אחים לכם שלוחה, הנוער החביב. / על דגלנו כולכם, חנו מסביב". אומר אלעזר שטרן, זה המנון בני עקיבא. עוד לפני המנון בני עקיבא אלה דבריו של הרב קוק, שמה שאיחד את היסטוריית עם ישראל, הרב נריה, עוד קודם. מה שאיחד את עם ישראל לפני הכול, באמת לפני הכול, ריבון כל העולמים, זה קידוש השם וההבנה שאנחנו בעם הזה, במדינה הזו, בשם המורשת ולא בשם שום דבר אחר. אומר סבא של שני נערים נרצחים, שפוצפץ מוחם אתמול בתוך הרכב, הוא אומר לנו שאנחנו צריכים לשמוח. כל הגוף שלי רועד מבכי, אני לא יכולתי לשאת את זה. אני לא יכולה לשאת את הצער הזה, זה צער שהוא בלתי רגיל. אני חושבת שלא סתם מתן כהנא הגיע ללוויה הזאת, ולא סתם מי שהגיע הגיע. אנחנו מגיעים ללוויות הללו כדי לזכור מי אנחנו. אם אנחנו נגיע ואנחנו נראה את הצער הזה, אנחנו נתחזק, אגב, איש איש באמונתו, בדרכו ובצדקת דרכו. תוך כדי אתם רואים את כולם, הרב עמאר, הרב הראשי, והרב לאו, וכולם מכירים את המשפחה הזאת ואת מתיישבי הר ברכה. נמצא שם ראש מועצת שומרון, שמזכיר לנו את כוח ההתיישבות ואת תפארת המדינה שלנו. כמעט שכחנו, אסור לנו לשכוח. ובגלל זה צריך ללכת, צריך ללכת ללוויות האלה, קשה ככל שזה יהיה. הכי קל להישאר בכנסת, יכולנו לאכול צוהריים, להתערבב שם בתוך חדר האוכל עם כולם, להיות נחמדים ולא לדעת שזה קורה כאן, רבע שעה נסיעה. אתם רואים את המשפחות מפורקות, מפורקות, ומתוך הפירוק הבלתי-נתפס הזה הם מרימים את הראש.

בתהילים "הפכת מספדי למחול" זה ביום שני, תהלים של יום שני. אני לא זוכרת בעל פה אבל אני מקפידה לקרוא.

אף פעם לא הבנתי איך אפשר להגיד "הפכת מספדי למחול לי". באיזו גדולה ובאיזה קידוש השם עומדות משפחות נרצחי הפיגוע וכל מה שהן אומרות לנו, לעם ישראל, תתחזקו, לכו לתפקידים משמעותיים בצבא, תיישבו את הארץ המפוארת הזו שלנו. אז אנחנו כאן בכנסת עסוקים באופוזיציה קואליציה. ואללה, אני מסוגלת להבין את זה, באמת. אמרתי לכם בנאום הראשון שלי: איזו זכות אדירה יש לנו להיות פה. אתם בכלל לא מבינים את זה, איך כל אחד מכם, אחד מתוך 120 אנשים שמייצגים את עם ישראל, את אזרחי מדינת ישראל, כל אחד מכם הוא בבואה של קבוצה בחברה. אנחנו תפארת גם של מיעוט, ולכל אחד יש כאן ייצוג. אנחנו לא נותנים רק למי שיש לו 40% בחברה להיות מיוצג פה. קבוצות מיעוט מיוצגות כאן בכנסת. אז ביום הזה שאלו אותי: את לא מגנה את מה שקרה בחווארה? אמרתי להם: לא היום, מחר.

היום לא, כי היום כל הבמה, כל הבמה, היא לשני אחים תכולי עיניים שנוסעים ברכב שלהם ונורים בראשם, ומישהו מתוך המערכת צריך לדפוק לאימא אחת בדלת ולומר לה שהיא איבדה את שני הבנים שלה כי אנחנו איבדנו את ההרתעה. ואתם יודעים משהו? זה גם לא משנה מי אשם, אנחנו, אתם, לקחת את ההחלטות האלה זה כל כך קשה. אנחנו יושבים לפעמים בוועדות חוץ וביטחון ושומעים דברים קשים. אני לא מקנאה בנתניהו. ראש הממשלה, לא מקנאה בך, אדוני. ההחלטות האלה, הקשות, כן לעשות, כן להשיב, להכיל או לא להכיל. יש לנו כל כך הרבה על הכתפיים. האחריות היא אדירה, גם שלכם, גם שלנו, או להפך. אז לא היום. היום אני לא מגנה. היום אני רק מכילה את משפחות קורבנות הפיגועים, ואני מקדשת את כוחם של חיילי צבא הגנה לישראל, שהשם ישמור אותם, שישובו בשלום, וכל אחד שיושב פה יודע שמסוכלים פה פיגועים לילות כימים עם החיילים הגיבורים שלנו. אז לא היום, לא היום, בבקשה. היום אני לא מגנה. היום אני רק שולחת מסר מאחד לעם ישראל הגיבור על תפארתו, על מורשתו, על המקום הקשה שהוא קם ממנו.

מחר נמשיך לריב, מחר נמשיך להתווכח, מחר נגנה יותר או פחות,

חברי הכנסת, כעת יאמרו את דבריהם ראש הממשלה ואחריו ראש האופוזיציה. אני אעמוד על זכותם של השניים להישמע ללא הפרעות. אני בטוח שגם חברי הצדדים השונים בבית הזה ירצו לשמוע אותם וירצו שינהגו בראש המחנה שלהם כפי שנוהגים בראש המחנה שמנגד. אז אני מבקש מכל חברי הכנסת, ללא הפרעות. ראש הממשלה, בבקשה. מכובדי יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, בשם כל אזרחי ישראל אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק הלב למשפחת יניב מהר ברכה על הירצחם של הבנים והאחים הלל ויגל. שניהם היו תלמידי ישיבות הסדר, אוהבי העם, אוהבי המדינה, אוהבי הארץ, מלח הארץ. הלל שירת בחיל הים, יגל עמד להתגייס לשירות קרבי. אין דבר יותר נורא להורים מלהתבשר על מותם של בניהם, אין דבר יותר נורא. רציתי להגיד "בחיים" ביקום. הלל ויגל הנאהבים והנעימים בחייהם וגם במותם לא נפרדו, השם ייקום דמם, ואנחנו ניקום דמם. כשאני אומר "אנחנו" אני מתכוון, וכאן אני מדגיש, גם ביום הזה: כשאני אומר "אנחנו" אני מתכוון אך ורק לכוח המגן של מדינת ישראל,

וזרועות הביטחון. הם יודעים לעשות זאת, הם עושים זאת, הם באים חשבון עם כל מי שמרים ידו עלינו. אנחנו ראינו זאת בשכם רק לפני כמה ימים, כשכוחותינו חיסלו את המחבלים שרצחו את הלוחם עידו ברוך, זיכרונו לברכה, השם נקם דמו. כך עשו כוחותינו גם בשבועות האחרונים כשחיסלו עשרות מחבלים וסיכלו עשרות פיגועי טרור. גם במקרה הזה זו רק שאלה של זמן, אני מעריך ומקווה, לא הרבה זמן, עד שניפרע מן הרוצח של הלל ויגל. דמו בראשו. אני רוצה לומר דבר נוסף: כשמתרחש פשע מחריד כזה, כשמתרחשת זוועה כזו, של רצח שני נערים נפלאים, אחים, הלב של מי לא נקרע? הדם של מי לא רותח? בשום אופן לא נעבור על כך לסדר-היום. הממשלה שלנו משנה את הכללים. אנחנו פועלים נגד הטרור בכל האמצעים:

פעילות מבצעית,

אבל עכשיו גם דבר חדש,

חבר הכנסת עודד פורר, קריאה ראשונה. חקיקה: חוק גירוש משפחות מחבלים וקידום חוק עונש מוות למחבלים, דברים שלא היו עד עכשיו. וטוב שכך. לא הבנתי, חבר הכנסת רם בן ברק, קריאה ראשונה. חבר הכנסת בליאק, קריאה ראשונה. צריך להרוג את הכיבוש, צריך שיהיה שלום.

חבר הכנסת איימן עודה, קריאה ראשונה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, קריאה ראשונה.

אני יכול להגיד לכם שאנחנו במאבק מתמשך. היו פיגועים, לצערי יהיו עוד פיגועים. אנחנו חייבים לפעול קודם כול נגד המרצחים עצמם וגם נגד הסביבה שתומכת בהם. במקביל אנחנו מסדירים יישובים שלא הוסדרו במשך שנים, אנחנו בונים עוד אלפי בתים ואנחנו מוכיחים לאויבינו שהם לא יעקרו אותנו מארצנו. וזאת התשובה שלנו לטרור, להלום בטרוריסטים, להלום במחבלים ולהעמיק את שורשינו במולדתנו.

חבר הכנסת אחמד טיבי, קריאה ראשונה.

אבל, שוב, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד של הממשלה, זה התפקיד של זרועות הביטחון, ועם כל הלהט והיצרים, אין שום מקום לאנרכיה בשום מקום. לא נשלים עם אנרכיה, לא נקבל מציאות שבה איש הישר בעיניו יעשה, הצתת בתים, שרפת מכוניות, פגיעה מכוונת בחפים מפשע. אני רוצה להגיד לכל חבריי כאן , לכל מי ששומע אותי מחוץ לאולם, חבר הכנסת אוהד טל. חבר הכנסת אוהד טל וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אוהד טל, קריאה ראשונה. זהו בדיוק מה שאויבינו רוצים לראות. אובדן שליטה ומעגל אין-סופי של דם ואש ותימרות עשן. חברי הכנסת, היה אתמול פיגוע ירי. שקט.

חברת הכנסת מיכל שיר, קריאה ראשונה. עוד פיגוע בממשלת

ודרוש הרבה קור רוח. דרוש הרבה איפוק,

ודרושה הרבה נחישות. אתה חלש. איזה כוח?

שמעתי. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שנייה.

שמעתי את ה-talking points האידיוטיים שלכם. חברי הכנסת, הקשבתי לאסתי יניב,

אימם של הלל ויגל. אסתי ושלום קברו היום את ילדיהם האהובים. אסתי אמרה אתמול בשיא יגונה ובאצילות נפש שאין דומה לה: אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו אוהבים את הצבא, ואנחנו רוצים, כך היא אמרה, אנחנו רוצים אחדות. אני יודע שרוב מכריע של אזרחי ישראל חותמים על המילים מרטיטות הלב הללו: אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו אוהבים את הצבא, ואנחנו רוצים אחדות. חברי הכנסת, אני אומר זאת גם לתומכי הרפורמה וגם למתנגדי הרפורמה, מי תומך בה? ובייחוד לכל יושבי הבית הזה. חבר הכנסת רם בן ברק, קריאה שנייה. כולנו אוהבים את המדינה, לכולנו יש רק בית אחד, לכולנו יש רק מדינה אחת, למה אתה הורס אותה? ויש רק דרך אחת, רק דרך אחת להוריד את גובה הלהבות בתוכנו.

והדרך הזאת היא לעשות דבר פשוט, דרך משפטך.

להתחיל לדבר. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, קריאה שלישית.

(חבר הכנסת יוראי להב הרצנו יוצא מאולם המליאה.) אבי המנוח היה אומר: הדיבור מפרה את המחשבה. הוא היה אומר לעצור. הדיבור מפרה את המחשבה. הדיבור הוא האמצעי להגיע לפתרונות. ובשביל לדבר צריך להיכנס לחדר אחד יחד ולדבר,

בלי גינוני כבוד, בלי אגו. תעצור את שמחה רוטמן. תעצור את שמחה רוטמן. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, קריאה ראשונה. בלי להגיד, נכנסים יחד, כן?

לא הוא קודם, המדינה קודם. אז למה שמחה, למה אתה לא עושה את זה? המדינה קודם, נכנסים לחדר. מוסוליני אמר בזמנו, כבר ראינו,

אתה תיכנס קודם, אתה תיכנס קודם.

זה לא היית אתה? נכנסים יחד, מה אתה משווה?

חבר הכנסת שטרן, קריאה ראשונה. בלי הקדמות ובלי תנאים מוקדמים.

בינתיים בוזבזו שבעה שבועות יקרים, תפסיק את החקיקה,

תפסיק את החקיקה,

שבהם הקריאה שלנו להידבר לא נענתה.

מה הקשר? חבר הכנסת דוידסון, קריאה ראשונה. אתה לא תשמש באזרחים כשכפ"ץ אנושי.

קריאה ראשונה. להידבר ולהתלכד. ואני יודע ואתם יודעים שזו קריאה אמיתית של רבים רבים בעם. שלה, כן.

ואני רוצה להגיד לכם שאני משוכנע שעם רצון טוב נוכל להגיע להסכמות.

ברור לי שהדבר אפשרי, ואני אגיד לכם איך אני יודע. רוב עצום בעם מסכים שצריך לבצע, אתה מוכן לא לבחור את השופטים שלך? חברת הכנסת מירב כהן, קריאה ראשונה. אם אתה לא בוחר את השופטים שלך, אז אפשר. רוב עצום בעם, אתה מוכן לא לבחור את השופטים שלך? חברת הכנסת מירב כהן, קראתי אותך, קריאה ראשונה. יש לך כתבי אישום. אני קורא אותך, קריאה שנייה. אם אתה לא בוחר את השופטים, אפשר, חברת הכנסת כהן. רוב עצום בעם מסכים שצריך לבצע תיקונים במערכת

חבר הכנסת סגלוביץ', אתה בקריאה שנייה. ודאי תרצה להישאר לשמוע גם את חבר הכנסת לפיד. אבל כדאי שראש הממשלה יקשיב לו.

והינה עוד ציטוט: "אם בג"ץ פוסל חוקים על סמך חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, שעבר ברוב של 32 קולות בלבד, ברור שלכנסת מותר להתעקש על חוקים שעברו ברוב של 61. זה הכרחי ודמוקרטי". גם את זה לא אני אמרתי. מי שאמר את זה הוא זאב אלקין. טוב, יום אחד הוא פה, יום אחד הוא שם.

חברי האופוזיציה, הוכחתי לכם עכשיו שאתם תומכים בעיקרים חשובים של הרפורמה. אני בטוח שיש שינויים שאתם רוצים לעשות, אני יודע את זה, ושר המשפטים כבר אמר פעם אחר פעם שהוא מוכן לדון בכך,

אבל בשביל זה חייבים לדבר. חבר הכנסת שטרן, קריאה שנייה.

זה מה שהציבור מצפה מאיתנו.

חברת הכנסת מלינובסקי, את בקריאה שנייה. זה מה שאתה עושה, חברת הכנסת מלינובסקי,

קריאה שנייה. קריאה שלישית, תודה. (חברת הכנסת יוליה מלינובסקי יוצאת מאולם המליאה.) חברי הכנסת וחברות הכנסת, זה מה שהציבור מצפה מאיתנו, מאלה שתומכים ברפורמה ומאלה שמתנגדים לרפורמה,

אבל לצערי, במקום לדבר אני שומע בחוץ סיסמאות ריקות ואמירות שהולכות ומתלהמות. אז אני מבקש לומר לכם, לא תהיה פה דיקטטורה, לא קץ הדמוקרטיה, לא D9 על בית המשפט,

לא פגיעה בלהט"בים ולא כל שאר ההבלים שאני וחבריי לעולם לא ניתן להם יד. איזה חוקים העברת רק בשבוע שעבר. אבל במקום לדבר, חבר הכנסת פורר, קריאה שנייה. חבר הכנסת פורר, קראתי אותך, קריאה שנייה. "במשמרת שלי נמשיך להגן על עצמאות בתי המשפט".

אלה דברים שאתה אמרת. חמץ. חברת הכנסת שרון ניר, קריאה ראשונה. אבל במקום לדבר,

אני פונה קודם כול למנהיגי האופוזיציה, אתם נותנים ידכם לחציית כל גבול: הברחת משקיעים, סירוב פקודה, אתה מבריח

לא קראתי בכלל.

הינה הגיעה הפעם הראשונה. שהוא שקרן.

להדלקת מדורות בנתיבי איילון,

אולי ראש הממשלה לא יודע, אבל מדברים כל הזמן. (חבר הכנסת יואב סגלוביץ' יוצא מאולם המליאה.) תודה. חברי הכנסת, קם כאן דור חדש של ישראלים, שלא מפחד. קם כאן דור חדש שלא מתרשם ממפגני הצביעות האין-סופיים בתקשורת. נכון מאוד, קם כאן דור חדש.

זה לא עובד ככה שמפריעים לצד אחד ואז נכנסים לשמוע את הצד השני. זה לא עובד ככה.

מי שיצא בקריאה שלישית, נא לצאת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה' אני מעדכן את

להעמיד פנים שזו באמת כנסת וזו באמת דמוקרטיה, ומה שקורה פה הוא אירוע נורמלי? אתה כבר עזבת, אתה לא נמצא פה.

חבר הכנסת רביבו, קריאה ראשונה.

אני יודע שאתם צריכים שיראו אותנו בכנסת ביחד, בשביל האמריקאים, בשביל המשקיעים, שיראו שהפרלמנט הישראלי מנהל דיונים כאילו אין פה ניסיון חיסול של הדמוקרטיה, כאילו הכול בסדר. הכול לא בסדר.

אתה לא משלים עם הבחירות. אתה לא משלים עם הבחירות.

האופוזיציה לא נמצאת כאן כדי לשמש תפאורה בהצגות שלכם. חברת הכנסת קטי שטרית.

אם אתם תמשיכו עם תהליך החקיקה המטורף הזה, ישראל תפסיק להיות דמוקרטיה, וזה יהפוך להיות הפרלמנט ההונגרי. אני כבר נאמתי בפרלמנט ההונגרי, אין לי שום עניין לחזור לשם. כמה פעמים, ראש הממשלה, תחזרו על השקר הזה שאתם רוצים הידברות? בשבוע שעבר, ראש הממשלה האמיתי יריב לוין עמד פה וקרא להידברות, ומייד כשהוא סיים את דבריו עלתה להצבעה פסקת ההתגברות, לא ההידברות, כדי שיהיה ברור שהוא לא מתכוון ברצינות. לפחות אל תעליבו את האינטליגנציה שלנו. אתם לא רוצים הידברות. אתם רוצים צילומים של אנשים שיושבים ומנהלים שיחות ריקות מתוכן בזמן שהחקיקה נמשכת. אתם רוצים תמונות שידכאו את המחנה ויאפשרו לכם להגיד לאמריקאים ולקנדים, שיושבים פה ביציע, שאנחנו עדיין דמוקרטיה מתפקדת. רוצים הידברות? תעצרו את החקיקה. זה מה שהנשיא ביקש מכם, זה המינימום שמתחייב אם אתם לא רוצים לקרוע את העם הזה לשניים, לפגוע בצה"ל, לפגוע בכלכלה פגיעה אנושה. זה מה ש-11 חתני פרס נובל אמרו לכם, זה מה שמאות כלכלנים אמרו לכם, כולל נגיד בנק ישראל בהווה, כולל נגידי בנק ישראל בעבר. הרי לא הצלחתם למצוא אף כלכלן נורמלי אחד,

שיתמוך בכם. כל מי שמבין משהו בכלכלה יודע שזה יפגע בפרנסה של כל ישראלי. אל תשלו את עצמכם שהפגיעה תהיה רק בהייטק, הראשונים להיפגע יהיו המפעלים בפריפריה. הרי כוח האדם יותר זול בירדן ובטורקיה, והתעשיינים פשוט יעבירו לשם את המפעלים שלהם. מה שאתם מובילים פה היום לא יפגע רק בבית המשפט העליון, לא יפגע רק בכנסת, זו מתקפה על כל מה שטוב ונכון והגון והוגן במדינה הזו. כל המפעל הציוני המפואר לא היה קם ועומד אם לא היינו דמוקרטיה ליברלית. הדמוקרטיה הליברלית היא זו שיצרה את כל מה שטוב במדינה הזו. היא זו שבנתה את צבא הגנה לישראל, את קופות החולים, את הפקולטות למדעים,

את הספרייה הלאומית,

את הכור האטומי בדימונה ואת מכון ויצמן. הדמוקרטיה הליברלית היא זו שיצרה את כל מה שאתם הורסים עכשיו: את היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, את העוצמה הכלכלית, את שוויון ההזדמנויות, את העלייה מכל קצוות תבל, את הספרות, המוזיקה והאומנות. כל הדברים המופלאים האלה, כל הפסיפס העצום והנהדר של מדינת ישראל לא היה קורה אם לא היינו דמוקרטיה ליברלית, והוא לא יהיה אם לא נהיה מדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. דמוקרטיה ליברלית זו לא רק שיטת השלטון שלנו, זה מה שאנחנו. בגלל זה המפגינים מניפים את דגל ישראל, בגלל זה מאות אלפי דגלי ישראל מתנופפים ברחובות, בגלל זה דגל ישראל הוא סמל ההתנגדות לממשלה שלכם. אם אתם נגד הדמוקרטיה הליברלית, אתם נגד מדינת ישראל. אם אתם מנסים להרוס את הדמוקרטיה שלנו, אל תקראו לעצמכם פטריוטים. המפגינים במחאה הם ציונים ופטריוטים. חצי מהממשלה שלכם מציגה את עצמה כלא ציונית. אתה לא פטריוט ישראלי ואתה לא ציוני אם אתה לא מאמין בזכויות נשים, בזכויות להט"בים, בזכויות החברה הערבית, בהפרדת הרשויות, בעליונות המשפט, בערכי מגילת העצמאות. אתה לא פטריוט ישראלי אם אתה שולח ילדים של אחרים להילחם בזמן שאתה דואג שהילדים שלך לא יתגייסו לצבא. אתה לא פטריוט ישראלי אם אתה מדבר על שלטון החוק אבל עובר על החוק, ואתה לא פטריוט ישראלי אם אתה קורע את העם הזה לשניים רק כי זה משרת את האינטרסים הפוליטיים שלך. למדינת ישראל היו לפניכם 36 ממשלות,

ממשלות שמאל, ממשלות אחדות. דבר כזה עוד לא היה, ממשלה שהיא נגד המדינה. אם אתם לא תעצרו, אתם הולכים להיכנס להיסטוריה, אבל לא בדרך שרציתם. בספרי ההיסטוריה יקראו לכם "הממשלה האחרונה", הממשלה האחרונה של הדמוקרטיה הישראלית. עד אליכם אנחנו אמרנו לכל העולם ובכל מקום בעולם שישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אחריכם, אם לא תעצרו, לא תהיה אף דמוקרטיה במזרח התיכון. לכל ממשלות ישראל, כל ה-36 שקדמו לכם, היו כמה מטרות יסוד שהיו זהות. הן רצו לחזק את הביטחון, הן רצו לשפר את הכלכלה, הן רצו לשמור על היחסים המיוחדים עם ארצות הברית והן רצו שהחברה הישראלית תהיה מאוחדת למרות כל המחלוקות. אתם עושים בדיוק את ההפך. הפכתם ליצרני כאוס. מביאים הנה לכנסת חקיקה שמביאה את מדינת ישראל למשבר הפנימי הגדול בתולדותיה, שפוגעת בכלכלה, פוגעת בביטחון, פוגעת ביחסים המיוחדים עם ארצות הברית והורסת את עצם הרעיון שאנחנו עם אחד, מביאים את כל החקיקה הזו בהליך חפוז, חסר אחריות לגמרי, בלי להקשיב לאף אחד. נותנים לשרלטן הזה, רוטמן, להחליף את כל השיטה השלטונית של ישראל תוך כמה שבועות, כאילו כבר בא לכם כבר לראות איך זה ייראה כשמדינת ישראל תפסיק להיות דמוקרטיה ואין לכם סבלנות לראות מה יהיו ההשלכות. הלוואי והיית יודע עשירית ממנו.

הרי לא למדת עשירית ממה שהוא למד. חבר הכנסת מלביצקי, קריאה ראשונה.

בכל 36 הממשלות שקדמו לכם, רוטמן שרלטן? בכל פרלמנט בעולם, חבר הכנסת מלביצקי, קריאה שנייה. אין גבול, אין גבול, אין לך גבולות. בכל פרלמנט בעולם הדמוקרטי המצב הבסיסי, על חינוך אל תדבר. חבר הכנסת מלביצקי. אתה גם ככה לא תורם

והאופוזיציה מנסה לייצר מהומה ובלגן.

אנחנו לפני הרמדאן, כבר עברנו תחת הממשלה שלכם את הפיגועים הגדולים ביותר מזה יותר מעשור. השקל מתרסק, יוקר המחיה עולה ועולה, היחסים עם האמריקאים מתפרקים, ומה שמעניין אתכם זה לא לנהל מדינה אלא לרוץ קדימה עם חקיקה שמפרקת מבפנים את המפעל הציוני. תעצרו את החקיקה המטורפת הזו, קחו פסק זמן,

בינתיים, אדוני ראש הממשלה האמיתי יריב לוין, תעשו סדר בממשלה שלכם, תרחיקו את המשוגעים ממוקדי הכוח, ובעיקר, תפסיקו לקרוע אותנו, כדי שנוכל לחזור להיות

חברי הכנסת, בטרם נעבור להצבעה, איפה השר לביטחון לאומי? היום אנחנו מציינים את זכרו של חבר הכנסת לשעבר הרב חיים מאיר דרוקמן. אני מקדם בברכה את משפחת דרוקמן, שנמצאת איתנו כאן, ביציע. אבקש מחברי הכנסת לכבד בקימה את זכרו של חבר הכנסת לשעבר הרב חיים מאיר דרוקמן.

אני מזמין את שר האוצר חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' לשאת דברים לזכרו. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, חבריי השרים, חברי הכנסת, השר,

יש משהו סמלי מאוד בזה שאנחנו מציינים כאן במליאה את מורנו ורבנו הרב חיים מאיר דרוקמן, זכר צדיק לברכה, ביום הזה, שהוא יום קשה לעם ישראל כולו. האירוע הזה היה צריך להיות כבר לפני שבועיים ונדחה בשל המחאות, ונדחה שוב. לבקשת המשפחה.

אמרתי קודם למשפחה, לרבנית, לבנים ולבנות ולנציגי המפעלים הגדולים שהרב הקים ודחף והאציל עליהם מרוחו, כשנפגשנו קודם בסיעה, שזה בדיוק מסוג הימים שבהם אנחנו מרגישים הכי הרבה את החיסרון של הרב.

יום קשה לכולנו אחרי הפיגוע הקשה אתמול, ואנחנו חוזרים מהלוויה, הלב כואב והמחשבות סוערות. וזה מסוג הימים שהייתי יורד בלילה אל הרב דרוקמן הביתה בסוף היום, קודם כול כדי להתקבל במאור הפנים,

בחיוך הגדול,

לקבל קצת פרספקטיבה של מי שחווה את מפעל התחייה הלאומי שלנו מאפס, באמת, מעפר ואפר של השואה האיומה, דרך ההעפלה, אל ההגשמה והתנועה הקיבוצית, ואחר כך בצה"ל ואחר כך באין-ספור מפעלי חינוך ותורה וחברה והתיישבות, קליטת עלייה, קירוב גרים. כל כך הרבה פעמים הרב היה מרגיע, מאיר את העיניים לפרופורציות. היה משהו בדמותו של הרב שמאוד הרגיע אותנו, מכיוון שהכתפיים הדלות שלנו באמת צרות מלהכיל את כובד האחריות בניווטים בתוך סבך המציאות המורכבת. היינו באים אל הרב וככה זורקים את החבילה על השולחן ואומרים לו: הרב, זה שלך, הכתפיים של הרב רחבות מספיק. אנחנו באמת בתחושה מאוד מורכבת של כובד האחריות מאז הסתלקותו בזאת חנוכה, כשהאחריות הכבדה מוטלת עלינו. הרב היה איש של עין טובה. דלתו תמיד הייתה פתוחה לכולם, במאור פנים. תמיד ראה את הטוב שבכל אחד ובכל דבר,

נדמה לי שזו הייתה סגולתו, שיכול היה להיות דמות מאחדת כל כך, רחבה כל כך, מכילה כל כך, מכווינה ומקובלת על כל כך הרבה אנשים וציבורים. אבל נדמה לי שהנקודה המרכזית, אנחנו קוראים אותה בפרשה שלנו,

היחס בין השולחן למנורה, בין החומר לרוח, ואם אין קמח אין תורה. השולחן מופיע ראשונה, ומיקומו לא כתוב לנו בתורה. אנחנו יודעים שהוא בצפון, מכיוון שהוא לנוכח המנורה, שהיא בדרום. והמנורה, כל עניינה להאיר את השולחן. והרב דרוקמן תמיד לימד אותנו שהכול מתחיל ונגמר בתורה, אבל התורה היא תורת חיים, ועניינה להאיר את השולחן, להאיר את המציאות הגשמית. וכשהשולחן יודע את מקומו כמי שנערך אל מול המנורה, והמנורה מאירה אל השולחן, אז השולחן קונה את מקומו. ויש לנו יחס חיובי מאוד, של קודש, לכל הצדדים הארציים והחומריים של מפעל הגאולה האלוקי הזה, של מפעל התחייה הלאומי שאנחנו זוכים לו כאן במדינת ישראל בדורות שלנו. הרבה תורה, הרבה אמונה, אבל תורת חיים, שוב, שיודעת שהתפקיד שלה הוא להאיר את המציאות. הרב היה חבר כנסת פעמיים. בפעם הראשונה נכנס לכנסת בשנת תשל"ז וכיהן כאן 11 שנים. אחר כך, בתשנ"ט, נכנס לקדנציה קצרה נוספת, היה סגן שר הדתות. הוא פרש מתפקידו כשהתקבלה ההחלטה על הנסיגה מימית. וזה בכלל דבר מדהים.

של תורה, של חינוך, של בית המדרש, שנכנסת אל המגרש הפוליטי מתוך הבנת

מתוך ההבנה שהפוליטיקה היא המכשיר שמקדם את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, שמעצב את דרכו של עמנו, שסולל את המסילות המורכבות בתוך התהליך הזה. וזה היה ממש חלק מהתורה שלו, חלק מבית המדרש שלו.

היחס הנכון בין החומר לבין הרוח, בין התורה אל המציאות, בין השולחן אל המנורה, בא מאוד מאוד לידי ביטוי בכבוד הגדול שהרב רחש לבית הזה. אני חושב שאנחנו מתכבדים והמשפחה מתכבדת והרב מתכבד, שהכנסת הזו כולה,

צדדיה ואגפיה השונים, מתייחדת היום עם זכרו, מכבדת אותו. והאתגר הגדול שלנו, ובזה אני מסיים, זה באמת לראות איך אנחנו ממשיכים את המנוע הגדול הזה של הרב כשהרב איננו.

מי שמחליף את הרב בראשות הישיבה שזה דבר שחייב להתחלק להרבה מנועים קטנים, וכל אחד מאיתנו צריך להרגיש מנוע, מנוע של תורה, מנוע של ארץ ישראל, מנוע של אהבת ישראל, מנוע של אחדות, מנוע של קירוב, מנוע של אידיאליזם, ועל זה כבר דיברנו הרבה בשבעה ובשלושים. אנרג'ייזר כזה, שעד גיל 90 ישן אולי ארבע שעות בלילה, לא שם לב לשום דבר אישי לא בגוף ולא בממון, ומסור כל-כולו לעם ישראל ולמדינת ישראל. שנזכה כולנו להיות מנועים באוסף המנועים הגדול הזה של כולנו כאן, בבית הזה, יחד עם הרבה מאוד מפעלים בחוץ. תזכו להמשיך את המנוע הגדול של הרב.

תודה לשר בצלאל סמוטריץ'. לבקשת המשפחה, אני מזמין כעת את שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק. לאחר מכן נעבור להצבעה. מכובדי ראש הממשלה, כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי השרים וחברי הכנסת, משפחת דרוקמן היקרה והאהובה, הרב שמואל יניב, שאנחנו חוזרים עכשיו מלוויית שני נכדיו, ערך פעם כנס מיוחד לכבודו של הרב דרוקמן, והכותרת של הכנס הייתה: פרס התרבות התורנית. הרב יניב רצה להעניק לרב דרוקמן פרס על ספר שהוא כתב, תסלחו לי שאיני זוכרת איזה מהספרים. הוא ביקש ממני לבוא ולשאת דברים בכנס הזה. אז אם הרב יניב מבקש מצד אחד, וזה לכבודו של הרב דרוקמן מצד שני, אז מייד אמרתי כן. כשכבר הייתי שם והתקרב תורי לדבר נזכרתי שמעולם לא קראתי את הספר. בעוונותיי הרבים, אדוני היושב-ראש, אין לי כל כך הרבה זמן לקרוא ספרים. אז מה אני אגיד? ואז אמרתי לעצמי, בעצם אני לא צריכה לקרוא את הספר של הרב דרוקמן, למרות שתמיד טוב לקרוא, תמיד טוב ללמוד, כי בסך הכול לא על הספר הספציפי הזה מגיע לרב דרוקמן פרס הספרות התורנית, לא על הספר הספציפי הזה ולא על אף ספר שהוא כתב. עליתי לדבר ואמרתי: זה ספר תולדות האדם. הרב דרוקמן, אני לא יודעת כמה ספרים הוא כתב, ספרים מנייר, עם כריכה.

אתם בטח יודעים, אני לא יודעת. אבל אני יודעת שיש כל כך הרבה בני אדם בעולם שהרב דרוקמן סייע להם לכתוב כל אחד את ספר החיים שלו, כל כך הרבה אנשים שהרב דרוקמן נגע בהם, השקיע בהם, נכנס איתם לעומקי המחשבות שלהם בצורה כזאת או אחרת, ובעצם השפיע על ספר החיים של כל אחד ואחד מהם. המוני אנשים. כי הרב דרוקמן היה בראש ובראשונה, וכך הוא גם הגדיר את עצמו, הוא היה בראש ובראשונה מחנך. חברי שר החינוך יואב קיש, כשדיבר באזכרה בשלושים של הרב דרוקמן, אמר דבר מאוד יפה. הוא אמר שהיה אצל הרב דרוקמן לכאורה דיסוננס בין הגדלות שלו וההסתכלות הרחבה שלו לבין זה שהוא שם לב לכל אדם ואדם, לכל פרט ופרט, בצורה מפתיעה. והוא שאל, נכון, יואב? שאלת איך מסתדרים שני הדברים האלה יחד, ואמרת בצורה מאוד יפה ומאוד נוגעת ללב שהדיסוננס הזה בעצם מצביע על כך שהרב דרוקמן היה בנשמתו, במהותו, מחנך. והשאלה, מעבר לצד הפרטי של כל אחד ואחד מחניכיו של הרב דרוקמן, אני יודעת שגם שר הביטחון לשעבר חבר הכנסת בני גנץ היה מחניכיו,

ונדמה לי שהשר ישראל כץ גם כן, נכון?

למדת באור עציון, ועוד רבים-רבים, שלאו דווקא עברו בישיבות שלו; המון אנשים שבצורה כזו או אחרת הגיעו אליו, והרב דרוקמן הפך להיות המחנך שלהם. אז למה בעצם חינך אותנו הרב דרוקמן? מה הייתה הליבה, מה הייתה הליבה של החינוך? היום קיבלתי את התשובה. בכינוס מיוחד שעשינו בחדר הסיעה שלנו קיבלתי תמונה יפה של הרב דרוקמן, ונכתב עליה: מחנך דור הגאולה. אני חושבת שההגדרה הזו מגדירה לנו מאוד מאוד מדויק את מהות החינוך של הרב דרוקמן, מחנך דור הגאולה. מה זה אומר? הרב דרוקמן חינך אותנו קודם כול להכרת הגאולה, שנכיר בה, שנבין, שנתבונן בה ונבין שאנחנו חיים בדור של גאולה. פעם אחר פעם הוא היה אומר לנו: אין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת את פירותיה בעין יפה. פעם אחר פעם, בכל ספר שהוא היה פותח הוא היה מראה לנו עד כמה חז"ל הגדירו דווקא את הדור הזה של שיבת ציון, של קיבוץ גלויות, של הפרחת השממה, אלה הסימנים של הגאולה, ושאנחנו קודם כול נבין ונכיר לעצמנו שאנחנו חיים בדור הזה, שזה לא עוד דור בתוך שרשרת הדורות הארוכה של עם ישראל אלא אנחנו זכינו לחיות בדור שכל הדורות התפללו וחיכו לו. מתוך זה הרב דרוקמן חינך אותנו להכרת הטוב על הזכות הזאת לחיות בדור של גאולה, להכרת הטוב, שאנחנו נרגיש איזו זכות מיוחדת יש לנו, נודה על הזכות הזו, ומתוך ההכרה בזכות הזו גם נרגיש יחד איתה חובה עצומה להגשים את מה שכל הדורות התפללו אליו, ויותר מזה, לקחת חלק בגאולה הזו. כי יש אפשרות לשבת ולהתבונן בגאולה ולהגיד: כמה טוב, איזה יופי, לקרוא את ההלל, לברך,

אבל הרב דרוקמן לא חינך רק לזה. הוא חינך להיות שותפים פעילים בתהליך הגאולה, וזה הדבר העצום והגדול של מה שנקרא מחנך דור הגאולה. הרב דרוקמן חינך לכך שכל אחד ואחד מאיתנו ייקח חלק בתהליך הזה. אם הגאולה היא הפרחת השממה, לקחת חלק ביישוב הארץ, לקחת חלק בביטחון המדינה, לקחת חלק בחינוך, לקחת חלק בקיבוץ גלויות, בהבאת עולים ובקליטת עולים. הרב דרוקמן נטע בכל אחד ואחד מחניכיו את הרצון להיות חלק מהתהליך הזה, להוביל, לקדם, לתרום, כמו שהרב דרוקמן אמר, גם בדברים הגדולים וגם בדברים הקטנים. את הרצון הזה, את המחויבות העמוקה הזאת לקחת חלק בתהליך הגאולה הרב דרוקמן תרגם למילה אחת, וזאת המילה "הינני". "הינני", זאת אומרת, "אני מוכן" אני מוכן להיות חלק בתהליך הזה, כמו שהרב דרוקמן אמר, בין בדברים הגדולים ביותר ובין בדברים הקטנים או אפילו בדברים הקשים ביותר. גם בדברים הקשים ביותר, גם בדברים פחות נעימים, להיות תמיד במצב של "הינני". זו בעצם תמצית החינוך שהרב דרוקמן נתן לכל כך הרבה אנשים. זה לא רק תלמידי הישיבה שלו. אני רוצה לשתף, לסיום, גברתי.

אני רוצה לשתף שהרב דרוקמן, גם כשהוא היה פוגש אנשים זרים ושונים ולא מוכרים ולא מאותה קבוצת ההתייחסות שלו, לא תלמידים שלו, אנשים שהגיעו מהציבור החילוני, מהציבור שלא דוגל באותם ערכים שלו, תמיד הוא נגע בכל אחד ואחד מהם, ומשום כך הוא העמיד כל כך כל כך הרבה ספרים, ספר תולדות אדם. זכות גדולה בשבילי לעמוד כאן במליאה ולדבר על זה. ואני מודה לכל משפחת דרוקמן על הזכות העצומה שנפלה בחלקי. תודה רבה. תודה לשרה סטרוק. ארבע פעמים לפחות קיבל זקן רבני הציונות הדתית הרב חיים דרוקמן את חייו במתנה, עד שנפטר: שלוש בהימלטות מהמאכלת הנאצית, ואחת כשנפגע מירי מחבלים שבו נרצח נהגו אפי איובי, השם ייקום דמו. חיים שניתנו במתנה, כך אמר, צריך לעשות בהם משהו.

ומפעל חייו מוכיח שגם עשה. משפחתו ומוקיריו, תנוחמו מהשמיים. יהי זכרו ברוך. חברי הכנסת, נעבור כעת להצבעה על הודעת ראש הממשלה. מי שמצביע בעד הוא בעד הודעת ראש הממשלה. מי שמצביע נגד הוא נגד הודעת ראש הממשלה. ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת,

קרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, בעד ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר,

דן אילוז,

ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, בעד משה ארבל, בעד יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק,

איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, בעד עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, נגד יוסף טייב,

יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו,

אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, בעד יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער,

מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה,

חמד עמאר,

צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש,

אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת, אנא קרא בשמות חברי הכנסת שעוד לא הצביעו.

זאב אלקין,

דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, אינו נוכח בנימין גנץ,

סימון דוידסון,

דני דנון,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד חילי טרופר,

אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, נגד עופר כסיף, נגד

יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

נוכח נעמה לזימי,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, נגד יוליה מלינובסקי,

שרון ניר, נגד יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

לימור סון הר מלך, אינה נוכחת צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, נגד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד יצחק קרויזר, אינו נוכח גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח עידן רול,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חברי כנסת שלא הצביעו ומעוניינים להצביע? בבקשה, למזכיר הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) מירב בן ארי, נגד שרן מרים השכל, נגד פנינה תמנו, נגד אם כן, תמה ההצבעה. הוא לא שאל. הוא היה צריך לשאול: האם יש, אתה הצבעת או לא? חבר הכנסת לוי. הוא שאל. הוא שאל. (קורא בשם חבר הכנסת) מיקי לוי, נגד תודה. מזכיר הכנסת, תמה ההצבעה. נא לספור את הקולות.

ההצבעה: 55 בעד,

53 נגד. אני קובע שהצעת ראש הממשלה, הודעת ראש הממשלה, התקבלה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 16) (הסדרת העיסוק באימון בספורט), התשפ"ב 2022. ימסור את ההודעה שר החינוך והשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יואב קיש.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הודעה על החלת דין רציפות. בהתאם לסעיף 1 לחוק דין רציפות בהצעות חוק, החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הספורט (הסדרת העיסוק בספורט), התשפ"ב 2022, מ/1547, מיום 25 במאי 2022. תודה רבה לשר המקשר השר יואב קיש. נעבור לנושא הבא, הודעת ועדת חוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי), התשפ"ב 2022. אני רוצה להזמין את חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט,

אני אחזור על החוק: הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של סיוע להורה עצמאי). אגב, דן, זה דורש הצבעה?

זו רק מסירת הודעה? יושב-ראש ועדת חוקה חבר הכנסת רוטמן, הדוכן לרשותך. זה הולך יותר מהר ממה שחשבת, בפרט כשאני יושב פה. היושב-ראש, על הודעת הוועדה יש דיון והצבעה, לא? זה עוד לא עכשיו, זה הנושא הבא. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני המליאה את הודעת ועדת החוקה, חוק ומשפט על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 72) (הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי), התשפ"ב 2022. ההצעה עוסקת בהגנה מפני עיקול של כספים שמגיעים לחייב במסגרת תוכנית ממשלתית שייעודם לסייע להורה עצמאי, כדי לוודא שאותם כספי סיוע שמיועדים לשכבה הנזקקת הזאת לא יעוקלו, ובכך תיושם המטרה של העברת הכספים, בדומה להגנה שיש על כספים אחרים מפני עיקול. אני רוצה להודות לחברת הכנסת אתי עטייה, שהצעת החוק מלכתחילה הייתה הצעתה. אני מבקש להודיע שאנחנו מעוניינים בכך, ובהתאם לכללים, יש שבועיים להצגת התנגדויות. כרגע זאת רק הצגה.

ואני מקווה שזה יעבור לוועדה ללא התנגדויות, כי ההצעה הזאת נהנית מקונסנזוס בכל סיעות הבית.

תודה רבה לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. רבותיי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק-יסוד: הממשלה, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את ההצעה.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אבקש להודיע על איוש חברים בוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה: מטעם סיעת הציונות הדתית, חבר הכנסת צבי סוכות, מטעם עוצמה יהודית, חבר הכנסת צביקה פוגל. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה היום כי הצעות החוק הבאות יועברו לדיון בוועדה כמפורט להלן: ועדת החוקה, חוק ומשפט תדון בהצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת, ובאותה הצעה של חבר הכנסת ישראל אייכלר. ועדת הבריאות תדון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, קביעת הוראות לעניין הכנסת חפצים ודברי מאכל למוסד רפואי), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת ישראל אייכלר, 2. הצעת חוק זכויות החולה (תיקון, הכנסת מזון למוסדות רפואיים בחג הפסח), של חבר הכנסת יוסף טייב, 3. הצעת חוק המצות (איסורי חמץ) (תיקון, איסור הצגת חמץ בפסח בבתי חולים),

של חבר הכנסת ינון אזולאי, 4. הצעת חוק חג המצות (איסורי חמץ) (תיקון, איסור הצגת חמץ בפסח בבתי חולים), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת אוריאל בוסו. נושא אחרון, אדוני. אני מתכבד להביא לאישור הכנסת את הצעת ועדת הכנסת להקמת הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק-יסוד: הממשלה, בהתאם לסעיף 108 לתקנון הכנסת. סמכויות הוועדה, הוועדה תדון בהצעות חוק שהינן תיקון לחוק-יסוד: הממשלה, ובכלל זה גם תיקון לחוקי-יסוד וחוקים אחרים כאשר הדבר נובע ישירות מהתיקון הנדון לחוק-יסוד: הממשלה. תקופה כהונת הוועדה, עד לסיום המושב השני של הכנסת העשרים-חמש. בוועדה יכהנו 16 חברי כנסת, על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: אופיר כץ, בועז ביסמוט, חנוך מלביצקי ועמית הלוי, סיעת יש עתיד, שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי,

סיעת ש"ס, שני חברים: ינון אזולאי ומשה ארבל, סיעת יהדות התורה,

סיעת הציונות הדתית,

צבי סוכות,

יצחק קרויזר,

חבר אחד, סיעת חד"ש-תע"ל,

מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אופיר כץ. אבקשכם לאשר את הקמת הוועדה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ. אם כן, נעבור לרשימת הדוברים. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. לא, נוכחת.

בדקתי ערנות, חברת הכנסת מיכאלי.

רשימת הדוברים נעולה. גם אם היא לא נעולה, אין לאן לדחוס אחרי כל הרשימה הזאת.

אדוני, נוכחת, כאמור. ובכן, הקואליציה, לא די לה בהפיכה משטרית שתהפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה ותהיה טובה אך ורק למי שנמצאות ונמצאים היום בשלטון, שלא לומר "למי שנמצאים בשלטון", כי "נמצאות" אין פה באמת הרבה ולא סופרים אותן גם ככה. הן תצטרכנה תכף לשבת באחורנית של האוטובוס ויהיה מותר להן להיכנס רק לחדרים מסוימים. זה לא כזה משנה, כי בלאו הכי ברוב החדרים הן לא אמורות להיכנס, כי לא נתנו להן תפקידים.

זה לא מספיק לקואליציה, זה לא מספיק לה, לממשלה הזאת, ולכן היא מגדילה לעשות והיא מקימה ועדה מיוחדת להעברת חוקים מושחתים במיוחד. זו ועדת חוקי השחיתות, קבלו אותה, בבקשה. היא נועדה לסדר לשני האנשים שבשלם צריך כנראה גם את ההפיכה המשפטית הזאת, המשטרית, בנימין נתניהו ואריה דרעי, צריך לסדר לאחד חוק שהוא יוכל להיות שר למרות שהוא לא יכול להיות שר, כי הוא הורשע בעבירות שבגינן אי-אפשר להיות שר, והשני, שהוא יוכל לא לתת את הדין על עבירות שבגינן הוא עומד למשפט, ולכן הוא מרסק את מערכת המשפט, כדי שהיא לא תוכל לשפוט אותו על העבירות שבגינן הוא מואשם ועומד למשפט. סך הכול מאוד הגיוני, לא? ממש הגיוני. מה תעשה הכנסת אם לא תקים ועדה שתדון בחוקים שעניינם להכשיר את השחיתות הזאת ולפרוס שטיח אדום,

לאחד שעומד למשפט בשלושה אישומים פליליים של הון שלטון וכו' והשני שכבר הורשע פעם אחת לפני הרבה שנים ופעם שנייה ממש לאחרונה בהון שלטון. אז, חברות וחברים, אנחנו נצביע נגד. אני לא יודעת איך לספר לכם, אנחנו מאמינות ומאמינים ששלטון צריך להיות נקי, ושהוא צריך לעבוד לטובת הציבור הישראלי, החברה הישראלית, מדינת ישראל, ולא לטובת אלה שיושבים פה מסביב לשולחן הפנימי בכנסת ומסדרים לעצמם ולמקורבים שלהם ולמקורבים של המקורבים שלהם ואולי גם לבני המשפחה שלהם ואולי לקרובים של בני המשפחה שלהם עוד ועוד כסף,

סידורים כאלה ואחרים, וגם להימלט ממשפט על הדרך. ובכן, קבלו את ועדת השחיתות החדשה. אנחנו נצביע נגדה, הקואליציה תעביר אותה. אבל בסוף, חברות וחברים, אנחנו לא ניתן להם להעביר את ההפיכה הגדולה.

חברות וחברים, הדמוקרטיה הישראלית והציבור הישראלי ינצחו. תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. כבוד יו"ר הישיבה, כנסת נכבדה, אזרחים מסורי נפש, אזרחים מסורי נפש, ככה בן גביר קורא לתושבים האלימים, פראי אדם, ששרפו אתמול בתים, בתים על יושביהם, עם ילדים בפנים, כך שדבר לא נותר זולת עפר וכאב. זו לא היהדות שלנו. תסכים איתי, כבוד יו"ר הכנסת, זו לא היהדות שלנו. את המכתב שלח בן גביר באמצע הלילה, חיזק את ידי הפורעים הבלתי-חוקיים, שחלקם עלו לאביתר, וזאת כשהוא מסרב להוציא איזושהי התייחסות לנושא מה שקרה אתמול בחווארה,

"מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת אלוהים גם שניהם". נכון, כבוד יו"ר הכנסת?

בעצם מה אכפת מאלוהים למי שאין לו אלוהים, למי שאין להם אלוהים? שום כיפה לא תחפה על אובדן צלם האנוש שנצפה אתמול בחווארה. אני שולחת תנחומים בכאב גדול למשפחת יניב, שאיבדו את יגל והלל, שהיום נאלצו לקבור את הילדים היפים והתמים שלהם בטרם עת בגלל מחבל בן עוולה. את המחבל צריכים לתפוס כוחות הביטחון. מי שדיברו על ריבונות שוכחים שאנו מדינה ריבונית עם צבא, עם כוחות ביטחון, וזהו תפקידנו לשמור על הביטחון. מי שמייצרים פה אנרכיה הם מי שלוקחים את הכוח לידיים ומסכנים את כוחות הביטחון. תג מחיר הוא לא רק בזוי ערכית, מוסרית ומחליש אותנו כחברה, הוא מסכן את שלום הציבור וכוחות הביטחון. וכן, מדינה ריבונית לא יכולה להפקיר את הסמכות שלה. היא לא יכולה לוותר על הסמכות שלה לייצר פה שקט וביטחון. מרטין לותר קינג אמר: חולשתה הגדולה ביותר של האלימות היא ההידרדרות המעגלית, אשר יוצרת את הדבר שאותו היא מעוניינת לחסל. במקום להפחית את הרוע, היא מכפילה אותו. באמצעות אלימות תוכלו אולי לרצוח את השקרן, אך לא תוכלו לרצוח את השקר, גם לא לבסס את האמת.

באמצעות אלימות תוכלו אולי לרצוח את השונא, אך לא תרצחו את השנאה. למעשה האלימות רק מגבירה את השנאה.

חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גם אני כמובן מבקש להביע את תנחומיי למשפחת יניב על רציחתם המזעזעת של שני הבנים. אדוני היושב-ראש, למרות שישנם הרבה מאוד דברים על סדר-יומנו, אני אבקש להתייחס לגוף ההצעה שמביאה לכאן ועדת הכנסת. תראה, אני חבר כנסת יחסית חדש. בעוד שבועות אחדים תמלאנה שנתיים לשבתי בבית הזה, ויש מנוסים ומנוסות ממני לאין שיעור. דומני שגם אתה ותיק ממני. ואני מבקש לשאול את חברי וחברות הכנסת הוותיקים אם הם זוכרים דוגמה ליושב-ראש ועדה שעסוק כל הזמן בלוותר על נושאים שנמצאים תחת הסמכות של הוועדה שלו. אני זוכר שבזמן שהייתי יושב-ראש ועדת החוקה כל הזמן התווכחתי עם חברתי הטובה חברת הכנסת מירב בן ארי, יושבת-ראש הוועדה לביטחון הפנים בכנסת העשרים-וארבע, איזו ועדה תדון באיזה חוק. ולא היינו כל כך נדיבים זה כלפי זה. והינה, חבר הכנסת רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, מוותר בקלות על דיון בחוקים שכל מהותם שהם יהיו מובאים לדיון בוועדת החוקה. וחבר הכנסת רוטמן, בנדיבות לא מובנת, מוותר על סמכותה של ועדת החוקה לדון בתיקונים מהותיים בחוק-יסוד: הממשלה, אחד משני החוקים המשטריים החשובים ביותר שלנו. היה אפשר לחשוב שמדובר באדם,

אין פה שר במליאה. בואו נחפש שר. 33 שרים ואין אחד במליאה.

נמתין. נמתין.

אין שר תורן. אני עצרתי את הדיון. אני מבקש לקרוא לשר. מי אמור להיות שר תורן? אופיר אקוניס. מה, הם עסוקים, השרים? אוקיי. אמרתם. עצרתי את הדיון.

צריך 40. שיהיה כבר עד הסוף. למדנו מהטובים. זה לא יום שנעים להם לשבת במליאה.

אני עוד מחפש איפה השר לביטחון לאומי ביום כזה. אוה, הגיע לנו שר, יופי, אז אפשר להמשיך.

זריזים למצוות. אדוני היושב-ראש,

אבל כל מי שעוקב בשבועות האחרונים כיצד האיש מנהל את ועדת החוקה, בדרך דורסנית, כוחנית, תוך סתימת פיות סדרתית של חברי כנסת, חברי ועדה וכאלה שאינם חברי ועדה, דריסה של הייעוץ המשפטי של הוועדה, פגיעה בכבודם של מומחים ומומחיות, כל מי שעוקב אחרי אופן ניהול הוועדה יודע שאין פה ממידת הצניעות, אלא יש כאן דבר אחד: שיעבוד מוחלט של ועדת החוקה, מן החשובות בוועדות הבית הזה, לטובת המהפכה המשטרית.

ידעו אזרחי ישראל: בכנסת העשרים-וחמש לא הוקמה ועדת החוקה, חוק ומשפט אלא הוקמה ועדת רוטמן להפיכה משטרית.

תודה רבה. חבר הכנסת מתן כהנא.

לרשותך. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפנות מכאן לאחיי משרתי המילואים. אחיי משרתי המילואים, גיבורי התהילה, אני מתחנן בפניכם, התייצבו למילואים. אין לנו לוחמים אחרים, אין לנו מפקדים אחרים, אין לנו טייסים ונווטים אחרים, ואין לנו אנשי מודיעין אחרים. ביטחון המדינה על הכתפיים שלכם, ואתם יודעים זאת יותר טוב מכולם. כל אחד מכם התייצב למילואים תוך נכונות למסור את נפשו, גם כשהייתה ממשלה שפעלה הפוך ממה שהוא מאמין.

ובתוכו, מה זה קשור? צה"ל, ובתוכו מערך המילואים, הוא שמורת טבע נדירה, שאליה הפוליטיקה לא נכנסת. זה קודש-קודשים, שבו קיימת בינינו ברית אחים נצחית למרות חילוקי דעות אידיאולוגיים. מי שלא היה שם לעולם לא יבין זאת. אני קורא לכם לא לקרוע את החוט המקשר, לא לפגוע באחווה הזאת, שבזכותה מדינת ישראל מתקיימת.

על הדרג הפוליטי, לוודא שתיושם רפורמה משפטית המקובלת על רוב אזרחי מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה, זאת המשמרת שלך, זאת האחריות שלך. אנא, אל תקרע את מדינת ישראל.

תודה רבה.

ומה אם העובדה שהרפורמה המשפטית הולכת להחליש את

חושפת אותם עוד ועוד ועוד.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה, אינה נוכחת.

אה, נוכחת. מה קרה היום? דרך אגב, לא מדובר בחיילים שנקראים בצו מילואים אלא במתנדבים, ואתה יודע את

צריך לבוא וגם לשים את האצבע במקומות הנכונים. כשיש שם פורעים, כשיש עבריינים וכשיש כאלה שמכפישים, גם את שמנו, גם את השם שלך,

כמי שמאמין ביהדות, כמי שמאמין בציונות, הם מכפישים גם אותך בהתנהגות שלהם,

למה אי-אפשר להתייחס גם לשאר הדברים שקורים במדינה? למה אי-אפשר לשמוע גם אתכם מזדעזעים ממה שקרה בלילה? זה היה מזעזע, מה שקרה. פתחתי טלוויזיה וראיתי את שרפת הכפר

לחתור לתהליך שלום שיביא שקט לכל האזור.

אני קורא לכל חבריי ולממשלה: הבחירות נגמרו,

למסעי ההסתה והשיסוי.

לחבר הכנסת יאסר חוג'יראת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני אקריא עכשיו מהדף. אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל עכשיו זה חשוב, כי עשו עליי סיבוב מטורף. זה רק מראה שכנראה מפחדים ממני, אבל אתם לא מעניינים אותי. כול הבוטים של הליכוד, כל האנשים הרעים שיש שם ברשת, כל העיתונאים מטעם, אתם לא מעניינים אותי. מי שמעניין אותי זה האזרח הפשוט, ששטפתם לו את המוח ועשיתם עליו מניפולציה מגעילה. אז אני אקריא מהדף, בתקווה שאותם אנשים שהכפישו אותי ברשתות ובתקשורת יהיו מספיק גברים כדי להתנצל ולהסביר. בשבוע שעבר נאמתי כאן במליאת הכנסת, והדברים שאמרתי הוצאו מהקשרם או פורשו לא נכון. לכן אני רוצה להבהיר: מעולם לא התכוונתי או חשבתי שצריך להחזיר את כל המרוקאים למרוקו.

מדינת ישראל היא מדינת עלייה, והעלייה היא המפעל הכי ציוני והחשוב שיש, בין אם זו עלייה ממרוקו, מתימן, מברית המועצות לשעבר או מכל מקום אחר. צר לי אם יוצאי מרוקו ומשפחתם או כל אדם אחר נפגעו מדבריי, ממש זו לא הייתה כוונתי.

באותו יום הוצאתי הבהרה בטוויטר, אבל אני אחזור עליה כעת, לטובת אלה שלא ראו או שבחרו לא לראות וניסו להשתמש בדבריי ככלי ניגוח פוליטי. מעולם לא נגררתי לשיח הדדי. הכוונה שלי לא הייתה לפגוע במישהו. נתתי כדוגמה את זה שאנשים שעלו ממרוקו לא באו לכאן כדי שימליכו עליהם עוד מלך.

ונתתי את הדוגמה הזאת אין-ספור פעמים, באתי מברית המועצות לשעבר, שבה היה שלטון יחיד וטוטליטרי. עליתי למדינת ישראל בגלל שהיא מדינה ציונית ודמוקרטית, ואני מאמינה שאף אחד מאזרחי ישראל לא רוצה להיות תחת מלך או רודן. זה מספיק ברור? ועכשיו, הבהרה ממני, עוד בקצרה. אני מקבלת לא פעם ולא פעמיים, מאות פעמים ביום, את המשפט: תחזרי לרוסיה, פוטין מחכה לך. אז לאותם אנשים אני מסבירה.

לא מתכוונת לחזור לשום מקום, תירגעו,

זו האמירה הכי מטומטמת. מה אתם רוצים פה? אתם אומרים לי: תחזרי לרוסיה, פוטין מחכה לך, כי הוא רודן ושולט שם ביד רמה על אזרחים, ומצד שני אתם מצפים שפה זה יהיה? אז זה בדיוק מה שאני לא רוצה.

אני רוצה את מדינת ישראל חופשייה, דמוקרטית, שוויונית, בלי רודנים, בלי מלכים.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז אינו נוכח. חבר הכנסת חמד עמאר. בבקשה. שיהיה ברור לכולם, שלא ישתמשו בזה. כנראה פשוט מפחדים ממני, כי עשו מזה קמפיין שלם. הם מפחדים, לא מפחדים ממך. מכולם הם מפחדים.

פחדנים. פחדנים. השקר של הממשלה הזאת, ממשלת ימין על מלא. היום, אדוני היושב-ראש, הגיע צו, וכדאי שגם השר ישמע, כי אם אני לא טועה הוא ממפלגת ימין. היום הגיע צו לוועדת הכספים שחתום על ידי השר סמוטריץ', שהוא ייתן פטור ממע"מ לדלק שייכנס לרצועה. אותו צו, הבינו בממשלה הקודמת, אותה ממשלה שאז ישבו בה באופוזיציה ותקפו אותנו כאן: תומכי טרור, מכניסים דלק לחמאס. אז מה אתם עושים היום? מביאים אותו צו, ומכניסים דלק לחמאס. שידע כל ילד היום בעוטף עזה, באשקלון וביישובי הדרום שכל רקטה שמשודרת לכאן מתודלקת על ידי דלק פטור ממע"מ שממשלת ישראל שולחת לעזה. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו, הממשלה העבירה תקציב. נוכח שר כאן, ואני לא יודע אם הוא קרא את החוברת של התקציב לפני שהצביע על התקציב. פעם ראשונה ששרים מצביעים על תקציב כאשר חוברת התקציב לא מולם, אז הם מצביעים על דף ריק, נייר לבן. אתם לא יודעים על מה אתם מצביעים, ואתם מצביעים על תקציב. אנחנו מבינים שאתם רוצים לשדר לעולם שיש יציבות כלכלית במדינת ישראל, שאנחנו מצליחים להעביר את התקציב, אבל לפחות תביאו חוברת תקציב, תצביעו על משהו שאתם יודעים. שמענו שהשר בן גביר קיבל 9 מיליארד שקלים. בודקים, אין סעיף שמדבר על זה ש-9 מיליארד שקלים עוברים למשרד לביטחון לאומי. המשרד לביטחון לאומי, נכון?

למשרד לביטחון לאומי. אין שום סעיף שמדבר על זה. אין שום סעיף שמחלק את הכספים הקואליציוניים. בעצם, אתם צריכים לבוא ולהיכנס עוד פעם על מנת לאשר את התקציב ולאשר את הסעיפים הקואליציוניים בתוך התקציב. אתם בסך הכול הצבעתם על מסגרת התקציב, לא על התקציב. אבל בדרך כלל, ממשלה אחראית, שרים אחראיים, שרים שיושבים במשרדים, צריכים לשבת ולהצביע על תקציב ברור, ואתם לא עשיתם את זה. ממשלת ימין,

תודה רבה. מסכות, מסכות. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת, חברות הכנסת, בשבוע שעבר שקדתי על קריאת

בנימין זאב הרצל, חוזה המדינה. ראיתי שם שעמוד השדרה של התפיסה שלו זה מקלט ביטחוני ליהודים. והוא עוד אמר שהאנטישמיות "תופעה נצחית". אחרי שקראתי את הדברים הללו, אמרתי, אני רוצה לבדוק אם הרעיון הזה הצליח או פשוט מאוד נכשל. אז ביקשתי לראות כמה יהודים נפגעו בתוך מדינת ישראל וכמה יהודים נפגעו מחוץ למדינת ישראל. ביקשתי את הנתונים, ומצאתי כך: מאז 48' עד עכשיו נהרגו 24,168 חיילים, כן, 24,168 חיילים. וכמה אזרחים בתוך מדינת ישראל? 4,181. כלומר, כולם ביחד, 28,246. ביקשתי לדעת כמה יהודים נהרגו בכל העולם משנת 48' עד עכשיו.

168 אנשים, כלומר, מה שאמר ישעיהו ליבוביץ', המקום הפחות-בטוח עבור היהודים בכל העולם זה המקום הזה.

משנת 48' עד עכשיו. אני חושב ש-75 שנים זו תקופה מספקת לכולנו בשביל לדעת אם יש הצלחה או יש כישלון. ואני רוצה לשאול למה. התשובה שלי היא מאוד ברורה. מדינת ישראל, אף פעם ההנהגה שלה לא חיפשה פשרה היסטורית אמיתית. פעם היה ויכוח במקום אחר לגמרי, פעם בין סוציאליזם לבין לאומיות, אז הלאומיות גברה, פעם אחרת, בין לאומיות לבין דמוקרטיה, מדינה יהודית ודמוקרטית. זה נכשל כל פעם. בממשלה הזו דווקא אספו את הרעיון משני הצדדים. פעם אמרו: רוצים ארץ ישראל השלמה,

רוב יהודי. הפעם בממשלה הזו, אומרים: גם את המולדת כולה, גם עם רוב יהודי, ואפילו אם אין, אז שיהיה אפרטהייד. לכן בלי בחירה בשלום, כל הקורבנות, כל הקורבנות, פלסטינים ויהודים, הם על הממשלות, ממשלות ישראל, שמקדמות כיבוש וריב בין שני העמים. אדוני היושב-ראש, רק להוסיף מילה. הרצל אמר בקונגרס הראשון: הציונות היא שיבה אל היהדות עוד לפני שהיא שיבה אל ארץ היהודים. אנשים נוטים לשכוח את זה, אבל, תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.

אשר נרצחו באכזריות, הלל ויגל יניב, השם ייקום דמם. לפני כשעה אירע פיגוע נוסף בצומת הערבה, שבו נורה צעיר, והוא נמצא במצב אנוש. 13 הרוגים חפים מפשע נרצחו במשמרת שלכם, ממשלת ישראל. 33 טפטפי רקטות מעזה, והמדיניות שלכם ממשיכה. מדובר פה במדיניות ביטחונית רופסת שמונעת מניתוק מוחלט. אתם מנותקים. אין לי מנוח. אתמול ביקרנו במחנה הקריה ושמענו סקירה ממפקדי צה"ל הבכירים, סקירה שבאופן טבעי היא מסווגת אבל היא פירטה בהרחבה את משרעת האתגרים הניצבת לפני מערכת הביטחון. יצאתי משם והבנתי עד כמה אתם מנותקים, עד כמה יש פער עצום בין האתגרים הביטחוניים שלהם נדרשת מדינת ישראל לבין סדר-היום שלכם, ממשלת ישראל. הפער הוא בלתי ניתן לעיכול. אתם בשלכם, והאתגרים והמדינה בשלהם. זה מסביר גם את הניתוק העצום שלכם מהחברה הישראלית. רבע מיליון אזרחים, כל שבוע, סוף שבוע, מוצאי שבת, ברחובות, ואתם אפילו לא מרגישים איזשהו סוג של אמפתיה לקשיים שלהם, למורכבות שלהם. האם לא מצופה מכם להיות ממשלת ישראל של כולם? ראש הממשלה, שנאם פה קודם, האם הוא לא מרגיש ראש ממשלה של כולם? הדבר המקומם ביותר זה ששעה שהבטחתם לעסוק בביטחון, ביוקר המחיה, עיקר סדר-היום שלכם שמובא היום בבוקר לוועדת הכנסת הוא כדלקמן: קודם כול מקימים ועדה מיוחדת שעוסקת בחוק דרעי, אחרי זה מדברים איך מפנים את ועדת חוקה כדי שלא תעסוק בשום חוק למעט הבליץ שעוסק בהרס מערכת המשפט, ואחרי זה חוקים סופר חשובים על סדר-היום, באמת מצילים פה את ביטחון מדינת ישראל. אחד מהם זה איסור הכנסת חמץ לבתי חולים, כי בלי זה לא נוכל להגיע לחג הפסח,

והשני זה הרחבת סמכויות לבתי הדין הרבנים. תגידו לי, איפה אתם חיים? איפה אתם חיים?

נא לסיים. אני מציע לך לבוא מחר לוועדת הבריאות בראשותי ותשמעי שחוק זכויות החולה, שאת דיברת עליו, בכלל לא דומה למה שאת התכוונת,

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה,

חבר הכנסת ינון אזולאי. לא דיברתי על חוק זכויות החולה.

החמץ זה חוק זכויות החולה, אם לא ידעת. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. אני אסביר למה זה חוק זכויות החולה, חברת הכנסת שרון ניר,

הסברתי למה זה נקרא חוק זכויות החולה. אדם יכול לבחור אם ללכת לקניון או לא ללכת, לבית חולים הוא לא בוחר, הוא לא מגיע לשם מרצון, וזו המסגרת, שתבוא בהסכמה גם עם היהודים וגם עם שאינם יהודים. הפרקטיקה שמנהל בית החולים מחטט בתיק, לא. הוצאתי, לא, אז זהו בדיוק, אל תעשו הטעיה. הבאתי טיוטה, שעכשיו היא כבר מופצת בהסכמה.

לא שיניתי. זה היה הכיוון. לא סנקציות פליליות, לא כלכליות, לא חיטוט בתיקים,

סמכות למנהל בית החולים.

להורות, לא. להודיע על שמירה, שמירה על כבוד. בית החולים הנצרתי לא יבקש לאסור כי אין לו שם. מי שנמצא, שומר. בית החולים בילינסון, הוא יכול להחליט על מתחם מסוים לעובדים שאינם יהודים.

מה שהיה עד היום. אגב, זה מה שבית המשפט העליון ביקש. הוא אמר: הסמכות של מנהל בית החולים, מה שהיה לא יהיה. אז תגיד לי, למה צריך חוק? חוק דקלרטיבי שנותן את הסמכות.

כי זה מה שבית המשפט אמר.

בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אני אשלח לך את הטיוטה. אז יהיו הרבה פרשנויות לחוק. אתה חושב שזה דקלרטיבי, זה לא יהיה דקלרטיבי. זאת הבעיה,

יגידו להם: אתה לא יכול להכניס,

אז אתה תראה שינהגו, מה שהיה הוא שיהיה. אילולא העתירות, לא היינו בכלל מביאים חקיקה. אני אתן לו עוד 20 שניות, אל

חבר הכנסת עטאונה, בבקשה.

כנסת נכבדה, אני תוהה אם אנחנו בפני חזרה של הממשל הצבאי כלפי האוכלוסייה הערבית והמיעוט הערבי הפלסטיני במדינה. בשבוע האחרון, גם ביומיים האחרונים, קיבלתי כמה פניות על תושבים ערבים מהנגב שיצאו להם לטייל בחורשות ביער יתיר וביער להב, יצאו עם המשפחות שלהם, כמו שאר האנשים בתקופה הזו, במזג האוויר, ורצו ליהנות מהטבע. באו כוחות של צבא, כן, כוחות של צבא, והחרימו להם את הרכבים. האנשים האלה לא עשו כלום. הם אנשים נורמטיביים שיצאו לטייל וליהנות עם המשפחות שלהם, ובאו הצבא, כוחות הצבא, ומחרימים להם את הרכבים ומודיעים להם שבכדי לקבל אותם הם צריכים לנסוע לכל מיני מקומות, פעם ליחידת משמר הגבול בבית ג'וברין ופעם לעטרות ופעם לכל מיני מגרשים. הטרטור הזה של אנשים צריך להיפסק. לא תפקיד הצבא להתעסק עם אזרחי המדינה. בכל מדינה דמוקרטית הצבא הוא כלפי חוץ ולא כלפי האזרחים. גם ראינו בשבוע האחרון באום אל-פחם שיצא צו להגבלת התנועה של תושב אום אל-פחם אחמד אגבאריה, צו שחתום על ידי מפקד פיקוד העורף, שאסור לו שיצא מהבית משעה 21:00 עד 06:00. ומי שחתם על זה הוא מפקד פיקוד העורף. ממתי הצבא צריך להגביל תנועה של אנשים? אנחנו רואים בחומרה רבה את ההתנהלות הזו ומעורבות הצבא בחיים היום-יומיים של האנשים. זה תפקיד המשטרה ולא הצבא, ועל כן הדבר הזה צריך להיפסק. פניתי היום לשר הביטחון, נא לסיים. אני פניתי היום לשר הביטחון והעליתי את הסוגיה, ואני רוצה שהרדיפה, במיוחד בנגב, נגד אנשים ביערות, ביער יתיר וביער להב, היא צריכה להיפסק ומייד.

תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני שעה וחצי עמד כאן על הדוכן ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ובלשון המעטה פשוט לא אמר אמת.

אתה מכיר אותי, אני ארבע שנים בכנסת, אני תמיד נזהר בלשוני, ומעולם לא קראתי לראש הממשלה, שהוא גם ראש הממשלה שלי, "שקרן". אני גם אימנע ולא אקרא לו גם הפעם "שקרן". אבל אולי תעזרו לי, איך אני יכול להגיד לבן אדם, לראש הממשלה, שפשוט לא אומר את האמת? איך אני צריך לקרוא לו? אז סופר צרפתי, ויקטור הוגו, אמר פעם משפט יפה.

לשקר קצת, בלתי אפשרי, כי אם אתה משקר, אתה משקר עד הסוף. כשאנחנו מסתכלים על האופוזיציה דאז, הקואליציה היום, כמה שקרים, כמה שקרים אתם פיזרתם בשנה וחצי. ואני אומר לכם שההיסטוריה תשפוט אתכם על כל השקרים שאתם פיזרתם. אמרתם: 50 מיליארד לעבאס, הכלכלה קורסת, הביטחון על הפנים. ומה אנחנו רואים? שבחודשיים שאתם מנהלים את המדינה, כשהאחריות על הכתפיים שלכם, הצלחתם להרוס לא רק את מה שעשינו בשנה וחצי, מה שאתם בעצמכם הרסתם 12 שנה לפני שהוחלפתם ביוני 2021. אני אומר דבר פשוט: ילדיי, נכדיי, יסתכלו על התקופה הזאת וישפטו אתכם על השקרים שאתם מפיצים, על הרעל הזה שאתם עושים, על כל ההסתה. ממתי בג"ץ הפריע לממשלה להילחם בטרור? מה זה המשפטים האלה? ממתי היה דבר כזה? צה"ל לעולם לא מורתע להילחם בטרוריסטים. תפסיקו להסית. תפסיקו להגיד שהידיים של צבא ההגנה לישראל כבולות. לא היה דבר כזה מעולם. האחריות שלכם. אתם לא מסוגלים להילחם בטרור, אתם לא מסוגלים לשלוט, אתם לא מסוגלים למשול, תתפטרו. תגידו לעם ישראל שנכשלתם אחרי חודשיים של עבודה שלכם.

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי וחברות הכנסת, אל-מרחום סאמח

מזעתרה הוא השהיד שנפל ונורה ונהרג על ידי מתנחלים אתמול באזור חווארה. לצד רציחתו של סאמח, נשרפו והוצתו מאות בתים ורכבים, מאות בתים ורכבים. חלק מהבתים הוצתו סופית, כליל. אני טוען כי גם הצבא, גם השב"כ, ידעו מראש על המתקפה. איך אני יודע? כי היו סרטונים של המתנחלים שקראו להגיע בשעה x, y, קודם סרטוני וידיאו, אחר כך עצומות, פרסומים, נפגשים בשעה 18:00, נקמה. כל זה היה שעות לפני הפוגרום. המפקד ידע, המח"ט ידע, הסמח"ט ידע,

כל הצבא ידע, העיתונאים ידעו, ובכל זאת הפוגרום קרה. ראיתי את התמונות של יישוב שלם עולה בלהבות. והיום שמעתי את יושב-ראש ועדת ביטחון הפנים אומר: אהבתי את מה שראיתי, אני רוצה לראות את חווארה שרופה. הוא הסביר את דבריו אחרת קצת, ככה פורסם. אני לא מכיר הסבר חוץ מהעובדה שהוא רצה לראות את חווארה שרופה, וחווארה נשרפה. זה פוסט-פקטום.

עשרות בקבוקי מולוטוב נזרקו לעבר הבתים, לעבר המשפחות. ידעו שיכול להיות שבבתים האלה יש אבא,

יש ילדים. ידעו שיכולים, או רצו, לשרוף משפחות של פלסטינים כמו ששרפו בדומא את דוואבשה. אחד נרצח, עשרות נפגעו, יותר מ-100 נפגעו. אחמד, מה השמות של היהודים שנרצחו שם? אתה יודע אותם? בפיגוע? אני בהחלט יודע, ואני אגיד לך מה הקשר בין שני הדברים.

אדוני ייתן לי, כדי שאני אענה לשר.

הוא שאל שאלה ואני רוצה לענות לו, מעוניין לענות לו. אני חושב שהתגובה להצתה של חווארה לא אמורה להיות שאלה כזאת. אני מסכים איתך שזה בא בתגובה,

אתה יודע כמה פלסטינים נהרגים בשכם, בג'נין? על כל רצח של פלסטיני או הרג של פלסטיני או פציעת פלסטיני צריך לשרוף ולהצית יישוב יהודי קרוב? אם על כל פלסטיני שנרצח צריך לשרוף יישוב, לא יישארו אצלכם יישובים, כי אתם הורגים ורוצחים הרבה פלסטינים. עכשיו אני, אנחנו רק מתגוננים.

עכשיו אני אגיד. כשמישהו תוקף את שכם והורג, בתוך שכם זה לא הגנה, זה התקפה.

עכשיו, לפני כמה ימים פה צהלו כמה מחברי הסיעה שלך ושמחו ועשו "וי" על מספר ההרוגים בשכם. צהלו, אהבו לראות דם. אחד מחבריך לסיעה אמר,

זה הרבה דם, ואני אוהב לראות דם. מי מחלק בקלאוות? (אומר בערבית ומתרגם:) צמאי דם. עכשיו, מה ענינו לו? תחכה, בעוד כמה ימים תהיה תגובה, ואתם תהיו אחראים לתגובה. כל פיגוע היה תגובה. נווה יעקב, תגובה לג'נין, רמות, תגובה לשכם, חווארה, תגובה לשכם. צריך להפסיק את מעגל הדמים הזה כדי שאף אחד לא ייהרג. מה לא ברור כאן?

למרות, ואין כאן שני צדדים. אין סימטריה בין כובש לנכבש. אבל אני לא רוצה שאף אחד, אתה מוכן לקרוא לאוכלוסייה הערבית לא לחלק בקלאוות? אתה מוכן לקרוא לכם לא לחלק בקלאוות? השר אליהו, השר אליהו, לא, לא. השר אליהו וחבר הכנסת אחמד טיבי, חרגנו בשתי דקות. הינה, תקשיב,

תקשיב, אנחנו לא רוצים שאף אחד ייפגע,

פלסטיני. אבל אנחנו כל הזמן אומרים שהכיבוש הוא שורש כל רע. בלעדי הכיבוש, הדברים האלה, לא היית רואה אותם. תודה רבה. אני מסיים בשאלה לך, למאיר,

את כולכם אני שואל: פלסטיני שבאים אליו במולוטוב,

רשאי להשתמש בנשק ולירות ולנטרל את המתנחל שיורה לעברו?

כן?

השר אליהו, השר אליהו, אני כבר אמרתי שאני מתחיל, חצי מחבריך תמכו. עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל): די לדבר שטויות. חצי מחבריי

כן. כן.

אנחנו מתווכחים על הדמוקרטיה, אנחנו נלחמים ברחובות, מאות אלפים יוצאים לרחובות. אבל שידע כל אזרח במדינת ישראל, וחייבים להגיד את זה, שאלה שאתמול שרפו רכבים בחווארה ובכפרים אחרים, שידעו שלצה"ל לא מפריעים ושזה אנרכיזם לשמו, וזאת תופעה, אני חוזר ואומר, שצריכים לגנות אותה, וטוב עשו חלק מאנשי הקואליציה שקמו וגינו את זה. החיילים עושים באמת ככל יכולתם כדי למנוע את התופעות האלה ועושים הכול כדי להגיע למרצחים. המציאות הזאת שאזרחים לוקחים את החוק לידיים ופוגעים בחפים מפשע, זאת אנרכיה וזה אובדן משילות, בראש ובראשונה של הממשלה הנוכחית. זאת הממשלה שהבטיחה אך לפני חודשיים-שלושה משילות, שהבטיחה שקט, שהבטיחה יציבות.

ברשותך, עוד חצי דקה. זו גם הממשלה שאכזבה. במקום לטפל בטרור ובביטחון האישי של האזרחים, היא הופכת את המציאות למורכבת. אני רוצה לסיים.

שרים בממשלה רבים על סמכויות,

ראש הממשלה, יצרת מציאות שבה חלק מהשרים לא בטוחים שאתה ראש הממשלה. כל כך הרבה ראשי ממשלה יושבים סביב שולחן הממשלה, אני לא מבין למה השר במשרד הביטחון חושב שהוא שר הביטחון. ובהזדמנות הזאת אני רוצה לחזק את שר הביטחון גלנט, שאין לי שום ספק שבתוך-תוכו הוא יודע שככל שהוא ינסה להרגיע, יהיו אנשים שיעברו ויזרקו גפרור לתוך החבית. אז אדוני היושב-ראש, אני מאוד מקווה שכולנו נשים מיקרופון לפנינו ונגנה את התופעה הזאת, זו תופעה מסוכנת.

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני שאני מתחיל את דבריי אני רוצה לשלוח תנחומים מכאן, בשם כל חברי הבית, למשפחת יניב, שאיבדה את שני בניה בידי מחבל רוצח מתועב, ואני מחזק את כוחות הביטחון שיתפסו את המחבל המתועב הזה. ולענייננו. אדוני היושב-ראש, שמעתי את יושב-ראש ועדת החוקה של הכנסת חבר הכנסת שמחה רוטמן טוען שהונגריה לא חוותה נסיגה בדמוקרטיה ושדמוקרטיה לא חייבת להיות ליברלית.

החשש המרכזי במודל של דמוקרטיה לא ליברלית הוא שרוב רגיל של חברי כנסת או חברי פרלמנט יכולים ליטול את זכויות היסוד של אזרחי המדינה ואין אף אחד שיכול לבלום אותם ולאזן את כוחה של הממשלה. בפולין ובהונגריה, מדינות שעברו להיות במודל של דמוקרטיה לא ליברלית, הראשונה שהייתה להיפגע הייתה קהילת הלהט"ב, שחבריה וחברותיה צוירו כדמון שמאיים על האומה, על ערכי המשפחה השמרניים. חברות וחברי הקהילה צומצמו לאידיאולוגיה שיש להיאבק בה, להזהיר את הציבור מפניה. בהונגריה ובפולין שרים בכירים מסיתים נגד הקהילה הגאה, מפיצים פחד ושנאה ומעבירים חוקים לביטול זכויות יסוד ולהרחקה שלהם, של חברות וחברי הקהילה, מהמרחב הציבורי,

כאשר בתי המשפט העליון והחוקתי במדינות הללו הוחלשו דרמטית על ידי הממשלה, אינם עצמאיים ואין בכוחם להעניק סעד כלשהו לנפגעים. אני לא יודע כמה מכם יודעים, אבל היום בפולין זה דבר חוקי לחלוטין להפלות להט"בים בבתי העסק ברחבי המדינה. אם זה לא מספיק, למעלה משליש מאדמת פולין מוגדר כאזור חופשי מלהט"ב, תחת 100 רשויות מקומיות שהכריזו על עצמן ככאלה בתמיכת ממשלת פולין. בהונגריה נאסר על להט"בים לאמץ ולהביא ילדים בפונדקאות, בוטלה ההכרה בטרנסג'נדרים במסמכים רשמיים, והיום גם אסור להציג תכנים להט"בים או ליברליים בבתי הספר. ההפיכה המשטרית תחליש דרמטית את בג"ץ, את בית המשפט שלנו, כמו שראינו שקרה בפולין ובהונגריה, ולא יהיה אף אחד, אף אחד, שיוכל לעצור אותם, שיוכל לוודא שזכויות האדם, שחירויות הפרט, שבני האדם אזרחי ישראל יוכלו להיות בדיוק כפי שהם. זו סכנה ממשית וישירה לכל מי שלא נראה או חושב כמו קבוצת הרוב, כמו הממשלה. הלהט"בים, תודה רבה. יש לי עוד חצי דקה, אדוני. לא, אין לך, לא הוספתי לך עוד חצי דקה. אוקיי, אני רק אגיד עוד משפט.

רוצים להמשיך ולחיות במדינה יהודית ודמוקרטית, מדינה שבה לכל אדם יש החופש לחיות את חייו בהתאם לצו מצפונו. לשם כך המדינה הזאת הוקמה, ואנחנו ניאבק על מנת שהיא תישאר כזו, של כל יהודי באשר הוא,

תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, הקמת הוועדה המיוחדת שאנו דנים בה היא חלק ממהלך בזק של ההפיכה המשטרית.

שהוא שינוי בחוק-יסוד: הממשלה, מקימים ועדה נפרדת, למרות שוועדת החוקה היא זו שאמורה לממש את הסמכות המכוננת של הכנסת לדון בחוקי-יסוד.

משום שוועדת החוקה משותקת מפעילות אמיתית, והיושב-ראש לא קובע דיונים בנושאים שהם תחת אחריותה. כל סדר-היום מזה חודשיים מוכפף להפיכה המשטרית ורק לה. היושב-ראש חבר הכנסת רוטמן מנהל את הדיון באופן בלתי ענייני, לא מאוזן, תוך ניצול לרעה של סמכויותיו. הוא מונע ביטוי הולם של חברי הכנסת, ויותר גרוע מזה, הוא לא מאפשר דיון מרכזי, אלא דיון שמתנהל בהיסטריה, תוך בריונות וכוחנות אלימה כלפי הייעוץ המשפטי, הן של הוועדה הן של הממשלה, וגם בבוז וסרקזם מתנשא כלפי המומחים המגיעים לוועדה, על חשבון זמנם,

ו"מעיזים" לחלוק עליו. כך מתנהלת הוועדה. ובזמן שדנים בריצת האמוק הזאת, לא שמים לב מה משאירים מאחור. למשל, הצעתי להעלות לדיון הצעה דחופה לסדר-היום בעניין העלייה המטאורית במחירי המצות. ההצעה שלי לא התקבלה, הצעתי לקיים דיון מהיר בנושא העלייה של מחירי המעונות מגיל אפס עד שלוש, גם היא לא התקבלה. הבטחת הבחירות של נתניהו הייתה חינוך בחינם מגיל אפס, ולא רק שהיא לא מומשה, אלא בוועדת המחירים במשרד האוצר, בראשות נתניהו, הוחלט דווקא להעלות את המחירים במעונות המפוקחים, אלה שמשרתים את האוכלוסיות המוחלשות. בנושא המצות, ועדת המחירים של משרד האוצר, שכאמור, מי שעומד בראשה בפועל זה נתניהו, אישרה הצעה של חברה מונופוליסטית להעלות את מחירי הקמח הכשר לפסח, מה שיעלה את מחירי המצות.

אומרים על המצה "הא לחמא עניא" כלומר בארמית "זה לחם העוני" אבל עכשיו אפילו לחם עוני לא מאפשרים לעניים להשיג. זה לחם שעושה אותך עני. אין בושה. איפה אתם? איפה אלה שמבטיחים להיאבק בעוני ולמען הרעבים? עברו הבחירות ושכחתם אותם. תרשה לי משפט אחד. במקום לדון בנושאים האלה וביוקר המחיה בכללו, דנים בחוקים פרסונליים, בהפיכה המשטרית, שנועדה לשרת מטרות זרות ולבצר את ישראל כדיקטטורה שבה הממשלה היא הרשות היחידה. אין מילים לתאר את הבושה.

חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. אני רק ארגיע אותך, חבר הכנסת כסיף, שבתקציב הקרוב שעומד לבוא יש בשורות כלכליות מאוד טובות לשכבות החלשות: כרטיסי מזון, כמו ההבטחה של ש"ס, ועוד ועוד. אני לא נכנס לכרטיסי מזון, שלדעתי לא נותנים פתרון. אני מדבר עכשיו על פסח, אנשים שמחפשים מזון כשר לפסח,

אנשים שצריכים מזון כשר לפסח, ב-20% עלה מחיר המזון. אפילו לא מאפשרים דיון מהיר על זה, סליחה, הצעה דחופה.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה. חווארה והלילה הבלתי-נשכח בחווארה. שלא יהיה ספק, רצח של חפים מפשע הוא מעשה נפשע. בשבילי זה מובן מאליו,

אבל לא שמעתי גינוי דומה לרצח אתמול בלילה של השהיד סאמח אל-אקטש הפלסטיני מהכפר זעתרה ליד חווארה. לא שמעתי גינוי להרס, לשרפות הבתים והמכוניות, לפציעות של יותר מ-400 פלסטינים הלילה בחווארה. נהפוך הוא, צבי פוגל, יו"ר ועדה בכנסת, אמר שהוא רואה את התוצאה בעין יפה מאוד. יושב כאן בכנסת אדם שמרוצה מזה שבתים נשרפים, מרוצה שאדם חף מפשע נרצח. והוא לא היחיד, חברת הכנסת לימור סון הר מלך הגיעה אתמול בלילה לחווארה לתמוך בזעקתם ה"צודקת" של המתנחלים, היא כתבה. לתמוך בהתפרעויות. אי-אפשר לנתק את מה שקרה אתמול מהכיבוש והרמיסה המתמדת של זכויות אדם. אי-אפשר לנתק את מה שקרה אתמול ממציאות של התנכלויות בלתי פוסקות של מתנחלים וגם של חיילים בכל אזור חווארה, שכם והיישובים הנוספים. הכתובת הייתה על הקיר, צריך היה רק לקרוא את הכרוזים שהזמינו אנשים לבוא להתפרע. אבל הצבא לא רק שלא מנע מהם, הוא אפילו אפשר להם ועצם עיניים, כנראה כי חיי ערבים לא נחשבים. ומסתבר שהמתנחלים הם האדונים גם של הצבא, בקושי היו עצורים, כאילו לא קרה כלום. סתם ילדים שובבים. אני קוראת לכל הח"כים בבית הזה לגנות את האלימות ושפיכת הדמים ולפעול למען קידום יוזמות לפתרון הסכסוך. אל תעצמו עיניים. הכיבוש, הזלזול בחוק, בחיי אדם, פגע אתמול בחווארה, אבל הוא גם פוגע בכם. כי השיטות של שם עוברות גם לכאן,

האזרחים הערבים, אבל גם נגדכם. אף אחד לא חסין,

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "ויהי בימי שְׁפֹט השפטים", מספרת מגילת רות, דור ששופט את שופטיו, כך אומר המדרש. סמכויות השיפוט נתונות בידי השופטים המנהיגים את העם, אבל הדור שופט את שופטיו. הוא אומר את זה לגנאי, דודי אמסלם.

הוא רוצה למנות בעצמו את השופטים. דור שממנה את שופטיו, זה לגנאי. תשאל פה את השר אליהו. הוא רוצה להתגבר עליהם.

אתה יודע איך מסתיים ספר שופטים? "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". ספר שופטים הסתיים בכאוס, נכון. כל מה שאתם עושים, כאוס שנוצר כשאין שלטון. אנחנו לא פה, דודי, זה אתם עכשיו. התבלבלת. זו המשמרת שלכם. תראה מה קרה, שלוש שעות סגרתם את הכביש. נו, באמת, דודי. זו המשמרת שלכם, 46 שנה אתם מספרים סיפורים, אתה תוסיף לי פה זמן,

46 שנה אתם מספרים סיפורים.

שלושה חודשים מהבחירות, כאוס שלטוני, אין הנהגה. ממשלת נתניהו, תסתכלי סביבך. זה הנער שאליו התפללת, דודי? זו הממשלה על מלא מלא? הימין שרציתם? עזוב ימין, שלטון מתפקד. אין תחום אחד שלא פגעתם בו. תקשיב לכלכלנים, אתה כלכלן, דודי. לא לשלם מיסים. תשמעו את הכלכלנים מכל העולם מבקרים אתכם. חבר הכנסת אמסלם, אני צריך להוסיף לו זמן. תראו את ניהול המשרדים שביקשתם. תסתכל על המשילות, משילות. רק היום עוד פיגוע בבקעת הירדן. רצינו עם חופשי בארצנו, אתוס ציוני בסיסי, מה קיבלנו? חופשי? בארצנו? שני צעירים יקרים נרצחים אתמול על ידי מחבל שפל, מי מונע את הפיגוע הבא? אזרחים נוטלים את החוק לידיים ומתפרעים. אתם ראיתם את המתפרעים אתמול בחווארה, ראיתם את ניסיונות שפיכות הדם, את ההצתות, את השרפות, אז מה תגידו? אמר: כל הכבוד שהצילו את ההרתעה, אמר צביקה פוגל. או אולי כמו קרויזר, שמשווה את זה להפגנות בתל אביב. חברים יקרים, הייתה פה משפחת דוואבשה אחת. בואו נעשה הכול שלא תהיה עוד משפחת דוואבשה. מפלגת עוצמה יהודית, מה עוצמתי, לשרוף בתים על יושביהם? פסיכים מטורללים מנהלים אותנו. איפה המשילות? בן גביר לעת הזו הגיע למלכות. הבטחת משילות, מה קורה עכשיו? אבל כשאין לך מושג מה אתה עושה, כשאין פה זמן לניסיון, מה לעשות, המדינה הזו לא יכולה לסבול אנשים חסרי ניסיון.

אתה השר לביטחון פנים, זה הזמן שלך. סמוטריץ', שר חצי הביטחון, אין שלטון בישראל, אין מבוגר אחראי.

דודי אמסלם, נשארנו עם כאוס. "ויהי בימי שפט השפטים" ככה התחלנו, מערערים את היציבות השלטונית, דורשים רפורמה, מאשימים את הייעוץ המשפטי, שופטים את השופטים,

"ויהי רעב בארץ". כן, חברים, תחזרו למגילת רות. ספר שופטים מלמד אותנו, תודה רבה. שלכל מעשה יש השלכות. זה הזמן להתעורר. השיבה שופטינו כבראשונה וחדש ימינו כקדם, אמן. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חבר הכנסת רם בן ברק. קיבלת פרשנות ל"השיבה שופטינו כבראשונה". פרשנות חדשה, מפלגת בג"ץ. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. אני יושבת ואני שומעת נאומים על אנרכיה ועל אובדן שליטה ועל אנשים חסרי ניסיון, כאילו זאת הייתה טעות, כאילו זאת הייתה באמת בעיה של הבנה איך שולטים במצב. חבר'ה, תתעוררו, זאת היא השליטה. הם שולטים במצב, והם יודעים מה שהם עושים, והם מקבלים גיבוי מהפוליטיקאים שלהם שיושבים פה, אם זה בציוצים, אם זה בהצהרות ואם זה בפקודות שנותנים בשטח. אל תשלו את עצמכם. אם אני, שאני לא נמצאת בשום קבוצת ווטסאפ של המתנחלים, ידעתי על זה שהם מתכוננים והם יוצאים ויש קריאה: בואו, תצאו לחווארה, אז אני לא אפתיע, מקווה, לא את השב"כ ולא את הצבא כאשר אני אקריא לכם עכשיו מה שמופץ בקבוצות של המתנחלים על רשימות הפגנות, עלק: הערב, בעקבות הפיגועים אתמול והיום, עכשיו בצומת יצהר הגדולה סמוך למקום הפיגוע אתמול, ומסתמן שברגע שהם מגיעים לשם מתחילים עכשיו שרפות של מכוניות והתקפות על אזרחים. זה קורה עכשיו, עכשיו. ברשימה הזו ממשיכים: ב-19:00 בצומת יקיר הגדולה, ב-19:00 בצומת שילה, ב-19:00 בשדרות ליד מתחם מול 7, ב-19:00 צומת מחולה. לא יושבים בבית כשיהודים נרצחים. זה מופץ היום, לא, אבל זו מחאה. אחרי הפוגרום של אתמול. ותסתכל מה, אבל אני יודע שיש גם קבוצות כאלה שבהן מדברים על ההפגנות כמחאה. לא כתוב כאן, תסתכל מה הסימן ליד כל קריאה להפגנה:

הם מסמנים כל הפגנה חדשה בסימן אש. זאת בדיוק התוכנית. שלא תשלו את עצמכם, אין פה חוסר שליטה, אין פה אנרכיה. יש תכנון, ותכנון מאוד ברור, לבצע פוגרומים כדי לכתוב תוצאות פוליטיות, כדי לחזור בחזרה להתנחלות אביתר. הם רוצים לבצע ולשלם מחיר בדם פלסטיני כדי לכבוש עוד ועוד ולהעמיק את הכיבוש.

אני חושבת שהגיע הזמן להבין פעם אחת ולתמיד שמי שמתנגד לכיבוש הוא זה שמגן על ביטחונם של האזרחים הפלסטינים, התושבים הפלסטינים, אבל בעיקר גם האזרחים הישראלים, ומי שמספסר בדם, מי שרוקד על הדם ומי ששורף כפרים שלמים הוא בעצם פשיסט, מתנחל שלא מגיע לו שום כבוד.

חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אם קוברת היום את שני בניה. אין כאב גדול מזה.

מאוחדים ומחבקים את משפחת יניב. יש אירוע נוסף היום, של פצוע, אני עוד לא יודע בדיוק את הפרטים, אבל אני מאחל לו מכאן רפואה שלמה, אני מקווה שהוא יצא מזה. האירוע הטרגי הזה מחדד לנו שכוחנו באחדותנו. אין ולא יהיה בשום ממשלה, לא ממשלת ימין מלא מלא ולא ממשלת שמאל מלא מלא, מנדט לבצע שינויים מרחיקי לכת ללא הסכמות רחבות. ריצת האמוק של החבורה שמרכיבה היום את הקואליציה לעשות כאן שינוי משטרי לא תצליח. אזרחי מדינת ישראל הם לא הונגרים, הם לא פולנים והם לא רוסים, הם אזרחים עם היסטוריה ארוכה ועשירה של תרבות יהודית ליברלית וחופשית. אנחנו לא נהיה לעולם עם של נתינים. בראשנו לעולם לא יעמוד מלך, ולא ניתן לקיצונים משיחיים להחזיר אותנו לימי קדם. ומה אומרים רבני ותומכי הרפורמה המשפטית? בני קצובר, ראש ועד מתיישבי השומרון: הדמוקרטיה הישראלית סיימה את תפקידה, היא חייבת להתפרק ולהתכופף בפני היהדות, דב ליאור, מרבני הימין המתנחלי: הדמוקרטיה היא העבודה הזרה של דורנו, הרב משה לוינגר, והאמת, קשה לי לקרוא לכל האנשים האלה רבנים: הדמוקרטיה צריכה להיות משועבדת לצורכי עם ישראל, שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה, הפטרון הגדול: לא נורא אם ישראל לא תהיה דמוקרטיה, זה לא כתוב בתנ"ך, האור לגויים סגן השר אבי מעוז: כל הדורות חלמנו על מדינה יהודית, לא על מדינה דמוקרטית, שמחה רוטמן: בעיניי הדמוקרטיה זה לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. השופטים בהונגריה הודחו כי הם פעלו נגד הדמוקרטיה, מותר לפגוע בזכויות של מיעוטים אם הרוב רוצה לפגוע בהן, כי זו בחירה דמוקרטית לגיטימית, פגיעה בלהט"בים היא לא פגיעה בדמוקרטיה, כי זה מה שאתה רוצה, מדינה יכולה להיות דמוקרטיה לא ליברלית. זה קומץ קטן של ציטוטים. והגדיל לעשות חבר הכנסת צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, לא פחות מזה, שקרא לצה"ל להחליף את הטרוריסטים היהודים ושצה"ל ישרוף בתים של ערבים על הערבים כשהם בפנים, כי זה הדבר הנכון לעשותו. חבריי חברי הכנסת, התבלבלנו. יש בינינו פורעים, יש בינינו אנשים שרוצים להביא אנרכיה במדינת ישראל, גורמים לכאוס, אנשים שחושבים שבשל הערך המקודש לשלוט מותר לעשות הכול, ובפועל הם לא שולטים בכלום ומדינת ישראל נמצאת במצב כאוטי. אנחנו בהתפרקות ואויבינו מחככים ידיים. וכל מי ששותק בקואליציה לנוכח התופעות האלה נותן את ידו לאנרכיה הזאת ולהפיכה המשטרית. הוא שותף מלא. ואני קורא לכם, אנשים שפויים, לא כאלה שהגיעו אלינו מהגבעות, אלא השפויים שבכנסת: תעצרו את הטירוף, כי אחרת לא תישאר לנו מדינה. לא יהיה לכם על מי לשלוט.

חברת הכנסת מירב כהן. לפני קצת פחות משנה היה פיגוע נוראי שבו נרצחה

אישה צעירה עם עתיד מבטיח ומשפחה אוהבת שברגע אחד חייה נגדעו. הלכתי לנחם את המשפחה הכואבת ופגשתי שם אנשים שבורים. לאותה שבעה ובדיוק באותו הזמן הגיעה גם חברת הכנסת אורית סטרוק. באותה עת אני הייתי שרה וחברה בממשלה, וחברת הכנסת סטרוק הייתה חברה באופוזיציה. שתינו ניגשנו לשוחח עם האם האבלה, שישבה על כיסא פלסטיק נמוך כשחולצתה גזורה. אני לעולם לעולם לא אשכח את הרגע הזה שבו חברת הכנסת סטרוק פנתה לאם האבלה בנוכחותי, ובלי להניד עפעף האשימה אותי ואת הממשלה שאני חברה בה בכך שבתה נרצחה. אין מילים שיכולות לתאר את ההלם שאחז בי באותו הרגע. אני זוכרת שהתלבטתי ביני לבין עצמי איך עליי להגיב במצב כזה: מצד אחד, ברור שהאשמות האלה הן חסרות שחר,

לא רציתי להפוך שבעה לזירת התגוששות פוליטית, שהרי זה לא מכבד את המשפחה האבלה. בחרתי לשתוק. היום חברת הכנסת סטרוק היא שרה בממשלה ואני חברה באופוזיציה. 13 אנשים נרצחו בפיגועים קטלניים רק מתחילת השנה, ואני בוחרת שלא להחזיר לה באותו מטבע. שוב אני בוחרת שלא להחזיר, כי כשנלחמים בטרור האויבים שלנו הם לא בני עמנו שחושבים אחרת מאיתנו, האויבים שלנו הם מרצחים אכזריים שבחרו בדרך האלימות. כשרה בממשלה השתתפתי גם בהערכות מצב ביטחוניות. באחד מהדיונים החשובים האלה הרמטכ"ל בשעתו, האלוף אביב כוכבי, אמר שכאיש ביטחון הוא מזהה את האיום הביטחוני הגדול ביותר כאיום מבפנים, כי כשהאויב רואה שאנחנו כותשים אחד את השני מבפנים הוא מבין שזו שעתו הגדולה. אני נושאת את הדברים האלו היום מעל במת הכנסת לא בכעס אלא בכאב. אני חושבת שחברת הכנסת סטרוק וחבריה צריכים לעשות בימים האלו חשבון נפש עמוק.

תודה רבה. חבר הכנסת אריאל קלנר,

חבר הכנסת דוד אמסלם, איננו. חבר הכנסת זאב אלקין, איננו, אוה, הינה,

שלום, אדוני היושב-ראש. אין שום סיבה להניח שאינני. היית באוקראינה, אז אני, טוב, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, האמת שהתכוונתי לנצל את שלוש הדקות האלה כדי לדבר לגופה של ההצעה, כי באמת יש פה הצעה הזויה שהיא חסרת תקדים בכנסת, לקחת נושא מהליבה של העשייה של ועדת החוקה ולהפוך אותו לוועדה מיוחדת לפי הסעיף שמיוחד לכך. אבל היות שקודמך שישב פה, יושב-ראש הכנסת, לא אפשר לי להודיע הודעה אישית בעקבות דבריו של ראש הממשלה, לא נותר לי אלא לנצל את הזמן שיש לי עכשיו כדי להגיב למה שהוא דיבר. ציטט ראש הממשלה את עמדתי בעד הרפורמה במערכת המשפט ואז העיר: אי-אפשר לדעת עם חבר הכנסת אלקין,

אז בדבר אחד אני יכול להרגיע את ראש הממשלה: איפה שהייתי, שם אני נמצא. אני עדיין בעד הרפורמה במערכת המשפט, רק לא במהלך ההזוי שהוא כרגע מוביל יחד עם חבריו כדי לשרת את הצרכים האישיים. אבל אם כבר עסקינן ב"פעם פה, פעם שם", הבאתי לחבריי חברי הכנסת, כדי שניזכר בדברי ימי הפוליטיקה הישראלית, כמה ציטוטים מראש הממשלה עצמו, לדוגמה מלפני עשור: "בדמוקרטיה ישנם מוסדות רבים שהם חשובים לתפקודה, אבל אני מאמין שמערכת משפט חזקה ועצמאית היא זו שמאפשרת את קיומם של כל המוסדות האחרים בדמוקרטיה" בנימין נתניהו. "כולנו יודעים שישנם משטרים לא דמוקרטיים שחיברו ואפילו מחברים גם היום חוקות וחוקים המנוסחים לעילא ולעילא. מדברים גבוהה-גבוהה על זכויות האדם, האם זכויות אדם מכובדות הלכה למעשה באותן מדינות? התשובה היא לא. אני מבקש שתראו לי רודנות אחת, חברה לא דמוקרטית אחת, שבה קיימת מערכת משפט חזקה ועצמאית. אין דבר כזה. בכל מקום שאין מערכת משפט חזקה ועצמאית, הזכויות אינן יכולות להיות מוגנות. למעשה, ההבדל בין המדינות שבהן יש זכויות על הנייר לבין מדינות שבהן יש זכויות בפועל, ההבדל הוא מערכת משפט חזקה ועצמאית. רק בחודשים האחרונים גנזתי" אומר בנימין נתניהו, "כל חוק שאיים לפגוע בעצמאות המערכת, מהניסיון לקיים שימועים לשופטים בכנסת, דרך הגבלת עתירות לבתי משפט ועד לשינוי בוועדה לבחירת שופטים, ואני אמשיך לפעול כך בכל פעם שיגיע לשולחני חוק". כך בנימין נתניהו לפני עשור, כשאני קידמתי דווקא את הרפורמה. בריאיון אחר אומר בנימין נתניהו: "פשוט שמרתי על עצמאות בית המשפט העליון. חוק להגביל את סמכויותיו?

חוק להביא לשימוע השופטים בוועדות הכנסת?

חוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים? גנזתי". בנימין נתניהו נוסחת 2012. פעם הוא פה,

תודה רבה. חכה,

אי-אפשר לסיים את "פעם הוא פה ופעם הוא שם" בלי להזכיר עוד שני דברים שהיו פעם מרכזיים בתורתו של בנימין נתניהו, ובזה אני אסיים. פעם נאם בנימין נתניהו נאום מאוד מרגש, שמפאת חוסר הזמן אני אחסוך מכם אותו, כנגד מדינה פלסטינית. מאוד מאוד משכנע. עברו רק שבע שנים, והוא התייצב בפני כל העולם ונאם נאום מאוד מאוד משכנע, נאום בר-אילן המפורסם, בעד הקמת מדינה פלסטינית. פעם הוא פה ופעם הוא שם. וכמובן, כולנו זוכרים שבנימין נתניהו נכנס לפוליטיקה הישראלית תחת הדגל של מאבק בטרור, ואין מי שלא זוכר את המשפט המפורסם מהספר "מקום תחת השמש" על עסקת ג'יבריל: "שחרור מחבלים הוא צעד מביש של כניעה לטרור. כך אי-אפשר לגייס חזית בין-לאומית נגד הטרור.

זה יעודד טרור. שחרור 1,000 מחבלים שייכנסו לשטח יש"ע יביא בהכרח להסלמה איומה של אלימות".

השר אליהו, זכור לך מי שחרר פעם האחרונה 1,000 מחבלים במדינת ישראל? בנימין נתניהו. פעם הוא פה ופעם הוא שם. תודה רבה.

אני לא זוכר מי אמר את זה, אולי בן-גוריון, שרק חמור לא משנה את דעתו, אבל מישהו בטח אמר את זה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, היום בוועדת הכלכלה התקיים דיון מיוחד על ההשלכות החמורות של ההפיכה המשפטית על כלכלת ישראל. לדיון הזה קודם כול לא הגיעו נציגי הממשלה, שזו שערורייה בפני עצמה, אבל לדיון הזה הגיע חבר כנסת אחד ממפלגת הליכוד. לפני שבוע התקיים דיון באותו נושא בוועדת הכספים,

לא הגיעו נציגי הממשלה, מעניין למה, ושוב הגיע נציג אחד לדיון הזה ממפלגת השלטון, מפלגת הליכוד. לעומת זאת, שימו לב, ביום רביעי בשבוע שעבר התקיים בוועדת הכספים דיון על ההטבות הכספיות למשפחת נתניהו: על מימון שני מעונות, ברחוב עזה ובקיסריה, על הגדלת התקציב לביגוד ולאיפור, על הכפלת התקנים ועוד. לדיון הזה, אדוני היושב-ראש, הגיעו 13 חברי כנסת ממפלגת השלטון,

זה משקף היטב את סדר העדיפויות העגום והעקום של הממשלה הזאת. המדינה בוערת. בוערת מבחינה ביטחונית, היא בוערת מבחינה חברתית, היא בוערת מבחינה כלכלית. אי-אפשר כבר להתעלם מהאזהרות של הגופים הבין-לאומיים, מנגיד בנק ישראל, מבכירי המערכת הבנקאית, מהפיחות בשקל, מנתוני הבורסה, הבורסה בתל אביב היא אחת משלוש הבורסות בעולם שהן בורסות אדומות מתחילת השנה. אבל ממשלת ישראל עוסקת,

עוסקת בהקמת ועדה מיוחדת

בחוק דרעי, דרעי 2. אחרי שבזבזנו חודש וחצי על דרעי 1,

מקימים באופן חסר תקדים ועדה מיוחדת שתטפל בחוק דרעי 2, בעוד ניסיון של עבריין סדרתי לפלס את דרכו חזרה לממשלת ישראל. הסיבה היא אחת: לפנות את ועדת החוקה כדי שחס ושלום לא להאט את הקצב, קצב הדהירה להפיכה המשפטית. אחרי זה הממשלה הזאת מדברת על הידברות. הם לא רוצים הידברות, הם רצים בכל הכוח להפיכה הזאת, להרס הדמוקרטיה הישראלית.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן,

חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אדוני היושב בראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, ריקה אך עדיין נכבדה, הדיון שאנחנו מקיימים היום הוא דיון שהתנהל בעצם כל היום בוועדת הכנסת.

לציבור הצופים, כי יש צופים שצופים בנו כעת. אני אסביר לכם בעצם מה עשינו היום בוועדת הכנסת. התברכנו היום שעוד פעם הגיע לכאן דיון של שלוש שעות, שכמו שאתם הצופים בטח רואים כאן, הוא ריק, למרות שזה נושא מאוד ערכי ומאוד עקרוני. אבל כמובן שמחלקת הדגים הקפואים שנמצאת פה, כרגע אין דגים, אבל בעיקרון היא שם, הם גם לא ידברו והם לא יעשו כלום, כי הם רק יצביעו, כי בשביל זה הם הגיעו לכנסת. אבל למה בעצם

אנחנו התכנסנו כאן כי בעצם מגיע חוק, עוד חוק לטובת אריה דרעי, שכידוע לכולכם הורשע כבר פעמיים וכעת רוצה לחזור להיות שר. העניין הוא שכדי להכשיר הביאו עוד חוק, אבל העניין הוא שהחוק הזה אמור להגיע לוועדת החוקה, כי בכל מה שקשור באמת להתנהלות, זה להגיע לוועדת חוקה. אממה, ועדת חוקה מלאה. מה זה מלאה? היא עושה דבר אחד. ועדת החוקה, בתקופה של חבר כנסת גלעד קריב,

כי הוא היה חבר ועמית, הייתה הוועדה הכי עסוקה בכנסת, אין דבר שקשור בזכויות אדם שלא היה מגיע לוועדת חוקה. היום אין ועדת חוקה בכנסת ישראל, יש ועדת שמחה רוטמן, ובוועדה הזאת הוא מדבר.

רוב הזמן הוא מדבר עם עצמו,

מדי פעם הוא נותן לאחרים. מי שמתנגד לרפורמה כמובן יקבל זמן קצר, מי שבעד הרפורמה, ניתן לו את כל הזמן שבעולם. עכשיו, צריך לומר ביושר, אם ועדת החוקה הייתה ועדת חוקה שמטפלת בעוד נושאים כמו שהיא אמורה להתעסק, בזכויות אדם ודברים חשובים, לא היינו מגיעים בכלל לכינוס המיותר הזה ולהקמת ועדה מיותרת. אבל ועדת חוקה כרגע משמשת בסך הכול, בסך הכול, איך נגיד? פלטפורמה להגשים את מאוויי שמחה רוטמן, ולכן אין לכם, אזרחי ישראל, ועדת חוקה בכנסת ישראל. אני יכולה להגיד לכם שזה לא ממש עניין של קואליציה אופוזיציה. תסתכלו איזו ועדת חוקה הייתה כאן בקואליציה הקודמת. למה אתם הולכים רחוק? תסתכלו איזו ועדת חוקה הייתה כשאני הייתי בכנסת העשרים, כמה היא עבדה יום-יום לטובת האזרחים, התעסקה בזכויות אדם, בכל דבר. כנסת ישראל הזדכתה על ועדת החוקה מהיום ששמחה רוטמן התיישב בה, כי היא לא עוסקת בשום דבר אחר. מדי פעם הוא זורק קצת עצמות של איזה הוצאה לפועל או איזה חוק אחד שאולי הוא דוחף אותו בין ראשון לחמישי. אבל הוועדה הכי חשובה בכנסת, שפעם נוהלה כמו שצריך, היום בעצם משמשת, אני אפילו לא יודעת אם חותמת גומי, היא בסך הכול דרך להגשים את המאוויים הכמוסים של שמחה רוטמן. תודה.

אחרי שהוא גם כתב שני ספרים, חבל שהספר הבא, אני ממליצה ליושב-ראש שיכתוב איך כובשים ועדה בכנסת,

תודה רבה. יש לו ספר מצוין שנקרא "מפלגת הבג"ץ". הספר השלישי יהיה על איך משתקים ועדה בכנסת. אני רק נותן לו את הקרדיט לספר שלו, "מפלגת הבג"ץ".

קראת אותו? אני אקרא לך בשיא הכבוד, אתה יודע איזה רעיונות מטורפים יש שם? תמשיך לקרוא בכתבי הקודש שלך, עדיף. אני קורא לחבר הכנסת מיקי לוי. כתבי הקודש יותר חשובים.

זה בוודאי טוב. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, בכבוד. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, כאוס, זה מה שאנחנו רואים פה בחודשים האחרונים. עם כל ניסיוני וכל מה שעברתי בימי חיי, מעולם לא ראיתי התנהלות חובבנית ומבורדקת כזו של ממשלה.

שהתנגדנו לממשלה הזו והתרענו מהבאת הימין הקיצוני, האנרכיסטי, הכהניסטי, אל תוך חדרי קבלת ההחלטות הכי רגישים, לא דמיינו שהכול יתפוצץ לנו בפרצוף כל כך מהר. 33 רקטות נורו מעזה בשבועות האחרונים, ו-13 ישראלים, זיכרונם לברכה, נרצחו בשורה של פיגועים מזוויעים, השם ייקום דמם. הדם חם,

הרמדאן מתקרב, ושוב הסיר מבעבע ומאיים לעלות על גדותיו. דווקא ברגעים האלה צריך יד בטוחה ויציבה על ההגה, צריך לגלות אחריות ולהרגיע את המצב, אבל לצערנו הקיצוניים מנהלים את הממשלה הזו והכאוס שולט. ראש ממשלה חלש מנסה לרכוב על הנמר, ולא מבין שהנמר מזמן עושה מה שבא לו. הוא שולח את נציגיו לשיחות רגישות בעקבה, ואני מברך על כך, שמטרתן להוריד את הלהבות, ופה, בתוך הבית, השרים הקיצוניים שלו שופכים שמן למדורה: שר הטיקטוק הלאומי מר בן גביר ושר האוצר שלו הפירומן מודיעים מראש שהסיכומים בעקבה לא קיימים מבחינתם, גנון ילדים שמסכן את ביטחונם של אזרחי ישראל ועלול להביא לתבערה גדולה. אם זה לא מספיק, נבחרי הציבור האנרכיסטים קוראים וקורצים למיליציות לפעול: שר האוצר עושה לייק לציוץ שקורא למחוק את חווארה, שר אוצר, סגן יו"ר הכנסת ואטורי מבין לליבם של הפורעים, חברי כנסת מלווים בחדווה את העלייה למאחז בלתי חוקי, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת פוגל מגדיל, אומר באופן שערורייתי שהוא רוצה לראות חווארה סגורה ושרופה, ועוד מוסיף שזה מחזק את ההרתעה יותר מאשר צה"ל מרתיע, לא פחות. איזו חרפה, איזו בושה, בכל דמוקרטיה מתוקנת מזמן הוא היה מודח מתפקידו.

אני מסיים. יד ימין אחת לא יודעת מה יד ימין קיצוני שנייה עושה, והגנון בעיצומו.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אני אלך קומה אחת למעלה ממה שמדובר לגבי מה שהקואליציה

ואני קורא לו "מהפכה משטרית", ונראה, בין שני המונחים האלה ננסה ככה לראות מי צודק בתיאור. ננסה באמת לדבר לגופם של דברים ונלך,

ממשלה החליטה לעשות מעשה, ואמרה: אנחנו רוצים לעשות שינוי כי החלטנו על דעת רוב החברים שזה דבר שהוא נדרש. מה עושה בדרך כלל ממשלה כשקורה תהליך כזה? היא לוקחת את עצמה ומכינה תזכיר חוק ממשלתי. מדוע זה ההליך הראוי לממשלה? כי בניגוד לנו, כלל חברי הכנסת,

כחבר אופוזיציה שמגיש הצעות חוק, כשהממשלה רוצה לעשות מעשה חקיקתי משמעותי, היא מכינה תזכיר חוק ממשלתי. ובשלב הראשון לאחר הפעילות בתוך משרד המשפטים לצורך העניין או משרד ממשלתי אחר, זה עובר לכלל משרדי הממשלה לקבלת התייחסויות, ומאפשר תהליך של בחינה עמוקה של אותם רעיונות. אז ממשלה שהחליטה על מה שהיא קוראת לו "רפורמה" מה היא עשתה? היא לא הלכה בנתיב הזה. היא הלכה בנתיב,

שחלקו הצעות חוק פרטיות של חבר הכנסת רוטמן, חלקו כאילו בהצעת חוק מטעם הוועדה, שאכן זה אפשרי, לא רצוי אבל אפשרי, במקרה כזה. אבל מה קורה בתהליך הזה כשאתה עושה את זה בצורה כזאת? אתה מפספס מידע, ידע, שכל, מקצועיות של כלל משרדי הממשלה. אז אני אתן אולי, לשם הדוגמה, דיון שהיה לפני שבוע, דיון שאני ביקשתי אותו והתעקשתי עליו, לקיים דיון בהשלכות הביטחוניות של הרפורמה בהקשרים של היכולת של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני טריבונלים בין-לאומיים. אנחנו בסוף לא עם לבדד ישכון, בסוף יש עולם שאנחנו חלק ממנו, לראות אם יש השלכות. אז באותה ועדה היה דיון פתוח, ואחר כך היה גם דיון חסוי,

ואני אגיד את מה שאפשר לומר בהקשר לדיון הזה. עלו שני דברים במובהק ובצורה ברורה. למעשה היכולת של מדינת ישראל להתגונן בפני טריבונלים בין-לאומיים מופחתת, נכון להיום, אם תעבור הרפורמה. זה אומר שכל אחד מאיתנו, גם המדינאים שבינינו, וגם בוודאי אנשי המדים שמשרתים וששירתו, נמצאים בסיכון מוגבר, כי קורים שני דברים ברפורמה הזאת: עצמאות בתי המשפט נפגעת, והיא נפגעת, והמקצועיות שלהם נפגעת.

זה היועצים המשפטיים, כל הרובד שמגן למעשה על כולנו מפעילות הטריבונלים. זו רק דוגמה אחת מדוע התהליך בתחילתו של הדרך קלוקל, וכשאתה עושה תהליך עקום מלכתחילה, התוצאות הן הרות אסון בסוף.

תודה רבה. על השנייה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה.

מי שאמר לעולם כולו שאי-אפשר כבר לסמוך על בית המשפט הישראלי לאחר החוק החדש זה ישראלים. לא אומות העולם, לא בתי דין בין-לאומיים החליטו שרק לבית המשפט הזה הם מאמינים.

תרשה לי, היושב-ראש, אני אגיד לך רק דבר אחד: אף אחד לא אמר, אבל באותו דיון חסוי, אני יכול להגיד לך שיש פניות כבר ממקומות רבים בעולם, ויש היום הליכים פתוחים כנגד מדינת ישראל,

לא שנולדו

אבל היום הם מקבלים משהו שלא היה להם בעבר, הם מקבלים נשק ותחמושת היום, ונשאלות כבר

אבל אני לא רוצה להרחיב על העניין. אמרתי, מי שנותן להם את זה זה

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, תסלחו לי שאני צרוד, אני רוצה לדבר על הקמפיין הסמוי שמתודלק במדינה ולאט-לאט הופך לפחות סמוי,

לפי הממשלה, אמור להיות המנוע שיסחוב את הרפורמה הזו, את ההפיכה הזאת, עד לסיומה המיוחל מבחינתם.

הממשלה מבינה שהציבור לא אוהב את ההפיכה המשטרית, בלשון המעטה. הממשלה גם רואה שהציבור שמתנגד להפיכה המשטרית הולך וגדל כל יום. אז מה עושה ממשלה שמנסה להוציא לדרך רפורמה שאף אחד, או שרבים לא מעוניינים בה? משתמשת בטריק הכי ידוע, הפרד ומשול. ההפרד ומשול הזה במדינת ישראל תמיד הופך לשד העדתי. הממשלה הזאת מנצלת בצורה צינית, ממש בדף מסרים, את השד העדתי. היא מוציאה אותו באגרסיביות מהבקבוק כדי לייצר ולהגדיל את הקרע בעם: זו לא רפורמה משפטית, זו ישראל השנייה שלוקחת את המושכות של המדינה בחזרה אחרי שנים של קיפוח. עכשיו, שלא תתבלבלו, שני דברים ברורים: קיפוח בהחלט היה פה, והממשלה הזו בהחלט לא מנסה לטפל בזה, או יותר נכון,

אבל הממשלה הזו מחזירה אותו רק מטעמים ציניים של לעשות הון פוליטי. לא אכפת להם מהסבל שהיה, לא אכפת להם מהפצעים המדממים שבקרב חלקים מהאוכלוסייה עדיין פתוחים, אכפת להם רק להגיע לנקודת הסיום.

שההורים שלו חוו קיפוח ואפליה במדינת ישראל צריך לקום ולהתרעם, אבל לא להתרעם על המצב כרגע, להתרעם על העובדה שפוליטיקאים זולים עושים שימוש ציני בסבל אמיתי מוכח ומוצדק שקרה להורים שלו ולסבים שלו. הם לא באים לרפא, הם לא באים להכיר בעוגמת הנפש, הם לא באים לכבד את הדרך שעם ישראל עשה כדי להגיע למקום מאוחד יותר וטוב יותר. הם באים לקרוע, לשסע, לפלג. כל מחיר שווה מבחינתם כדי שהרפורמה שלהם תעבור, גם אם זה אומר להוציא את השד העדתי מהבקבוק ולהרוס את עם ישראל.

חבר הכנסת נאור שירי,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

תנחומים. אני עדיין לא יודע את השם, כמובן הוא עדיין עוד לא התפרסם, של הנרצח בפיגוע שהתרחש לפני שעה. אני מנסה להבין במה אנחנו כל היום מתעסקים פה, מה הכנסת הזאת עושה. יושבים פה אנשים ביציע, כל הכבוד לכם שאתם נמצאים פה בשעה 20:30, באים לראות מקרוב מה הכנסת באמת עושה בחודשיים שהממשלה מכהנת. בחודשיים האלה לא נעשה שום דבר, שום דבר שנוגע לנו, האזרחים. אני רוצה לתת דוגמה מטיוטות התקציב שאנחנו מקבלים, מחוק ההסדרים לבוא ולראות פחות או יותר מה התוכנית. מה זה תקציב? תקציב זה תוכנית עבודה, זה אומר מה אנחנו רוצים, או מה הממשלה או מה כל אחד שמוביל תקציב שם בסדרי העדיפויות שלו. ואני רוצה לדבר על הבטחת הבחירות שדיברנו עליה, יותר נכון ראש הממשלה דיבר עליה, חינוך חינם,

מה אני אומר? ראינו שיש איזה תוכנית שמדברת על זה שהנושא יהיה הדרגתי, זו בעיה, יש שרי מורשת, רק שרי מורשת רשאים לשבת מסביב לשולחן. זה באמת בלי מורשת, פה לומדים מורשת. השאלה איזה מורשת, יותר חשוב מהשר למורשת, איזה מורשת אתה תשאיר,

ההתבטאויות האחרונות שלך קצת פחות כשרות בעיניי,

אני לא רוצה להיכנס לזה, כי באתי לדבר,

אבל מה עוד חשוב, חבר הכנסת דלל, ודווקא אני שמח שאתה מדבר, כי אתה מכיר, בגלל שבאת מהרשויות המקומיות, את כל הנושא של הגיל הרך. הנושא שבי בוער זה להגיד שעכשיו אנחנו שומעים שרוצים לתת חינוך חינם מגיל שנתיים,

נעשה את זה הדרגתי. תגיד לי אתה, האם הבעיה היא העלות של החינוך לגיל הרך או הבעיה היא הכשרות, חוסר בנשות ואנשי צוות, חוסר ביכולת לתת, אתם לא פותרים את זה, זה בדיוק מה שאני אומר. איך לפתור את זה? אני אומר לך, היום דיברתי עם שר האוצר והעליתי רעיון, ונפתור את זה. בבקשה, אז אני אשמח לשמוע על הפתרון. אבל הנושא הזה, ברצון. אפס עד שלוש?

שנתיים עד שלוש. עכשיו באים וזורקים כסף. זה מזכיר לי את מענקי הקורונה. משבר עולמי, תעסוקה, עצמאים, בעיה בהזרמה של זה, מה עושים? זורקים 750 שקל.

פה לוקחים סכומי כסף עצומים, ובמקום לעשים את זה על הדברים הנכונים, לרשויות המקומיות, לתת את האופציה להכשרות,

במקצוע, להתיר בנייה, אנחנו יודעים בדיוק מה הבעיות, במקום לשים את זה במקומות האלה,

הולכים לזרוק כסף לפח. פשוט כסף לפח. למה? כי זה נשמע טוב. חבר הכנסת שירי, זמנך, תן משפט סיכום.

זה בסדר, לא הפרעת לי. הכול בסדר. אני פשוט אומר שהמשבר בגיל הרך, אנחנו כאילו לא שמים לב לזה, אבל אנחנו נמצאים עמוק בקריסה של כל הגיל הרך, ומזמן מזמן היינו צריכים להפוך את הפירמידה, להגיע למסקנה שהגיל הרך הוא הגיל המשמעותי ביותר שצריך להשקיע בו. תודה רבה. משפט אחרון באמת. כל יום שעובר אנחנו ממשיכים ולא שמים את הדגש במקומות הנכונים. חבל על הכסף.

חברת הכנסת קארין אלהרר נמצאת?

מחליפה אותה, חברת הכנסת שלי טל מירון. אדוני היושב-ראש, מכובדיי, יום קשה, ערב קשה. אני רוצה בראשית דבריי קודם כול לכבד את המשפחה ששכלה אתמול את הלל ויגל, זיכרונם לברכם,

כאימא אני באמת לא יכולה לדמיין לעצמי את הכאב הבלתי-נתפס הזה. אני רוצה גם כמובן לחזק בעת הזאת את כוחות הביטחון, שעובדים לילות כימים בתנאים מאוד קשים.

כולנו. אלה בהחלט ימים לא קלים לעם ישראל. כמובן גם הנרצח מהפיגוע היום, אני שולחת את תנחומיי למשפחתו. עוד לא שוחרר השם. באותה מידה אנחנו רואים גם את התמונות הקשות מאתמול בלילה בחווארה. זה משהו שאנחנו לא יכולים להשלים איתו. דיברתי על זה גם בוועדות היום. אי-אפשר לשתוק אל מול התמונות הקשות האלה, מליציות של טרור שיצאו לשרוף כפר. ובאותה מידה חברי כנסת קיצוניים בקואליציה מוצאים לנכון ללבות את האש ולומר שלשרוף את הכפר זה בדיוק כמו המחאות של מתנגדי ההפיכה המשטרית בחודש וחצי האחרונים, התל אביבים שמחוללים אנרגיה ברחובות וצועקים בקול גדול על חשיבות הדמוקרטיה ועל הפחד מהפיכה משטרית. אני שואלת, אין לכם בושה לעשות את ההשוואה הזאת? העם נקרע, מתאבל, ואתם עושים מזה חומרים פוליטיים מהזן הנמוך ביותר. גם בשעת עצבים, כעס, כאב, ההסתה מגיעה לשיא, ואתם כבר לא שולטים ברגשות שלכם. אי-אפשר לבטל קהל עצום כמו הקהל של המפגינים בעם ישראל. אי-אפשר לעשות דה-לגיטימציה לקהל כל כך גדול של ישראלים, ישראלים טובים, פטריוטים, שאוהבים את המדינה, שמשרתים אותה בצבא, שמשלמים מיסים, שבוחרים לעזוב הכול ולהיאבק למען המדינה. אי-אפשר להשוות אנשים זועקים מדם ליבם ונאבקים על הדמוקרטיה במדינתם למחבלים, וגם לא לקרוא למאות אלפים כאלה עונדי שעוני רולקסים ובעלי מרצדסים. המחאה הזאת היא לא מחאה של ימין או שמאל, היא לא של אשכנזים ומזרחים, היא לא של דתיים או חילונים, היא מחאה של העם נגד נציגיו שמערערים על יסודותיה הדמוקרטיים של המדינה הזאת. זאת מחאה מוצדקת ולגיטימית, גם אם אתם לא חושבים ככה. ואתם לא יכולים להשוות אזרחים פטריוטים שאוהבים את המדינה לטרוריסטים.

אני מאחלת לכולנו שהממשלה הזאת תתפרק במהרה, שהמדיניות תחזור להיות אחראית, מאוזנת, שהשקט יחזור לרחובות ושנדע ימים טובים יותר.

תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ,

תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, בפתח דבריי אני רוצה להביע תנחומים למשפחות הנרצחים. יום לא קל עובר על מדינת ישראל. אני רוצה גם לומר מילה טובה לשר הביטחון יואב גלנט, שמתפקד בצורה אחראית בנסיבות לא פשוטות בכלל. אני לא מקנא

ברמטכ"ל, בראש השב"כ, בכל כוחות הביטחון שנמצאים בשטח ולא יודעים מי מנהל את האירוע. לצערי אף אחד במדינת ישראל לא יודע מי מנהל את האירוע. הממשלה נמצאת בכאוס מוחלט. אנחנו רואים שהשר לביטחון לאומי עושה ברוגז עם ראש הממשלה, הוא לא מגיע למליאה, הוא נעלם ל-12, 13 שעות, אף אחד לא יודע מה קורה. פוגרום שנעשה, שרפה של יישוב, והשר לביטחון לאומי נעלם, אבל על כביש שנעצר לכמה דקות אנחנו רואים אותו מקיים ישיבת קבינט דחופה. אנחנו גם שומעים את שר הביטחון הרזרבי ושר האוצר באיזשהו חצי גינוי לנושא, אבל גינוי חריף לוועידה שנשלחה על ידי נתניהו ושר הביטחון. ותוך כדי שהנציגים שלנו שם,

באירוח אמריקאי, הם שומעים שמה שמחליטים שם לא מחייב פה. עכשיו, תארו לכם את הנציגים הללו, ואלה לא סתם נציגים, אלה הנציגים הבכירים ביותר שמדינת ישראל יודעת לשלוח, ראש השב"כ היה שם. תארו לעצמכם את ראש השב"כ מסיים פגישה, מסכם דברים, חושב שהוא הולך להעלות את זה לקבינט, לממשלה, לראש הממשלה,

וניגש אליו המזכיר שלו ואומר לו: לא,

בזמן שישבת פה ועבדת קשה בשביל להביא הישגים מדיניים,

השרים הבכירים ביותר בקואליציה, ראשי הסיעות, צייצו שמה שאתה מסכם פה לא מחייב אותנו. איזו בושה למדינת ישראל שאלו המנהיגים שלה, שיד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. ראש הממשלה כבר לא שולט בכלום, יש שר ביטחון א', שעושה עבודה נהדרת, שר ביטחון ב', שמחריב לו כל גזרה, שר ביטחון ג', שקורא לעצמו השר לביטחון לאומי, שנפקד כבר 24 שעות ואף אחד לא יודע מה קורה איתו. כך לצערי מתנהלת מדינת ישראל, ובזמן הזה האויבים שלנו רואים את זה, מנצלים את זה, ואנחנו מרגישים כל יום את חולשת הממשלה הזאת. זו בושה וחרפה, מה שקרה פה היום. זו בושה וחרפה איך שהממשלה הזאת מתנהלת. וכולנו, כל אזרחי מדינת ישראל משלמים את המחיר. תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי.

כל האנשים הטובים שמפגינים ומתכוונים באמת לטובת מדינת ישראל, כאשר יש כמה מנהיגים שאומרים שצריך מלחמת אזרחים וצריך שפיכות דמים, שייקחו בחשבון שמה שהיה אתמול בחווארה, כך ייראה כל מקום שיציית להם ויצאו בו למלחמת אזרחים. כך זה ייראה, השם ישמור. לכן אני קורא מכאן לכל המנהיגים שלא ידברו בדברים כאלה, שלא יזכירו את המילים "שפיכות דמים" ולא חלילה "מלחמת אזרחים". לא הבנתי, אדוני, מי קרא לפורעים בחווארה לצאת?

אם את לא יודעת מה שאמרתי, תקראי עיתונים ותשמעי טלוויזיה ורדיו, אז תראי שיש מנהיגים, לשעברים, שקראו לשפיכות דמים, למלחמת אזרחים. ולכן היה בחווארה מה שהיה? לא, לא. חווארה היא דוגמה איך ייראו ערים אחרות כשחס וחלילה צעירים חמומי מוח יקבלו את הדברים שלהם כפי שהם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, התחלנו את הבוקר עם שליחת תנחומים למשפחת יניב על האובדן הקשה מנשוא של שני בנים צעירים, הלל ויגל, באמת מלח הארץ. אובדן בלתי נתפס. נשבר לכולנו הלב. ותוך שמשפחת יניב קוברת את בניה, שוב התבשרנו אחר הצוהריים על פיגוע ירי, וגם כאן, עוד משפחה שאנחנו שולחים לה תנחומים והלב בוכה. אומרים שהחיפזון הוא מן השטן. הממשלה הנוכחית והקואליציה הנוכחית באמת לוקות בחיפזון בלתי נתפס. יש ממש ריצת אמוק מטורפת של חקיקה, שבסוף תביא את הדמוקרטיה שלנו, את הדמוקרטיה הישראלית, שאנחנו כל כך גאים בה, אל סופה, ושום דבר לא עוצר את המרוץ המטורף של החקיקה. אז יש מי שאומר: הידברות והידברות. אבל לא באמת מתכוונים לזה, ולא מוכנים לעצור ולו לרגע אחד, גם ביום כזה קשה של מתקפות טרור, ולשום מטרה אחרת, פשוט ממשיכים במרוץ החקיקה, ממש לא עוצרים באדום, לא רואים בעיניים. והמדינה נמצאת בכאוס חסר תקדים. שועטים קדימה, אנשים לא שוקלים את מילותיהם בקפידה, לא מבינים את ההשלכות של דברים שנאמרים, של מחאות שצומחות. מידת הזהירות היא מחויבת על כולנו. הבוקר בוועדת הכנסת דנו, ואנחנו עכשיו דנים כאן, בהצעת ועדת כנסת בדבר הקמת ועדה מיוחדת לתיקונים לחוק-יסוד: הממשלה. אז בעצם אנחנו עוד מעט נצביע על הקמת עוד ועדה.

חלילה, שתדון במצב הביטחוני הרעוע או בהתגברות הטרור, לא ועדה שתדון בכלכלה המתרסקת ובשקל הצונח, לא ועדה שנניח תדון במוכנות ישראל לרעידות אדמה, לא ועדה שתדון במשבר במערכת החינוך, ובמחאות של ארגון המורים, שמסתמן ובא, פשוט ועדה שתדון בהכשרת המינוי הפסול של עבריין שהורשע

חוק פרסונלי, מבחינתי מושחת, יאפשר לראש הממשלה למנות לתפקיד שר בישראל כל אדם, מורשע בהעלמת מס, אנס, גנב, ובלבד שריצה את עונשו. אדם מקורב לראש הממשלה אפשר, לא תהיה ביקורת שיפוטית על מינוי השרים. ותדמיינו שבחוק הזה, מתברר שהחוק הזה הספציפי, לא תדון בו ועדת החוקה, הוועדה שבה באופן הכי טבעי אמורים לדון בנושאים כאלה.

כי ועדת החוקה, סליחה, נחטפה לטובת חקיקת ההפיכה המשפטית, ואת המרוץ הזה כמובן אי-אפשר לעצור. אז אנחנו עומדים להצביע כאן על ועדת שקר שקמה במיוחד כדי להעביר חקיקת שקר בלי לבזבז את זמנה היקר של ועדת החוקה, הקטר הרשמי של ההפיכה המשטרית. תודה, אדוני.

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר, היום בכנסת ציינו יום מיוחד להתמודדות עם השמנה בקרב ילדים ובני נוער. אני רוצה להודות לשני יושבי-ראש, יושב-ראש ועדת החינוך יוסף טייב ויושב-ראש ועדת הבריאות אוריאל בוסו, על הדיון המיוחד, המשותף, שקיימו היום בכנסת. ההשמנה הפכה למגפה קשה, במיוחד בקרב הילדים ובני הנוער. ילדי ישראל נמצאים במקומות גבוהים בעולם במחלת הסוכרת. אפשר לומר שברוב המקרים תוצר של ההזנחה התזונתית וסימפטומים של עוני הם השמנה. אוכלוסיות עניות צורכות יותר פחמימות ריקות, סוכר ושומן לא בריא. מציאות כזו מצמיחה אוכלוסייה בעלת סיכון גבוה לחלות. אוכלוסייה פסיבית, נוטה לדיכאון, וכל אלה משפיעים גם על מצבו הרגשי של האדם ושאיפותיו ומיצובו בחברה. מחלת ההשמנה מייצרת עומס גדול על מערכת הבריאות ותופעות החולי הולכות ומתרחבות בקרב גילאים צעירים מזה שבעבר. לצערי, צעדי מניעת צריכת סוכר ומזון תעשייתי מעובד מזיק נדחו בזה אחר זה על ידי שרי בריאות ולוביסטים של חברות מזון. רק לאחר מאבק קשה סומנו מוצרי מזון בסימון של רכיבים העלולים להזיק לבריאות. בקדנציה של ממשלת השינוי הוטלו מיסים על משקאות ממותקים המכילים כמויות סוכר מזיק, ועובדה שהטלת המס בלמה את צריכת המשקאות הממותקים. טובת הילדים ובריאות הציבור היו בראש סדר העדיפויות של הממשלה ההיא. כחלק מההתרסה של הממשלה הנוכחית, לצערנו הפך צעד אמיתי זה להאשמת הממשלה בצעדי זדון כלפי אוכלוסייה הצורכת משקאות ממותקים. למרות אזהרות ארגוני רופאים וגורמים מקצועיים המס בוטל. רק לחץ אימהות שהבינו את הערך העצום של המיסוי הזה הביא בחזרה את הנושא לשיקול משרדי הממשלה הרלוונטיים. חבל שגם תזונה ובריאות ילדי ישראל הפכו לעניין פוליטי. לאור האמור ונתוני הבריאות הקשים אני מתכוונת להגיש הצעה להרחיב ולחזק תוכניות חינוך בבתי הספר היסודיים ובגנים למיומנויות חיים בתחום תזונה נכונה וצריכת מזון בריא, בדומה לתוכניות זהירות בדרכים,

חינוך להבנה כלכלית ועוד נושאים, מיומנויות וכישורי חיים החשובים לתפקוד חברתי ואישי הולם ונכון.

אני מסיימת. ככל שנקדים לחנך את ילדינו לצריכת מזון בריא והבנה ממה להתרחק ומה לחזק, אנחנו נצמצם את הנזקים ונלמד את הילדים לקיים אורח חיים בריא ולנהל חיים במודעות ושמחה.

תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן,

אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אי-אפשר לעלות היום לדוכן הזה מבלי להתייחס לאירועי אמש. הפיגוע הרצחני שגדע את חייהם של שני אחים צעירים מסעיר את כולנו, ואני אנצל את הבמה כדי לשלוח תנחומים למשפחה שאיבדה את היקר לה מכול. אך המעשים שקרו לאחר מכן, אסור להם לקרות. מעולם לפני כן לא קרה דבר כזה. לאור יום, מתעדים עצמם, ללא פחד, ללא מחשבה נוספת, שורפים, מדליקים את הגזרה כולה. ומה המטרה? מעגל אלימות אין-סופי. מה חשבו להשיג אותם פורעים במעשיהם? אני אגיד לכם מה הם השיגו: הם פגעו במאמצי כוחות הביטחון לשים את ידם על המחבל שביצע את הפיגוע, הם פגעו בחפים מפשע, הם גרמו לכך שכוחות מילואים, הורים לילדים, נדרשו להיכנס לכפר ולסכן את חייהם כדי לוודא שלא תהיה משפחה שתישרף בעודה בחיים. במבצע שומר חומות הוטבע מושג חדש: סימטריה. אני זוכרת את הפוליטיקאים מהימין בערוצי התקשורת מסבירים שאין סימטריה, שאי-אפשר להשוות בין המעשים שביצע כל אחד מהצדדים. אבל אתמול בערב זה בדיוק מה שעשו הפורעים, ניסו ליצור סימטריה. עין תחת עין, שן תחת שן. ובזמן האירועים, כשעיני כולם נשואות לממשלה, אלו שביטחון המדינה מופקד בידיהם, וחיכו לתגובה, לגינוי על המעשים, שמענו במקרה הטוב תגובות פרווה ובמקרה הרע גיבוי לפורעים. בבקשה אל תיקחו את החוק לידיים, אמר ביבי, כפרים שרופים זה בדיוק מה שאני רוצה לראות, אמר פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון פנים, ואיתמר בן גביר, השר לביטחון פנים, פשוט נעלם. לצייצן הגדול ביותר לא היה מה לומר במשך כמה שעות טובות. הממשלה הזו עומדת אל מול המציאות בחוסר אונים מוחלט. אין להם מושג בכלל מה לעשות אל מול הכאוס ההולך וגובר. הם מבינים את מה שאנחנו ידענו מזמן, זה גדול עליהם, זה פשוט גדול עליהם. אבל מה ציפיתם כשמיניתם אנשים ללא שום ניסיון בתחום, ללא הבנה והכרה ראויה של המערכת? אבל ככה זה כשממנים אנרכיסטים לדאוג לביטחון שלנו. אי-אפשר לצפות שהרוחות יירגעו, ובפעם הראשונה אני באמת מפחדת.

תודה רבה. חברת הכנסת

כבוד היושב-ראש,

בפתח דבריי ברצוני להביע את תנחומיי למשפחת יניב על האבדה המאוד-מאוד קשה, הרצח המתועב. כולי תקווה שייתפסו המרצחים וישלמו את המחיר הכבד ביותר שמגיע להם. אדוני היושב-ראש, השבוע שעבר היה שבוע קשה. עברו בקריאה ראשונה השלבים הראשונים של המהפכה המשפטית. אני מודה שכחברת כנסת חדשה התביישתי שאלו החוקים הראשונים שאני צריכה לדון בהם, חוקים ששוללים את יסודות הדמוקרטיה של המדינה האהובה עליי. לא מעט נשים כמוני יוצאות להפגנות על מנת להשמיע את קולן, כי אנו נשים, אותה קבוצה שמהווה 51% מהאוכלוסייה ושאינה מיוצגת לפי גודלה בממשלה. אנו מבינות שהפגיעה האנושה בזכויותינו החלה,

זכויות הנשים בישראל והקדמה שאליה אנו הגענו הן, לצערי, לא בזכות הכנסת, בית המחוקקים הישראלי, אלא בזכות היושבים בבניין שנמצא ממש קרוב לכאן, בית המשפט העליון. בג"ץ שימש עבורנו הנשים בפסיקות דין מאוד חשובות, כגון בג"ץ אליס מילר ב-1993, חוק הרשות לקידום מעמד האישה ב-1998 ותיקון חוק שירות הביטחון בשנת 2000. אם בג"ץ יאבד מכוחו למי אנו הנשים, החילוניות, החרדיות, המזרחיות והאשכנזיות,

מי יבטיח לנו את הזכויות שלנו? שרי ממשלת נתניהו, רצונם העומד לנגד עיניהם הוא האינטרס האישי שלהם. החקיקה שאליה אתם דוהרים פוגעת אנושית בזכויותיהן של נשים בישראל ובצורה חמורה ביותר במדינה. בג"ץ שימש עבור נשים וארגוני נשים כמצפן ועוגן, שאינו מקבל חוקים המפלים אותן לרעה. כאשר בג"ץ לא יהיה שם עבורנו יותר, לא יהיה מי שישמור עליי, על הבנות שלי, על הנכדות שלי. אני מזמינה כל אחד ואחת להסתכל בהסכמים הקואליציוניים, להבין את הדרך שאליה מובילה אותנו הממשלה. קבוצת גברים כוחניים לא תחליט איך המרחב הציבורי של כולנו ייראה. רק בשבועות האחרונים היינו עדים להשחתת דמויות של נשים על שלטי חוצות או שלטים שמדירים דמויות נשים. היכן נמצאת המשטרה, למה אינכם אוכפים בחומרה? זה בלתי נתפס שהתופעה הזו אינה חדשה, מוכרת לרשויות האכיפה ובכל זאת המשחיתים אינם נתפסים.

אדוני, אני אמשיך בסבב הבא. בסבב הבא. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, האמת, עליתי לפה עם שני דפים. יש לי פה נאום אחד שרציתי להפנות אותו ישירות לבן גביר, ממש, עם הרבה דברים שיש לי בלב,

בעקבות היום הכל-כך עצוב הזה למדינת ישראל והצער הגדול של המשפחה, לשים את זה רגע בצד. אני אעשה את זה באמצע הלילה. אני אדבר על יום שעבר פה בכנסת, בסופו של דבר זה נושא שעובר ככה מתחת לרדאר במדינת ישראל הרבה מאוד שנים. היום היה דיון בוועדת הבריאות, אדוני היושב-ראש, בנושא של השמנה של ילדים.

אני אתן לכם את הסכום הסופי, מדובר על סכום של 20 מיליארד שקל בשנה שהמדינה מוציאה,

בעקבות נזקים של השמנה שמתחילים בגיל הצעיר. שמעתי היום סקירה של משרד הבריאות ומשרד החינוך וכל הגורמים, ומדברים ומספרים על כל מיני תוכניות ומחקרים, מחקרים בנושא של מה נותנים לילדים, ואיך וצריכים לתת, וקיוסקים בבתי ספר וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני יושב, ואני ממש זזתי על הכיסא מעצבים, זה קורה לי הרבה בשנה וחצי האחרונות בכנסת,

אחרי שהם דיברו כמעט שעה, שאלתי אותם: איך יכול להיות שמכל התוכניות שלכם וכל הבלה-בלה-בלה הזה, אין מילה על נושא של פעילות גופנית לילדים? אתם מדברים על חולי, על הוצאות אדירות של מדינת ישראל, ובסוף בדבר שנוגע לכל ילד במדינה, הנושא של פעילות גופנית, שיכול לחסוך למדינה שלנו כל כך הרבה כסף, אם אנחנו מדברים על נושא של השמנה ואם אנחנו מדברים על נושא של התמכרויות לסמים, לאלכוהול, אנחנו מדברים על פשיעה, את כל הנושאים האלו בסוף אפשר לחסוך על ידי פעילות גופנית, על ידי אגודות ספורט, איגודים שפועלים במקומות, במיוחד במקומות מוחלשים. אז אני מקשקש, מקשקש, מקשקש, והיום הייתה לי מין הארה כזאת. פנה אליי שר הביטחון לשעבר מר איזנקוט, חבר הכנסת, ואמר לי: סימון,

אתה מדבר,

איזנקוט אולי יהיה, חבר הכנסת דוידסון, איזנקוט אולי יהיה פעם, הרמטכ"ל לשעבר. הוא יהיה שר הביטחון,

אבל הוא אמר לי: תשמע,

אתה מדבר על כל הנושא הזה של ספורט,

אני רוצה לספר לך שאני גדלתי בעיר אילת, ומה שהציל אותנו, הרבה מאוד מהנערים בעיר אילת, ומה שכיוון אותנו, זה אגודת שיט, והמאמן, שככה, איך אמרת, נתן בנו תורה של חינוך. ואני אומר, חברים, מתי הבניין הזה יבין, באמת מתי נבין שבכסף קטן אפשר לעשות דבר גדול? בהשקעה של הרבה פחות ממה שמשקיעים היום אפשר לשנות, דיברת כל כך יפה שלא שמנו לב שסיימת. עשר שניות, טוב? כי זה נוגע גם לחברה החרדית. בסוף בסוף בסוף צריך להבין, ומבינים את זה יותר ויותר, שעלינו כמדינה להסתכל עשר שנים קדימה מה קורה עם הילדים, לא מה קורה היום. ואם נשקיע בילדים האלה היום בפעילות שהיא אחר הצוהריים, לא בבית ספר, הילדים האלה לא יגיעו לא לפשע ולא לסמים ולא לאלכוהול, ויהיו אזרחים יותר טובים למדינת ישראל ויהיו לנו עוד רמטכ"לים כאלה.

תודה רבה. חברת הכנסת שיר סגמן, איננה. חברת הכנסת שרן מרים השכל,

שלום, אדוני היושב בראש, שלום, כנסת נכבדה. הימים האחרונים מעוררים בנו זיכרונות לא רחוקים, אבל זיכרונות מתקופות פיגועים רצחניות שחווינו פה בשנים קודמות. השבוע, בשבוע שעבר, בשבועות האחרונים, כמות הפיגועים, כמות הרצח, האנשים שאיבדנו, זה פשוט שובר את הלב. בתוך כל הכאוס האדיר הזה שאנו חווים כרגע, האלימות, היום התכנסנו בוועדת כספים, ובשקט בשקט, בניסיון ממש להסתיר מאיתנו, משום שעד לאותו רגע של הדיון לא ידענו ממש במה מדובר הדיון, וכשאני ניסיתי לברר, כספים שיוצאים לאיזושהי עמותה בין-לאומית, הנחות, לא נענינו, לא אמרו לנו לאן זה אמור ללכת ומי אמור בעצם לקבל את הכספים האלה. פתאום באמצע הדיון אנחנו מגלים בוועדת כספים, תוך כדי דיון, שבצלאל סמוטריץ', שר האוצר, בתקופה של פיגועים בעצם מעביר לחמאס דלק מוזל דרך איזו עמותת קש כזו לתוך תחנת הדלק של עזה, שאנחנו לא יודעים מי מקבל את אותו דלק. בשקט בשקט, ככה, בוועדת כספים, ניסו להשחיל היום, אחרי שביקשו כמה פעמים לדעת לאן הולכים הכספים האלה. הכסף הולך לדלק מוזל לעזה. ואני רוצה לשאול אתכם: זה אחרי שחמאס הודיעה היום על הפעלה מחדש של מערך בלוני התבערה לעבר עוטף עזה. בנוסף לזה, חמאס הצהירה היום שהיא מחליטה להפעיל את יחידות ההטרדה הלילית, שמשאירות את החיילים שלנו בעוטף ערים לילה-לילה.

בממשלה הקודמת אתם תקפתם אותנו על כל דבר קטן. על דברים כאלה קראתם לנו "תומכי טרור". אתמול איבדנו שני אחים שנרצחו. היום עוד, גבר בן 29, בפיגוע רצחני, וביום הזה שלושה פיגועים באזור בקעת הירדן. חבר'ה, אתם לא מצליחים לשלוט באירוע. בטח שאנשים ייקחו את החוק לידיים. אין דין ואין דיין. כאוס מוחלט ברחובות, כאוס מוחלט במדינת ישראל, והיום סמוטריץ' החליט להעביר דלק מוזל לעזה, לחמאס. על הרבה פחות מזה אנחנו ישבנו כאן ואתם קראתם לנו "תומכי טרור", קראתם לנו "מחבלים", אמרתם שאנחנו מלבים את המצב הביטחוני. ובתקופה כזו אתם מעיזים לבוא ולהעביר דלק מוזל לחמאס, ממשלת ימין על מלא. תודה רבה. חבר הכנסת גדי איזנקוט. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הערב שוב היה פיגוע קטלני. לצערנו נרצח צעיר ישראלי, ואני משתתף בצער המשפחה. אנחנו נמצאים באחת התקופות הנפיצות ביותר מבחינה ביטחונית, חברתית, כלכלית. מתמודדים מדי יום עם פיגועים ביהודה ושומרון, ועכשיו אנחנו שומעים גם על החמרה מרצועת עזה, ואנחנו יודעים מה קורה בצפון. ובתקופה המאוד-מורכבת הזאת אנחנו עוסקים בחוקים פרסונליים, נראה לי אירוע תלוש לגמרי. בתקופות קשות ידענו לעמוד יחד, להילחם מול טרור ולהשיב את הביטחון. כך היה לאורך שנים, כך יהיה גם הפעם. אין לנו אופציה אחרת. הנשק המרכזי שלנו היה היוזמה, הנחישות האחדות והסולידריות בחברה הישראלית. בחודשים האחרונים ישנה מחלוקת קשה סביב הרפורמה, ההפיכה המשפטית, שתפגע קשה בדמוקרטיה. ראוי לזכור שאנחנו על רקע של חמש מערכות בחירות, שסע עמוק בחברה הישראלית, והדבר שהיה מתבקש בעת הזו זה לפעול לחיזוק הערבות ההדדית והרוח הישראלית, שהייתה המרכיב החשוב ביותר ביכולת להתמודד עם אתגרים. אני יוצא מתוך הנחה שרוב חברי הכנסת בבית הזה שותפים לרצון להמשיך ולפתח את המדינה כמדינה יהודית דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. מאחר שכך, אני קורא לעצירת תהליך החקיקה, שמעמיק את השסע בחברה הישראלית ופוגע באופן קשה ביכולת שלנו להתמודד עם איומים ועם אתגרים ביטחוניים. בכל יום שעובר השסע מתרחב, ואנחנו רואים גם הערב את החובה לעמוד יחד מול האיומים והאתגרים שיש לנו ולקדם את האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. אני מקווה מאוד שהתבונה תגבר, למרות הרגשות מכל הצדדים, ושהדברים שאמרתי ייפלו על אוזניים קשובות.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, הימים שעוברים על עם ישראל הם ימים קשים מאוד, ימים רוויי פיגועים, שבהם צעירים, ילדים, נשים וחפים מפשע נרצחים בדם קר על ידי מחבלים בני עוולה ליד בתי הכנסת, בתחנות האוטובוס, בכבישים, בהתקפה טרוריסטית רצחנית על עצמנו. בצער כבד היום הובאו לקבורת עולמים הלל מנחם ויגל יעקב יניב, צעירים שכל חייהם היו לפניהם:

תלמיד ישיבת הסדר בקריית שמונה, שסיים בימים אלה שירות משמעותי בחיל הים והיה מצטיין קורס, ואחיו יגל, שהיה אמור להתגייס ממש או-טו-טו ליחידה קרבית בצה"ל. היום משפחת יניב נפרדה מהם בכאב גדול ובדמעות, ועימה הסב הרב שמואל יניב, שזכיתי להכירו בצעירותי כתלמידת אולפנת צפירה. הרב יניב עוסק כל חייו בלימוד תורה ובחינוך דורות של תלמידים ותלמידות רבים. היום, ביום הקשה לו מכול, אני מבקשת כתלמידתו לשעבר, אחת מתוך אלפים, לשלוח את תנחומיי לו ולמשפחת יניב כולה. עם ישראל כולו כואב את כאבכם. מי ייתן ולא תדעו עוד צער. לצערנו, גם הערב מחבלים פתחו בירי לעבר רכבים בצפון ים המלח במתקפה משולבת, והבשורות לא פשוטות. צעיר שעלה לארץ נרצח בפיגוע הזה. אני מבקשת לשלוח תנחומים גם למשפחתו. האויב נחוש לגרום לנו לחיות בפחד. זו מטרת-העל של הטרור. אבל עם ישראל לא מפחד, וזו ההזדמנות גם לחזק את כוחות הביטחון שלנו, שפועלים לילות כימים כשומר ומגן ישראל. דווקא בשל כך אסור לנו לאבד את העשתונות, אסור לנו לאבד את הדרך. דרכנו היא לא דרכם של שונאי ישראל, של טרוריסטים נתעבים, שרוצחים ילדים, נשים וחפים מפשע. ודווקא בשל כך שרפת הבתים אמש בחווארה היא אירוע חמור ביותר. המתפרעים הם לא הפנים של ישראל, הם פורעי חוק מסוכנים שצריכים להיות מאחורי סורג ובריח. פניה של ישראל אינם בדמותם, אלא בדמותם של החיילים שסייעו להציל אנשים, נשים וילדים מביתם העולה בלהבות. אלו הן פניה היפות של מדינת ישראל. וכשאנחנו צריכים להיאבק בטרור, אנחנו ניאבק ביד חזקה ובזרוע נטויה, באמצעות צה"ל, המשטרה,

וזה המסר היחיד, אדוני היושב-ראש, שצריך לצאת מהממשלה, בלי לגמגם ובלי להתמהמה. תודה רבה.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, עוד ערב קשה היום, עם פיגוע רצחני של צעיר, לפי הפרסומים בן 27, ליד ים המלח, שמצטרף לפיגוע הרצחני והאכזרי אתמול. אני רוצה לשלוח מכאן תנחומים למשפחות. משפחה שקוברת את שני בניה, אין דבר אכזרי כמו אימא שצריכה לקבור את שני הבנים שלה. הפיגועים האלה מצטרפים לעוד שורה ארוכה של פיגועים בחודש וחצי האחרונים. תוסיפו לזה מעל ל-30 שיגורי רקטות, מקרי רצח של נשים, רצח על רקע פלילי ועוד ועוד אירועי אלימות בחודש וחצי של הממשלה הזו, ואני רוצה להזכיר, למי ששכח, שזו אותה ממשלה שבה ראש הממשלה שהיה יו"ר האופוזיציה בממשלה הקודמת אמר אחרי הפיגועים: "החולשה של בנט ולפיד עולה בחיי אדם. אחרי שהם הפקירו את הנגב לרע"מ ולתנועה האסלאמית, הם מפקירים את חייהם של תושבי הנגב למחבלים אסלאמיים צמאי דם". ואני תוהה, אחרי מסע השטנה שהובילה האופוזיציה בממשלה הקודמת נגד ממשלת השינוי, איפה הם, שהם הבטיחו משילות, שהם הבטיחו להילחם בטרור, שהם הבטיחו לנהוג ביד קשה בחמאס, ורק היום שמענו שהם מאשרים להם הטבות? דיבורים לחוד ומציאות לחוד. והינה אנחנו נמצאים כאן עכשיו, כמו בהרבה ימים אחרים מאז הקמתה של הממשלה ואפילו עוד לפני כן, ובמה אנחנו עוסקים, לבקשת הממשלה? האם באירועי הטרור, האם באירועי הפשיעה, האם ברקטות שמשוגרות אלינו?

אנחנו עוסקים שוב בחוק דרעי. ובשביל חוק דרעי, אחרי שפעם אחת הוא כבר לא אושר, גם מקימים ועדה מיוחדת שתעסוק בחוק דרעי. זאת אומרת, לעשות משהו עקום בצורה עקומה. לוקחים את הסמכויות מוועדת החוקה כדי להכשיר משהו שגם בו הרף המוסרי והערכי נמוך מאוד מאוד. איפה המשילות,

נתניהו איבד אותה גם בתוך הממשלה שלו? איפה הטיפול בטרור שהבטיחו? בן גביר, שחושב שאפשר לטפל בטרור בפיתות ובארבע דקות מקלחת, אותו בן גביר שאמר שלממשלה הזו אין זכות קיום, כשהוא היה באופוזיציה, חוסר משילות בגלל הפיגועים. כושלים, לכו הביתה, זה מה שאמר בן גביר בעקבות שורה של פיגועים, כשכמעט מחצית ממה שהיה בשנה שעברה קרה רק בחודש וחצי של כהונה שלו. אז אולי הוא צודק, כושלים, לכו הביתה.

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון. מרדכי זה חודש אדר? כן.

ז' באדר, יום לידתו ופטירתו של משה רבנו. אולי נגיד עליו בהמשך משהו.

עכשיו נכנסנו לז' באדר.

אחרי השקיעה זה יום חדש. אדוני היושב-ראש, כבוד השר לנגב ולגליל, חשבתי שאתה בחברון, אני מאחל לך שתגיע לשם, יש לך אירוע גדול היום, חברי הכנסת, צר לי שלא נמצאים פה הרבה חברי כנסת, אבל תראו, קיבלתי מכתב מבית ספר בבית שמש. כתוב: לכבוד חברי הכנסת מכל המפלגות, הנדון: דיבור בכבוד. ילדי כיתה ה' של בית הספר הממלכתי תל"י יצחק נבון, אגב, יצחק נבון זה איש מופת.

ואני רוצה להקריא לכם מה הם כתבו לנו. לכבוד חברי הכנסת מכל המפלגות, הנדון: דיבור בכבוד. חבר כנסת יקר,

תלמידי כיתה ה' מבית הספר תל"י על שם יצחק נבון ליזמות בחברה בבית שמש, מבקשים ממך ומכל חברי הכנסת בבקשה לעשות רק חוקים טובים, ובעיקר לדבר בכבוד אחד לשני, לא לצעוק או לדבר בצורה לא יפה. חשבנו על הרבה דברים שהיינו רוצים לשנות, כמו יוקר המחיה ועוד, אבל מה שהכי מפריע להכי הרבה ילדים הוא הנושא של דיבור בכבוד, כי רצינו שיהיה סביבנו רק דיבור טוב ומכובד. שמנו לב שבכיתה שלנו הרבה ילדים דיברו בחוסר כבוד. גם ראינו שהרבה אנשים מבוגרים מדברים לא יפה לאנשי רפואה, למורים, למוכרים בחנויות, וצריך לעשות משהו לשנות את זה. אנחנו עושים פרויקט לדיבור בכבוד אצלנו בבית הספר. אבל רצינו לבקש מכם, חברי הכנסת: אתם הנציגים שלנו, של העם, אתם צריכים לשמש לנו דוגמה. לא נעים לנו במציאות הזאת, לראות ולשמוע שבכנסת צועקים ככה ומדברים בחוסר כבוד אחד לשני. גם אם אתם לא מסכימים על כל מיני דברים,

תמיד יש לך את האיפוק הזה, צריך לדבר ולהקשיב ולהגיד את דעתך בכבוד, ולא משנה אם אתה שמאלני או ימני. זה מה שמלמדים אותנו בבית הספר. ואתם צריכים לשמש לנו דוגמה, ואולי זה ישפיע גם על אנשים אחרים. מקווים מאוד שתיקח את זה לתשומת ליבך. מאיתנו, תלמידי כיתה ה' והמחנכת ענת סוננבליק. אז מי שפה, אני בטוח שהוא לוקח.

אתה לוקח את הדברים, אתה בספר. אבל אנחנו ניקח את המסר הזה של לדבר בכבוד. אנחנו נזמין את כיתה ה' מבית שמש לכנסת, נראה לה שיש חברי כנסת שמדברים בכבוד. יושבים פה באולם הזה עכשיו חברי כנסת שיודעים לנהל ויכוח ומאבק, אבל לשמור על חברות ועל תקשורת. ואני מזכיר לתלמידים שלפני כמה שנים הלכנו כמה חברי כנסת,

משה ארבל, אופיר סופר,

וחתמנו בבית הנשיא על אמנה. וצריך לחדש את האמנה הזאת ש-70 חברי כנסת חתמו עליה, איך להתייחס לכל אדם בכבוד. תודה רבה.

מעניין שהילדים שלחו את זה דווקא לחבר הכנסת ביטון,

לא, הם שלחו לכולם. אבל אנחנו, הם שלחו את זה לכולם.

אה,

חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. על זה נאמר: ראויים הדברים למי שאמרם, מיכאל. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אתמול התקיימה הפסגה המחומשת בעקבה. אני מציע לכל אזרחי ישראל ובעיקר למצביעים של המחנה הלאומי לקרוא את הודעת הסיכום המשותפת של הוועידה, אדוני השר, כדאי שתקשיב לזה, אני מקשיב. ולא להתרשם מההודעות בעברית של ראש הממשלה, אלא ללכת להודעה. ואני אתמצת, אני אקרא את הדברים העיקריים, כי ההודעה היא די ארוכה.

מי כתב אותה? זאת ההודעה המשותפת לכל חמש המדינות.

אני רוצה שתדע שהממשלה הקודמת סירבה פעם אחר פעם ללכת לפסגה מהסוג הזה. היו הצעות אמריקאיות, מצריות, ירדניות, כדי לא להיות במצב שבו אנחנו בעצם עומדים מול ארבעה ביחד,

בנושא ההתיישבות, עם לחץ בנושא חופש הפעולה של כוחות הביטחון שלנו ביהודה ושומרון. ואנחנו אכן לא עשינו את זה.

הממשלה החליטה, החדשה, שאתה חבר בה, להחזיר, לא הייתה שום החלטה. סליחה, זה בשם ממשלת ישראל. להחזיר את הוועידה הבין-לאומית שישראל תמיד התנגדה לה. ועכשיו אני רוצה שתקשיב מה נאמר. סעיף ראשון:The two sides, Palestinian and Israeli sides, affirmed their commitment to all previous agreements between them. מחויבות לכל ההסכמים, זה אוסלו א',

Wye River, חברון, שני האחרונים מוכרים לנתניהו באופן אישי. בסעיף השני, לפי דעתי בטעות, כי מעולם לא הייתה מחויבות מעבר להר הבית, לכל המקומות הקדושים בירושלים, שמירת הסטטוס קוו והתפקיד המיוחד של ירדן. אבל זאת רק ההתחלה. בסעיף 3 מדובר על הפסקת הצעדים החד-צדדיים לתקופה של שישה חודשים, וזה כולל התחייבות ישראלית לעצור כל דיון עלnew settlement units , יחידות דיור חדשות בהתיישבות, לתקופה של ארבעה חודשים ואישור של מאחזים נוספים לתקופה של שישה חודשים.

אם אתה חושב, אדוני השר, שזה היה חד-פעמי, תרשה לי להגיד לך מה אומר סעיף 4: חמשת הצדדים מסכימים להתכנס מחדש בשארם א-שייח' בחודש מרץ באותה מתכונת כדי להשיג את המטרות שהוצגו. חבל שזה רק שלוש דקות. כן, אבל תרשה לי.

אני חושב שחשוב מאוד, אדוני היושב-ראש. מאוד חשוב, לכן אני אומר שחבל,

הצדדים מדגישים את החשיבות של פסגת עקבה, הראשונה מסוגה זה שנים. והסכימו להמשיך להיפגש במתכונת זאת, להמשיך את המומנטום החיובי ולהרחיב את ההסכם הזה לקראת תהליך מדיני רחב יותר המוביל לשלום צודק ובר-קיימא. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, הטרמינולוגיה הזאת, ואני בעד כל המאמצים להרגעת הרוחות, כולל אלה שכרוכים בחידוש התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, אבל הטרמינולוגיה הזאת לא הייתה קיימת בממשלה, מאז ועידת מדריד. הקודמת, אבל נזקקנו כנראה להגיע לממשלת ימין על מלא מלא כדי לחזור למושגים הללו, ואידך זיל גמור. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר. הצרה היא שעוד לפני שיבש הדיו על ההסכם הזה כבר יש ככה כל כך הרבה פיגועים,

צריך להיות מאוד מוכשר כדי להגיע לזה.

תשמע, הרי אתם בעצמכם צייצתם אותו ערב, התנערתם.

כי זה לא עבר שום החלטת ממשלה. נו, אבל כבר התחייבו בשמכם. אף אחד לא התחייב.

זה כבר שיח, וסרלאוף, תלמד מה זה אחריות משותפת,

אני צריך להחזיר לחבר הכנסת. שוסטר, אני מתחיל מהתחלה.

כבוד השר, אתם לוקחים את הזמן של חבר הכנסת שוסטר.

היושב-ראש וחבריי וחברותיי, שאני מניח שילכו ויתאספו, אנחנו בימים לא פשוטים, בימי מסע, ניסיון, ימים שבהם, אל מול ההתלהמות ודברי הרהב שנשמעו מקרב האופוזיציה של לפני חודשיים-שלושה, הקואליציה של היום, אנחנו צריכים לגלות צניעות. אני לא אומר את זה בהתרסה, בוודאי שלא בשמחה לאיד. אני אומר את זה כדבֵּר שותף אל שותפיו. אני מניח שנדבר עוד במשך הערב הזה על נושאים נוספים ששנויים במחלוקת, בראשם המהפכה או הרפורמה, כל אחד יבחר לעצמו את הביטוי, אבל כאשר אנחנו מותקפים על ידי אויבים, אנחנו מצווים ללמוד מה שאפשר ללמוד מפער בלתי סביר בין הדברים הקשים שהוטחו בממשלה הקודמת אל מול מה שקורה כרגע. מה זה נקרא צניעות? זאת אומרת, היכולת להבין שההתמודדות מול טרור, טרור של יחידים בדרך כלל, היא מעשה קשה, כמעט סיזיפי, שעלינו לקיים אותו כאשר אנחנו מגלים גם נחישות וגם מקצועיות. כוחות הביטחון שלנו הם כוחות מהמשוכללים בעולם, ועדיין הם לא יכולים לחסום ב-100% את כל הפרצות. כאן המקום, אל מול הכאב הקשה, לגלות נחישות. אבל כאן המקום לגלות סולידריות פנימית, ולא פרימת הרקמה. אדוני היושב-ראש, יש לנו כל כך הרבה משימות, בראשן המשימות שהוצבו על ידי חברי הקואליציה הזו, הנוכחית, לפני הבחירות: משילות פנימית, ביטחון פנים, ומה שקראנו יוקר המחיה, כלכלה. יש עוד, כמובן, נושאים נוספים. אנחנו העמסנו על עצמנו, אל מול אתגרים גדולים, שהוגדרו היטב, העמסנו על עצמנו מתיחות פנימית, קרע פנימי מיותר לחלוטין, שצריך לקחת את הזמן עבורו, לדון בו בנחת, כדי לנסות להגיע בהסכמות.

מילה אחרונה, אדוני היושב-ראש. אל מול הכאב הנורא והפוגרום שקרה מייד לאחר מכן, אני רוצה להזכיר שכוח צבאי צריך להיות תמיד ביד אחת נחוש, מקצוען, עם יכולת למגר את האויבים שלנו, ומצד שני, אוחז ביד השנייה את עקרונות המוסר, הצדק, יהדות כמו שצריכה להיות יהדות, להבנתי.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן נמצאת?

אז חבר הכנסת עודד פורר, אחרון הדוברים ברשימה. אחריו יעלה יושב-ראש הוועדה, ועדת הכנסת. יושב-ראש ועדת הכנסת נמצא? בבקשה. "יושב מול הנייר / העט ביד כמו חרב / יושב מול הנייר / רואה אותך נופלת / ולא יוצא לי קול", כתב אריק איינשטיין לפני כמה עשרות שנים, מילים שמתאימות להיום. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, חודשיים מאז הקמת הממשלה, והטרור משתולל. אדוני השר, רק אתמול היה פיגוע שבו נרצחו שני אחים, היום פיגוע נוסף, עוד רצח, עוד צעיר בן 27 נרצח, זה מצטרף לשורה של פיגועים שהיו בחודש האחרון. ובמה עוסקים כאן בכנסת? בתיקון חוק-יסוד: הממשלה, כדי להכשיר, מה שנקרא, כדי שאפשר יהיה להקים ועדה שתוכל לדון בחוק דרעי 2,

אני כבר לא יודע איזה מספר, כדי להכשיר את הלא-כשר. ועדת הכספים מכונסת לכינוס חירום ביום חמישי האחרון, אדוני היושב-ראש. הדולר טס למעלה, הכלכלה מתרסקת, ועל מה מכנסים את ועדת הכספים ביום חמישי, כינוס שלא מן המניין? חייבים לאשר את הגדלת תקציב האיפור והביגוד. בזה אתם עוסקים. המדינה הזאת הולכת ומתרסקת לעיני כולם, כולכם רואים את זה. ואני שומע פה היום את ראש הממשלה עומד ומאשים את כולם. כולם אשמים חוץ ממנו. אין לו אחריות על כלום. ואני שומע את הצדדים שעולים לפה, אגב, משני הכיוונים, וכל אחד אומר: אתה, והשני אומר: אתה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

כולנו נמצאים על אותה ספינה, כולנו ביחד. ההתנהלות שלכם נראית כאילו אנחנו נמצאים על הסיפון של הטיטניק, היא מתמלאת במים ומתחילה לטבוע, ואתם מסדרים את הכיסאות לתזמורת. בזה אתם עוסקים. הם רוצים לנהל משא ומתן עם, הטיטניק כמעט טובעת, ואתם עוסקים לי באיפור ובשיער ובביגוד. ירדתם מהפסים? ולא רק שירדתם מהפסים, אתם מורידים את מדינת ישראל מהפסים. ואני אומר שוב, חלק מהעניין הבסיסי ביותר, בעיקר של ממשלה, אמר פה קודם השר וסרלאוף בתגובה על הדברים, על ההודעה מהפסגה: זה לא אנחנו, ראש הממשלה שלח, אנחנו לא ידענו על הפסגה. אדוני השר, סעיף 4 בחוק-יסוד: הממשלה, שעליו מדברים עכשיו, מדברים על חוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 4 מדבר על אחריות משותפת. אתם חבים באחריות משותפת, וכולנו כאן, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, חייבים באחריות כלפי האזרחים. אני אסיים. התחלתי בציטוט משיר,

שהמילים לשיר "אין לי ארץ אחרת" זה שיר שבו כל אחד לוקח את זה לעצמו, כל אחד יפרש על מה הוא מדבר. אדוני היושב-ראש, אין לנו ארץ אחרת. אין לנו, למי שיושב כאן, ארץ אחרת, ואין לכם את הזכות לקחת את מדינת ישראל ולדרדר אותה אל פי תהום רק בשם איזה גחמה והורדת ידיים,

אנחנו חזקים ואנחנו מצליחים לשנות את המשטר בכוח. תודה רבה. אם יש לכם רוב, ותעשו את זה בעוד חודשיים, תעצרו את החקיקה, תשבו ותדברו, תתעסקו במה שחשוב ותילחמו גם בטרור. תודה רבה. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ לסכם את הדיון.

קראו לך.

מתי קראו לי? הינה, היא מופיעה. הינה, עכשיו עודד פורר, קטי שטרית, מיכל שיר.

המזכירה תסביר לך, תיגשי אליה. מה יהיה עם המחיקה של האופוזיציה, אופיר, מה יהיה? זה ניסיון לסתום פיות. היום לא החזרת אותי לוועדה, מחקת את מיכל, אדוני היושב-ראש יעלה, בבקשה. טלי, בבקשה.

למה אני לא נואמת?

לא נותנים לנו לדבר. מתי קראת? אני אגיד לך מה קרה פה. הסיעה שלך ביקשה להחליף אותך ביאיר לפיד, ואני רשמתי, וכשהגיעה הרשימה אל יאיר לפיד, קראתי: חברת הכנסת מיכל שיר סגמן ולא

אתם החלפתם אותה ביאיר לפיד. אבל אתם החלפתם, המזכירה הכניסה לי את זה. תשמעו, אני לא צד בעניין. ברגע שהמזכירה מעבירה, מיכל לא תוחלף. למה אתה לא נותן לה לדבר?

אני ויתרתי על

עבור מדינת ישראל. היום קברנו שניים מבנינו ונרצח צעיר נוסף, ועושה רושם שכל מה שאנחנו עושים מאז שאתם נבחרתם הוא רק להשתתף בצער משפחות. ממשלת הדמים והשכול, זה מה שאתם יודעים לעשות. אתם נבחרתם כי זעקתם על משילות. זה בכלל לא משנה שראש הממשלה שלכם הוא זה ששילם פרוטקשן לארגוני הפשיעה בנגב ואז הוא החליט שהוא מריץ לבחירות את בן גביר והופך אותו לבן גביר המלך. האיש הזה לא מעז להראות את הפרצוף שלו פה במליאה היום, בן גביר לא מעז להראות את הפרצוף שלו במליאה היום מהבושה של להסתכל לאזרחי ישראל בעיניים. איזה משילות, כל מה שהבטחתם לציבור בישראל, אתם כבר לא עומדים בו. אתם ממשלה של ביזיון. הדבר הראשון שעשיתם, לא לגרום לאנשים להצליח ללכת לסופרמרקט ואשכרה להצליח להגיע לקופה ולקנות מזון.

בזה אתם לא מטפלים, כי יש לכם שר אוצר שעושה חלטורות במשרדים אחרים, אז אי-אפשר להוריד באמת את יוקר המחיה אם אתה עושה חלטורה. וגם הביטחון, אתם לא באמת יכולים לטפל בו, כי הביטחון מחולק לארבעה אנשים שעושים חלטורות. אבל החלטורה שלכם, ממשלת ישראל, ממשלת החלטורות, עולה לנו בדם, והדם הזה הוא על הידיים שלכם, כי אתם גורמים לזה באוזלת היד שלכם. אתם יודעים לדבר ולצעוק, אתם לא יודעים לעשות שום דבר אחר מעבר. בבושתכם אתם צריכים להסתכל לציבור בעיניים, אבל אתם שועטים במקום לטפל בביטחון, בביטחון האישי וביוקר המחיה. אתה עסוקים רק בדבר אחד: להפוך את מדינת ישראל לדיקטטורה, להרוס את הדמוקרטיה הישראלית, להכשיר ולהלבין עבריינים כדי למשול כשרים. אוי לבושה.

בושה וכלימה לממשלת ישראל ולאזרחי מדינת ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת קטי שטרית, מוותרת. אדוני ישב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה לסכם את הדיון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, לא שומעים. אפשר להגביר את הרמקול ליושב-ראש ועדת הכנסת? הינה, עכשיו שומעים. קודם כול, אגיד לך מילה טובה, אדוני היושב-ראש. למרות שקראת בשמה של חברת הכנסת מיכל שיר והיא לא הייתה, ואחרי זה, לא שומעים. לא שמעת אותי מספיק היום? לא שומעים, באמת?

תגובה ראשונה. אז קודם כול אני מפרגן לך, אדוני היושב-ראש, שאפשרת למיכל שיר בכל זאת לעלות ולדבר למרות שהתור שלה כבר עבר. זה מסוג הדברים שבשנה וחצי האחרונות לא כל כך אפשרו לנו. אבל בסדר, אנחנו מתחשבים באופוזיציה.

אתם תמנו במקומו ממוני הומופוביה וגזענות אחרים? מציק לכם, נכון? כי אתם הרי בניתם את כל הקמפיין שלכם, כל הקמפיין שלכם היה סביב אבי מעוז. עכשיו כשהוא לא נמצא, מה תמצאו עכשיו?

יוראי ועידן רול, מה תמצאו עכשיו? אני חושב שאם יש מישהו שהכי מפריע לו שאבי מעוז התפטר, זה אתם. יש עוד כמוהו. לכם הכי מפריע שהוא התפטר. לא יהיו לכם עכשיו את הטיעונים ההזויים שהבאתם. לך זה לא מפריע? כמה אתם צבועים, אלוהים. שיושב לידך, אופיר כץ, כתב טקסט שהכותרת שלו זה "טרור להט"בי" אתה רוצה לנהל איתם את הדיסקוסיה? לא, לא,

אתה חבר במפלגה לאומנית קיצונית,

"מכילים"? על מה אתה מדבר בכלל? כי לא יכול להיות, יוראי, שמישהו שיושב איתך מכנה אותך "סוטה", ואתה הולך ומתראיין אחר כך וכדי לא ליצור לכם בעיות בקואליציה, אתה אומר: אני מבין את ווליד, אני מכיל את ווליד. ופה, אבי מעוז,

נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ, בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז,

שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו, אינה נוכחת נא להזכיר את אלה שעוד לא היו.

אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דבי ביטון, נגד בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, נגד איתמר בן גביר,

אורנה ברביבאי,

ניר ברקת, אינו נוכח יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח חילי טרופר, נגד מאיר כהן, נגד

מתן כהנא, נגד יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד נעמה לזימי, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי,

שלי טל מירון, נגד יוליה מלינובסקי, נגד צגה מלקו, בעד שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה,

גדעון סער, נגד עודד פורר, נגד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש,

שלמה קרעי, אינו נוכח עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד פנינה תמנו, נגד יש מישהו שנמצא במליאה ועוד לא הצביע? תמה ההצבעה. נא לספור.

המיוחדת לתיקונים בחוק-יסוד: הממשלה אושרה במליאה. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשפ"ג 2023. הדוברים: חבר הכנסת ולדימיר בליאק וחבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

שלוש דקות, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השרים, ביטול המס על הכלים החד-פעמיים על ידי שר האוצר, זה עוד תחום שהקואליציה החליטה להרוס, לרמוס, לפגוע בו, ובעיקר לנקום. ממשלת השינוי העבירה את ההחלטה הזאת בנובמבר 2021, במסגרת התקציב, מתוך כוונה מאוד ברורה, אחרי לימוד החומר, לשנות את המדיניות הקודמת, שאינה תואמת מדינות מתקדמות ומודרניות, כפי שאנחנו שואפים להיות. מהרגע שבו המס נכנס לתוקף הייתה ירידה ניכרת בצריכה של הכלים החד-פעמיים, שהגיעה לכ-30%. למרות שרמת הצריכה של הכלים החד-פעמיים במדינת ישראל היא חריגה ביחס לעולם,

מפי חמישה מהממוצע באירופה, הממשלה החליטה לחזור, עם המדיניות הפוגענית כלפי האוכלוסיות הכי חלשות בחברה הישראלית. הנזקים הסביבתיים והבריאותיים בעקבות השימוש בכלים החד-פעמיים הם אדירים. אגב, מדובר גם בנזק כלכלי משמעותי מאוד. ההחלטה הפופוליסטית לא תשקם את הנזק הכבד, ולכן האחריות של הממשלה היא לצמצם ככל הניתן את הפגיעה הזאת. אני כבר לא מדבר על הפסד הכנסות המדינה, שצפוי לעמוד על כ-330 מיליון שקל בשנה. אגב, הם מתכוונים לממן את ההפסד על ידי שימוש בכספים של מס רכישה, שזו גם לא דרך מאוד מקובלת, אבל מה כבר נשאר מהמקובל בממשלה הזאת? זה פשוט לא מעניין אותם. שום דבר לא עוצר אותם מלהמשיך לחוקק חוקים, להעביר החלטות מתוך נקמה, לקלקל את כל מה שניסינו לבנות בשנה האחרונה. ואני אומר לממשלה הזאת: הגיע הזמן לגלות אחריות ולהתחיל לפעול למען הציבור במקום להמשיך לעודד פגיעה בסביבה, פגיעה בבריאות הציבור, פגיעה בכלכלה. אני קורא לחברי הכנסת לשקול את ההחלטה הזאת מחדש ולבטל את ההחלטה של שר האוצר. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הפלסטיק החד-פעמי הוא אסון בריאותי, סביבתי, כלכלי. הישראלים צורכים הרבה יותר חד-פעמי ממדינות אירופה והצריכה של החד-פעמי הוכפלה בעשור האחרון. אם נמשיך כך, ב-2050 יהיה יותר פלסטיק בים מאשר דגים. הפלסטיק מתפרק למיקרו-פלסטיק, ויחד עם החומרים הרעילים הנמצאים בתוספי הפלסטיק הם חודרים לגוף שלנו. ההשפעות, יש לומר, מזעזעות. החשיפה למיקרו-פלסטיק ולרעלנים גורמים לפגיעה בפריון, לגידולים סרטניים ולשיבוש מערכות הגוף. חוץ מהפגיעה בבריאות הציבור, החד-פעמי מזהם את חופי הים שלנו, את אתרי הטבע, את הגנים הלאומיים. אי-אפשר, אי-אפשר למחזר אותו. מטמינים אותו, וההערכות של המדענים מדברות על בין 400 ל-700 שנה,

שנייה. אני נועל את רשימת הדוברים. המדענים, אדוני היושב-ראש, טוענים שייקח לפלסטיק הזה להתכלות במשך מאות שנים, אם בכלל. מדובר בפגיעה אנושה בטבע שלנו, במערכות האקולוגיות, בבעלי החיים ובבני האדם. המס על החד-פעמי שהוטל לפני כשנה וחצי הצליח ובגדול. הוא הביא לירידה תלולה ותקדימית של כמעט 40% בהיקף הצריכה של החד-פעמי. הוא כל כך הצליח שהחלטתם לבטל אותו. אין לכם שום נימוק הגיוני, סביר, רלוונטי, להחלטה התמוהה הזאת, חוץ מדווקא. החלטנו, אז דווקא. זו, אדוני היושב-ראש, החלטה שכל-כולה, הנימוק היחיד שעומד מאחוריה הוא שהסכמתם לבטל את המס על החד-פעמי, אז כך קורה. אין שום נימוק הגיוני, בריאותי, סביבתי, חברתי, כלכלי, שמדבר בעדה. זאת החלטה גרועה, נגד בריאות הציבור, נגד הסביבה, נגד כולנו. תודה רבה לחבר הכנסת הרצנו. חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, נמשיך, יש לנו עוד ערב ארוך, אז נקרא את זה בשטייגרים: "בארץ ישראל קם העם היהודי. בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגינים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו יישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ"ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז,

חבר הכנסת כהנא, אתה הקראת ממגילת העצמאות?

אז שם כתוב נַשָּׁמוֹת ולא נְשָׁמוֹת. אז אני אדגיש את זה, כי אני אקרא את זה עוד כמה פעמים הלילה. לא, בסדר. הפריח נשמות. אתה צודק. " והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם. במלחמת העולם השנייה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה.

"הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית". ההמשך יבוא. בנאום הבא, בסדר. חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לקראת סיום הדיון ב-40 חתימות שהתקיים כאן הערב ציטט ראש הממשלה כמה חברי כנסת ובכללם אותי, כל מיני ציטוטים מהעבר. אני כמובן לא אתייחס לדברים שנאמרו ביחס לדברים של דוברים אחרים, אבל אני אתמקד בדברים שאמר ראש הממשלה לגביי. ראש הממשלה ציטט אותי בדבר הצורך בחקיקת חוק-יסוד: החקיקה שיחוקק על ידי הכנסת. מזה הוא הסיק, ותכף אגיע לזה, שהוא הוכיח שאנחנו תומכים בעיקרים חשובים של הרפורמה. אז, קודם כול, זה נראה כאילו ראש הממשלה לא קרא את ההצעות שעליהן הצביעה הכנסת בקריאה ראשונה בשבוע שעבר,

מוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ואפילו לא את מה שאמר שר המשפטים יריב לוין במסיבת עיתונאים. אדרבה, אני מוכן לחזור מעל הדוכן הזה. אני בעד חוק-יסוד: החקיקה. אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר שצריך לעשות על מנת להסדיר את היחסים בין הרשויות. אמרתי זאת בכל השנים האחרונות. בקואליציה הקודמת עמדתי בראש ועדה שניסתה להגיע להבנה בנושא הזה. עמדתי זאת, כמובן, לא השתנתה. מה עושה הממשלה הנוכחית או הקואליציה הנוכחית, במקום ללכת לחוק-יסוד: החקיקה, שיקבע מה זה חוק-יסוד, מה מייחד אותו, מה ההליכים השונים הנדרשים כדי לאשר אותו או לתקן אותו, הרי בישראל בקדנציה אחת מתקנים חוקי-יסוד יותר מאשר את החוקה האמריקאית ביותר מ-200 שנה. אז על מנת להגיד שהכנסת, יושב-ראש ועדת החוקה הביא לקריאה ראשונה בשבוע שעבר, והכנסת אישרה, שלא תהיה ביקורת שיפוטית על חוקי-יסוד. אבל מהם חוקי יסוד? האם כל דבר שאכתוב על נייר ואתן לו את הכותרת "חוק-יסוד" ימנע ביקורת שיפוטית? הרי ברור שמבחינת המשפט החוקתי זה דבר מגוחך, זה דבר חסר ערך. זאת אומרת, קודם כול בואו נגדיר מה הייחוד של חוקי-יסוד מבחינת תוכן, מבחינת דרכי קבלתם ותיקונם. השר יעקב נאמן, עליו השלום,

הפרש של חצי שנה בין הקריאה השלישית לרביעית, רוב מוחלט בהצבעה בקריאה הרביעית, הרבה מאוד הצעות. זאת דווקא הצעה לא רעה, ההצעה מ-2012. אתה מתחיל הסדר בין הרשויות בקביעה הזאת של חוק-יסוד: החקיקה.

ראש הממשלה עשה שירות חשוב כשהוא ציטט אותי בדיון, אבל השאלה מוחזרת לממשלה: אז למה אתם לא עושים את זה? למה במקום קונסטיטוציה אתם עושים פרוסטיטוציה? תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, לא יודעת איפה הוא, כרגיל אין, אה, הינה, אני רואה, חבריי חברי הכנסת, אני לא אדבר על המצב הביטחוני, יש הרבה מאוד אנשים שכנראה מבינים בזה יותר טוב ממני. אני רק יכולה להגיד שזה מאוד מפחיד. כשאני רואה חדשות ורואה עוד פיגוע ועוד פיגוע ורואה עוד נרצח ישראלי, זה מפחיד. בסוף אנחנו בני אדם. גם כשאנחנו נבחרי ציבור אנחנו בני אדם, יש לנו משפחות וילדים, וזה מאוד מאוד מפחיד, כי יש הרגשה שאף אחד לא שולט על המצב. יש לנו שרים מפה עד הודעה חדשה, יש לנו שניים במשרד הביטחון, כבר לא ברור מי אחראי למה,

גם בן גביר שם,

אבל יש הרגשה של חוסר סדר מוחלט. אני ראיתי עכשיו כתבות, אתמול והיום בערוץ 12, עדיין ערוץ 12 חופשי ופתוח, בדגש על המילה "עדיין", אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ביסמוט, מוכר לך, כתבות על הונגריה ועל פולין. תקשיבו, קווי דמיון מפחידים. אתה שומע מה היה שם, מה קורה שם, מה קורה שם עם מערכת המשפט, עם השופטים. התחילו עם השופטים ואחר כך התקשורת. כי מה זאת אומרת שהתקשורת חופשית ומדברת על מה שבאמת קורה? אז הממשלה מדכאת את התקשורת, שיהיו עיתונאים מטעם. לא שחסר לנו עכשיו, יש לנו מלא מטעם,

חבר הכנסת ביסמוט? אבל עוד יותר. אבל עזבו, מה קורה בכלכלה? מה קורה באינפלציה בהונגריה ובפולין? אנשים פשוט מאבדים את כספם.

אימא שלי בת 72, היא יותר צעירה ממך. האמת, אתה יותר מבוגר ממנה, אבל אתה צעיר ברוח. אתה גונב ממנה את הפנסיות שלה, כל מה שהיא הצליחה לחסוך במשך שנים בעבודה קשה. אתה גונב ממנה את הפנסיה, כי הבורסות יורדות, צריך להבין את זה. כל אחד מאיתנו עכשיו מפסיד כסף. אבל מילא אנחנו, אני עוד אוכל לתקן את זה כשאתה תלך סוף-סוף, אבל אתה גונב פנסיה מאימא שלי בת ה-72, שהיא עדיין עובדת והיא בפחד אלוהים שחלילה אני אצטרך לממן אותה ושחלילה זה יפגע בילדים שלי. תודה רבה. מה אתה עושה לכל הרוחות? זה רק אצלך יש שני בתים שהמדינה מממנת, תודה רבה. ותספורת ואיפור. למה אתה צריך איפור? מה אתה מסתיר שם שאתה צריך איפור? אתה גונב כסף מאזרחי ישראל. את לא שמעת שאמרתי. חבר הכנסת חילי טרופר,

לפי הרשימה שיש בידי עולה עכשיו חילי טרופר. מה שרשום אצלי זה מה שמחייב. תבקשי מהמזכירה שתעדכן את המחשב. חילי טרופר, ואחריו, שרון ניר. יש לכם בעיה במערכת. בקואליציה הקודמת זה לא היה.

גם המחשבים התגייסו לסתימת הפיות. המזכירה, הם טוענים שצריך לעדכן את הרשימות במחשב.

שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני מניח שבשם כולם אנחנו רוצים לשלוח תנחומים למשפחת יניב על הלל ויגל, זכרם לברכה. כמה גדלות נפש יש באם שאיבדה את שני בניה וברגע הנורא הזה קוראת לחברים של הבנים שנרצחו לעשות שירות משמעותי בצבא, להוסיף בלימוד תורה, "כמו שתמיד היינו עושים, מכינים מרק והולכים ומחלקים לחיילים", כך אמרה האם. קשה למצוא מילים מול הטרגדיה הנוראה והעצובה הזאת, ויש במילים של האימא השכולה, ובבחירה בכלל של המשפחה המופלאה הזאת לתרום את האיברים של הבנים, משום נחמה ותקווה. אבל כמה רחוקה גדלות האם אסתי יניב משפלותם של הפורעים. מראות הזוועה של כפר עולה באש שהציתו פורעים יהודים הן חרפה גדולה. החרפה מתעצמת כשמבינים שהפורעים פעלו ברוחם של שרים וחברי כנסת. שר האוצר דיבר על הצורך לשדר שבעל הבית השתגע, ואז הוסיף לייק לציוץ של סגן ראש המועצה, שקרא למחוק את הכפר חווארה היום. השר לביטחון הפנים שתק שעות ארוכות, ואז אמר איזה משהו בחצי פה. אולי בקלות אפשר היה למצוא אותו לפני כמה שנים בין חבורת הפורעים הזאת. וחבר כנסת ממפלגתו הדגיש הבוקר ש"חווארה בוערת זה מה שאני רוצה לראות". ובכן, הפורעים הבינו את המסר, הם יצאו להראות שבעל הבית השתגע ויצאו לשרוף את חווארה. טוב שהיו שם,

חיילי צה"ל טובים, שחילצו תושבים מבתים בוערים. גם בתוך החושך הנורא והכאב הגדול יש לקוות שיהיו יותר ויותר שיקשיבו להצעת האם הכואבת, לשרת בצבא, ללמוד תורה ולחלק מרק לחיילים, ושיהיו פחות ופחות מי שיקשיבו להצעות של חברי קואליציה לשבור, למחוק ולשרוף. הלוואי שיבואו ימים טובים מאלה.

תודה רבה. חבר הכנסת טרופר, כבר אמרתי היום שאותם מנהיגים שקוראים למלחמת אזרחים ולשפיכות דמים, ורק ככה עושים דמוקרטיה, גם הם צריכים לקחת את זה בחשבון. רק למען הסר ספק, אתה יודע, בעניין הזה אין לי פוזיציה. כל מי שקורא לסרב, לרדת מהארץ, משווה לעליית נאצים, נוהג באלימות ובשנאה, צריך לצאת מולו, חד-משמעית, לא משנה מאיפה זה בא.

חברת הכנסת שרון ניר. אחריה, חברת הכנסת שרן השכל. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, 14 נרצחים על לא עוול בכפם, ואני רוצה להקדיש את דבריי לזכרם ולעילוי נשמתם. 14 נרצחים בפעולות טרור מתחילת השנה: צעיר בן 27 נרצח הערב בצומת בית הערבה, יגל יניב בן ה-22 ואחיו הלל יניב בן ה-20 נרצחו אתמול בהר ברכה, יעקב ישראל פאלי בן השש ואחיו אשר מנחם פאלי בן השמונה ואלתר שלמה לדרמן, בן 19, נרצחו לפני שבועיים בטרמפיאדה בשכונת רמות בירושלים, סמל ראשון אסיל סועאד, בן 22, לוחם מג"ב, נרצח במחסום שועפאט, אליהו מזרחי, בן 48, אשתו נטלי זיסקין, בת 45, רפאל אליהו, בן 56, אשר נתן מורלי, בן 14, רבי שאול חי, בן 68, איליה סוסנסקי, בן 26, אירינה קורולובה, בת 59, נרצחו בליל שישי השחור בסמוך לבית הכנסת בשכונת נווה יעקב שבירושלים. 14 נרצחים בחודש האחרון. לכל איש יש שם, כל אחד מהם היה עולם ומלואו עבור משפחתו ועבור סביבתו הקרובה. ממשלת ישראל, דמם של אזרחי ישראל אינו הפקר. צריך לעבור מדיבורים למעשים ולפעול באופן נוקב ובלתי מתפשר אל מול הטרור שמרים את ראשו. הבטחתם, תקיימו. תודה רבה. חברת הכנסת שרן השכל. לילה טוב לכולם.

היה חשוב לי לעלות לדבר על הקרע האדיר שאתם יוצרים כרגע בעם ישראל, שייקח שנים, אבל שנים, לאחות אותו. איפה נמצאת ההנהגה הרוחנית של עם ישראל, שתקום ותגיד לכם די? איפה הרבנים של עם ישראל, ששנייה יחזיקו אתכם, ימתנו אתכם?

אנחנו נמצאים במשבר מנהיגותי שלא היה כמוהו. אין מנהיג ואין מבוגר אחראי בעם ישראל. תראו מה קורה ברחובות, איזה כאוס. זה מגיע לכדי אלימות, הפגנות בכל מקום. בצומת ביצהר, בשילה, בתל אביב ובצפון. איפה לא? איפה המנהיג האחראי שיקום ויגיד: די,

ההנהגה הפוליטית היום בנויה מעסקנים חרדים, שמעדיפים להשאיר את הבוחרים שלהם, מה זה חרדים? רגע, את רוצה להאשים את המנהיגים, אני מדברת על נציגים עסקנים, אבל זאת גזענות להגיד "חרדים". אני מדברת על נציגות. נציגים, כל הנציגים, את יכולה לדבר. מה פתאום "חרדים"? אני אמרתי, ואני אדייק את הדברים שלי, ועל זה אני רוצה עוד זמן.

אני צריך למחות כשאת אומרת "חרדים". אם אתה עוצר אותי,

אני מוחה על זה שאת אומרת "נציגים חרדים". אז אני אומר עוד פעם: ההנהגה הפוליטית בנויה היום מעסקנים חרדים שמעדיפים להשאיר את הבוחרים שלהם רעבים ללחם רק כדי לשמר את הכיסא שלהם. זה מה שאתם עושים היום.

אם את עושה את זה בכוונה, אז תגידי מה שאת רוצה. ממשלה שבנויה מול קיצוניות מוחלטת. רק אל תתפלאי שיגידו לך, אני לא יודע מאיזה מוצא את או מאיזה ארץ הגעת לפה. אתה לא יכול לעצור את זכות הדיבור שלי.

תדברי מה שאת רוצה. רק חשבתי שאת לא עושה את זה בכוונה. ידעו הצופים שחברת הכנסת שרן השכל אומרת את זה בכוונה וחוזרת על עצמה.

יש לי זכות דיבור, או שאתם רוצים לסתום לי את הפה כאן מעל בימת הכנסת. אני מבקשת את הזמן שיש לי. אתה לא תעצור אותי.

אתה אמור להיות יושב-ראש כנסת ניטרלי, ולא להכניס את העמדות שלך ואת הדעות שלך לתוך הנאום שלי. את מדברת בחציפות נגד יושב-ראש? אתה לא תגיד לי מה חציפות ומה לא. ויותר חוצפה, נגד חרדים. אם אתה בא ומנסה לחנך אותי,

אבל יש לי סמכות להוריד אותך מהבמה. ברור, יש לך סמכות גם לסתום לנו את הפה.

ודאי, אנחנו הרי דיקטטורים, אתם הדמוקרטים.

ממשלה שבנויה מקיצוניות מוחלטת שיוצרת טרלול מוחלט ואלימות, שמשרתת את הסחת הדעת בדרך להשתלטות על מוקדי כוח במדינת ישראל, חברי כנסת שנמצאים כמו אוגרים שמכרסמים ושותקים, העיקר לשמור על הכיסא, חבורה שהחליטה לפתוח את הפצעים הכי גדולים בחברה הישראלית כי זה משרת אתכם פוליטית. הפצעים והשסעים שבלב החברה הישראלית,

בלב-ליבו של העם היהודי, ייקח שנים לתקן את מה שאתם יוצרים כרגע. אנחנו,

תפתחי, שרן, יש אנשים שלא רואים את הדבשת של עצמם. את לא רואה את הדבשת של עצמך. הזמן שלך תם. אני מוסיף לך דקה אחת, כדי שכל הצופים יראו שאת מדברת באלימות כזאת נגד האלימות. אדוני היושב-ראש, כנראה שהיא לא רואה את הדבשת של עצמה,

עכשיו, שהיא תמשיך. תני לה, תני לה. הוספתי לה דקה, שהיא תמשיך.

לא להתגייס, מרי אזרחי,

אנחנו הדור הצעיר שמתגייס לצה"ל ושירת בקרבי, חברת הכנסת וולדיגר. בקרבי אני שירתי. קצת בנעימות, קצת בממלכתיות. אני מזכירה לך, אני מזכירה לך שאת הצטרפת למחנה הממלכתי, אתם לא תקראו לנו "בוגדים", אתם לא תקראו לנו "שמאלנים". אני שירתי שירות יותר קרבי ממך, בתקופות של האינתיפאדה השנייה. אתם לא תחנכו אותנו. מתנהגים בממלכתיות. אל תתקפי כל הזמן.

תצעקי. יש לך ואחד דבשת, ואחד דבשת. ואם אתה לא

אם את לא יורדת, אני מבקש ממך לרדת מהבמה. את סיימת את הדברים שלך. עם כל הכבוד, ברור. אתם יכולים גם לסתום לנו את הפה. תוציאו אותנו מהוועדות. תסתמו לנו את הפה. כן, כולם ראו. כל הצופים ראו בדיוק מי פה האלים. מי דיבר באלימות. תיקח את כלל הדיבור שלי כאן מעל בימת הכנסת. בבקשה, תסתמו לנו את הפה, שימו לנו גם סלוטייפ. תגידי, תגידי 20 פעם, לא מספיק כל מה שאתם הורסים בחודש

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הממשלה קיבלה את אמון הציבור והכנסת עוד בסוף השנה שעברה. מאז עברו כמעט חודשיים. במהלך 24 השעות האחרונות נרצחו שלושה אזרחים ערבים: מוחמד כאמל חסארמה, כמיל מוחמד חסארמה, אחמד טיטי. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 26 בני אדם, לפי מרכז אמאן, 26 נפשות. 26 נפשות, 26 משפחות, 26 עולמות, ועוד אנחנו בתחילת השנה. בקצב הזה, אדוני היושב-ראש, אנחנו נחצה את רף ה-150 נרצחים בחברה הערבית במהלך השנה הזאת. הפשיעה והאלימות משתוללות בחברה הערבית. אנשים חיים בפחד מתמיד, חסרי ביטחון אישי. תחושה מוצדקת של כאוס מוחלט, ולאף אחד לא אכפת. במילה אחת, אנרכיה. אין טיפול מקצועי ואין אפילו נראות של טיפול. משטרת ישראל מתקשה מאוד להביא תוצאות ולהוריד באופן דרסטי את רמות הפשיעה והאלימות. רבותיי, האלימות והפשיעה בחברה הערבית הן גם בעיה של כלל החברה הישראלית, ואינני חושב שאני מחדש בזה שום דבר. טמינת הראש בחול של כלל גורמי הממשל והאכיפה היא מעשה בלתי מתקבל על הדעת, שגובל אפילו בהפקרות. הממשלה כן עובדת בתחום אחר, או יותר נכון הורסת במקום אחר: אצל האזרחים הבדואים בנגב: חלוקת צווים להריסה בכמות בלתי נתפסת, הריסת בתי תושבים והשארת משפחות שלמות בלי קורת גג תחת כיפת השמיים. גופי האכיפה, וזה מידע שנמסר כאן בכנסת מגורמי האכיפה, מקיימים ישיבה שבועית בנושא לצורך תיאום וביצוע צווי הריסה, עד כמה זה מעורר חלחלה, להרוס ולהפקיר משפחות. זה כן מתואם ומאורגן, אבל למצוא פתרונות, כמו ששמענו בוועדה אחרת בכנסת,

בתחום הזה יד שמאל לא יודעת מה יד ימין עושה, אף אחד לא לוקח אחריות. איך האזרח בנגב יכול להסתכל על הממשלה שאמורה לשרת אותו בידיעה שאלו העובדות? למה הממשלה הזו מכוונת? האם להשארת אזרחים בשטח ללא כל פתרון או תנאי מחיה? זו אחריותה של הממשלה כלפי כלל אזרחיה. כמו שהיא חייבת לספק פתרונות בסביון, היא חייבת לספק פתרונות גם ביישובים הבדואיים בנגב. ומשום שזה מצב בלתי נסבל ובלתי סביר, ב-9 במרץ תתקיים הפגנה בבאר שבע. אני קורא מכאן לכלל האזרחים הבדואים בנגב לצאת להפגין באופן חוקי במחאה על המשך, והתגברות, מדיניות ההריסות בנגב.

הגיע הזמן להשמיע קול זעקה: די להרס, רוצים פתרונות ועכשיו. תודה רבה לחבר הכנסת אלהואשלה. חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, תרשה לי בבקשה לדבר בשפה הערבית, לפנות אל הציבור שלנו בשפה שלנו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: האחים והאחיות אשר שומעים אותי עכשיו וצופים בי דרך הטלוויזיה, אתם יודעים שהמערכה היא לא רק פוליטית אלא גם תרבותית. לכן העסיקו אותי יותר מפעם ההבדלים התרבותיים בין חברי הכנסת שלנו לבין חברי הכנסת הימנים, לדוגמה,

ומכיוון שאנחנו מדברים על מייצגי העם, ) תרגום.

אני מבקש את השניות

כן, אני אתן לך את זה. (אומר דברים בשפה הערבית,

ומייצגי העם צריכים להתנהג בהתאמה, בייחוד אם הם מכבדים את העם שלהם, זאת אומרת, אני מסתכל על זו

את רוצה עוד את התרגום? לא היה לך מספיק, אני מבין קצת ערבית, לא כדאי לך לשמוע את זה עוד פעם. אני רוצה להגיד לך משהו בקצרה. אני רוצה להגיד לך משהו בקצרה. בולדוג, אם את רוצה, הוא ייתן לך את זה. מי שהתייחס כמו אור לגויים, שרוצה אותנו חוטבי עצים ושואבי מים, מסתכל על המליאה פה ורואה שאנחנו איגרא רמא ואתם בירא עמיקתא. אתה יודע שזה בארמית, כן? חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. יפה אמרת,

שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, חזרתי לא מזמן, לפני חצי שעה בערך, מהפגנה מדהימה ברחובות ירושלים, שנערכה היום לצד הפגנות נוספות בעקבות הפוגרום הזוועתי, המזכיר ימים אפלים בתולדות העם היהודי. באופן ממש ספונטני כמעט התארגנו אלפי אלפי אנשים ברחבי הארץ להפגנות נגד הפוגרום ונגד מה שהוליד אותו. ומה שהוליד אותו זה הכיבוש והמפלצות הגזעניות שמובילות את הכיבוש ומצדדות בו ושלחו את הפורעים, חלקם אפילו לא מתביישים בזה, היללו אותם לאחר מכן. יש פה אפילו יושב-ראש ועדה שאמר בלי כחל ושרק שזה מה שהוא רוצה לראות. יש מישהו נוסף שאמר היום בוועדת החוקה, ואם זה לא היה כל כך הזוי ומעיד כנראה על מוגבלותו של אותו אדם, הייתי אולי זועם שהשווה את המפגינים נגד הדיקטטורה לאלה שעשו את הפוגרום

אבל אמרתי, יש אנשים שמגיע להם ליהנות מנסיבות מקילות, ובמקרה של האדם המדובר יש נסיבות מקילות שקשורות ליכולותיו. אז אני חוזר: היו הפגנות שהשתתפו בהן אלפי אנשים. פה בירושלים הייתה הפגנה של למעלה מ-1,000 איש. צריך להבין כי כנגד ההשמצות הפרועות, הגידופים, הקללות, הבוז של החבורה שיושבת בצד הזה ועוזריה, האנשים שיוצאים להפגין מדי מוצ"ש נגד הדיקטטורה הפשיסטית המתהווה ואלה שיוצאים להפגין נגד הכיבוש ופשעיו כמו היום, הם אנשים שמה שמניע אותם הוא טובת החברה שלנו. אני חייב להגיד לכם שמבחינתי, כשקוראים לי פה "בוגד", "עוכר ישראל", זה לא מכאיב לי ולא מזיז לי, משום שאני בז לאנשים שאומרים את זה. אבל אני יותר חש כאב עבור השותפים שלי, כי מה שמניע אותנו,

מלא מעט כאלה שיושבים שם, שמה שמעניין אותם הוא באמת רק טובת העם שלהם, מה שמניע אותנו הוא רק מה שטוב לחברה. כשאנחנו נלחמים נגד הכיבוש ונגד הפשעים האיומים כמו שהיו אתמול, ונגד הפשיזם והדיקטטורה ונגד ניצול עובדים ונגד אפליה של נשים וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו עושים את זה מסיבות ערכיות. מה שמניע אותנו הוא לא מה שמניע אותם, השנאה. השעון סותם את הפיות. אני מייד מסיים, ברשותך. רק אם תרשה לי לסיים את המשפט. משפט אחרון, כן.

יש מושג שנקרא השלכה, אני מדבר במובן של פרויד, Projection, שאומר שאתה מייחס לזולת תחושות ורגשות ומאוויים שהם בעצם שלך, כשהם קוראים לנו "שונאי ישראל", מה שהם בעצם אומרים במילים אחרות, אפרופו השלכה, הוא שהם שונאים אותנו, והם שונאים את הערכים הדמוקרטיים והאוניברסליים שלנו.

אבל כדי להצדיק את השנאה שלהם, הם מטילים אותה עלינו, משליכים אותה עלינו. זה לא יעזור להם, נמשיך להילחם לשוויון ולצדק לכולם, כי אנחנו אוניברסליים, אנחנו לא לאומניים ולא סגורים, אלא אוניברסליים, דמוקרטים אמיתיים. תודה.

חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תראו, פגשתי היום קבוצה של סטודנטים. הם שאלו אותי: מה כל כך מפחיד אותך ברפורמה הזאת, ברפורמה המשפטית, אולי יש בה גם דברים טובים? אז אמרתי להם: באתם ביום רע, אבל יש לי דוגמה טובה, יום רע, כי אנחנו אחרי פיגוע נורא, אם הייתה צריכה לקבור את שני בניה, וזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות למשפחה, לאימא ולנו כחברה. אבל אפשר לתת שם דוגמה טובה: הפרעות, הבושה הגדולה הזאת בחווארה, כשטרוריסטים יהודים לקחו את החוק לידיים, שרפו בתים על היושבים עליהם, העסיקו את כוחות צה"ל, ירו באחד מהפלסטינים, הרסו 50 מכוניות, דבר נורא ואיום,

דבר אחד. אחר כך הגיע השר, לא השר, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, ואמר: זה מה שצריך לעשות. אבל לא הטרוריסטים היהודים צריכים לעשות את זה, הצבא שלנו צריך לעשות את זה. ואז מה זה אומר? זה אומר שהילדים שלי ושלכם, של מי שרואה אותי עכשיו, הם אלה שיקבלו את הפקודה לשרוף אנשים על יושביהם. זה מה שהוא אמר. סביר להניח שזה יגיע לבית משפט,

אין בית משפט.

בית המשפט שלהם, של אחרי הרפורמה, לא יוכל לפסול את זה, כי לא יהיו לו סמכויות לפסול. אלה שופטים שלהם, ואם חס וחלילה יימצאו 15 שופטים שלהם שיפסלו את זה, תבוא פסקת ההתגברות ותתגבר על הפסילה שלהם. זו בדיוק כל הרפורמה על רגל אחת. הממשלה הזאת שתהיה, במידה שתהיה רפורמה, ויהיו בה האנשים שנמצאים בה היום ואחרים, אני מניח שאם הם יישארו בשלטון, את אותם אנשים שראינו בחווארה אנחנו נראה כאן על הספסלים. כמו שיש כאן היום על הספסלים אנשים שהיו בחווארות אחרות, נראה אותם פה. זו המהות של הרפורמה. אני קורא לחבריי השפויים בליכוד ובציונות הדתית, ויש שפויים: תצאו מהמקום שאתם נמצאים בו. אתם מחרבים לנו את המדינה. לא היה כדבר הזה מאז קום המדינה. אין בליכוד אנשים שפויים שיבואו ויגידו: רגע, בואו נלחץ על הברקס רגע לפני שיהיה מאוחר מדי. אתם לא רואים מה קורה?

תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בפתח הדברים אני מבקש להביע תנחומים למשפחתו של הצעיר הישראלי שנרצח היום בפיגוע נוסף בצפון ים המלח. הלוואי ויינתן לנו העוז, הלוואי ונתברך כולנו בברכת השלום. אדוני היושב-ראש, לפני תחילתו של הדיון התבשרנו על התפטרותו של חבר הכנסת אבי מעוז מתפקידו כסגן שר. על פניו ראוי היה לברך על ההתפטרות של האדם הזה, שכל משנתו שנאת אחים והסתה: ברוך שפטרנו מעונשו של זה. אלא שכשנזכרים שסביב שולחן הממשלה עדיין יושבים שרים לא מעטים המבקשים לקדם תפיסת עולם גזענית ומפלה, עולה החשש כי מדובר בברכה לבטלה. גם לאחר התפטרותו של סגן השר חסר הנועם נותר במלוא עוצמתו המאבק על ערכיה ועל צביונה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. המאבק הזה בא לידי ביטוי באירועי היממה האחרונה, המעיבים על האבל הכבד של כולנו על הרוגי הטרור, משתיקתו הרועמת של השר לביטחון לאומי, עובר לדבריו השערורייתיים, המקוממים והמסוכנים של יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי ועד לדבריו של חבר מפלגתם, שאמר היום בוועדת החוקה שהמפגינים במחאה נגד הרס מערכת המשפט דומים לפורעים שמחזיקים בידם לפידים מציתי אש. גם הערב הזה מן הראוי לחזור ולקבוע בקול ברור: השר בן גביר וחבורתו מסכנים את כולנו. הם מציבים סכנה לערכיה של מדינת ישראל, הן הדמוקרטיים והן היהודיים, הם מציבים סכנה לא פחותה מזו גם לביטחון האישי והלאומי שלנו, שהופקד בידם מתוך הרשלנות, היהירות, הפזיזות והשחיתות של ראש הממשלה. השר בן גביר הציג את עצמו בקמפיין כבעל הבית. חודשיים אחרי מינויו דומה שניתן כבר לקבוע שהוא דומה הרבה יותר לנעל בית, נעל חמימה וחביבה שניתן לנעול בתוך הבית הרגוע והבטוח, אך לא ניתן לצאת איתה לעולם האמיתי בחוץ, זה שנושבות בו רוחות סוערות. איתמר בן גביר הוא יחצן, קמפיינר של שנאה ותו לא. אין בו אף אחת מהתכונות הנדרשות לשר המופקד על ביטחוננו האישי והלאומי ואין בו גרם אחד של ניסיון וחוכמת חיים. הוא עומד בראש חבורה פרועה וספוגה בשנאה ובקנאות המשולות לפחיות בנזין המושלכות אל המדורה הבוערת.

משפט אחרון, אדוני. אם חפצי חיים אנו, חיים ערכיים וחיים במובן הפשוט ביותר של המושג, הגיע הזמן שאנחנו כולנו ננהג במנהגם של בעלי הבית של המדינה הזו ונראה את הדרך לשר המופקר והמסוכן הזה אל ביתו. בנימין נתניהו, הגיע הזמן לפטר את איתמר בן גביר. תודה רבה. חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, היה לי נאום מוכן לכבוד האירוע, אבל אני מתקשה לחשוב על כל דבר אחר מלבד הכותרת הנוראית שראיתי לפני כמה דקות, שיהודים ניסו לתקוף חיילי צה"ל. יהודים נהגו ברכב, האיצו כלפי חיילים וקצינים בצה"ל, והם נאלצו לירות לעברם, לירות לעבר יהודים, חיילי צה"ל, וזה קורה כי אין גינוי מהמפלגה של איתמר בן גביר. נמצאת פה אחת הנציגות,

את נמצאת פה, אולי גם תקשיבי לדברים.

אין גינוי מהצד שלכם, וזה נותן לאנרכיסטים האלה כוח לתקוף חיילי צה"ל. שתביני מה קרה עכשיו. לא, זה לא פופוליסטי להגן על חיילי צה"ל. זה לא פופוליסטי. הדבר היחיד שצריך לעשות פה עכשיו, כל הבית הזה עכשיו, כל הבית הזה צריך לעצור הכול ולומר בקול ברור: חיילי צה"ל הם מחוץ לתחום. כל מי שמרים יד על חיילי צה"ל צריך להיענש בחומרה, צריך להיעצר.

וזה צריך לצאת מכם, כי העובדה שיו"ר הוועדה שאחראי על משטרת ישראל היום אומר בתוכניות ברדיו שהוא רוצה לירות, אין שר במליאה. מה קורה פה היום?

שר הקליטה פה. אופיר, סליחה. הגיעה עזרה מיידית, וגם חבר במפלגה. מה שקורה פה היום זה תוצאה ישירה של ההסתה הפרועה ששמענו הבוקר, שהאיש שאחראי על המשטרה בכנסת, יו"ר הוועדה, אומר שצריך לשרוף כפרים. ואחרי זה, כשהוא מתקן את זה כבר, אז מה הוא אומר?

לא התכוונתי שאזרחים יעשו את זה, התכוונתי שחיילים יעשו את זה. וזה מה שאנחנו רואים פה היום. אז שום נאום שאני אדבר לא מספיק חשוב, חוץ מהעובדה שאני מבקש מכם, כבר מתחנן אליכם: תעמדו ותגידו למופרעים האלה שהם לא מייצגים אתכם, הם לא מייצגים אף אחד. אף אחד לא יתקוף את חיילי צה"ל. זה צריך להיות משהו שהבית הזה אומר בקול ברור. הייתי מצפה שהבוקר, במקום ששר הפיתות בן גביר יתחבא וילך לעשות ישיבת סיעה פופוליסטית במקום פופוליסטי, הוא יגיד בקול ברור: זו אינה דרכה של היהדות, זו אינה דרכה של הציונות. הם לא מייצגים אף אחד, וגם הוא לא מייצג אף אחד, כי הממשלה הזאת הפכה להיות ממשלת בושה, ממשלת חורבן, וכל מדינת ישראל משלמת על זה.

חבר הכנסת דן אילוז, נמצא? חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. יישר כוח, רון. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, כנסת נכבדה, אדוני שר העלייה והקליטה חברי אופיר סופר, אופיר, אתה שומע? אני מקדישה לך את הנאום שלי. איך נקלע חבר הכנסת סופר לטרגדיה היוונית הזאת, שבה תוקפים את חיילי צה"ל,

שעליהם הגן בחירוף נפש כשהיה חבר אופוזיציה, כשהיה חבר לרפורמת נפש אחת? איך השר, שהלוחמים שהוא כל כך הגן עליהם, תוקפים אותם ואף אחד לא מדבר? ומח"ט שומרון, תוקפים אותו, ורכבים של יהודים עולים על חיילי צה"ל, והשר לביטחון היהודים לא מעז לומר מילה, הוא לא מעז לגנות את המתפרעים, כי אז זה פוגע לו בבייס. רק שהשר לביטחון היהודים שכח: 1. שיש לו הרבה שלא מן הבייס שהצביעו לו וכעת הם מאוכזבים, 2. הוא שכח שהוא שולח את כוחות היס"מ והמשטרה והשיטור ומסכן את חייהם, על ידי מי? מי מסכן את החיילים והשוטרים? אתה יודע, חבר הכנסת מיקי לוי?

אולי השר אופיר יגיד לך מי מסכן את החיילים והשוטרים. אתה, ראיתי אותך פה נלחם, נלחם כדי להגן עליהם, ועכשיו הפקרנו אותם. ובשבוע שעבר אני עוד זוכרת את לוחמי הסיירת, לוחמי הסיירת שהותקפו על ידי המתנחלים מיצהר. מירב, על מה את מדברת? אני מדברת על זה שחיילי צה"ל, מירב, את רוצה לדבר איתי?

אני רוצה להבין איך במשמרת שלך, בממשלה הזאת, תוקפים חיילי צה"ל.

אני לא יכולה לפנות אליך? אז אני יכול לענות לך? בוודאי.

אז תני לי עשר שניות. אל תעשי שימוש לא בחיילי צה"ל,

אני עושה שימוש בחיילי צה"ל? תתביישי לך, היא רק, אני שאלתי אותך איך אתה עומד מן הצד כשתוקפים חיילי צה"ל. אתה יודע שתקפו היום את מח"ט שומרון, אתה יודע את זה? אתה יודע שבשבוע שעבר תקפו לוחמי סיירת גולני ביצהר, אף אחד לא מגבה את הלוחמים האלה אל מול פורעי החוק.

אני רוצה להגיד עוד משהו ב-30 השניות שהוא לקח. חכה, לפני שאתה ממהר. כן, אני מצפה ממך, כי ראיתי איך אתה נלחם. ואני לא עושה שימוש בחיילי צה"ל, להפך. אני והחברים שלי מגינים עליהם, מירב, את לא עושה שימוש בחיילי צה"ל, אני לא עושה. אתה יודע שאני הבן אדם האחרון שיעשה שימוש בלוחמי צה"ל. אני רוצה להגן עליהם, שלא יתקפו אותם המתנחלים. זה מה שאני אומרת.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, לא נמצא פה, חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת מנסור עבאס, חבר הכנסת יעקב אשר. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אדוני יושב-ראש הקואליציה, המליאה סוערת. אין פה הרבה אנשים, אבל היא סוערת. היא סוערת כי אנחנו נסערים. היא סוערת. ירדה מפה קודם חברת כנסת בדמעות, אדוני היושב-ראש, כשהיא מדברת איתך ומסבירה לך מה קורה למטה, מה קורה בשטח, מה אנחנו מקבלים מאנשים שנמצאים ברחוב, מהחיילים, מהלוחמים, מהחשש שלנו למה שקורה במדינה הזאת של כולנו. אז אני רוצה להגיד לך משהו,

שאני מחזיק ממך גם לוחם אמיץ, גם איש שאוהב את ארץ ישראל ועם ישראל. אולי אתה לא יודע, אבל דובר צה"ל דיווח הערב על כמה תקריות שבהן, על פי החשד, מתנחלים תקפו לוחמי צה"ל ביהודה ושומרון. אזרחי ישראל

לוחמי צה"ל ביהודה ושומרון. אני לא אוהב שאומרים "מתנחלים", כי אני חושב שזה מוציא דיבתה של קבוצה נהדרת

ציבור המתנחלים והמתיישבים ביהודה ושומרון זה ציבור אמיץ ונהדר וחשוב. עודד, שנייה אחת, בוא נעמיד דברים על דיוקם, יש לשר זכות לבקש עכשיו,

אחרי הנאום שלו יש לך זכות לבקש זכות דיבור. בבקשה, תמשיך. וזה בהמשך לתקיפות שהותקף המח"ט אתמול.

אתם כל הזמן טומנים את הראש בחול ואומרים: אנחנו לא ידענו, אנחנו לא הכרנו. נכנסתי עכשיו לקרוא את ההודעה באנגלית שפרסמה מחלקת המדינה האמריקאית על הפסגה שקיימה ממשלת ישראל. נציגים רשמיים של ממשלת ישראל בפסגה חתומים על ההודעה המשותפת הזאת.

מה היא כותבת על המקומות הקדושים בירושלים. הם לא מדברים רק על הנושא ועל המעמד של הירדנים בהר הבית.

זה לא, זה המקומות הקדושים בירושלים. אני חושב שזה משהו שפעם ראשונה מופיע על הנייר. יש את כנסיית הקבר,

כן, וגם בזה אני מבין שיש לירדנים את האחריות. ויותר מזה, הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון, שחור על גבי לבן. מה אומרים שרי הממשלה? זה לא על דעתנו. מה זה לא על דעתכם? סעיף 4 בחוק-יסוד: הממשלה: האחריות המשותפת, הממשלה חבה באחריות משותפת בפני הכנסת. אם אתם חושבים שאתם תוכלו להתחמק מאחריות ממה שקורה כאן,

אתם אחראים גם למה שהממשלה הזאת לא עושה, אבל בטח למה שהיא עושה. דבר אחד היא עושה ודבר אחד היא לא עושה. היא עושה הכול כדי לחרב ולהרוס את המרקם החברתי במדינת ישראל וכדי לזרוע פירוד בין איש לרעהו.

השמצות חדשות לבקרים. היא לא עושה דבר,

כדי להילחם באמת במי שהם האויבים שלנו. זה נראה כאילו האויבים שבהם הממשלה הזאת נלחמת יושבים פה בבניין, יושבים פה באופוזיציה. האויבים שלכם הם אלה שרוצחים, והם אלה שמבצעים את פיגועי הטרור, הם לא הלוחמים האמיצים, שגם מניפים דגלי ישראל ברחוב בהפגנה, שהפכתם אותם לאנרכיסטים. נא לסיים. ובסוף חיילי צה"ל עומדים בפני אזרחי ישראל שתוקפים אותם. בעיניי נחצו כבר כל הקווים. כבר אין קו שלא נחצה פה, ואתם ממשיכים לטמון את הראש בחול. תודה רבה. השר סופר ביקש להתייחס עכשיו, אז השר סופר, בבקשה. ערב טוב, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני אגיד, ואני מדבר בגילוי לב, הימים הם ימים קשים, ימים קשים גם בגלל הפיגועים וימים קשים גם בגלל שהפיגועים האלה שזורים באווירה ציבורית קשה מאוד. הייתי שמח אם האווירה הציבורית הייתה אחרת, הייתי שמח לוותר על התוצאות הקשות של הפיגועים האלה.

שהאויב שמתבונן בנו, גם במליאה וגם ברחובות ישראל, האויב מבית ומרחוק רואה את הכאב שלנו, מברך עליו, נהנה מזה ומנצל את זה להצלחה.

יכול להיות שאני קצת איש נאיבי, ואיך מישהו אמר לי היום? אני לא אפרגן לעצמי, אבל אני מנסה לעשות מהלכים שכן יקדמו הידברות. מה לעשות, החששות קיימים בשני הצדדים, ואני מדבר עם שני הצדדים. לא אמרתי לוותר על הרפורמה, לא אמרתי לשנות אותה מקצה לקצה, להשאיר את המהות, אבל לקיים הידברות. אני בהחלט לא מוכן לקבל, הייתי עסוק במשהו אחר, אבל כשאמרתם לי שהיה ניסיון תקיפה, או משהו בסגנון הזה,

ב-22:55 ציוץ של גלי צה"ל: תקיפה של מח"ט שומרון על ידי ישראלי. אבל בעוד הטוויטר מדווח לנו, אני מקבל את הדיווח שחברתי, שדיברה איתי לפני חצי שעה,

ידידי יושב-ראש ועדת העלייה והקליטה, תוקפים אותי על העניין הזה. אז כן, אני לא שש לגנות כל גינוי, אבל אם טרחתם לשאול בעניין הזה, אז בוודאי. אני לא חושב בכלל שלאחד מכם, ואם כנים אנחנו ואם כנים אתם, אתם יודעים בדיוק מה רמת הרגישות וכמה אכפת לי, כמו שאני מאמין שאכפת לכם. אני אגיד שגם כשהייתי חבר אופוזיציה, ותבדקו אותי, למעט ציוץ אחד, שהיה בשעת לילה מאוחרת, השתדלתי שלא לקשור בין הפעילות. וכן, כשזה היה, זה היה בכאב. ואין לי בעיה שתתקפו, וגם כשצייצתי היום לפני שעה היה הניסוח: אני אחראי כשר בממשלת ישראל, בין על הפעולות שידעתי, בין על פעולות שלא ידעתי. לא מתנער משום אחריות. זו המשימה שלנו. המשימה שלנו היא לנצח את הטרור, להכריע את הטרור. הוא לא התחיל היום, והוא כנראה גם לא ייגמר מחר, אבל זה לא לתירוצים, זה פשוט מה שצריך לעשות.

תודה רבה. הדובר הבא יהיה חבר הכנסת אייכלר.

רשימת חברי הכנסת. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת. חבר הכנסת ישראל אייכלר,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אנחנו באמת חיים בתקופה מאוד מאוד מאוד קשה מכל הבחינות. הטרור מנצל היטב את הכאוס שיש במדינת ישראל, והמספרים האיומים של ההרוגים בטרור בחודש האחרון באמת מדברים בעד עצמם. אבל יש הרבה אנשים שבאמת חוששים, כבוד השר. לא סתם הם חוששים, כי הם פשוט לא יודעים את מה שאני יודע ומה שרוב האנשים יודעים, שההפיכה השיפוטית וההפיכה המשפטית לא התקיימה עכשיו, אלא בדיוק לפני 30 שנה, בוועדה קטנה, בוועדת החוקה בכנסת, על ידי מספר בודד של חברי כנסת. מי שאין לו את כל הפרטים, שייכנס לתחקיר או לראיונות שעשה עקיבא ביגמן, נדמה לי שקוראים לו עקיבא ביגמן, בערוץ 14 השבוע. הוא פשוט ראיין את האנשים. הוא ראיין גם את אוריאל לין, את יושב-ראש הוועדה, גם את דן מרידור, גם אחרים, גם חיים רמון. אני הכרתי את הנושא מאז. הייתה פה רמייה נוראה של חברי כנסת, אמרו להם שמדברים על חוקים סמליים, של הצהרה על חוק כבוד האדם וחירותו. ממש דקלרטיבי. והיה חבר הכנסת מיקי איתן שצעק: רגע, הרי זה ייתן לבג"ץ סמכות לפסול חוקים. אמרו לו: מה אתה מדבר, אין דבר כזה, לא זאת הכוונה ולא זה העניין. כתבו שמדינה דמוקרטית אגב, במגילת העצמאות לא כתוב "מדינה דמוקרטית" וכמה חוקים פסלו ב-30 שנה? לא בגלל שהם לא רצו לעשות חופש דת,

כתוב "חופש דת", אבל לא כתוב "דמוקרטית", כתוב "יהודית". אז הם אמרו: בואו נעשה "יהודית-דמוקרטית". אז היה פה חבר כנסת הרב לוי, שאמר: אולי נעשה מורשת יהודית? אז אמר אוריאל לין: מהי היהדות אם לא המורשת? אז נשאר יהודית-דמוקרטית, בלי המורשת. אחרי ההצבעה הזאת בוועדת החוקה, כשעברה ההצעה, היא הגיעה לכנסת למליאה. היו פה 32 ח"כים. זה היה ממש כמו עכשיו. אף אחד לא חשב שהולכים לעשות פה הפיכה. זו הייתה הפיכת מחתרת בלתי רגילה, רק דן מרידור ואהרן ברק ידעו מזה. אפילו חיים רמון לא ידע מזה. ומה קרה? הם עשו הפיכה, שבה הכריז אהרן ברק שמהיום והלאה יש לנו חוקה. ומאז קום המדינה, אדוני היושב-ראש, היהדות החרדית והדתית לא הסכימו לעשות חוקה, כי אנחנו מאמינים באמונה שלמה שחוקתה של ארץ ישראל היא חוקת התורה, והחילונים, שהיו רוב, לא רצו לשמור על חוקת התורה. אז הייתה הסכמה בלתי כתובה שאין חוקה, למרות שהמדינה, הייתה אספה מכוננת שהחליטה לעשות חוקה, ידעו כל השנים שלא עושים חוקה בגלל שאי-אפשר. חוקה זה כשיש הסכמה של עם, ועם עתיק יומין שיש לו חוקת תורה לא יעשה חוקה אחרת, הוא לא יסכים.

ואז עשה אהרן ברק הפיכה משפטית בלתי חוקית בעליל, והפך את מדינת ישראל ממדינה דמוקרטית פרלמנטרית למדינה דיקטטורית, שבמקרה הדיקטטור וחבריו, 15 שופטי בית המשפט העליון, הם הבעלים הבלתי-נבחרים של העם הזה, והם רודים בעם, והם שולטים במשטרה ובצבא.

אדוני היושב-ראש, אני אומר משפט סיכום. רבותיי, אפשר להגיע להידברות, צריך להגיע להידברות, אסור לקרוא למלחמות אזרחים ולשפיכות דמים,

אחרת יהפכו כל ערי ישראל להיות כמו חווארה. לכן אסור לדבר בשפה הזאת. אבל מצד שני, אל תגידו עכשיו "הפיכה משטרית", קראו לזה "הפיכה

נחזיר לפרלמנט ולממשלה את סמכויותיהם, ובית המשפט ישמור על סמכויותיו כמערכת שפיטה ולא כמערכת שליטה.

תודה רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, איננה נוכחת. חבר הכנסת יוסף עטאונה, לרשותך שלוש דקות,

כנסת נכבדה, ביום רביעי האחרון בשעות הבוקר ביישוב ערערה בנגב הגיעו כוחות ההרס של רשות מקרקעי ישראל, בליווי מאות שוטרים, ליישוב ערערה בנגב והרסו שבעה בתים לשבע משפחות ממשפחת אלע'ול. הרסו את הבתים, את המבנים והשאירו את האנשים ללא קורת גג. באותו יום ממש התקיים דיון בוועדה לחיזוק הנגב והגליל, ומתכלל האכיפה בנגב אמר בצורה מפורשת שאכן האכיפה והמשטרה בנגב מקדמת הסדרה. קודם כול אני רוצה להגיד בצורה ברורה שאנחנו דוחים את המושג הסדרה. אנחנו גם דוחים את השימוש בכוח לקידום פתרון הסוגיה הבדואית. מה שצריך לעשות בנגב לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, ובמיוחד ביישובים הלא-מוכרים, הוא אכן להכיר ביישובים, הוא אכן להכיר בזכות, בבעלות, של הבדואים על הקרקע בנגב. במקום להכיר ביישובים הבלתי-מוכרים בנגב, אנחנו מוצאים שרשות מקרקעי ישראל ורשות ההסדרה לבדואים בנגב מחלקות צווי הריסה המוניים בנגב. רק בשבועות האחרונים בנגב חולקו מאות צווי הריסה. מדיניות ההריסה והשימוש בתיאוריית הכוח, אנחנו עוד פעם דוחים את הגישה והתפיסה הזו. אני אביא את היישוב רח'מה כדוגמה. הייתה המלצה להכיר ביישוב רח'מה בשנת 2013, ולפני שנה הייתה הכרה עקרונית בתוך היישוב. במקום לקדם את ההכרה, במקום לפתח את היישוב, אנחנו מצאנו בשבוע האחרון שרשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה מחלקים כ-50 צווי הריסה.

במדינה מתוקנת צריך לשבת עם האנשים ברח'מה ולעשות להם תכנון מותאם, לפתור את הסוגיה ולהכיר ביישוב לפי הצרכים של התושבים כאן. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה רוצה שנעשה החלפה עם חבר הכנסת סגלוביץ'?

מאוד חשוב להקריא.

אין בעיה, אפשר להחליף. חבר כנסת סגלוביץ', אתה מוכן? נחליף בינך לבין חבר הכנסת סגלוביץ', ואתה תעלה אחריו. חבר הכנסת יואב סגלוביץ', בבקשה.

סליחה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, היום איתמר בן גביר ועוצמה יהודית הוציאו סוג של הודעה, הם לא היו פה בהצבעה, ואמרו שמדיניות ההכלה של נתניהו היא מעשה חסר אחריות וכו' וכו' וכו'. אני רוצה להגיד שמדיניות הכלה של ראש הממשלה נתניהו כלפי איתמר בן גביר היא מעשה חסר אחריות. בראש ובראשונה אני רוצה להשתתף בצער העמוק של המשפחות, גם באירוע הקשה של אתמול וגם באירוע הרצח שאירע היום. אני רוצה להעלות נושא על סדר-היום שהוא פחות נשמע, היום הוא נשמע בוועדה לענייני ביקורת המדינה. בחודשים ינואר-פברואר

נרצחו 26 ערבים ישראלים באירועי פשיעה, לעומת 13 בשנה קודמת. אני עסקתי בנושא הזה בממשלה הקודמת. אמרתי יותר מפעם אחת, גם לשאילתות לא מעטות שהיו כאן, שזו עבודה סיזיפית. צריך לעשות אותה בשום שכל, בלי התלהמות, עם שיתוף פעולה גם עם החברה האזרחית, עם הרבה נחישות, עם תיקוני חקיקה שצריכים לעבור ועוד כהנה וכהנה דברים. לצערי יש פה משהו לא ברור לחלוטין, מדוע העסק הזה לא מתקדם. תראו, איתמר בן גביר הלך על הטיקט הזה בבחירות וקיבל מנדטים על זה, אין שאלה ואין מחלוקת. מממשלה שהביאה עלינו את שומר חומות, ממשלה שבתקופתה, מאז 2014 עד 2021, הגענו ל-126 נרצחים, סוף-סוף הייתה ירידה בעקומה, ואני ממש מקווה, קיוויתי ועדיין מקווה, שהממשלה הזאת תצליח במאמצים האלה, כי זה חשוב לכולנו. זה באמת לא נושא פוליטי. אבל כן צריך לשים בן אדם מתאים לאירוע הזה, ואי-אפשר לשים בן אדם שמשחק משחקים, שמצהיר הצהרות והולך היום להצהיר הצהרות בכלל בשטח שהוא צבאי סגור, בניגוד לחוק, ולצפות ממנו שיתעסק עם הדברים האלה. הוא פשוט לא מתאים.

לכן אני חושב שמדיניות ההכלה של בנימין נתניהו ראש הממשלה לאיתמר בן גביר היא בלתי נסבלת. לא בדבריו, שהוא מדבר ומחמם את הגזרה כולה לקראת חודש הרמדאן ופסח, ולא בהתנהגות היום-יומית שלו.

צריך להפסיק את מדיניות ההכלה הזו, לסגור אותו בחדר, להגיד לו שיפסיק לדבר ויתחיל לעבוד.

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, אני מבקש להקריא איזשהו מסרון שמסר חבר שלי, מעולם לא ראיתי אותו אבל הוא חבר שלי, אנחנו מתכתבים כמה שנים בווטסאפ. אני רוצה להקריא את מה שהוא כתב. הכותב הוא רופא פנימאי וגסטרואנטרולוג, בוגר ישיבת ההסדר בשעלבים וסטודנט לתואר שני בפילוסופיה יהודית בבר-אילן: זו יכולה להיות שעתו היפה של הציבור הדתי-לאומי בישראל. דווקא הם, שחשו נרדפים בעבר וכעת זכו במרב הכוח הפוליטי, יכלו לגלות גדלות נפש למען אחיהם, בני עמם, שחשים שהקרקע נשמטת תחת רגליהם. אנשי הכיפות הסרוגות ומנהיגיהם יכולים היו להוביל את הקריאה לשמירה על אחדות העם בישראל ולהיות הראשונים בקריאה להידברות. אבל כל זה לא קרה. בשם שלטון הרוב, מנהיגיו הפוליטיים של הציבור הדתי-לאומי נוהגים בדורסנות חסרת כל מעצורים, מתנגדים לכל הידברות אמיתית ומרסקים את עצמאות בית המשפט. הפגיעה האנושה בציפור נפשו של הציבור הליברלי בישראל אינה מטרידה אותם. הפגיעה האנושה באחדותו ולכידותו של העם בישראל אינה מדירה כל שינה מעיניהם. העובדה שהרב קוק האב היה בוש ונכלם, בהם, בדרכם, בסגנונם, בשנאתם היוקדת לאחיהם בני עמם, אינה מציקה כלל למי שרואים עצמם כתלמידיו של הרב קוק, כממשיכי דרכו. מסתבר שקידוש האדמה, האבן והסלע בקדושה עליונה יבוא תמיד על חשבון החמלה, על חשבון רוחו וליבו של האדם שעימך, אחיך באשר הוא. במקום להפוך את אבני הכותל לסמל ללב אנוש, רגיש ופועם, הפכו הם את לב עצמם לאבן קרה, נוקשה, אטומה ואדישה, שאינה קשובה לכאבם ולזעקתם של אחיהם, בני עמם וארצם. נותרו רק דבריהם האלמותיים של אחי יוסף: "אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו". הכותב הוא רופא, חבר שלי, פנימאי, גסטרואנטרולוג, בוגר ישיבת ההסדר בשעלבים וסטודנט לתואר שני בפילוסופיה יהודית בבר-אילן. אני גאה על החברות בינינו.

תודה רבה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נמצא. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תגידו, מישהו פה ראה את בן גביר? נעלם.

הוא לא מעז להראות את הפרצוף שלו כאן עכשיו. היו בחירות לפני חודשיים, הכותרת הייתה "הגיע זמן בן גביר",

אני באמת שואלת. אולי הוא צריך שעון מאמסלם, הוא לא מבין מה הזמן, מתי מגיע הזמן. שעת אמסלם. שעון קרטייה. לפי שעון אמסלם. זה נכון, קרטייה. אתם יודעים, כשאחרים אחראים לביטחון, בן גביר שלנו היה גיבור גדול, עלה להר הבית, פתח לשכות פרלמנטריות איפה שבא לו,

מה אכפת לו, אחרים אחראים על הביטחון. ככה נראה איש קטן עם צל גדול, ככה בדיוק זה נראה. אז בן גביר, יא גבר, בוא תגיד לי, מי בעל הבית?

אבל מאז שנבחרת סידרת שני בתים לנתניהו במימון הציבור. ומי בעל הבית?

אריה דרעי, שפרסת לו שטיח אדום, לעבריין? כפרה עליך, יא בן גביר, אתה אמור להילחם בעבריינים, לא להכניס אותם לממשלה, התבלבלת. זה לא הגיוני. אז מי בעל הבית, יא בן גביר?

סמוטריץ'? אולי סמוטריץ' הוא בעל הבית? יד אחת על הכספת של המדינה, וביד השנייה הוא עושה חלטורה בתור שר ביטחון עם פח של שמן. תגיד לי, יא בן גביר, מי בעל הבית? גפני, שאחראי לנו על ועדת הכספים, או שאר יהדות התורה, שקיבלה את כל התיקים השווים? מי בעל הבית? אולי ארגוני הפשיעה בנגב, שעל חשבון הכאב והפחד של הציבור בנגב, בבאר שבע, בכל הדרום, המערב הפרוע שיש שם, אתה נבחרת,

על הפחד של התושבים? לא פתרת, לא הגעת, הזנחת, שיקרת. אתה יודע מה, אפילו משילות על עצמך אתה לא יודע להחיל.

מי בעל הבית, יא בן גביר? אולי ארגוני הטרור שבמשמרת שלך רוצחים לנו את הילדים? ואתה רץ לאביתר. זה לא התפקיד שלך לרוץ לאביתר,

התפקיד שלך הוא לשמור על הביטחון שלנו. רץ לאביתר, לכנסת לא מגיע, רץ לאביתר,

אז מי בעל הבית, יא בן גביר? אני לא יודעת, אתה שר הטיקטוק, הפיתות, ילד מגודל עם אקדח של פיקות. אבל בוא אני אספר לך, יא בן גביר, מי כן בעל הבית: בעל הבית הוא אזרחי מדינת ישראל, שהולכים לבעוט אותך בחזרה למקום שממנו באת, למקום הפחדני שלך. אנחנו נעזור לאזרחי ישראל להחזיר את המשילות, כי העם שלנו הוא לא פראייר, והעם שלנו מבין שעובדים עליו. אז "הגיע זמן בן גביר" בן גביר, זמנך תם. תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נמצא. חבר הכנסת מאיר כהן, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, אדוני השר או גברתי השרה, השר. כנסת נכבדה, אמרנו לפני כמה שעות מעל הבמה הזאת שאנרכיה ופריקת עול היא סכנה למדינת ישראל, אמרנו לכם להיות זהירים ולא להשתמש בהתססה ובשיסוי, אמרנו לכם להיות זהירים בכבודם של חיילי צה"ל ובכבודם של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, של קציני צה"ל, אמרנו לכם שכל אמירה מיותרת ומתלהמת מבעירה אש. לצערי הגדול נבואות הזעם שכה זלזלתם בהן אך לפני כמה שעות,

אנחנו חווים ימים קשים, ימים של פיגועים וחוסר משילות, ימים של קרע בעם, ושאף אחד מהממשלה הזאת לא יברח מאחריות למציאות שבה אנחנו נמצאים, ומהאחריות שרובצת עליו לנסות ולהציל עוד משהו. מקרים שבהם מתנחלים תוקפים את בנינו ובנותינו הלוחמים והלוחמות של צה"ל ביהודה ושומרון, הם חציית קו אדום והמשך ישיר של אנרכיה, כפי שהיא התבטאה אתמול בשרפת הבתים בחווארה ובהתפרעויות חסרות הרסן. ליבנו שותת דם על הנרצחים שנרצחו אתמול,

לאורך התקופה, ודמם זועק מן האדמה. אבל חובה עלינו לא רק לנצח את הטרור, ועכשיו זאת חובתכם, אלא גם להציב גבולות ברורים לאותם אנרכיסטים ולהבהיר להם שמי שמרים ידו על חיילות וחיילי צה"ל, ומי שמנסה לדרוס קצין צה"ל, אנחנו נגדע את היד הזאת. זאת חצייה של כל הקווים האדומים. הלוחמים והלוחמות, אדוני ראש הממשלה, הם הבנות והבנים שלנו, כן, גם הנכדים שלנו. האחריות לפתחך, אתה ובן גביר תקפתם את הממשלה הקודמת וסיפרתם שאצלכם לא יהיו פיגועים, והמציאות טופחת לנו ולכם על הפנים. משילות הבטחתם, אנרכיה הבאתם, ביטחון הבטחתם, כאוס הבאתם.

במקום להתעסק בבעיות הליבה הקשורות לביטחון האישי, לאיחוי הקרעים בעם, אתם עושים את ההפך, מחריבים את בתי המשפט ואת יסודות הדמוקרטיה, לאנשים שיוצאים להתנגד ולזעוק את זעקתם, אתם קוראים "אספסוף של שמאלנים,

היותם ציונים ולוחמים ומלח הארץ לא עומדת לעיניכם. אדוני ראש הממשלה,

תתעורר מהר מאוד. המדינה הזאת לא תוכל לסבול עוד כאוס כמו שמתרחש היום.

חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חבר הכנסת עידן רול. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, היום הוא ערב חשוב מאוד עבור הציבור הליברלי בישראל, ערב שבו ציבור נחוש ומסור לאידיאולוגיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וליברלית יכול לסמן וי גדול וראשון, אבי מעוז התפטר מהממשלה. ואו. מה נעשה בלעדיו? ההומופוב השוביניסט הגזען, מה נעשה בלעדיו? מי יעמוד פה לספור את נאומי התודעה השקריים שלו? הוא אולי, כן, זה נורא מצער, זה מבאס את כולם. יום אבל לאומי.

ביום הזה, אבדה גדולה.

אוי

לפחות לסגן השר לשעבר יהיה עכשיו זמן ללכת למצעד הגאווה בירושלים, כי משרד לנהל,אין לו. אבל בנימה של רצינות: ילדינו,

שלכם, ילדי ישראל ניצלו היום מהמוח המעוות, החולני, המיזוגיני, ההומופובי,

והוא פחד בגלל שציבור רחב של ראשי עיריות, של מורים ומורות, של הורים, של תלמידים, של אנשי חינוך, של אנשי ציבור, סימן פה קו אדום. ציבור ליברלי ענק קם בצעקה גדולה, בצורה לא מאורגנת, ואמר: עד כאן, האיש החולני הזה לא יחנך את הילדים שלנו, האיש הגזען הזה לא יהיה שומר הסף של מערכת החינוך בישראל. אז תדעו טוב טוב, כל אותם אנשים שזעקו, שכתבו, שהפגינו, שהשביתו, שאיימו, הוא לא התפטר, אבי מעוז פוטר על ידכם, על ידנו. וזה אות גדול שצריך לסמן לכל אחד ואחת שנלחמים בימים אלו על דמותה הדמוקרטית והליברלית של מדינת ישראל, שלמחאה ציבורית יש כוח גדול. כל יום שואלים אותי אנשים עם עיניים כלות, באמת, כל שעה: האם המחאה עוזרת? והינה תשובה חד-משמעית: מחאה עוזרת, למחאה ציבורית יש כוח. המחאה הציבורית הזאת התחילה במאבק מול הגזען ההומופוב אבי מעוז, והמחאה הזאת כבר מראה הישגים.

תמשיכו, תיאבקו, תצאו לרחובות, תפגינו. לכו בכוחכם זה, ותושיעו את ישראל.

תודה. חבר הכנסת סימון דוידסון. אדוני היושב-ראש, חבריי,

אני קורא לזה "נאום הקשקשן הלאומי". קודם כול אני רוצה לפנות לכמה מחבריי, ממכריי, ליוסי, לרמי, לאריה, לעזרא, לזאב, ואני שואל אותם אחרי כמה חודשים, למה ציפיתם? למה ציפיתם כשהתווכחתם איתי ימים ולילות ואמרתם: אנחנו הולכים להצביע למושיע הלאומי,

התווכחתם, ניסיתם לשכנע גם אחרים, אותי אי-אפשר היה לשכנע,

ניסיתי לשכנע אתכם, זה היה בלתי אפשרי, והצבעתם למבטיח הלאומי, לשר לביטחון לאומי, הקשקשן הלאומי. בכנסת העשרים-וארבע הופיע בן גביר בכל אירוע ביטחוני. בכל היתקלות, בכל פיפס, הופיע הקאובוי, היה מגיע עם האקדח, מנפנף לכל עבר, פותח בשייח' ג'ראח לשכה, עושה תקשורת,

מספר לכולם סיפורים. קשקשן אמיתי, אפס מאופס שלא עשה שום דבר בחיים שלו ובא לנהל משרד לביטחון לאומי. ראש הממשלה שלנו נתן את המפתחות למשטרה לבן אדם שלא הייתי נותן לו לנהל את חנות המכולת בשכונה שגרתי בה כשהייתי ילד. כלום הוא לא עשה בחיים, ונתנו לו לנהל את המשטרה. מה הדבר הראשון שהוא רצה לעשות, שהיה לו הכי חשוב, ועל זה ישבנו שבועיים? לשנות את השם למשרד ל"ביטחון לאומי". 6 מיליון שקל זה עלה. 6 מיליון שקלים.

לנו. עם ישראל צריך לשלם על השם, על השטויות האלו. הדליק את השטח בכל מקום שהוא היה בו, הדליק את הכנופיות שלו שהוא גדל איתן, שתומכות בו ותמכו בו, עשה הכול כדי שהשטח יבער. אז בוא אני אגיד לך, מר איתמר בן גביר, קשקשן שכמוך: הצלחת. מה שהיה אתמול בלילה היה בעקבות שנה וחצי של הבערת השטח, של הדלקה של הכנופיות. אתמול ראינו, וזה התפוצץ לנו בפנים, לנו, לעם היהודי, לעם שעבר כל כך הרבה פוגרומים, מאות שנים של פוגרומים. אנחנו התנהגנו כמו אחרוני העבריינים. יהודים עשו את זה, שרפו בתים, הדליקו את השטח, שרפו מכוניות של אנשים חפים מפשע. נא לסיים. אז אני רק רוצה להזכיר לכם, לכל אלה, עזרא וכל מי שאמרתם: כשאתם שמתם את הפתק של הקשקשן הלאומי בקלפי, אני רוצה להזכיר לכם שזה אדם עם 53 כתבי אישום, שמונה עבירות של התפרעות

הפרעות לשוטר, הסתה, גזענות ותמיכה בטרור, מה חשבתם כשהצבעתם לאדם כזה? טעיתם, וטעיתם בגדול.

תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן. חוץ מקשקשן, הייתי מחליף, בגלל פורים, לרעשן. זהו, רעשן זה פורים. אם היינו פה בפורים, הייתי מביא רעשנים לכולם, אבל אנחנו לא נהיה פה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, הפיגוע המחריד והפרעות בחווארה משכו את תשומת הלב הציבורית אתמול, ובצדק. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לספר לכם כאן על עוד משהו שקרה אתמול, והוא מאוד חשוב לי באופן אישי. אתמול במהדורה המרכזית של חדשות 13 שודר תחקיר של עמותת תנו לחיות לחיות ועמותת סנטיאנט על הכלבייה במושב צור משה, כלבייה שמעניקה שירותים למגוון יישובים וגם לצה"ל. לקרוא למקום הזה כלבייה פשוט חוטא למציאות, מדובר במלכודת מוות לכלבים, גיהינום על פני האדמה. בעזרת תחקירן שהצליח להשתחל למקום, נחשפנו לחלק קטן ממה שקורה שם: כלבים שמתבוססים בדמם בתאים, מכות, איומים, חניקות, הרעבה והזנחה פושעת. "אני יודע שכמעט כל גור שנכנס לכלבייה הזאת הולך לצאת מפה בשקית שחורה", אמר התחקירן שהושתל במקום. כשהיו צריכים לפנות תאים מכלבים כדי להביא כלבים חדשים, שיוסיפו עוד כסף לכלבייה, החליט בעל המקום לזרוק כלבה לתוך כלוב של להקה. הכלבים קרעו אותה לגזרים והרגו אותה. הזעקות עוד מהדהדות באוזניי. אני בספק כמה מכם היו מצליחים להירדם בלילה אם היו צופים בתחקיר הזה, כי אני לא הצלחתי. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כי הטירוף הכי גדול בכל הדבר הזה הוא שאנשים ידעו מה קורה שם. במשרד החקלאות עשו ביקורת במקום בעבר וידעו, גם בצבא ידעו, ואף אחד לא עשה כלום כדי לעצור את זה. רק שלושה שבועות לאחר מכן הגיעה התגובה ממשרד החקלאות שהם סגרו את הכלבייה, אבל רק לקליטת כלבים חדשים. מעל 100 כלבים נותרו שם, חשופים לאלימות מצד בעל המקום. רק לאחר שידור התחקיר התחילו איזשהו זימון של תשאול ראשוני. מדוע בעל הכלבייה, חלאת המין האנושי, אורי כהן,

המדינה מתייחסת לבעלי החיים שבאחריותה בזלזול, בתת-תקצוב ובהזנחה פושעת. אני דורשת ממשרד החקלאות לשלול את ההיתר של הכלבייה הזאת ולקחת משם את כל הכלבים, וממשטרת ישראל, להביא את אורי כהן בפני הדין. לא ייתכן שממשלה אחר ממשלה לא לוקחת אחריות. במדינת ישראל מיליון צמחונים, טבעונים ופעילי בעלי חיים משלמים גם הם מיסים, גם הם רוצים שיטפלו בדברים שחשובים להם. זו אחריות של הממשלה. ולך, אורי כהן, אני מבטיחה דבר אחד: עד שאתה וכל העובדים שלך וכל מי שנחשף לדבר הזה לא ישב בכלא, אני לא אשב בשקט,

תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שוב אעמוד כאן ושוב אשתתף בצער הנרצח בפיגוע. כמעט בכל יום אני מוצאת את עצמי עומדת ומשתתפת ומצטערת. הטירוף הזה פשוט לא נתפס. לאן אנחנו הולכים? אין רגע אחד של שקט. אנחנו כמעט שלושה חודשים, וחושך על פני תהום. זה לא ייאמן מה שקורה כאן. לא זכורה לי תקופה כל כך כאובה, של חוסר ביטחון כזה.

באמת נגמרו המילים, אז ליבי עם כל המשפחות שמאבדות ואיבדו את היקירים להם.

בנאומי הקודם התחלתי שיח בנושא הפגיעה בנשים בעקבות ההפיכה המשטרית שעומדת בפתח. ברשות אדוני, אמשיך בכך. אני מזכירה לכולם כי בשנה הקרובה יתקיימו בחירות לרשויות המקומיות. רק לפני כמה שבועות ישבנו בבית הזה בכנס לעידוד נשים להתמודדות בבחירות המוניציפליות. אני מזכירה לכולנו שלפי ההסכמים הקואליציוניים, ההפרדה המגדרית תותר בחוק. כלומר כבר בקרוב נתחיל לראות חוקים שיפגעו במרחב הציבורי של הנשים, נראה הפסקת העסקה של נשים בטענה שיהיו לקוחות שלא ירצו לקבל שירות מנשים ובכך משרות יהיו מסומנות לגברים בלבד. בכל מוסד ציבורי או פרטי אשר נותן שירות לאזרח מהסניפים שלכם, מהבנק ועד לקופת החולים הקרובה לביתכם, נראה עלייה במקרים שבהם נשים חילוניות ודתיות גם יחד שיבקשו לקבל שירות,

קופות חולים, חברות סלולר, יתבקשו להיכנס בכניסות צדדיות הרחק מעיני גברים. תהיה פגיעה בחופש התנועה של נשים. כך, יותר לחברות האוטובוסים להימנע מלהעלות נשים, ואף יקוימו קווים עם הפרדה מגדרית בישראל. נראה הפרדה מגדרית באירועי תרבות ובטקסים ממלכתיים. נראה הפרדה מגדרית באקדמיה. האקדמיה מאפשרת לכולם את החופש לקבל השכלה גבוהה, ואתם רוצים לבצע הפרדה מגדרית במוסדות האקדמיה, דבר שיוביל לפגיעה קשה במרצות אקדמאיות ובכל אישה שעובדת בקמפוס. אדוני היושב-ראש, איך נותנים יד לפגיעה בייצוג נשים בכנסת, בממשלה ובתפקידים בכירים? הרי לחברי הממשלה הזו יש, נא לסיים.

ויש להם בנות נכבדות. האם אתם באמת סבורים שהן נחותות מכם? אני אמשיך לאחר מכן.

תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. ערב טוב. צריך להגיד לילה טוב, כמעט חצות. כמעט, כן. כבוד היושב-ראש, חבריי פה, אני חושבת על הפיגועים הרצחניים גם אתמול, היום הובאו שני אחים לקבורה, והיום נרצח אדם נוסף. אני מהרהרת מה הקשר להבטחות הגדולות לטפל במשילות, במעשי הטרור, לצמצם את התופעה הזאת של חוסר היכולת לשלוט במה שקורה כאן בהיבט הביטחוני.

הממשלה הזאת קיימת חודשיים, והיא לא שולטת בכלום. אז נגיד שרק בתקציב היא לא הייתה שולטת, ואנחנו מבינים שזו פארסה, ופורסם משהו כללי כזה שאף אחד לא יודע, אני בטוחה שהשרים לא יודעים מהם הסעיפים, מה יהיה להם, מה לא יהיה להם ומה היה בעבר,

נגיד שתקציב שמבטא סדרי עדיפויות של ממשלה נורמטיבית שעובדת ומקדמת את הציבור, שלא לדבר על האזרחים, שרוצים להסתכל למעלה ולהבין במה שונה הממשלה הזאת מהקודמת, מה שינוי סדרי העדיפויות, הם לא יצליחו למצוא, נגיד שזה לא עובד, אבל כלל המערכות לא עובדות? כשראש ממשלה שולח נציגים לעקבה ועוד לפני שהם חוזרים שני השרים שהוא מינה, והוא ידע מיהם,

אנשים שכל ההיסטוריה שלהם מספרת על קיצוניות והתלהמות, ממנה אותם לתפקיד, ועוד טרם חזרו מעקבה הם כבר אומרים שזה לא מחייב אותם, איזו ממשלה זאת, שהשרים לא עובדים בממשלה? זה לא נראה לכם מוזר? יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, אני אומרת: נגיד. אבל ביטחון? איזה קמפיין עשיתם?

אמרתם, אתם תעשו, אתם תביאו, אתם תשפרו. אני חושבת על החיילים, בעיקר על החיילים, אתם יודעים ששנים רבות הייתי בצבא, ואני אומרת, מה המשימה של החיילים? מישהו יודע? הם נשלחו ליהודה ושומרון עכשיו כדי לתפוס את המחבל.

שהם מתעסקים בלכבות שרפות של פורעי חוק אנרכיסטים ששרפו את הכפרים. אז הם רודפים אחריהם, ואז המח"ט שלהם מותקף, והם עצמם זורקים עליהם אבנים. תגידו, מה קורה פה? אלה חיילים? ילדים של כולנו, לא של כולנו, גם את זה צריך להגיד, רק של חצי מאיתנו, כי כבר נאמר פה שחצי ילמדו תורה, וחצי ישרתו. במה ישרתו? בלרדוף אחרי מחבל או לטפל בשרפת בתים של אנשים חפים מפשע? זאת התכלית של חיילי צה"ל? לשם התכוון ראש הממשלה לשלוח אותם? זאת המשימה שהם מחויבים לה?

למח"ט שהם רואים נא לסיים. אני כבר מסיימת, למח"ט? לסמוטריץ'? לבן גביר?

הכאוס הזה לא יכול להימשך. צריך להודות בפה מלא: אין משילות כי אין ממשלה, ואנחנו נעשה את הכול כדי להביא שוב את השפיות למדינת ישראל וכדי לשרת את הציבור, כל אחד לא רק את הציבור שבחר בנו, כי מגיע לעם הזה, שסובל כל כך בימים האלה,

תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. אני בטוחה שבדיוק כמוני גם אתם מרגישים את תחושת הכאוס ומלאים בדאגה. אז מה בעצם קורה לנו? יש פה צבר תהליכים שהתלכדו. נתניהו ומשפטו בצד אחד, ובצד השני שותפיו הפוליטיים שכל הכוכבים הסתדרו להם, ובאמצעות רמיסת בג"ץ הם יכולים סוף-סוף להוציא לפועל את כל החלומות הכי פרועים שלהם, שעד היום בג"ץ לא אפשר פשוט כי הם עמדו בניגוד לחוקי-היסוד או שהם פגעו בחלשים או שהם סתם היו מושחתים. ראו ערך השתמטות מצה"ל, הדרת נשים, העלאת קצבאות רק לאברכים או חוק דרעי 1, חוק דרעי 2, ואולי בקרוב יהיה חוק דרעי 3. מה שעומד בבסיס הרצון שלהם הוא לייצר הפיכה משפטית, ולכן כשזה האינטרס, כשהאינטרס הוא אישי, זה מהסיבות הפוליטיות שלו, ואלה מהסיבות הסקטוריאליות שלהם, אני לא צופה וגם לא רואה שיש רצון כלשהו מצידם לבצע תיקונים משמעותיים בחוקים שמקודמים בימים אלה. עכשיו אנחנו נמצאים בעת היסטורית,

כיוון שיש לנו כאן כמה משברים מאוד מאוד רציניים בגזרות השונות, וזה פשוט מתפרץ עלינו בבת אחת. בגזרה הביטחונית הזירה הפלסטינית היא באמת במצב הלוהט ביותר מזה שנים. ביהודה ושומרון יש התפוררות של הרשות הפלסטינית וקריסת התיאום הביטחוני. בעזה, מאז הקמת הממשלה חזרה מדיניות הטפטוף. עשרות רקטות כבר שוגרו לעבר ישראל. מזרח ירושלים, עוד ועוד פיגועים יוצאים משם. הולכת שם אנרכיה. האיום האיראני נמצא במקום המסוכן ביותר מאז שיצאנו לדרך. נתניהו אמר בזמנו שמבחינתו 20% זה הקו האדום, 20% של העשרת אורניום, ועכשיו אנחנו כבר נמצאים ב-84%. אלו העובדות. בגזרה המדינית, גם האמריקאים והאירופים בוחנים כל הזמן מהצד ושאלים: רגע, זו מדינת ישראל שהיא שותפה שלנו? כשהם רואים את מדינת ישראל מתרחקת כל כך מהדמוקרטיה, מהמודל הדמוקרטי, גם הברית הזו בסכנה. כלכלית, השקל נחלש. השקעות של מיליארדים, מיליארדים, יוצאות מכאן כל יום. אינפלציה משתוללת. ריבית שעולה ועולה. האנשים עם משכנתאות כבר לא יכולים יותר. והמשבר הכי חמור הוא המשבר החברתי,

התקציבים של תקציב המדינה לא הולכים באמת לפריפריה ולחלשים אלא הולכים לצרכים סקטוריאליים שמעודדים עוני, מנציחים עוני, והכי גרוע, גורמים לקהל גדול וחשוב במדינת ישראל להרגיש שהשלטון במדינה שונא אותם. אנשים מרגישים שהממשלה שלהם שונאת אותם. זה אולי הנזק הכי גדול שיש. בשורה התחתונה, מתוך מצוקה אישית נתניהו מוביל אותנו כאן למשבר חוקתי, כלכלי,

עוד לא מאוחר מדי לעצור את הטירוף הזה, אבל כדי שזה יקרה אני מאמינה שכל עם ישראל צריך להתלכד ולומר: עד כאן. זה לא קשור לימין או שמאל. פשוט צריך לעצור את הטירוף הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון,

תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אז בימים האחרונים עלה פה הרבה שיח על הנושא העדתי, אולי בגלל הכוונות הפוליטיות שלכם לשסע, לשסות אותנו זה בזה, להסיח את דעתנו קצת מהמהפכה המשטרית. אבל אתם יודעים מה?

כשאתם משתמשים בפצע העדתי הכאוב בחברה הישראלית, בגלל שאתם רוצים שהציבור ישייך את בית המשפט לאליטה, אתם לא פוגעים רק בבית המשפט או רק באופוזיציה, אתם פוגעים בכם, כי אתם מאבדים את אמון הקהל. כולם יודעים שאתם לא נציגים אותנטיים, ואפשר לראות את הרולקס שלכם למרחקים. אתם כבר מזמן לא דואגים לדיור הציבורי, למאבק בהעלאת שכר המינימום או לקצבת הנכות, אתם לא דואגים לסל בריאות הגיוני. אתם דואגים לחברים שלכם, לטייקונים, להכפלת תקציב הביגוד. היום יצא לי קצת לעלעל בחוק ההסדרים, וראיתי שהחלק של צמצום הנטל הרגולטורי במוצרי מזון במטרה להפחית את יוקר המחיה בוטל. ממש מעניין למה. זה ברור: אכפת לכם רק מעצמכם ומהחברים שלכם. נטשתם את הציבור הישראלי הרחב מזמן. יוקר המחיה לא מעניין אתכם. מעניינת אתכם ההישרדות הפוליטית. זאת המהות של ההפיכה, וזה מובן שאתם מעוניינים רק בה. אין לכם בעיה שנשים מזרחיות לא תתקבלנה ללמוד עם נשים אשכנזיות, אין לכם בעיה שאתיופים לא יתקבלו לבתי ספר, אין לכם בעיה שנשים לא תהיינה בתפקידים בצבא אולי גם בכלל, אין לכם בעיה שגברים יחליטו על נשים, אין לכם בעיה שממשלה של גברים תיקח את כל הכוח לידיה ותחליט על כולנו. אתם שיכורים מכוח. רוטמן וסמוטריץ' פותחים בקבוקי ויסקי ושותים לשוכרה בזמן שהציבור הישראלי נקרע לגזרים. שיכרון הכוח הזה בזמן שהמדינה בוערת, עוד יפיל אתכם, כי אותו ציבור שהם יוצאים נגדו, מאות אלפי אנשים שבאים עם הילדים שלהם מכל רחבי הארץ, עם דגלי ישראל, שבאים להילחם על המדינה שלהם, יעמדו בקריאות של השלטון המנותק שקורא להלום בהם,

אנחנו ניאבק על הבית שלנו, ניאבק על כך שלא יפגעו בזכויות שלנו, ניאבק על מדינה דמוקרטית ושוויונית, ניאבק על זה שתהיינה עוד הרבה נשים שעושות ספונג'ה במליאת הכנסת, ושאף אחד אחר לא יחליט בעבורן, ואני בהן.

תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי. גם פאנלים. גם פאנלים,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי, יבגני, ערב טוב.

אני רגע רוצה לחזור לנושא שעליו אנחנו מדברים, צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין, רק כדי להסביר את עוצמת הכאוס ואת החשיכה שאנחנו צועדים אליה. בעולם יש שימוש נרחב מאוד בכלים חד-פעמיים מפלסטיק, ובאמת, בהגדרה, משתמשים בהם פעם אחת ואז הם הופכים לפסולת. זה איזשהו אבסורד כזה. מוצרי הפלסטיק החד-פעמיים גורמים לנזק מאוד מאוד משמעותי לסביבה, הם גורמים נזק לקרקע, למי התהום, כמובן לחי ולצומח. אתם מכירים את הסרטים המזוויעים על השלכות הפלסטיק. הם פוגעים בתשתיות הביוב והניקוז, בנוף, באוויר וגם באוקיינוסים. היקף הנזק שנגרם מהשימוש בפלסטיק תלוי בין השאר באופן הטיפול בפלסטיק ובפסולת בכלל, ובמקומות שבהם הטיפול הוא מוסדר יהיו פחות נזקים. נכון שבישראל רוב הפסולת מטופלת, אבל שיעורי ההטמנה מאוד מאוד גבוהים בהשוואה למדינות מערביות אחרות. בערך 80% מהפסולת בישראל מוטמנת ורק 14% ממוחזרים. בישראל נצרכות כמויות גדולות מאוד של כלים חד-פעמיים, ומשנה לשנה הכמויות האלה הולכות וגדלות. ב-2020 נצרכו כ-11 מיליארד פריטים של כלים חד-פעמיים מפלסטיק, 1,200 פריטים לאדם בשנה. זה פי חמישה מהממוצע האירופי, זאת עלייה של 122% במספר הפריטים הכולל ו-82% בצריכת הכלים לנפש מאז 2009. בישראל מיוצרות 900,000 טונות פלסטיק בשנה, 7% מהם הם כלים חד-פעמיים, ורק 7% מפסולת הפלסטיק מגיע למחזור. 90% מהזיהום בחופי ישראל הוא פלסטיק. כלים חד-פעמיים ממלאים 19% מנפח הפסולת בשטחים ציבוריים. המצב קשה מאוד. ייצור הפלסטיק רק הולך ועולה בארץ. הפלסטיק לא מתכלה, הוא מושלך לפח האשפה ובסופו של דבר מגיע לאתרי ההטמנה באדמה. כשחוקקו את מס הכלים החד-פעמיים שהוטל על ידי הממשלה היוצאת, הכוונה הייתה לצמצם את השימוש בכלים המזיקים לסביבה,

ההוכחה היא שבחודשים נובמבר 2021, שאז חוקק החוק,

ועד אוקטובר 2022, צריכת הכלים החד-פעמיים ירדה ב-26% בממוצע. אז בעוד מדינות שונות בעולם מקדמות מיסוי ואיסור יבוא, הרי שאנחנו חוזרים אחורה ומבקשים לבטל את המס ולהחזיר את מדינת ישראל כמה צעדים אחורה ביחס לאחריות שלנו על איכות הסביבה.

משפט אחרון. ולא אמרתי דבר על הפסד הכנסות המדינה מהמס שצפוי כתוצאה מביטול המס הזה, כ-330 מיליון שקלים. תודה רבה.

חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת נאור שירי.

האמת, הותקלתי, לא הייתי בטוח. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש אמביוולנטיות מסוימת כשעולים לפה ומדברים על חקיקה מסוימת,

אנחנו מדי פעם נגררים לדבר על ענייני דיומא או על עניינים שמעניינים אותנו. הרי אף אחד לא מתעסק באמת בנושאים שעל סדר-היום.

כי זה הרי לא באמת משנה, נכון? לא באמת משנה מה נעשה, לא באמת משנה מה נגיד, לא משנה כמה אטומה תהיה החקיקה שאתם מביאים, אתם לא באמת תקשיבו. וזה דווקא חוק נהדר להמחיש את זה. 75% מאוכלוסיית העולם נגד השימוש בכלים חד-פעמיים. כל מי שקצת מסתובב או מטייל במדינה שלנו, ואתם הרי אמורים להיות אוהבי המדינה,

זה הצד החזק. אתם אוהבי המדינה, אנחנו ה"עוכרי ישראל". אתם מטיילים במדינה. אתם לא שמים לב לכמות הג'יפה וכמות הפלסטיק שסובבת את הסביבה שלנו? אני בכלל לא מדבר על נהרות, בכלל לא מדבר על מה שקורה בים, ואני מבלה, לפחות עד שהגעתי לפה ביליתי הרבה שעות בים. בים יש בעיה אחת: הוא מכיל הרבה מאוד דברים. אתם מכירים את זה? אתה יכול לזרוק שקית לים, אתה יכול לזרוק כוס לים, או התנועה השנואה עליי, בכלל שנוא עליי שמעשנים, אבל התנועה הזו,

מכיר את התנועה הזו, שאנשים שמעשנים זורקים את הדברים,

מיכל שיר, את כבר לא אמורה לזכור את זה.

הפסקתי לעשן רק לפני ארבעה חודשים.

זו תנועה שאי-אפשר להיגמל ממנה. אולי אפשר להיגמל מעישון, אבל התנועה הזו היא התנועה הכי מעצבנת, כי הים שלנו סופג הכול. אין מה לדבר על זה שבכל העולם התנועה היא בדיוק הפוכה, אבל האמת היא שאולי אפשר לשייך את זה למה שקורה במדינה, כי בסוף אתם מנסים להחזיר אותנו בכוח אחורה, אתם אפילו מנסים להחזיר אותנו עד ימי הביניים. אז החקיקה הזו בסך הכול עושה היגיון עם הדרך ההזייתית שאתם נוהגים בה. אתם מבטלים מס סתם, לשים לנו את זה כרועץ, בעיניים. לא מתייחסים לסביבה, לא מתייחסים לדורות הבאים. זה פשוט חלק ממה שאתם עושים. עכשיו, אני אגיד יותר מזה, או לא יותר מזה: אין שום דבר טוב שעשיתם בחודשיים האחרונים.

הטוב היחיד שאתם עושים זה דואגים פה לעוד כיסאות מסביב לשולחן. לא הספיקו לכם עוד כיסאות מסביב לשולחן, אתם עושים פה עוד שורה. יש פה עוד אחד שצריך לדאוג לו לכספים קואליציוניים ותפקיד משמעותי בתפקיד חסר המשמעות שלו בתור שר המשפטים, בינתיים הוא הפך להיות השען היומי שלנו. יש עוד שרה לענייני כלום ושום דבר, שהיא תעמולה אחת שקרית, שכל היום לוחצת רווח על מחשב שבכלל נעול,

וחושבת שאנחנו איזה ילדים קטנים, שלא שמים לב שהיא לוחצת בכלל על מחשב כדי לעשות פוזות שאין לה מדפסת.

היא מצטלמת בלשכה בכנסת, כשכולנו יודעים שיש מדפסות בכנסת,

אז מילא לשקר, לוחצת על רווח במקום Alt Control Del, להקיש את הסיסמה, להיכנס למחשב ואולי לעבוד.

אבל אין לה עבודה. אין לה עבודה. העבודה היחידה שלכם, משפט אחרון באמת, היא פשוט להשחית את כל מדינת ישראל ולפורר אותנו. פשוט זה גדול עליכם, והגיע הזמן להודות בזה. אופיר כץ, זה גדול עליכם. תודה רבה. ימים יגידו. אתה פשוט היחידי במליאה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה. אנחנו באמת חוששים גם לתת לכם עוד ימים. ב-60 יום לא עשיתם כלום. רק יותר גרוע. אין מדד אחד שלפיו עשיתם משהו טוב.

כלכלה, אפס, ביטחון, אפס, חינוך, אפס. אתם פשוט אפסים. למה אתה אומר? אבי מעוז התפטר. העניין הוא, נאור, שאנחנו לא בדיוק שואלים אתכם, חבר הכנסת סובה, לרשותך שלוש דקות. אתה מאבד מנדטים כל יום. לא סתם אתם מאבדים מנדטים. אנחנו לא שואלים אתכם אם להמשיך או לא. זה לא תלוי בכם בכלל. זה לא תלוי בכם. אנחנו לא שואלים אתכם.

אני

אני לא אשכח לעולם איך מנור סולומון שיחק איתנו, כשמדינת ישראל הוציאה אותו מהתופת באוקראינה והוא בא לשחק, הפתיע את כולנו. אז קודם כול, כדורגל זה דבר טוב. לקח את הסרטונים לפולהאם, השוויץ. אופיר, קח את העצה שלי, אתה יושב-ראש הקואליציה, בוא נחדש. אומנם המאמן צחי הנגבי הלך עכשיו להיות ראש המל"ל, אבל נמצא מאמן אחר. בוא קצת נוציא אנרגיות, כי מה שקורה פה בין האופוזיציה לקואליציה זה רע,

אתם רוצים שאני אקים לכם שוב את קבוצת הכדורגל? קודם כול תהיה מאמן. מיקי, בוא תהיה מאמן. אני מוכן שאתה תהיה מאמן. לא, אני אתן לכם את ניר, את היועץ שלי.

לכם

ואם אנחנו נוכל לפחות קצת קצת להתחיל את ההידברות על המגרש, אז אולי גם אלה שלא משחקים כדורגל ואלה שלא מבינים כדורגל יתחילו להקשיב לנו, כי עשינו דבר נפלא בכנסת הקודמת, למרות כל הוויכוחים ולמרות כל הבלגן. היו לי תוכניות לשלוח אתכם לחו"ל. פשוט ראיתי את נאור, איך הוא מתרגש כשהוא רואה את משחקי הכדורגל. אני בטוח שהוא גם יתרגש על המגרש. נאור שירי, יכול להיות שתהיה לו בעיה, כי הוא רגיל לכדוריד. הוא ישחק עם היד במקום עם הרגל. אל תדאג, גם בכדורגל הוא טוב.

אבל תאמין לי,

דווקא במשחקי הנבחרת לקטרגל של הכנסת מצאנו נקודות משותפות. גם היו ויכוחים, וגם התלוצצנו וגם צחקנו אחד על השני, אבל ידענו להסתדר, וידענו גם, הכי חשוב, להקשיב אחד לשני. עכשיו, הטרור לא בא אתמול, הטרור גם לא בא לפני שנה וגם לא לפני שנתיים. הטרור היה לפני 100 שנה, הטרור היה גם לפני נתניהו, וצר לי להגיד, כנראה גם יהיה אחרי נתניהו. הבעיה היא איך אתה מגיב לטרור. 14 הרוגים בחודש אחד זה לא בא סתם. אנחנו יודעים שיש אנשים שמכוונים את הטרור. הם יושבים בעזה. הם לא רק מעודדים את התושבים ביהודה ושומרון, בערים הפלסטיניות, לצאת ולהרוג, אלא גם מברכים על הרצח. ולכן הסיפור הזה זה סיפור שמתישהו יחזור על עצמו.

אפשר להתנחם ולהגיד: אני רוצה שקט ביהודה ושומרון, להפיל הכול על השופטים, להפיל על הרפורמה משפטית, להגיד שבג"ץ מטרפד את הלחימה שלנו בטרור. אבל מצד שני, אפשר גם להסתכל כמה שנים אחורה.

אני מסיים, חצי דקה, כי בכל זאת רציתי את ההקדמה על כדורגל. אז מספיק להסתכל איך בנימין נתניהו, ראש הממשלה, התנהג כלפי רצועת עזה. אני כבר לא מדבר על 2011, שחרור מחבלים, אני כבר לא מדבר על צוק איתן, אני כבר לא מדבר גם על עמוד ענן. תסתכלו איך הוא מתחנן היום שקטאר ימשיכו להעביר כסף לחמאס, שמעודד את הטרור ומעודד את הרוצחים. כל עוד אנחנו לא נדבר על זה, הפיגועים, לצערי הרב, יימשכו. תתחילו לדבר על זה, תתחילו לטפל במקור האמיתי של הטרור, ואל תפילו את זה על השופטים, ובטח ובטח אל תפילו את זה על האופוזיציה. תודה רבה.

חבר הכנסת זאב אלקין. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני לא רוצה להפריע לשר לדבר בפלאפון במליאה, אבל בכל זאת חייבים להזכיר אותו, וכמובן חברי הכנסת, אני חושב שלכאורה אין קשר בין האירוע שאנחנו כולנו חלק ממנו כרגע, בדיון הזה, לבין האירוע שהיום מרעיד את מדינת ישראל בדיון על הרפורמה המשפטית. אבל האמת שיש קשר, וקשר הכי ישיר. הצו הזה שאנחנו דנים עליו הוא צו שלכאורה לוקח דבר שבעיניי רוב הסיכוי שהוא נכון, ומבטל אותו, את הסיפור של המס על הכלים החד-פעמיים. למה עושים את זה? עושים את זה כי זה הפך לסמל של משהו שעשו כביכול בכוחנות כדי לפגוע בציבור מסוים. אגב, האמת היא לא כזאת. אני יכול לספר לכם, חבריי חברי הכנסת, כשהייתי השר להגנת הסביבה, אגב, בקואליציה שמפלגות חרדיות ישבו בתוכה, באו אליי אנשי משרד האוצר, אביגדור ליברמן לא היה אז שר האוצר, שר האוצר היה דווקא משה כחלון, והציעו להעביר מהלך כזה, במסגרת התרומה שלו לנושא הסביבתי.

בסוף זה לא הגיע לשם, כי לא היה חוק הסדרים. אבל הנושא הזה בהחלט נולד הרבה לפני שאביגדור ליברמן נכנס לתפקיד שלו כשר האוצר, ולכן בינו לבין רצון לפגוע בציבור החרדי אין כלום. אבל בגלל שבתהליך חקיקתו הוא בצדק או שלא בצדק הפך לסמל של משהו שנועד לפגוע בציבור מסוים, מה שעשתה הקואליציה הנוכחית, בלי לחשוב בכלל אם זה טוב,

היא אמרה: דבר ראשון אני מבטלת את זה. אגב, בדיוק כמו שקרה עם המס על המשקאות הממותקים. למה אני מדבר על זה? כי כל מי שמבין מה קורה היום סביב הרפורמה המשפטית ורוצה רפורמה משפטית, מבין שזה מה שיקרה לה. אם הקואליציה תמשיך בדרך הזאת, כמו שהיא הולכת היום, לא תישאר לא רפורמה ולא נעליים. תהיה הרבה תעסוקה לכנסת הזאת לחוקק אותה, עם מחיר מאוד כבד למדינת ישראל, ויהיה מעט מאוד זמן לכנסת הבאה לבטל אותה. כי לבטל יהיה הרבה יותר מהר מלחוקק, אפילו הרבה לפני הקמת ממשלה. הקואליציה הזאת לימדה אותנו שאפשר לחוקק לפני הקמת ממשלה, עוד לפני שידונו איזו ממשלה להקים, בכנסת הבאה יתחילו מזה שתבוטל הרפורמה.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהקואליציה עושה טעות קשה מאוד כשהיא ממשיכה למעשה להוביל את הרפורמה הזאת באופן חד-צדדי, באופן דורסני, כי בסופו של דבר בזה היא גוזרת על הרפורמה להיות חד-פעמית.

כאילו רפורמה שתעבור, אולי מישהו ייהנה מזה בפריימריז הבאים בליכוד, אבל בסוף מדינת ישראל תישאר עם המון נזקים ובלי רפורמה משפטית אמיתית, כי הכנסת הבאה תבטל אותה. וכך למעשה אולי עוד מעט יבוטל המס על הכלים החד-פעמיים, אבל גם הרפורמה, בדרך הזאת תלמדו מהסיפור הזה, גם היא יכולה להפוך לכלי חד-פעמי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חברת הכנסת אפרת רייטן.

לרשותך שלוש דקות,

טיעונים משפטיים, אדוני יו"ר הכנסת מיקי לוי, תראה, אנחנו הרי נמצאים ימים ולילות בוועדת החוקה, כמויות הטיעונים המשפטיים שאנחנו מעלים שם הן אין-סופיות. כמות האלטרנטיבות שגם שמנו על השולחן, לרבות הסדר הנכון של הדברים, לא רק המשפטי או החוקתי של מה שצריך לעשות כדי להסדיר את המצב המשפטי או החוקתי במדינת ישראל, הוא אין-סופי, אלא גם הפרוצדורה. בכל פעם מחדש שאלתי את יו"ר ועדת החוקה, שהוא עורך דין כמוני, היינו שנינו עורכי דין לפני שבאנו לכנסת, אמרתי לו: אתה זוכר שכאשר הגשנו תביעה או הגשנו כתב הגנה והגענו להליכים משפטיים, ורבנו עם הצד השני ריבים באמת, מלחמות ניצחות, אבל כשהשופט שלח אותנו לגישור, זה אומר הפסקת אש, ואז הפסיקו ההליכים המשפטיים? אי-אפשר להמשיך את ההליך המשפטי, להתנצח אחד עם השני, להמשיך ולהכות אחד את השני, לכאורה, מטפורית, ובחדר השני להמשיך או לנסות סוג של הידברות,

יש עצירה של הליכים משפטיים, מניחים את החרבות, והולכים בלב פתוח ובנפש חפצה להידברות. כמו שאתה יודע, הדבר הזה לא קיים ולא קורה בימים אלו, למרות הבקשה של הנשיא, שהייתה כל כך ברורה בתחילת הדרך, למרות הבקשה של כולנו, למרות עצם העובדה שבאנו ואמרנו: אין ואי-אפשר לדבר בצורה כזו כשאתם דוהרים עם עוד חוק ועוד חוק ועוד רפורמה, הפוכה, אגב, כי הרי לא יעלה על הדעת שקודם כול אתה מגביל את הביקורת השיפוטית על הכנסת, ועוד לפני כן היית צריך בכלל לתת את הזכויות לאזרחים, אולי להתחיל בכלל ממגילת הזכויות, איפה השוויון, איפה חופש הביטוי, קודם כול להסדיר את כללי המשחק בין הכנסת לרשות השופטת, ואחר כך לטפל בהגבלות למיניהן. אז הכול היה שם הפוך. אבל יותר מזה, הגענו יומם וליל, כמו שאמרתי, עם כל כך הרבה טיעונים, ופסיק לא זז שם. הפסיקים שכן זזו היו אולי רק תוספות או סוג של שינויים קוסמטיים אולי כדי להראות שמצד אחד אני מקשיב, אף על פי ששום דבר לא היה מהדברים שאנחנו טענו. אבל זה יותר נראה שהוא עושה עם עצמו איזשהו משא ומתן, הוא מוציא את העיזים, מתחיל להוציא את העיזים שהוא עצמו שם. כמו למשל, במקום 15 מתוך 15 שופטים כדי לבטל חוק של הכנסת, נא לסיים. אני מסיימת. הוא הוריד את זה ל-12 שופטים מתוך ה-15, כמו למשל ההצעה של שר המשפטים, כלומר הוא עשה עם עצמו איזשהו משא ומתן בלי שאף אחד ישב איתו, ועשה משאים ומתנים כאלה. ולמעשה, כל מה שקורה היום, במקום שהמשאים ומתנים או החקיקה, אני מסיימת, יקרו בוועדת החוקה, הם נעשים כנראה אי שם בבית הנשיא. אין שם קרן אור, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם. שם כנראה מתבצעת החקיקה האמיתית. ולכן אני אומרת: אומנם אנחנו בפורים בעוד רגע, אבל יש פה מסכות, וצריך לקרוע את המסכות של הממשלה הזאת אחת אחרי השנייה. תודה. תודה רבה. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו כל כך זקוקים לאחדות, והאחדות אפשרית כשיש דמוקרטיה. אבל האם אנחנו באמת יודעים מהי דמוקרטיה? המאבק הציבורי העוצמתי נגד שינוי המשטר פוגש את הטענות של הציבור שבחר את הקואליציה הנוכחית, הטוען שבדמוקרטיה הרוב קובע ואף יכול לכפות את דעתו על המיעוט, בין אם הוא מיעוט ובין אם הוא מיעוט מצומצם. הציבור המוחה נגד צעדי השלטון לשינוי המשטר טוען את טענותיו. המחנות עומדים אלו מול אלו, והשאלה היא אם כולם יודעים על מה הם מדברים. מה מבינים מכך הנוער והצעירים? דמוקרטיה היא מציאות שלתוכה נולדים ומתבגרים מתוך הבנה מוחלטת שלכל אחד ואחת מגיעות זכויות האדם, זכות החופש להתבטא, להביע דעה ולהיות אדם חופשי. הבנת הזכות להבעת דעה יכולה להיות גם הרסנית ופוגענית. צריך להבין את המוגבלות ואת פירוש הביטוי "הרוב קובע". מסתבר שזה גם לא ממש ככה, יש מושגים כמו עריצות הרוב וזכות המיעוט. לימודי האזרחות מכילים את המידע והידע שמחדדים לתלמידי כיתות התיכון על אודות חשיבותן של הרשויות השונות,

שופטת, מבצעת, מסבירים לבני נוער סוגיות ומונחים בניהול חברה דמוקרטית. בשנים האחרונות לימודי הדמוקרטיה הלכו והתרוקנו מתוכן אמיתי, ולמעשה הם אינם נותנים מושג ברור. זאת, בצירוף אווירה שהולכת והופכת לאנטי-דמוקרטית, דרדור ערכי והתמקדות בהדוניזם חברתי וכלכלי והסתה מתמדת נגד כל מי שמעז לערער על תפיסות הימין הקיצוני והביביסטים. הם הופכים את החברה שלנו למבולבלת וחסרת הבנה מהי דמוקרטיה, כשחלקים ממנה לועגים להשכלה, לתרבות, לערכים הומניים, ואף מגלים יחס אלים לכל מי שלא חושב כמוהם. כל אלו מאיימים על המשך קיומנו הן כחברה דמוקרטית ומתקדמת והן כמדינה עצמאית. אנו עוברים תקופה שלא הייתה כמוה, והיא מדאיגה ומטלטלת. אני תקווה שהתקופה הזאת תוביל אותנו להבנה המחודדת לגבי המשימות העתידיות העומדות בפנינו, להנחיל לציבור ולילדינו ידע והבנה עמוקים על מהי דמוקרטיה אמיתית, מהי האחדות וכמה אנחנו זקוקים לה. תודה רבה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח. חבר הכנסת גדי איזנקוט, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לפני כשבועיים השתתפתי בדיון שבו הוצגה רשימת האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. האמת, יצאתי מוטרד. הוצגה רשימה שרודדה לאורך השנים, כנראה מצרכים פוליטיים ומהצורך להעביר את זה באופן שיתקבל על ידי מקסימום המפלגות. לפי הדובר, לפחות, זה חצה שלוש ממשלות לפחות. אני רוצה לנצל את זה ולדבר על האינטרס הראשון, דווקא בימים כאלה שהם ימים טעונים לאינטרסים הלאומיים של ישראל, שהראשון בהם הוא ביסוס מעמדה ומקומה של מדינת ישראל, באופן שיעלה בקנה אחד עם הבית הלאומי של העם היהודי, יאפשר ביטחון ויהווה אבן שואבת ליהודי העולם. אני שואל את עצמי אם המהלכים האחרונים שמקודמים מקדמים את האינטרס הזה או פוגעים בו. האם הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשפטית, שתפר את האיזון בין הרשויות, תורמת או פוגעת? האם הפגיעה המתמשכת בחינוך הממלכתי במדינת ישראל תורמת או פוגעת? התשובה היא ברורה: כמובן שזה פוגע. ועכשיו אנחנו מתבשרים על מהלכים שעשויים לפגוע בצה"ל כצבא העם, תוך ניצול מציאות פוליטית זמנית לשינוי יסודי, שיפעל בניגוד למה שלהערכתי מקובל על רוב האנשים בבית הזה, שרוצים לראות את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, ברוח מגילת העצמאות. בימים האלה חיילי צה"ל עומדים בפני אתגרים גדולים מאוד וגם הערב התבשרנו על אירועים חריגים, ואפילו אירוע של ניסיון דריסה שבו מתבצע ירי, שלשמחתי היה ללא נפגעים, על אזרחים ישראלים שניסו לפרוץ מחסום או משהו, אני לא בקי בדיוק בפרטים. החובה לשמור על צה"ל מחוץ לשיח הפוליטי עמדה תמיד ועומדת בימים האלה ביתר שאת. כנ"ל הקריאה לסרבנות מכל סוג שהוא. אני מקווה מאוד שהחוקים שיבואו לפה בקרוב לא יפגעו בצה"ל כצבא העם, ויעמדו ברוח של דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון, אם אני יכול לסכם את זה ב-15 20 שניות, כך שאני מבקש הארכה. במפגש עם ראשי הציונות הדתית במרץ 1949 הוא פרס בפניהם את האופן שבו הוא רוצה לראות את צה"ל,

כצבא עם ממלכתי, רוצה לראות את צה"ל שבו נשמרת כשרות ואווירה יהודית ורוצה לראות את צה"ל כצבא שמייצג את כל חלקי העם.

תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, חברות כנסת נכבדות, קודם דיברתי על כך שאנחנו נמצאים בימים קשים מאוד, ימים שבהם אנחנו חווים מתקפה קשה של טרור שמנסה להטיל מורא ופחד על עמנו, עם אבדות וקורבנות קשים. משפחת יניב היום קברה שני בנים, והתבשרנו היום על עוד צעיר שנרצח בידי בן עוולה, בחור צעיר שככל הנראה עלה מארצות הברית. ולצד זה אנחנו גם שומעים על מי שמעיזים, מי שמעיזים לפגוע בחיילי צה"ל או חלילה להביא לפגיעה בגוף בחיילי צה"ל. חשוב לי לומר מעל הבמה הזאת: מי שמרים את ידו על חיילי צה"ל, מרים את ידו על כל עם ישראל. אני נדהמת לגלות עד כמה אנחנו, אנחנו כבר לא במדרון חלקלק, אנחנו נמצאים בתהום. לפני שבוע הייתה לי שיחה עם אימי, שתזכה לחיים ארוכים.

אישה שידעה דבר אחד או שניים בחייה, והיא אומרת שבתוך הבלגן שקורה עכשיו במדינה, עם כל התפילות שלה, היא נוהגת לבוא כמעט מדי שבוע לכותל, היא אמרה: אתם בכנסת צריכים לעשות סדר. ממשלה נועדה להנהיג. אני אומרת לכם שבתוך הימים הנוראים האלה, בסוף אנחנו כנבחרי ציבור נצטרך למצוא את כל הדרך כדי לעשות יותר טוב לעם ישראל. אז אני לא רוצה לדבר רק על הממשלה, אני רוצה לדבר גם עלינו. קודם חברי חבר הכנסת ביטון דיבר על המכתב שקיבל מילדים בכיתה ה' מבית שמש, על איך מדברים אחד עם השני ושהם מבקשים מאיתנו שנדבר בצורה יותר ראויה אחד לשני, ואני באמת שואלת את עצמי: היו ימים שהבית הזה ידע ויכוחים מאוד מאוד קשים, ועדיין לא הייתה הידרדרות כה מחפירה, שמלבה שנאה בתוך עם ישראל. נמצא פה שר העלייה והקליטה. קודם אמרתי גם לחבר הכנסת סלומון וגם לחבר הכנסת אלקין, שגם שניהם עלו לארץ, נא לסיים. אולי מוטב היה שאנחנו כאן, ועם ישראל בכלל, לא ניקח את המדינה הזאת כמובן מאליו, ונלמד מהעולים החדשים מה ערכה של המדינה הזאת. משפט אחד: המדינה שלנו נקנית בייסורים, נקנתה בייסורים, ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל די לנו הייסורים שאנחנו משלמים בנפש מהטרור, ואני מאוד מקווה שלמרות הקושי ולמרות הוויכוחים, נמצא את הדרך להרבות כאן אהבה, ולכל הפחות להפוך להיות מודל לחיקוי, ולו קטן, לעם ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח באירוע החמור שהיה היום בערב, עוד אחד מהאירועים החמורים, אבל הפעם זה של אחד המתיישבים כנגד חיילי צה"ל. אנחנו רגילים לשמוע על פיגועים של פלסטינים, של האויבים, באזרחים ישראלים, והערב עליית מדרגה: מתיישב פורץ או מאיץ לעבר חיילי צה"ל ומנסה לדרוס אותם, וזה לאחר שהיה יידוי אבנים והיה ניסיון פגיעה בהם. חברים, בגזרה של הממשלה,

לא שמעתי אף אחד יוצא או מגנה את האירוע הזה. ומה שאנחנו חווים כאן במדינת ישראל ביממה האחרונה, שרים שמעודדים את השרפות ואת הפרעות, חברי כנסת שמעודדים את כל מה שראינו אתמול בערב. לא רק שהם לא מגנים, הם אומרים: אלה המראות שאנחנו רוצים לראות. אז אין פלא שבמדינת ישראל אין דין ואין דיין ואנחנו לא פוגשים שום מבוגר אחראי שיעצור את טירוף המערכות הזה. אז יש לנו את איתמר מטפס על הקירות, כי הוא לא מצליח להתמודד עם שום דבר ממה שהוא אמר שהוא יצליח להתמודד, אנחנו רואים את הבלונים שהם הפריחו במשך חודשים ארוכים הולכים ומתפוצצים, ממש כמו בסיפור מעשה בחמישה בלונים, וביבי הכבאי, שלא מפסיק לכבות שרפות: את השרפה של גפני עם בנק ישראל, את השרפה של אלי כהן, את השרפה של קרעי, את השרפה של מיקי זוהר, את השרפה של גוטליב ואת השרפה של אמסלם, את השרפה של שותפיו הקואליציוניים בציונות הדתית, אז, עם חוק האפליה, את השרפה של פוגל, את השרפה של הבן שלו, שאמר שצריך לעצור בוגדים. הרבה מאוד שרפות ביבי הכבאי צריך לכבות. אבל את השרפות של אתמול, של הפורעים, את גובה הלהבות בחברה הישראלית ואת הפגיעה בחיילי צה"ל על ידי יהודים, את זה ביבי הכבאי לא מצליח לכבות.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. היה איש אחד, איש אחד שידע

שידע למשות אותנו מהמקום הצר שלנו,

היה איש אחד, איש אחד שידע למשות, שידע למשות אותנו מהמקום הצר שלנו, מהמצרים שלנו. איש שידע למשות אותנו מהמקום המפוחד, המצומצם והמפורד שלנו. איש שידע למשות, למשות אותנו מתודעה של עבדות, של פרך, שלקח עם של עבדים, עם מפורד, מתלונן, עם תודעה ורזומה של קורבן,

איחד ושחרר אותם לחופשי, הוביל אותם במדבר 40 שנה ולא הפסיק להאמין בהם עד יום מותו במדבר. הוא לא הפסיק להאמין בהם שיגיעו יחד, רק יחד, לארץ ישראל שלהם, לארץ מנוחה, נחלה ושלום. הוא נלחם שיישארו 12, שאף שבט לא יישאר במדבר. אהרן אחיו נושא כמו תכשיט על לוח ליבו את צבעיהם השונים והמגוונים. זהו תכשיט של איש אלוהים, תכשיט שמורכב מריבוי, מגוונים, מענווה, מאחדות, משלום, מערבות. לא עם מפוזר ומפורד מעל העמים, נהפוך הוא. ונהפוך הוא. חושן, תכשיט תהיה אחדותם על ליבו של איש האלוהים, וכך יוכל הכוהן לעשות מלאכתו באמת ובתמים, לחבר בין ארץ לשמיים. גשם ירד על האדמה, רוח תשאף לחומר, הכלי והאור יהיו אחד, ותיראה פני היבשה. מים חיים. משה איש האלוהים. היום ז' באדר, יום פטירתו של משה רבנו, ויש אומרים גם יום לידתו של משה רבנו, מנהיג גדול, איש אמת, הענו מכל אדם, שהביא לנו תורה, נתן לנו מים של אחדות, ענווה, ערבות, אהבה ושלום. לשרי הממשלה ולראש הממשלה ולכולנו אני אומר: בואו נלמד מדרכו של משה רבנו. בואו נהיה מעט ממשה רבנו, שהיום יום ההילולה לפטירתו. כתבה את זה טליה וקנין מהצפון הרחוק, ממטולה, אשת רוח והגות, מחשבה ומעשה.

תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

תודה רבה. עזה כמוות האהבה.

הייתה פה עזה, חבר הכנסת סובה. כן, מהקהל התבקשנו לדבר על עזה. יש לי בהמשך איזה שעה, יכול להיות שאנחנו נקדיש קצת יותר, אבל זה קשור, זה קשור, משום, לא, אני רוצה שתדבר אליהם, אלון.

אני רוצה לדבר אל החברים מהקואליציה. אתמול, אתמול או שלשום, יצחק, מתי היינו בצפון? אתמול היינו בצפון ביחד, השדולה של קו העימות. אני רוצה להגיד משפט אחד על חוסר גדול, שכמו שאני מכיר אותו כרגע הוא של כמה מאות מיליוני שקלים. הוא נוגע לנושא שנקרא "מגן לצפון" תקצוב מרכיבי הביטחון, הממ"ד ומיגון מוסדות הציבור, בדגש על הצפון, אם כי זה רלוונטי גם לעוטף עזה ולעיר אשקלון. ב-2018 החליטה הממשלה בראשות נתניהו על הקצאה של 5 מיליארד שקלים, שיהיו פרוסים על פני עשר שנים, 0.5 מיליארד שקל מדי שנה, כדי להתחיל את הפעילות שבה אנחנו ננסה לצמצם את הפערים שלנו בתחום המיגון, בתחום הכשרת או אפשור ההישארות או החיים של אזרחים על קו העימות הצפוני, כפי שהמדינה עשתה בדור האחרון בדרום. והינה, אחד המחירים העצומים של סבבי הבחירות שנתניהו גרר אותנו אליהם בשנים האחרונות היה שלא היו תקציבים, ולא הצלחנו בעצם, לא ב-2018, לא ב-2019, לא ב-2020, לעמוד באותה החלטת ממשלה. אנחנו, מדינת ישראל. ב-2021 הצלחנו להקצות 125 מיליון שקלים, ב-2022, 250 מיליון. הם בעבודה.

לפי מה שאני יודע נכון לעכשיו, אני אשמח לקבל עדכונים, יש לנו לא יותר מ-100 מיליון שקל,

צריך להגיע בווקטור, בשיפוע הנכון, ל-500 מיליון, נושא אחד מרכזי. נושא שני שאני מבקש לשים על סדר-היום הוא מיגון רכבים, בדגש על איו"ש, על יהודה ושומרון. מיגון רכבים, נושא הרווחה, נושא החינוך, בתי הספר, התקציב הזה לא קיים.

הוא היה עד עכשיו, באופן שערורייתי, מתוקצב על ידי תקציבים קואליציוניים, והגיע הזמן שהשמירה על החוליות הרכות, הצעירות, החלשות בחברה, שמאוימות, יהיה בבסיס התקציב. אנחנו נעמוד על זה בתקציב הקרוב.

תודה רבה. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

היא אחרונת הדוברים? כן, נכון. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין תהיה אחרונת הדוברים. לרשותך שלוש דקות, בבקשה.

כנסת נכבדה, כבר שנים שאנחנו מדברים, נואמים, צועקים נגד האלימות הבלתי-נגמרת בחברה הערבית, נגד הקלות הבלתי-נתפסת של הרג אזרחים חפים מפשע. וכולם לא קורה. 26 נרצחים בחודשיים, זה מחיר הדמים ששילמה החברה הערבית רק תוך חודשיים, ופברואר אפילו עוד לא נגמר והשנה עדיין בתחילתה. כבר היום אנחנו 40% יותר מבשנה שעברה

הממשלה הקודמת התחילה לטפל, הקצתה תקציבים, ולא פחות חשוב, תשומת לב. לצערי הרב, היום אנחנו מידרדרים אחורה.

אישרתם את המשך תוכנית החומש, אבל לא רק התחושה אלא המציאות מדברת, בעצם לא אכפת לאף אחד. השר לביטחון לאומי,

השר לכישלון, לא מתעניין בחברה הערבית. כל מה שהוא רוצה זה להסית נגדנו. כשזה המסר שיוצא ממי שמופקד על המערכת, אז לא לצפות מהאחרים למשהו אחר. במקום לפעול נגד הפושעים, המשטרה עוסקת בהריסת בתים, גם בצפון, גם בנגב, גם בירושלים. אתם יודעים למה? התשובה היא פשוטה, כי זה מה שאכפת לשר, להראות לכולם שהוא נכנס בערבים. אני קוראת מכאן לראש הממשלה נתניהו: זו המשמרת שלך. בבחירות האחרונות פנית לאזרחים הערבים, הבטחת שתדאג להם. עכשיו תוכיח שהתכוונת לכך. אבו יאיר, אנחנו אזרחים שומרי חוק, גם לנו מגיע ביטחון. לא מספיק להפיק סרטונים יפים לפני הבחירות, צריך גם לפעול אחריהן. כרגע יש כאוס

אחד גדול שמשתלט על כולם, גברים, נשים ואפילו ילדים. הילדים הקטנים מאוימים, וחלק מהם כבר שילם בחייו. נא לסיים. ראש הממשלה, תשקיע בביטחון שלנו ולא במלחמה נגדנו.

תודה רבה. תם סדר הדוברים. תסכם בשם הממשלה סגנית שר האוצר חברת הכנסת מיכל וולדיגר. לרשותך חמש דקות. אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת הנכבדים, כבוד השר, שמעתי את הדברים שנאמרו פה על ידי חברי הכנסת בנוגע למס על החד-פעמי. אז טוב שהמס הזה בוטל. כן, כן, טוב. המס הזה שכל-כולו הוא צביעות אחת גדולה. במקום לטפל בהטמנה, שהשיעור שלה בארץ הוא מן הגבוהים מאוד בהשוואה למדינות העולם, למדינות המערביות, כמובן, במקום לטפל במחזור, שגם פה אנחנו במצב ממש גרוע, 78% מהפסולת בישראל מגיעה להטמנה, שזה נורא ואיום, וכ-11% בלבד, ממוחזרת. בישראל מיוצרות 900,000 טונות פסולת פלסטיק בשנה, ורק 7% מהן מכילים חד-פעמי. מתוך פסולת הפלסטיק רק 7% מגיעים למחזור. בקיצור, חברים, להטיל מס על האוכלוסייה הכי ענייה זה פתרון אחרון. אתם הענשתם את אלה שאין להם, את המשפחות שהתברכו בהרבה ילדים. שמירה על העולם היא הוראה לא רק הגיונית אלא גם מחייבת הלכתית, אבל לא ככה. אי-אפשר להטיל מס דרקוני על אוכלוסייה שגם ככה מתמודדת עם קשיים כלכליים, רק כי אתם החלטתם להישאר עיוורים למצוקה שלהם.

לחנך להגנה על הסביבה זה מעולה, מבורך. אנחנו נפעל בדרכים אחרות.

בדוח הממ"מ מיום 14 בנובמבר 2021 יש כמה פתרונות. הטלת מס היא אומנם אחד מהם,

אני בטוחה שלשרה להגנת הסביבה יש מספיק תוכניות, והיא תקבל מאיתנו את הגיבוי עבורן. אתם צועקים, אבל אנחנו בוחנים חלופות, וזה בטיפול.

ולעודד פחות שימוש,

יש דרך לעשות את זה. אנחנו קפיטליסטים ואני לא מתביישת לומר זאת, אבל החמלה שלנו כלפי החלש היא במקום הראשון. כל מה שרציתם היה להכאיב לחרדים, לאלה שלא כמוכם. אתם רוצים ומבקשים להפוך את כולם בצלמכם ובדמותכם. אני אומרת לכם, שכחו מזה.

מה אתם עושים?

תודה, נסתדר מכאן. אז כן, אני רוצה לומר לכם, חבריי היקרים שהיום היה לכולנו יום מאוד מאוד קשה.

מה זה "נסתדר מכאן"? חבר הכנסת שירי, תן לה להשלים, בבקשה.

זה שמסביר על הריבית והמשכנתאות, לא ציפינו שתבין. חבר הכנסת שירי, חבר הכנסת ביסמוט, נא תנו לסגנית השר להשלים את דבריה.

אחרי שבירכתי על ביטול המס הזה, אני רוצה לומר כמה מילים לעם ישראל על יום קשה. חבר הכנסת שירי. יום קשה במיוחד, כי איבדנו פרחים יקרים, מדהימים וטהורים, שבאמת נתנו את כל-כולם למדינת ישראל, והם אינם היום. הגעתי בבוקר להר ברכה לדבר, לתמוך, מעט מעט, כמה שאפשר, בהורים. האימא ישבה ובכתה, אבל בין דמעותיה שמעתי כל כך הרבה גבורה. שמעתי את הכאב. היא חישבה לי כמה בסך הכול היא גידלה אותם, את שני הבנים היקרים שלה. היא אומרת לי: כמעט 40 שנה, וככה ביעף הם נעלמו לי. יחד עם הכאב הנורא הזה, החור שילך איתה תמיד תמיד, היא מבינה שזה קורבן שלא הוקרב לשווא, שיש כאן מדינה שלא זכו לה סבא וסבתא שלה, שלא זכו הסבים והסבתות שלהם, והיא זכתה. בתוך הכאב הכל-כך כל כך עמוק, שאנחנו כהורים מבינים שאי-אפשר להכיל אותו,

והיא מבינה. לכן, עם כל הכבוד לצעקות שלנו, בואו ננסה, באמת לא הרבה אבל מעט, לזכור שכולנו בסוף עם אחד, ויש לנו קורבנות. צריך להבין שגם אם הם לא דומים לנו בול, לא משנה אם הסכימו לרפורמה, או לא הסכימו לרפורמה, אם הם בעד או נגד, בסוף כולם רוצים את טובת מדינת ישראל, את טובת עם ישראל. יש כאלה שמאבדים את חייהם לטובת המדינה הזאת, אסור לנו לשכוח את זה. אני מקווה שבאמת בתקופות קשות, ויש כאלה, אולי אנחנו עכשיו נמצאים באחת כזאת, נזכור שאנחנו עם אחד ומדינה אחת. אני לא יכולה להרשות לעצמי לאבד אותה, אני בטוחה שכולכם לא. אז בואו נירגע קצת עם המילים וההשתלחויות וקצת נלמד לאהוב את האחר ואת השונה מאיתנו ולדעת לקבל אותו. לא רק לדבר על לקבל, אלא באמת באמת לקבל את השונה. במילים האלה אסיים את דבריי, ואני באמת אחזור ואבקש מכולנו קצת יותר סובלנות, קצת יותר אחווה, קצת יותר שותפות, קצת יותר אהבה.

תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על צו תעריף המכס והפטורים,

השר סופר יסכם בשם הממשלה, בבקשה. חמש דקות לרשותך. אחרי דין ודברים שנשמע כאן, אבל כן, בבקשה. בסדר. ייגשו לטפל אצלך, השרה.

אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, ברשותך, אני רוצה לשתף חבריי חברי הכנסת, בבקשה. בתחושה שלי. אני לא אדבר על הדברים שדיברתי לפני כן, על זה שבהחלט אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, וכן בהקשר של השיח הציבורי, ואני לא רוצה לחזור על הדברים שאמרתי קודם. מה? מה בסדר?

תודה לשר סופר. חבריי חברי הכנסת, אנו עוברים להצבעה על צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 3), התשפ"ג 2023. לבקשת האופוזיציה, ההצבעה תהיה שמית. אני מדגיש, מי שמצביע בעד, מצביע בעד הצו, ומי שמצביע נגד, נגד הצו. סגנית מזכיר הכנסת, נא קראי בשמות חברי הכנסת.

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, אינו נוכח

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו,

דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב,

מאי גולן,

יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל,

דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל,

טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח

בעד ישראל כץ,

כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי, נגד יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, נגד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון,

לימור סון הר מלך, בעד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה,

גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו משתתף בהצבעה איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש, בעד אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן,

עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון,

נוכחת אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו,

סגנית מזכיר הכנסת, נא קראי בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו,

אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דבי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, נגד מאיר כהן, נגד מתן כהנא, נגד עופר כסיף, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת שלמה קרעי, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם מי מחברי הכנסת שנמצא באולם מבקש להצביע, להשלים הצבעה? רגע, רגע, רגע. כן, בבקשה.

נגד מיכל שיר סגמן, נגד יש עוד מישהו שנוכח באולם ולא הצביע? עוד מישהו? אם כן, תמה ההצבעה. צו תעריף המכס: בעד,

נגד, 31,

אני קובע שהצו אושר. חבריי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג 2023, קריאה ראשונה. יושב-ראש הקואליציה, מי יציג את החוק? תציג את החוק השרה מאי גולן. לרשותך עשר דקות, בבקשה.

אני רק אציין שאני קוראת בשמו של השר. לפני שאני אתחיל, אני רק אציין שאני מציגה את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג 2023, של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואני מקריאה את הצעת החוק כלשונה. לפני שאני אתחיל, אני רוצה להשתתף מעומק ליבי בצער המשפחות שהצטרפו למעגל השכול. אין מילים שאפשר לומר לכן באמת. זה כאב שאי-אפשר להכיל, ורק נבטיח לכם, כמו שאמר היום ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהשם ייקום דמם, אבל גם אנחנו ניקום את דמם,

הצעת החוק, מטרת חוק זה היא להסדיר את ההצבה של מערכות צילום מיוחדות במרחב הציבורי ואת השימוש בהן על ידי משטרת ישראל. לדוגמה, הצעת החוק מסדירה את השימוש במערכות צילום מיוחדות המבוססת על טכנולוגיית זיהוי לוחית רישוי, אשר מצלמות את לוחיות הרישוי שנקלטות בעיני המצלמות ומשוות את התמונות למידע הנוגע לעבירה, מערכת המכונה גם "מערכת עין הנץ", המהווה כלי חשוב ומשמעותי ביותר, מציל חיים וחסר תחליף למניעת פשיעה ולמאבק בטרור. ומשכך, הצעת החוק כוללת בתוכה אף אפשרות להעברת מידע לגופים ביטחוניים רלוונטיים בהתאם לבקשתם לשם מילוי תפקידם, וזאת לשם מילוי המטרות המפורטות בהצעת החוק או לשם הגנה על ביטחון המדינה. לנוכח האמור, ולשם מילוי תפקידה כבר כיום עושה משטרת ישראל שימוש במערכת צילום עין הנץ.

לנוכח היבטים רבים ומורכבים הנלווים לשימוש במערכות צילום מיוחדות ולהיקף המידע שנאגר בהן, מוצע לקבוע בפקודת המשטרה הסדרים שונים הנוגעים להצבה ולהפעלה של מערכות צילום מיוחדות ולשימוש בתוצריהן. יצוין כי החשיבות בהסדרה ייחודית של אפשרות השימוש במערכת עין הנץ בחוק בהקדם האפשרי קיימת אף מכוח הליך תלוי ועומד בבג"ץ מס' 21/641. במסגרת התיקון מוצע להוסיף לפקודת המשטרה את פרק שני 1, שעניינו מערכות צילום מיוחדות, ובו לעגן בסימן ב' את הכללים שיחולו לגבי הצבה והפעלה של מערכות כאמור ושימוש במידע הנאגר מבחינה מהותית.

קובע התיקון המוצע מסגרת כללית לשימוש במערכות צילום מיוחדות, כאשר הסדרים משלימים ופרטניים ייקבעו בתקנות ייעודיות בהתאם לסעיף הסמכה בעניין. באופן זה לא יתאפשר שימוש במערכת צילום מיוחדת מסוג מסוים כל עוד לא הותקנו התקנות לגביה,

בטיבה ובמאפייניה הייחודיים,

השימוש במערכות צילום מיוחדות יכול להיעשות באופן שמאפשר למערכת לספק התראה כאשר חפץ מסוים שפרטיו הוכנסו למערכת נקלט בעדשות המצלמה בזמן אמת, או בדרך של בדיקה בדיעבד של צילומים שנקלטו במצלמות. שימושים אלו מאפשרים למשטרה להתחקות אחר זהותם ומיקומם של חשודים בביצוע עבירות, ולכן הם מהווים כלי יעיל ואפקטיבי לצורך גילוי ומניעה של עבירות ומילוי תפקידי המשטרה בשמירת הסדר הציבורי והגנה על שלום הציבור וביטחונו. הצעת החוק קובעת נורמות שיחולו לעניין הצבה והפעלה של מערכות צילום מיוחדות ולעניין השימוש בתוצרים שיתקבלו מהן. כך למשל נקבע בין היתר כי לא יתאפשר צילום של אדם ברשות היחיד במצלמות המוצבות באופן נייח, וככל שניתן, גם במצלמות ניידות, מערכות הצילום יהיו מבוקרות ומפוקחות באופן שוטף. המידע המצוי בהן יהיה חסוי, והשימוש בו יהיה מוגבל למטרות ולתכליות שכתובות במפורש בפקודה, בחינת הצורך בהצבתה של כל מצלמה תתקיים באופן שוטף מעת לעת, ומיקום הצבת המצלמה ייקבע על ידי גורם מוסמך ובמקום הגלוי לעין, לא יתאפשר שימוש במצלמות מסוג זה באופן המכסה את כלל המרחב הציבורי ביישוב או בדרכי הגישה אליו, אלא בהתאם להסדרים ייחודיים שנקבעו לכך בהצעת החוק הנ"ל. כן מגדירה הצעת החוק באילו סוגי עבירות תוכל המשטרה להשתמש במערכות צילום אלו לצורך מניעתן או חקירתן, וכן היא מחייבת קביעת כללים באשר למשך הזמן שבו ניתן יהיה להשתמש במידע ולשמירתו באופן מאובטח. לבסוף, הצעת החוק קובעת כי לצורך פיקוח ובקרה על השימוש במערכות הצילום תדווח המשטרה אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה על כלל העניינים המפורטים בתוספת השישית להצעת החוק, וכן היא מטילה חובת דיווח של השר לביטחון לאומי לוועדה לביטחון לאומי של הכנסת על שורה של נתונים הנוגעים להפעלת המערכת בהתאם למפורט בהצעת החוק,

כשעותק מהדיווחים שיועברו לכנסת יועבר גם לרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. הממשלה, בישיבתה מיום 19 בפברואר 2023, החליטה לאשר את הצעת החוק, ולאור הדחיפות שבקידום הצעת החוק, החליטה הממשלה לבקש מהכנסת את קיצור תקופת ההנחה ולהקדים את הדיון בהצעת החוק. עוד החליטה הממשלה כי במהלך הכנת הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית יתווספו לה הסדרי ענישה, פיקוח ובקרה מעבר לאלו שמובאים כאן לפניכם, כשלפני ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק תבוא לדיון נוסף בוועדת השרים לחקיקה.

ועדת השרים לענייני חקיקה, בישיבתה מיום 19 בפברואר 2023, החליטה לאשר את הצעת החוק בהתאם להחלטת הממשלה. הצעת החוק הזו היא עוד כלי המאפשר למדינת ישראל ולמשטרת ישראל להיאבק בפשיעה ובטרור, לצד הצעות חוק רבות שהשר איתמר בן גביר וסיעתו מקדמים, כמו המאבק בכלי הנשק הבלתי-חוקיים, המאבק בפרוטקשן, עונש מוות למחבלים וכו',

בסל הכלים של משטרת ישראל חייבים להיות גם אמצעים טכנולוגיים ואלקטרוניים מתקדמים על מנת למנוע ביצוען של עבירות קשות, לשם פענח עבירות שבוצעו ולשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו, תוך שמירה על זכויות אדם. לאור האמור, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק המונחת בפניכם ולהניחה על שולחנה של הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת לצורך הכנת ההצעה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה רבה לשרה גולן. אנחנו נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מתן כהנא, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, יש פה גם שרה? שר, שרה?

אנחנו נמשיך לקרוא את מגילת העצמאות, נראה לי שמיותר לציין את החשיבות. במקרה הגענו לקטע הבא: "לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל". תעשה את זה עם האינטונציה, היא מדינת ישראל. "אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט,

אור ליום שבת ו' אייר תש"ח, 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948" כמעט 75 שנה מאז הדדליין, "תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הבצוע שלה, מינהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקבוץ גליות, תִשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל, תקיים שוויון זכיות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ ישראל בשלמותה". כמה אפשר לשמוע, באמת, מתן, כבר עדיף שירים של נעמי שמר. חברת הכנסת טלי, כשתפנימי את הערכים שנמצאים במגילת העצמאות, נוכל לעבור לטקסט אחר.

האמת, כשאני אדע את זה בעל פה, אני אפסיק. "אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים . אנו קוראים, גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים, לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד לשלום ושכנות טובה לכל המדינה השכנות ועמיהן, וקוראים להם, " נא לסיים. לא, טלי הפריעה לי. בפעם הבאה. " לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו". חבל על הזמן, אדוני היו"ר. בסך הכול, את עושה פה פיליבסטר לבד, חברת הכנסת גוטליב. יש לך לפחות עוד שמונה משפטים. אל תדאגי, יש לנו עוד ערב ארוך. יש לנו את החוק הבא, את החוק הבא אחריו. אני לא אהיה פה.

אני רואה שאתם חוזרים על עצמכם,

אדוני היו"ר,

כאילו 13:00. שיהיה ברור לעם ישראל, פיליבסטר,

חברתי טלי

טלי גוטליב, אני אומר שוב, ביום שתפנימי את הערכים של המגילה, נוכל להפסיק לקרוא אותה.

תודה רבה. חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

שימו לב, רשימת הדוברים סגורה. נא לשים לב. חברת הכנסת ברביבאי, לרשותך שלוש דקות, לא כולל זמן טלי גוטליב, שהוא בנוסף.

זה מרתק.

אנחנו בשעה 01:15. אתם יודעים שבט"ו בשבט, שרת החינוך לשעבר הייתה פה עד לפני רגע, בט"ו בשבט נותנים תעודות לילדים. אז חשבתי שאולי כדאי לעשות איזושהי הערכה לממשלת ישראל לגבי ההישגים שלה עד כאן. חברת הכנסת גוטליב, בבקשה. כבר הודעת על לכתך, אבל עכשיו את מפריעה. אם כל תלמיד במדינה מקבל תעודה, אז אולי כדאי שגם הממשלה תדע מה היה התפקוד שלה בחלק הזה של השנה עד ט"ו בשבט. אז התחלתי לעבור על ההישגים. האמת, פשפשתי, חיפשתי,

הלכתי לביטחוני, הסתכלתי,

העברנו תקציב, אתם לא יודעים מה יש בו. איזה תקציב,

הרסתם את הכלכלה. אבל קודם נתחיל בביטחון. 14 הרוגים, אני אומרת את זה בכאב רב, היום הובאו למנוחות שניים מהנרצחים.

אני חושבת שאין אזרח במדינת ישראל שלא כואב את הרצח הנתעב שלהם, ועוד חלל אחד מהיום. אנחנו כבר סופרים 14 מתים בחודש האחרון. אני משוכנעת שכל מי שמבין קצת בביטחון יודע שהבטחות הסרק שלכם לא מתממשות. מתעסקים עם פיתות ועם כמה דקות במקלחת לאסירים. במקום לקבוע אסטרטגיה ביטחונית, במקום להפעיל את הכוחות באופן מושכל ובמקום למנף את היתרון הביטחוני שיש למדינת ישראל, צריך להגיד "שהיה" לתכלית מדינית שבסוף תביא את ישראל למקום יותר טוב, עוסקים במיקרו-טקטיקה. אין תפיסה, אין אסטרטגיה, אין כלום. ואם היה צריך לראות את הביזיון הזה שפוגעים בחיילים, פוגעים במפקדים, אז גם את זה ראינו. אז נכשלתם בביטחון. אחר כך אני מסתכלת על ההיבט המשפטי, ואני רואה השתלטות של פוליטיקאים על בית משפט. לא טוב להם שהשופטים ישפטו דין צדק, צריך שהפוליטיקאים יכתיבו להם איך לשפוט. וגם בזה חוקי קומבינה, עוקף דרעי ועוקף בג"ץ והגבלת מרחב הפעולה של חיילים בגלל השטויות שלהם.

מסתכלת על הכלכלי, השקל נחלש, אין כלכלן במדינת ישראל ובעולם שיגיד שהפעולות שנעשות הן תקינות.

אף שר לא יודע להגיד מה התקציב שלו. מסתכלת על הבין-לאומי, נכשל. רבים עם העמיתה הכי גדולה שיש לנו, עם ארצות הברית.

מזרח תיכון,

אומרים: עבדנו עליכם בעקבה. נכשל. התנהגות, בכל היבט שהוא, נכשל, נכשל,

מעוז לא יהיה סגן שר,

אנחנו גם יכולים לגלות לו שאנחנו יכולים לוותר על השירות שלו בכנסת, לשוביניסט הגזען הזה. וגם כן באנגלית יש הצלחה די מרובה, כי באנגלית מספרים סיפור אחר, רחוק מאוד ממה שקורה בפועל במציאות כאן. נכשלתם, לכו הביתה. תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני חייב להגיד שציפיתי, אדוני היושב-ראש, לראות פה את השר לביטחון לאומי מציג את החוק. זה לא שכל יום מגיע חוק מטעמו לכנסת, והוא גם לא ידוע כבן אדם שככה בורח מהבמות הציבוריות. נהפוך הוא.

קורא לכבד את החוק. אבל להפתעתי ראיתי שלדבר הזה אין לו זמן. ושאלתי את עצמי במה השר לביטחון לאומי עסוק ברגע זה, כי אני ראיתי שלהצבעות בכנסת אין לו זמן להגיע,

הפגישה שלו עם ראש הממשלה, אני מניח שכבר הסתיימה, הדרמטית, ואנחנו לא זכינו לראות את זיו פניו. אבל הבעיה הגדולה היא בכלל אם עם ישראל זוכה לראות את זיו פניו, כי בתקופה האחרונה יש תחושה שאנחנו עוד מעט נצטרך לעסוק במשחק הזה, כמו משחק הילדים, מצא את איתמר. ובסופו של דבר כולנו זוכרים את קמפיין הבחירות, כולנו זוכרים את ההבטחות לבוחר ואת ההתלהבות האדירה, ומה קיבלנו? קיבלנו טרור שמשתולל פה על בסיס יום-יומי. לצערי גם היום נרשם כיום שחור של עוד אבדה, והשר לביטחון פנים איננו,

ביטחון לאומי, סליחה, לא השר, אדוני היושב-ראש, וגם לא הביטחון הלאומי. ובמצב כזה שאנחנו נמצאים בו, אני חושב שהמינימום מבחינתו של השר זה לפחות לבוא לכאן לכנסת כשהוא מביא חקיקה,

להתייצב בפנינו, להסביר באיזו דרך הוא מתכוון להביא לנו ביטחון לאומי, והוא איננו.

וכשמדבר, עדיף שהיה שותק. וכשחברי מפלגתו מדברים ב-24 השעות האחרונות, גם נראה לי שחלקם עדיף שהיו שותקים. אנחנו בכלל נמצאים, אדוני היושב-ראש, במצב מוזר. אני ראיתי למה השר לביטחון פנים באמת התייחס, להסכמות שאליהן מדינת ישראל הגיעה עם הפלסטינים תחת המטרייה האמריקנית ושל מדינות ערב אחרות. לזה הוא התייחס, ואמר שזה לא יקרה. אני לא מבין פה משהו. אגב, לגופו של עניין, הוא צודק. זה שמדינת ישראל ביום של הפיגוע הולכת ומייצרת משוואה שכשלא בונים אז מותר לא לירות עלינו אבל כשנבנה אז כן מותר לירות עלינו, אני לא מבין איך הממשלה שקוראת לעצמה ממשלת ימין מסכימה עם כזאת משוואה. נא לסיים. כבוד השר, מעניין אותי לדעת איך אתה חי בשלום עם המשוואה הזאת שמדינת ישראל אומרת שכדי שלא יירו עלינו ולא יעודדו טרור אז אנחנו ארבעה חודשים לא נבנה.

שבעוד ארבעה חודשים, אם נחזור לבנות, אז מותר לירות עלינו? זו כרגע התפיסה החדשה של הימין.

הממשלה אישרה 7,000 יחידות דיור, תשעה יישובים, תבורך על זה. אבל כשדקה אחרי זה, ביום של הפיגוע, היא הולכת ומבטיחה לפלסטינים: כדי שלא תעודדו טרור אנחנו מתחייבים בארבעה החודשים הקרובים לא לקדם בנייה,

זו נוסחה שמדינת ישראל בעבר לא הסכימה לה. וכל מי שמאמין בזה שבנייה בארץ ישראל זו זכות ולא מטבע עובר לסוחר, אדוני השר,

כל מי שמאמין שבנייה בארץ ישראל זו זכות ולא מטבע עובר לסוחר חייב לשאול את עצמו, כשהוא מייצר כזאת נוסחה, מה יקרה ביום שהוא כן ירצה לבנות ואיך בדיוק אז נסביר שכשהסכמנו שאם לא בונים אז לא יורים אז יוצא לכאורה שכשבונים אז מותר לירות עלינו. ואוי ואבוי שהגענו לרגעים האלה. ודווקא בנושא הזה הייתי שמח לשמוע מה יש לשר לביטחון לאומי להגיד לא רק כטוקבקיסט אלא כשר בכיר בקבינט.

חברת הכנסת פנינה תמנו,

אני מכין אותך, חבר הכנסת שירי,

לרשותך שלוש דקות,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר לשוויון חברתי, אני חושבת שכדאי שתקשיב לדברים שאני רוצה לומר,

הצעת החוק הזאת הגיעה לממשלה הקודמת, שבה אני כיהנתי, והצבת מצלמות ביומטריות,

זה מצלמות ביומטריות שמחד יכולות להינעל על לוחית ובאמת לסייע בפשיעה, לסייע בטרור, אבל במקביל זה גם מצלמות שמזהות פנים. עכשיו תשמע, במחקרים בין-לאומיים, כולל מחקרים בארץ, ולא הכחישו את זה במהלך הדיון גם גורמי המשטרה, כולל הרשות לסייבר, כולל הרשות להגנה על הפרטיות,

טועות בכל מה שקשור לדגימת פנים של שחורים ואסיאתיים. בזמנו אני הגשתי ערר, אני לא נתתי לשר לביטחון הפנים עמר בר לב להעביר את החוק הזה, אני הגשתי ערר. לא נחיה במציאות שבה רוצים להכניס כלי טכנולוגי, הוא באמת רוצה לסייע במאבק בעבריינות,

אבל אומרים לנו שאין טכנולוגיה שמצליחה שלא להפלות שחורים ואסיאתיים ועושה טעות, היא יכולה להינעל על פרצוף מסוים של אותו מבצע העבירה ולשייך אותו במאגר לאדם אחר בגלל צבע העור. הם לא מצליחים להתגבר על הדבר הזה, כולל חברות שרוצות, כרגע, ומנסות להתגבר טכנולוגית על הדבר הזה. לזה אני חושבת שאתם לא מודעים. אז השר לשוויון חברתי, החוק הזה עכשיו, אולי אתם תעבירו אותו, אבל אני אומרת לכם חד וחלק: דווקא כמי שמכירים היטב את המאבק באלימות משטרתית כלפי יוצאי אתיופיה, דווקא בשל כך שיוצאי אתיופיה סבלו שנים ארוכות מאפליה חמורה, שהובילה כמעט לקריסה של דור שלם, אני חושבת שאתה כשר לשוויון חברתי צריך לדרוש תשובות בעניין הזה. צריך שהטכנולוגיה תיכנס רק לאחר שאנחנו מוודאים שהיא לא מפלה אנשים שחורים מול לבנים. יתרה מזאת, שימו לב שאין פה לא פיקוח של ועדת הפנים בכנסת, לא שופט, אין פה צו שופט. אנחנו מדברים על קצין משטרתי. צריך לוודא, כשמשתמשים בזה לצורך מאבק בעבריינות, שזה לא מוצב באותן שכונות ואז יש לך פיקוח יתר במקומות מסוימים. הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בחקיקה. החוק כרגע, כפי שהוא מונח וחבל שהשר לביטחון לאומי לא נמצא כאן, כי אני בטוחה שהדברים האלה היו מעניינים אותו, החוק איך שהוא מונח עכשיו לא יכול לעבור בתצורה שלו.

ואני רוצה לומר לכם שמספיק שאתם עושים בגוגל "מצלמות ביומטריות" ומחפשים חדשות, אתם תקראו על זה, כי יש מדינות שהכניסו והחליטו להוציא את זה. החליטו להוציא את זה כתוצאה מזה שהעולם הוא לא רק לבן, יש גם אנשים כהי עור, וגם בהם צריך לדעת להתחשב.

תודה רבה. חבר הכנסת נאור שירי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נפתח בסיפור חצי מצחיק בנוגע למצלמות. LPR, נכון? זוהי הצעת החוק. קודם כול, רק לידע כללי, מי שמשלם על הקמת מערך המצלמות, אתם יודעים מי זה? הרשויות המקומיות. ידעתם את זה?

הרשויות המקומיות משלמות על הקמת המערכת, שבדרך כלל מוצבת באמת, לא מדויק. למה לא מדויק?

שאני לא זוכר היום מה הוא,

הוא נותן אותו למענקים דרך המסגרת, וזה בדרך כלל מצ'ינג.

מיליון שקל, ועושים שקל מול שקל. נכון, זה בדרך כלל מצ'ינג, אבל גם, לכמה רשויות, תלוי סוציו-אקונומי, ובכל מקרה זה בא על חשבון דברים אחרים,

אז נניח שאתה בוחר, יש סל שאתה בוחר, אבל בדרך כלל הרשויות המקומיות. תשמע סיפור מצחיק, דווקא, יו"ר הכנסת לשעבר,

אולי זה יעניין אותך.

לפני שנה, שנה וחצי, בהיותי סגן ראש עיריית הוד השרון, הייתי מחזיק תיק הביטחון, ובין היתר רכשנו מצלמות כאלה, מתוך עבודה משותפת וגם הנחה משותפת שאנחנו רוצים לתרום למאמץ,

למיגור עבירות הפע"ר בעיר, בכלל במרחב. הוצבו x מצלמות, לא משנה. אתה יודע, אז אתה רואה את המצלמות,

זה תורם לתחושת הביטחון האישי.

אחרי איזה שמונה חודשים, תשעה חודשים, שהמצלמות מוצבות, אני לא זוכר באיזו סיטואציה, אתה יודע מה גילינו? שהמצלמות לא מצלמות. למה הן לא מצלמות? כי הן לא היו מחוברות למאגר הארצי שאמור כאילו לגבות ולשמור את הדאטה שהן צוברות. אז זה סיפור מצחיק על מצלמות שלא מצלמות כלום, ואף אחד לא טרח באמת גם לעדכן אותנו. גם גילינו על זה במפתיע, אז זה היה נחמד. אני כן מתחבר לדברים שנאמרו על ידי חברת הכנסת פנינה תמנו,

החוק צריך לייצר קצת יותר שקיפות,

לגבי איזה עבירות עושים. כן הייתי מייעל, או מכניס לפחות את הרשויות המקומיות כאיזה גורם. אם כבר אנחנו משלמים על המצלמה, אז שיהיה לפחות עדכון בכלל או חובת עדכון בנוגע למשטרה, כך שהמשטרה תבוא לעדכן את הרשות המקומית ולא רק את הוועדה לביטחון לאומי, מה שמוזכר שם, אבל זו סקירה של פעם בשנה, והיא באמת מונה כמה עבירות ספציפיות, ולא את הכול. האמת היא שהסיפור לקח לי את כל הזמן, ועוד רציתי לספר לכם קצת על הגיל הרך והפלופ שאני קורא לו, זה שש שניות, ולא נעים לי. ניתן לך לספר, לא, לא. אני אחכה לפעם הבאה. זה על חשבוני. לא, אני לא אקח את הזמן שלך, אלא אם כן אתה רוצה.

אתה מוותר על הזמן שלך? דקה, אני אוריד ממך דקה. אני ממש אנסה. התחלתי לדבר על זה בנאום הראשון בלילה,

אני כבר לא זוכר באיזו שעה זה היה, על מה שנקרא הפלופ על הגיל הרך. למה אני אומר "פלופ"? כי כולנו מכירים, או לפחות חלק מאיתנו, שהם הורים צעירים או לא הורים צעירים או מעורים קצת בגיל הרך, את המשבר שיש בגיל הרך. עכשיו, אני שומע על התוכנית שרוצה בעצם לסבסד את המעונות לגיל הרך או להרחיב את חוק חינוך חינם.

היום יש ביקוש יתר למוצר. הבעיה היא שהמוצר בחסר,

אז מה עושה הכלכלן הגדול? הוא מגדיל את הביקוש למוצר שהוא בחסר. מה זה יגרום? אם אתה לא מטפל בבעיה האמיתית שיש, הקושי במציאת נשות ואנשי החינוך, הקושי בהכשרה שלהם, הקושי ביכולת שלהם להגיע ולתת את העבודה שלהם, הקושי בשכר שלהם, בבינוי מבני חינוך, בזה אתם לא מטפלים. אבל מה אתם עושים? מגדילים את, תודה רבה.

טוב, אסיים במשפט סיום. משפט הסיום הוא: ממשלת החרטא ברטא ממשיכה לעבוד על כל הציבור, מבטיחים הבטחות, ולא רק שלא מקיימים, הם גם פוגעים בעצם ההבטחה שהם מקיימים,

תודה רבה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, לרשותך שתי דקות, כדאי לנצל אותן.

חבר הכנסת מיקי לוי, לרשותך שתי דקות.

אדוני היושב-ראש, אתמול מחבל בן עוולה רצח בדם קר שני יהודים רק בגלל היותם יהודים, הלל ויגל, שני אחים. איזה אסון, השם ייקום דמם. אין לי ספק כי כוחות הביטחון יניחו את ידיהם על בני העוולה ויבואו איתם חשבון. עם ישראל אבל על מות הנרצחים. יהי זכרם ברוך. אתמול אירע פיגוע נוסף בצומת בית הערבה, אזרח ישראלי נרצח על ידי מחבלים. 23 טילים מעזה, 13 נרצחים, והכול בחודשיים. מה אומרים בעוצמה יהודית? מדיניות ההכלה של נתניהו היא מעשה חסר אחריות.

מצא עוד פעם את ראש הממשלה כמי שאשם, שר הטיקטוק עדיין לא הפנים שהוא כבר שר בממשלה הזו, והוא לא חבר באופוזיציה, אבל זה מתאים לו, נער גבעות שמונה להיות שר. הבוקר שמעתי בחלחלה את דברי חבר הכנסת פוגל בגלי ישראל, נחרדתי: האירועים אתמול השיגו הרתעה שצה"ל לא הצליח להשיג, כך אמר חבר הכנסת המכובד, האירועים אתמול השיגו הרתעה שצה"ל לא הצליח להשיג. אתמול יצא המחבל מחווארה, והבוקר חווארה סגורה ושרופה, "רק ככה נשיג הרתעה. זה מה שאני רוצה לראות",

חבר הכנסת פוגל. את זה אומר חבר הכנסת בכנסת ישראל. בושה וחרפה, מפלגה של פשיסטים הזויים משיחיים. אסון תביאו על מדינת ישראל.

תודה רבה. חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, שרים, מתנחלים תוקפים לוחמי צה"ל ביהודה ושומרון, ועל פי החשד היה גם ניסיון דריסה של קצין צה"ל באזור חווארה. חיילים ששהו במקום ירו בגלגלי המכונית. אילו זו לא הייתה המציאות, הייתי חושב שזה איזה קטע מסיפור הזוי שמישהו מספר לי. כל כך הרבה שנים נמצאים במדינה הזאת, ופתאום סיפור כזה הופך להיות למעשה יום-יומי. זה הזוי, לא מציאותי, אבל לצערי הרב, הוא לחם חוקנו בתקופה האחרונה. תקפתם בשצף קצף את הממשלה הקודמת, שפכתם קיתונות של בוז וביקורת עלינו וכל הזמן אמרתם: כשאנחנו נהיה, אתם תראו כמה טוב יהיה,

על כל רקטה שתעוף מרצועת עזה אנחנו נחזיר מייד 50 טילים. עפו רקטות, 23. וקולנו כצפצוף הציפור,

מעשה טרור, ואנחנו נותנים גיבוי לאנרכיסטים שנכנסים ועושים שמות. אין שום ספק שהכאב הוא גדול, וכמו שאמרתי אך לפני כמה שעות, הדם זועק מהאדמה, אבל האם זאת באמת הממשלה שצריכה לנהל את המדינה הזאת? אני לא מתכחש שבתוכה יושבים שרים מוכשרים. ליבי ליבי על גלנט, שר הביטחון, שצריך להכיל בתוך משרדו עוד שר שחושב שהוא שר הביטחון. אם לא די בכך, אני שומע היום את חילופי הדברים. שימו לב: בעוצמה יהודית זועמים על הממשלה, ובליכוד זועמים על עוצמה יהודית, ובתווך, הכאוס המוחלט שבו אנחנו נתונים. בן גביר זועם על נתניהו, תשימו לב, כי נתניהו, אומר בן גביר, לא מטפל מספיק טוב בטרור. שלושה חודשים אחרי שהממשלה הזאת הוקמה, ממשלת ימין מלא, בן גביר אומר כך על ראש הממשלה, לא אנחנו: "מדיניות ההכלה של נתניהו והליכוד, היא מעשה חסר אחריות". נא לסיים. ובן גביר עולה למאחז בלתי חוקי,

כשלצידו המתנחלים, שחשוב גם להגיד שבחלקם, ברובם, הם אנשים שאפשר לחלוק על דעתם אבל הם ציונים והם אנשים מצוינים. אני רוצה להגיד לראש הממשלה: אני אומר לך, אדוני,

אופיר וכל האנשים הטובים בליכוד, אני יודע שבתוך-תוככם אתם אומרים: לא לתינוק הזה פיללנו, לא לתינוק הזה פיללנו, עדיין לא מאוחר. תעשו חישוב עם מי אתם יושבים, ומה אתם עושים איתם.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, לילה טוב. אני רוצה להקריא לכם את משמעות הביטוי "חלומות באספמיה" לפי ויקיפדיה. חלומות באספמיה הם "חלומות בלתי מציאותיים שלא ניתן לממשם. הביטוי מופיע במקורו בתלמוד הבבלי, במסכת נידה, 'אדם ישן כאן ורואה חלום באספמיא'". הפירוש שנהוג לשייך לאספמיה זה ספרד. אני רוצה לדבר איתכם על מישהו שאולי לא חולם חלומות באספמיה אבל חולם חלומות בסעודיה, ראש הממשלה נתניהו, שחולם על מורשת גדולה ומפוארת של מדינאי מוערך, שישיג הסכם נורמליזציה עם סעודיה, שיפציץ את הכור באיראן, אבל בינתיים מבעיר בעיקר את איו"ש. הוא חולם על הערכה מקיר לקיר בכל רחבי תבל אבל בינתיים מסתכסך עם האמירויות. הוא חולם על תמיכה גורפת מממשל ביידן וסיוע של סעודיה אבל הורס את הקשר עם ארצות הברית, נקודת שפל שלא ידענו. זה קצת עצוב לראות איך פוליטיקאי כל כך מנוסה חולם על מורשת גדולה, כשכל אחד סביבו יודע שהמורשת היחידה שתהיה לו היא של הרס מדינת ישראל, כי הדבר היחיד שנתניהו של היום טוב בו זה לחרב כלכלה, לפלג עם ולאבד שליטה על חבורת מופרעים שהם הממשלה שלו. אז אני פה רוצה לומר לראש הממשלה נתניהו, בין שאלה חלומות באספמיה, בין שאלה חלומות בסעודיה, כך או כך הם לא הולכים להתגשם.

תודה רבה. חברת הכנסת דבי ביטון,

לרשותך שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לברך את חבר הכנסת אבי מעוז, ולהודות לו. תודה בשם נשות ישראל, תודה בשם תלמידות שעומדות להתגייס, בשם הקהילה הלהט"בית. תודה על ההתפטרות, ואנחנו מקווים שלא תחזור בך, כי זה הדבר הכי טוב שיכולנו להתבשר עליו היום. זה בשמנו, בשם הנשים, בשם החיילות העתידיות ובשם בני הנוער, שכנראה לא תהיה חלק מהסיוט שלהם. כבוד היושב-ראש, אמש, בואי נדבר על איך זה בא לידי ביטוי, הסיוט.

אדם שנגד גיוס נשים, נגד הקהילה הלהט"בית, אין לו מקום להיות כאן, חד וחלק. מי שרוצה לפגוע בזכויות אזרחים, נשים, ילדים, בתי ספר, אין לו מקום להיות כאן. למה לווליד טאהא היה מקום, וזה לא הפריע לכם בכנסת הקודמת? הוא קרא לכם "סוטים". הוא לא היה שר והוא לא היה קובע מדיניות. התנועה האסלאמית, שחיבבתם אותה, אומרת שאת ההומואים צריך להרוג. ועם זה לא הייתה לכם בעיה. אתם שמתם חבורה של קיצוניים שמחזיקה אתכם בני ערובה, והפכתם אותם למלאכים.

שבחברה הישראלית.

שרפו מכוניות, שרפו בתים. את מי זה בעצם מעניין? אדוני, אני לא מופתעת. אני לא מופתעת, כי אני שומעת חבר כנסת שהוא יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי שאומר שככה הוא רוצה שזה ייראה, שהכפר יהיה סגור ושרוף. השתגעתם?

שהמדינה שלנו קמה על כאבם וסבלם ומותם של אנשים בשואה, של אנשים שנשרפו, שירו בהם, אנחנו הפכנו להיות כמוהם? זה מה שאתם רוצים? איפה העם המוסרי שלנו? נכנסים לכפר, מי אתם שתיקחו את החוק לידיים? אבל אתם נותנים לגיטימציה, במקום לתת ביטחון, לתת עוצמה ולהגן על המדינה הזאת, הרסתם אותה. ביטחון אפס, ממשלה אפס,

תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, דבי הרימה לי לנאום. קצת על מצבן של נשים בישראל בשנת 2023, מצב לא הכי טוב. אם חשבנו שהתקדמנו ובממשלה השלושים-ושש,

כיהנו תשע שרות, ובמשרדי הממשלה כיהנו תשע מנכ"ליות, ואפילו לראשונה כיהנה אישה בתפקיד מנכ"לית משרד ראש הממשלה, אז בממשלה השלושים-ושבע המגמה התהפכה. בקואליציה רק עשר נשים, 15.5%; במשרדי הממשלה רק מנכ"לית אחת, וגם מספר השרות ירד, למרות שהממשלה דווקא גדלה. באופוזיציה, לעומת זאת, יש 21 נשים, שמהוות, איזה מנכ"לית יש במשרדי הממשלה?

שרת ההסברה, כך נאמר. אין לה בעצמה משרד.

אין לה מדפסת, אין לה טלפון, אין לה טוש מחיק. איזה מנכ"לית? סימון, אתה יודע שבאופוזיציה יש 37.5% נשים? אתם בטח יודעים, אני הייתי ראש מועצה 12 שנים, הייתי ראש רשות מקומית, וגם הנושא של הייצוג הנשי בזירה המוניציפלית מטריד אותי. נכון להיום יש 14 נשים מתוך 257 רשויות, שזה 5.5%. בניסיון לשפר את הנושא הזה הגשתי הצעת חוק שנועדה לסייע מול החסמים הכלכליים שעומדים בפני נשים שמתמודדות בבחירות המוניציפליות.

זהה לזאת שהוגשה בכנסת העשרים-וארבע על ידי חברת הכנסת לשעבר ענבר בזק, והיא עברה בקריאה טרומית בכנסת הקודמת, אבל ועדת השרים בחרה לדחות את ההצעה הזאת, ואפילו לא זכיתי לדיון בוועדה. אני אומר שלפני שבוע קיימנו דיון בוועדה למעמד האישה בראשות חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, וביקשנו לפי סעיף 111(ה) לתקנון הכנסת לקיים ישיבה דחופה בנושא ההשלכות ההרסניות של ההפיכה המשפטית על מעמד האישה והשוויון המגדרי במדינת ישראל, אותה הפיכה שמובילה הממשלה שחלק מחבריה הם שרים שמסרבים להכניס נשים אל שורות המפלגות שלהם, נציגים שמאמינים כי לנשים אין מקום סביב שולחן קבלת ההחלטות או בתפקידים עם מערכות משמעותיות במדינה או בצבא. הרי בהיעדר חוקה שמעגנת את הזכויות לשוויון ואת זכויות הנשים, ההישגים המשמעותיים עד כה של נשים ושיפור מסוים במעמד נעשו בזכות בית המשפט העליון. מנסים לצמצם את זכות העמידה של נציגי ציבור וגורמים בחברה האזרחית בפני בג"ץ, בית המשפט לא ייתן סעד של פגיעה בשוויון מגדרי, לא יהיה עוד בג"ץ אליס מילר, ביטול עילת הסבירות לא יאפשר ביקורת שיפוטית על החלטות אי-שוויוניות: מי יבטיח כי תימנע הוצאתן של נשים מתפקידים משמעותיים בצבא, או למשל לימודי חמש יחידות מתמטיקה? מי ימנע השתלבות נשים בדירקטוריונים? מי ימנע הדרת נשים מהמרחב הציבורי ועוד ועוד? בית המשפט יתקשה להתערב ולפסול חוקים פוגעניים נגד נשים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת חילי טרופר, בבקשה. לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כולם מדברים על הנזק הכלכלי ועל הפגיעה בהייטק בעקבות המהפכה המשפטית, ומתברר שעם קצת פחות רעש אבל עם לא פחות נזק בפתח גם מצויה פגיעה בחיי הרוח והמורשת של עם ישראל. לא רק השמדת ערך כספי יש בעת אחרונה, גם השמדת ערך רוחני צפויה להתרחש בקרוב. הספרייה הלאומית מתפקדת כאוצרת הזיכרון הלאומי כבר 130 שנה. בכל שנותיה, ועם חילופי השלטון הרבים, היא תמיד נותרה מחוץ למעגל הפוליטיקה, עד שבאה הממשלה הנוכחית וגם פה היא לא התאפקה. גם על מוסד לאומי שמרוכז בתוכן ובספרים וברוח מבקשת הקואליציה לשים את ידיה. אתה יודע, הספרייה היא קצת יותר גדולה משי ניצן. היא הייתה לפניו, תהיה אחריו. על פי הצעת החוק החדשה שהממשלה אישרה, הספרייה הלאומית תהפוך לעוד סניף של פוליטיקה קטנה. בין האוספים בספרייה יש ספרי תורה עתיקים בני 1,000 שנים, כתבי הרמב"ם, כתבי הרב קוק, ש"י עגנון, שלום עליכם, אורי צבי גרינברג, אחד העם, ביאליק, רחל, קפקא, גרוסמן ועוד. יש בו אוספים של כתבים אישיים, של הרצל, ז'בוטינסקי, בן-גוריון, אליעזר בן יהודה, חנה סנש, וגם פריטים מתקופת השואה. רבים מענקי הרוח שהפקידו את כתביהם בספרייה עשו זאת מתוך ידיעה כי זהו מוסד לאומי,

שמשרת את כלל אזרחי המדינה והעם היהודי. חוק הספרייה הלאומית המקורי, שאושר בקולותיהם של חברי כנסת מכל סיעות הבית כולל הליכוד וש"ס, דאג, בין היתר, להרחיק בין הפעילות שלה לבין הפוליטיקה. את הכוח שלה ואת המעמד שלה יונקת הספרייה

מהכתבים שיש בה, ולאחר מכן, מהיותה אוטונומית ועצמאית.

החדשה שמקדמת הממשלה מבקשת להפוך את הספרייה הלאומית לחברה ממשלתית שתהיה בשליטת הממשלה, כלומר שהיא תמנה את ראשיה ומנהליה. שוב הם לא הצליחו לעמוד בפיתוי לעוד כמה מינויים פוליטיים. אז מה אם מדובר בספרייה הלאומית? אגב, הנזק כבר מתרחש, תורמים כבר הקפיאו תרומות, מאות סופרים ואנשי רוח כבר הודיעו שיסרבו להעביר את כתביהם לספרייה אם אכן ישונה החוק. כמה רוח גדולה ועומק מני ים יש בספרייה הלאומית, כמה קטנות רוח וצרות עין יש ברצון להכניס לתוכה פוליטיקה. עצוב, תודה. תודה רבה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, לרשותך שלוש דקות.

חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על הצביעות והפנים לה,

לתפקידו כשר הרבה להגיע לכל זירה של אירוע טרור. לכל זירה של פיגוע הוא הגיע והאשים את הממשלה, את העומדים בראשה, את השר לביטחון פנים ואת כל מי שרק אפשר, בבריונות ובכוחנות, שהם אלה שאשמים בפיגוע, בגללנו זה היה. אנחנו נמצאים חודש וחצי להקמת הממשלה הזו, ואנחנו רואים פיגוע רודף פיגוע רודף פיגוע רודף פיגוע. גם ביממה האחרונה אנחנו רואים רצף של פיגועים. והשר בן גביר נעלם. אבל מה, לאורך כל התקופה הזו הוא הלך ודיבר על כך שצריך להגן על החיילים, אתם זוכרים את זה? צריך להגן על החיילים, צריך לתת גב לחיילים, כל חייל שרק היה קורה איתו איזה אירוע הוא ישר היה מתייצב ועומד כדי להגן עליו, ביקר את הרמטכ"ל וביקר את שר הביטחון וביקר את כל מי שרק אפשר, כי צריך להגן על החיילים. אבל יש קו אדום אצל בן גביר. מתי לא צריך להגן על החיילים, או מתי אנחנו לא שומעים אותו מגן על החיילים? כשהמתנחלים הם אלה שפוגעים בחיילים שלנו, הם אלה שמיידים אבנים, הם אלה שהיום כמעט עושים פיגוע דריסה, ואי-אפשר להאמין במה שקרה היום, כי כשמכונית מאיצה לעבר חיילים, חברים, אם זה היה ערבי ברכב, היו מדברים על פיגוע, ואם אני טועה תתקנו אותי.

דממה, אפס גינוי. אתם חושבים שזו הפעם הראשונה שזה קורה? יש לי חדשות בשבילכם. עברתי קצת על הארכיון וראיתי, ולא הייתי צריכה ללכת הרבה אחורה. גם באוקטובר האחרון הייתה בחווארה פגיעה של מתנחלים בחיילים שלנו, ובן גביר,

שקט, דממה. ככה מגינים על החיילים שלנו? דורסים אותם, מיידים אבנים? מבחינתו, כל עוד זה בא מהצד של המתנחלים, זה לגיטימי,

אבל אם חלילה זה יבוא מכיוון אחר, אז אנחנו נמצאים בבעיה. אבל זה לא סיפור הצביעות היחיד, לצערי הרב, שאנחנו פוגשים בממשלה. גם בחוק הקודם, סביב כל הנושא של החד-פעמי,

אדוני היושב-ראש. היה פה את עניין המס על החד-פעמי. עכשיו תראו, אני מבינה את החרדים שצריכים להשתמש בחד-פעמי,

משפחות מרובות ילדים, ערב שבת, חגים, מה שאתם רוצים,

גם לא נכנסת לעניין הזה.

שהיום יש חד-פעמי מתכלה. אתם כבר רוצים להיטיב איתם, תורידו את המס של החד-פעמי המתכלה, שגם ככה כבר נמצא בארץ, מייבאים אותו לכאן, כבר מזמן ככה נפרדו מהפלסטיק. אבל לא, מה פתאום, אם אפשר למכור את הבריאות של הילדים החרדים ושל החברה החרדית,

זה גם החד-פעמי וגם הממותקים, אז למה לא? אז בעצם מחזירים בחזרה, מפחיתים את המס על החד-פעמי שאינו מתכלה, שפוגע בקיימות של כולנו, בעולם של כולנו, במקום לעשות את הדבר החכם, ולמה? כי צריך לרצות את הח"כים החרדים. שום סיבה אחרת. זה מראה כמה צביעות יש בממשלה הזו, שלא עושה את הדברים הנכונים, שמדברת גבוהה-גבוהה כמה צריך להציל את העולם, ובפועל עושה רק מה שנוח לה ולשותפים שלה ברמה האישית.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, לרשותך שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השר לשוויון חברתי, כבוד היושב-ראש, אולי שמת לב שכל פעם שיצאתי לדוכן וגם אתה ניהלת את הישיבה, הנושא היחיד כמעט שדיברתי עליו זה נושא של החברה הערבית הבדואית בנגב. לכן אני רוצה לנצל את הזמן הזה ולפנות לכבוד השר באופן ישיר. כבוד השר, אני רוצה לפנות אליך לגבי החברה הערבית הבדואית בנגב כמי שבא לכנסת, ומהיום הראשון, כמעט בכל דיון,

את הסוגיה של החברה הערבית הבדואית בנגב.

אני מחורה בנגב, ואני מביא את המצוקה ואת הסוגיה שלא מצאה פתרון כמעט 70 שנה ויותר. הסוגיה של החברה הבדואית מאוד מורכבת, והגיע הזמן לשנות את התפיסה איך לגשת לסוגיה, איך לנהל דו-שיח ואיך לבנות אמון בין החברה הבדואית לבין משרדי הממשלה והגופים שמטפלים בה. בשבועות האחרונים, ואני דיברתי על זה בתחילת הערב מכאן, מחלקים מאות צווי הריסה בנגב.

בתוך ערערה בנגב, ביישוב בתוך הקו הכחול, יישוב שמוכר הרבה שנים, והשאירו שבע משפחות ללא קורת גג. במקביל יש יישובים במועצה אזורית אל-קסום ובמועצה האזורית נווה מדבר שהכירו בהם 15 ו-20 שנה. כל מי שמסתובב ביישובים האלה היום רואה שלא נעשה כמעט כלום בתוך היישובים האלה,

ממוסדות חינוך ודרכי גישה.

אי-הטיפול, ואי-אבטחת היישובים ברמה נאותה ומתקדמת, כדי לספק את כל השירותים לאוכלוסייה בתוך היישובים האלה, אנחנו לא יכולים להתקדם. הכירו ביישובים האלה, אבל יש את הרשות להסדרת הבדואים בנגב, וצריך לבדוק, כשאתה עושה אותה פעולה פעם אחר פעם אחר פעם, אל תצפה לתוצאה אחרת.

המציאות שקיימת היום, אי-אפשר להציג את כל הנושא בשלוש דקות, גם בוועדה לפיתוח הנגב והגליל, כשהיה הדיון סביב הנגב, אמרתי שאני מסמן שלושה מוקדים לטיפול בסוגיה הבדואית בנגב: ששת היישובים והעיר רהט. אנא, אתה צריך לסיים, אז משפט סיכום.

כבוד השר, אני מסמן שלושה מוקדים: ששת היישובים והעיר רהט, המועצה האזורית אל-קסום ונווה מדבר, והכפרים הלא-מוכרים שיש להכיר בהם. אני מושיט יד ומוכן לגשת לכל הסוגיה הבדואית, ויחד אנו יכולים לפעול למען פתרון יותר טוב, שיביא גם להכרה, גם להשתלבות של החברה הערבית הבדואית בתוך החברה, במערכת החינוך וגם בתעסוקה. התפיסה של כוח וכוח זה לא ילך. צריך בהידברות ושיח, וצריך למצוא את הפתרונות המותאמים לחברה הבדואית.

תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת הרבים, בשעה 02:00 ברח עופר כץ, חבל. ראיתי אותך עולה להחליף פה את היושב-ראש, והחלטתי שאני אדבר על משהו שקשור למוצאי שבת. אני אספר לכם, חברים, על תופעה, אנשי הליכוד עוצמים את העיניים וגם את האוזניים ולא מסתכלים מה קורה באמת בשטח.

כאשר התחילו ההפגנות בתל אביב,

צפונים, תל אביבים, יוצאים להפגנות, אנרכיסטים, שמאנרכיסטים. ואז זה התחיל גם בחיפה. לפני חמישה שבועות נכנס לי ג'וק, ואמרתי: אני חייב שיהיה גם בנתניה. נתניה זו אמירה, ולמה זו אמירה? כי נתניה זו עיר ליכודית, ימנית. היו חששות, וזה התחיל לפני חמישה שבועות. אני רוצה להגיד לך, גברתי היושבת בראש, ביום שבת הקרובה את תהיי בנתניה. בשבת האחרונה, אדוני השר, בנתניה היו 8,500 איש, ציונים, כמו שאתה אוהב, עם דגלי ישראל, שהגיעו להפגנה בעיר נתניה. יש לך המון חברים שם, אני יודע את זה. אתם מנסים לא להסתכל על התמונה המלאה, אבל אני אומר לכם, ברגע שמגיעים לערים כמו נתניה כל כך הרבה מפגינים, פה אני אומר: אתם באמת צריכים לפקוח את העיניים ולהבין שמשהו דרמטי קורה במדינת ישראל. באמת, אתה רואה משפחות, אנשים עם כיפות, וימנים, אתה יודע שאני מכיר שם הרבה מאוד ליכודניקים שמגיעים, בשקט-בשקט מגיעים להפגנות,

ובאמת, באים להילחם על העתיד של הילדים שלהם. אז חשוב לי מאוד לציין היום את האנשים המדהימים שהם בעצם המנוע של ההפגנות בנתניה, ואת תכירי אותם בשבת. אז אני מציין קודם כול את דודו סלמה, שהוא איש הייטק בכלל, פעיל חברתי, ועושה המון למען אוכלוסיות מוחלשות בעיר נתניה, והוא מקריית שמונה. את מכירה את המשפחה ואותו, איש מדהים.

איש נדל"ן, פעיל חברתי, ראש המטה של יש עתיד בנתניה. שוש הרר, שגם היא בנדל"ן. עמרי רייסמן, שמגיע מהצפון כל מוצאי שבת עם אוטו מלא בדגלים. ואתה מסתכל על האנשים האלה שבאמת באים,

ובהתנדבות מלאה, כל מוצאי שבת מהשעה 16:00 לארגן הכול ולאסוף את הכול, ועושים את זה בכזאת אהבה. אני רוצה להגיד להם תודה.

קודם כול,

שמגיעים בהמוניהם כל מוצאי שבת וימשיכו להגיע. ושוב אני חוזר: הנקודה הזאת היא נקודת מפנה בכלל בחברה הישראלית, כי אם זה קורה שם, זה יקרה בכל מקום בארץ.

תודה רבה, חבר הכנסת סימון דוידסון. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, אני אוהבת להגיד "יושבת-ראש" את היחידה, אז מגיע לך כל הכבוד שיש, באמת. סימון, רגע, לפני שאתה יוצא. כן, המפקדת. ובהמשך למה שאמרת,

אם כבר ככה, אז חשוב שנגיד שגם בבאר שבע בפעם הראשונה הגיעו השבוע, אנחנו מעריכים, 4,500 אנשים, שזה יוצא דופן וזה מרגש, כי זה מעולם לא קרה, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.

היה לי חשוב לחבר לערים שהן ערים שבדרך כלל היה קשה יותר להניע שם לפעולה. יוצאת החוצה, וזה מקסים ומעורר השראה. אני גרה במקום מורכב. אני שמחה שאתה פה דווקא,

כי זה קצת קשור דווקא לאחריות של המשרד שלך. אני גרה במקום מורכב, מקום מופלא, אבל עם פוטנציאל נפיץ מאוד. שנים על גבי שנים חיינו זה לצד זה כששכנינו הם גם צרכנים גדולים בעיר שלנו וגם מהווים כוח עבודה משמעותי. בעשור האחרון התרענו על שינוי שוב ושוב, דברים משתנים. משבר זהות של שכבה צעירה, חוסר בתעסוקה, היעדר תשתיות וחינוך, ובעיקר היעדר תקווה, התחילו לבעבע, ויחד עם ארגוני פשיעה זה הוביל לאובדן משילות. עשר שנים ניסינו למשוך את תשומת לב הממשל, השלטון המרכזי, אותו שלטון שכל השנים האלה ביבי הוביל ועכשיו הוא שוב מוביל. בקדנציה הקודמת כולכם, כולל כולכם, ואני מדברת על מי שהיה בקדנציה הקודמת אופוזיציה, עליתם לדוכן הזה, עליתם לרשתות החברתיות, עליתם לראיונות, כולם עם אותו שקר שהדהד והדהד: 53 מיליארד שקלים לאחים המוסלמים. והשבוע נודע לנו כי אתם ממשיכים את התוכנית של הממשלה הקודמת, שכמובן לא היו בה 53 מיליארד. אז ראשית אני שואלת אם מישהו מכם רוצה להתנצל אולי בטעות על השקר שהוא הדהד שוב ושוב ברשתות ובכל מקום, ובעיקר אני שואלת: האם אתם מתנגדים לתוכנית עכשיו? ואם לא, אז אשמח לדעת למה. למה אתם חושבים שלא צריך להתנגד לתוכנית עכשיו, ולמה היא חשובה? כי בעיניי היא באמת חשובה וצריך להמשיך אותה, רק חשוב לי לשמוע למה אתם חושבים שצריך להמשיך אותה. אני מקבלת הערות בלי סוף בוועדות. ממש לסיכום.

אז אני רק רוצה להגיד: לפני שאתם מחנכים אותי, תסתכלו במראה.

תודה רבה לך, חברת הכנסת יסמין פרידמן. חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. שלוש דקות לרשותך, גברתי.

כל פעם שאני עולה ורוצה לדבר על העולים, את כאן. זה צירוף מקרים. אדוני השר, כנסת נכבדה, הידעתם שעולים חדשים שמגיעים עכשיו מרוסיה נאלצים להעביר את כספם לחו"ל בגלל המדיניות של הבנקים בישראל ושל הממשלה? הינה סיפור שהגיע ללשכתי. עולה שכבר עלה לישראל וחזר לרוסיה כדי למכור את הנכס, פנה לסניף הבנק שלו בארץ ושאל כיצד הוא יכול להעביר את הכסף ואילו מסמכים הוא נדרש להגיש ולהציג כדי להפקיד כסף בבנק בישראל. הפקידה בבנק התקשתה לענות, והשיבה שאין דרך להעביר את הכסף, ולא ידענו מהם המסמכים ומהו התהליך שהוא צריך לעבור. יש בישראל פיקוח על הבנקים ויש רשות שפועלת לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. המטרה של הממשלה לדאוג לכל הכספים שמתנהלים בשקיפות. שר האוצר העביר את התקנה כי אסור לאזרח הישראלי להחזיק בביתו יותר מ-50,000 ש"ח במזומן. חוק זה מצטרף למגמת צמצום השימוש במזומן כחלק מהמלחמה בכסף שחור והפיקוח של רשויות המס על כספי ציבור כדי לא לתת לאף אחד לחמוק מתשלומי מס כדין.

בנושא של הכסף השייך לעולים חדשים המגיע מחו"ל, הכללים אינם ברורים דיים.

עושה לעצמו את פרשנות החוק שלו, ואלה אינם שקופים וגלויים לכל דורש. העולים, בעיקר עולים מרוסיה, המגיעים עם הכספים במזומן או בחשבונותיהם בארצות המוצא, ואותם הם רוצים להפקיד בבנק בישראל, סכום עד 10,000 דולר לנפש אינו מצריך הצהרה פורמלית במכס, הבעיה מתעוררת כאשר מגיעים להפקיד את הכסף בחשבון בנק כשמדובר בסכומים יותר גדולים. הבעיה הזו גדולה כאשר העולים גם מוכרים נכס נדל"ן בחו"ל, ואז הסכום שבידם הוא גדול במיוחד, מה שמקשה עליהם להעבירו לישראל ולהתמודד עם הביורוקרטיה המורכבת בנושא. העלייה הנוכחית שונה לחלוטין מהעליות הקודמות, שהיו בעיקר עליות מצוקה. כיום מגיעים אנשי הייטק, אנשי עסקים, ומבקשים להמשיך לפעול בעסקיהם בישראל אך לא נותנים להם לפתוח חשבון, אפילו לפתוח חשבון ולהפקיד כסף בארץ. באין ברירה, הם פותחים עסקים בארצות ובמדינות אחרות ומזרימים את כספם לשם ולא לישראל. בסופו של דבר ישראל מפסידה הון, מפסידה הכנסות מעסקים שיכולים היו לפעול בישראל ולהיות חלק מהתל"ג, כל זאת בגלל חוסר הבנה בתהליך השלם והיבטיו והצבת חסמים ללא חשיבה מקיפה להתמודדות עם הבעיות האלה, והבעיות רק מחמירות עם השנים. תודה רבה, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי. חברת הכנסת מיכל שיר סיגמן, בבקשה. סגמן, סגמן. ידעת שסגמן זה עיראקי?

עיראקי זה טוב.

הילדים, יופי של שילוב.

תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, את יודעת, דיברו כאן חברי הכנסת על הפגנות ועל ערים ליכודיות וערים ימניות. חבר'ה, אנחנו בכלל לא באירוע של ימין ושמאל. כאילו, יש ימין, יש שמאל, ויש כל מי שרוצה להגדיר את עצמו באמצע בהפגנות האלה. ההפגנות האלה הן אך ורק אם אתה רוצה לחיות במדינה שיש בה זכויות פרט או שאין בה זכויות פרט. זה כל הסיפור. את יודעת, גם אני וגם את היינו בליכוד. ושואלים אותי הרבה מאוד פעמים: חברי כנסת של הליכוד, מה, הם לא רואים מה קורה? הם לא מבינים? בוודאי שהם מבינים. גברתי היושבת-ראש, היינו שם. אנחנו הרי יודעות היטב מה האנשים שיושבים כאן על הספסלים, גם מה הם באמת חושבים על ביבי, גם מה הם באמת חושבים על מה שנהיה מהמפלגה שלהם. ואז שואלים אותי: אם הם מבינים, אז למה הם לא קמים ועושים מעשה? פה ההסבר מתחיל להיות קצת מסובך.

כי צריך להתחיל להסביר להם על המנגנונים בליכוד. צריך להסביר להם מה זה אומר שהמנגנונים נהיו רקובים, שהוועדות בעלק-דמוקרטיה של המפלגה שלהם כבר לא עובדות ולא מתפקדות, שאפשר לסנדל חבר כנסת ולהפיל עליו מכונת רעל מפה עד הודעה חדשה שתגמור לו את החיים, תגמור לו את הבית ותגמור לו את המשפחה. גברתי היושבת-ראש, את היית יושבת-ראש ועדת הקורונה,

והיית חברת כנסת מהליכוד, נכון? האירוע ההוא שאת, חברת כנסת מהליכוד, יושבת-ראש ועדת הקורונה ויורדים לך לחיים, זה מה שקורה לחבר הכנסת שמתמרד. בערך בדקה הראשונה כשנהייתי חברת כנסת לפני ארבע שנים במפלגת הליכוד,

הורגים אותך במקום.

יכולת להרים ראש. בית הדין של הליכוד עליך, כל מכונת רעל עליך. עליהום מטורף.

יושבים חברי כנסת שרוצים להיות מתישהו ראשי ממשלה, הם לא רוצים להמשיך להיות חברי כנסת, הם רוצים להיות ראשי ממשלה. אז יש את האחד שמדבר עם הייטקיסטים, מבין שהכסף יוצא מהארץ, אבל הוא לא מוכן לעשות שום דבר,

אבל אני רוצה להיות ראש ממשלה. יש עוד איזו אחת גם כן, שמעתי שהיא אחראית לתחבורה, שגם היא רוצה להיות ראשת ממשלה,

הוא תכף הולך, אז אולי אני אסתום את האף, אני אהיה בשקט, אני לא אדבר. יש עוד איזה אחד, שמעתי שהוא קיבל רולקס לא מזמן, בכלל, הוא אומנם היה בליכוד הרבה מאוד שנים, אבל הוא אומר: מה זה משנה, כל עוד אני יכול לצעוק את זעקת המקופחים, המקופחים, הוא יותר מזרחי מאיתנו, זה משהו אחר, זו מזרחיות אחרת. כל אחד שם, יש לו איזושהי סיבה אחרת. אנשים, דרוש אומץ להיות נבחר ציבור. זה לא תמיד כיף. את יודעת, הרבה מאוד פעמים אומרים, אנחנו הולכים לתקשורת, "מנעמי השלטון". שמעתי על זה, מנעמי השלטון. איזה מנעמי שלטון? איפה המנעמים?

בסוף, כדי להיות נבחר ציבור אתה צריך אומץ, ולפעמים יש צמתים שצריך לקבל בהם החלטה, בין שזה כמו גברתי היושבת-ראש, שהייתה יושבת-ראש ועדת הקורונה, ואנוכי בליל החניונים, ובין שזה עוד חברים פה, שנאלצו להסתכל הרבה פעמים לחברים שלהם בעיניים ולקבל את ההחלטות הלא-נוחות והלא-נכונות.

לצערי הרב, את האומץ הזה אנחנו לא נמצא היום במפלגת הליכוד. אל תצפו, זה לא יקרה. מדובר בחבורת סמרטוטים, ולא יצא מזה שום דבר טוב.

תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. חבר הכנסת משה טור פז. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו עוסקים פה בחוק ביטחון. ביום ראשון האחרון התקיים סיור של ועדת החוץ והביטחון בבור בקריה. מטבע הדברים, רוב הסיור הזה חסוי, אבל יש פרט אחד שנאמר בסיור שאפשר לדבר עליו, כי הוא מפורסם בריש גלי: צה"ל הוא כבר לא צבא העם, צה"ל הוא צבא חצי העם. חצי משנתון מתגייס. אלה נתונים ידועים ושקופים. ממשלת ימין על מלא, גם היא, רק מחצית מחבריה משרתים היום בצה"ל. אם אתה גבר, תגנה סרבנות. אני מגנה סרבנות כאן, שיקלי.

אני אומר כאן, סרבנות היא דבר מגונה. ראש המפלגה שלי אמר: אני קורא לאנשים לא לסרב פקודה. אני אומר בצורה הכי גלויה, אבל יש חצי מהמדינה הזו שלא מתגייסת לכתחילה. אני אומר כאן, בוועדת החוץ והביטחון בסיור, היו חברים שאמרו לי: כן, ילדינו לא מתגייסים לצה"ל, בלי להזכיר אותם בשמותיהם. במוצאי שבת האחרון הלכתי לחלק מרק לגדוד הסיור במילואים שתופס את צומת גוש עציון בימים אלו, וכשהסתובבתי בין החיילים וככה נתתי להם איזו פינה של חום בתוך המשימה שמוטלת עליהם, חשבתי על אחיי החרדים וחשבתי על זה. אני רוצה לומר, ואני לא רואה פה אף אחד מהם, אני אומר:

זה לא ייגמר בלי שיח כן, גלוי, פתוח, שיח של חובות ולא רק שיח של זכויות. הרי אנחנו יודעים שכל פסקת ההתגברות, אמר את זה היום בריאיון אחד מחברי הכנסת מכאן, כל פסקת ההתגברות, הם צריכים אותה רק בשביל להתגבר על בג"ץ בהקשר של חוק הגיוס. אני אומר: אתם יודעים מה, אני מקבל. יכול להיות שחוק הגיוס מיותר. בואו נסכם שאנחנו לא נקבע בחוק מכסות. בואו נסכם שאנחנו לא נקבע כמה חרדים יתגייסו בכל מחזור גיוס. אתם יודעים כמה חרדים יש במחזור גיוס היום? 40,000 גברים ונשים.

כ-20,000 גברים בפוטנציאל גיוס בשנתון בוגרי י"ב. כמה מתוכם מתגייסים בפועל?

קצת יותר מ-1,000, אני לא אגיד את המספר המדויק, רובם חרדים לשעבר. אלה שמתגייסים עושים עבודה נהדרת. הייתה לי הזכות להקים את יחידות החרדים גם בגבעתי וגם בצנחנים, הם עושים עבודת קודש, כבר מגיעים היום למילואים. אז אני רוצה לומר פה לאחיי החרדים: בואו נוותר על חוק הגיוס. בואו נעשה מאוד פשוט: מי שבאמת לומד תורה, ימשיך ללמוד תורה, מי שלא לומד תורה, ילך לשרת שירות משמעותי,

ואני אומר לכם, אם נגיע להסכמה על הדבר הזה, את כל השאר אפשר להניח הצידה. זו בעיניי נקודה ארכימדית, לא הכלכלה, שכולם אוהבים לדבר עליה, ולא הקרב התרבותי, שכנראה לא נסכים עליו, אבל שירות משמעותי, הגנה בגופנו על ביטחון המדינה, לא אוהלה של תורה, שגם שם יצא לי לשבת כמה שנים, אלא אוהל הסיירים, שם יימדד עם ישראל, שם תיבחן מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת משה טור פז. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה.

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, לילה טוב, עוד מעט בוקר טוב. לפני שלוש שעות, גברתי היושבת-ראש, שר הביטחון שלנו צייץ את המילים הבאות: "תקיפה של חיילי צה"ל על ידי מתפרעים יהודים היא מעשה פסול וחמור מאוד. לא תהיה סובלנות כלפי פורעי חוק. צה"ל הוא המקנה חיים למדינת ישראל ולאזרחיה, המפקדים והחיילים פועלים מסביב לשעון להגנת תושבי מדינת ישראל". ואני שואל את עצמי למי צייץ השר. לשם מה העלה השר את הדברים הללו, שבכל מציאות מתוקנת היו מובנים מאליהם, ומדוע צייץ השר את הציוץ הזה? כי הם חשובים בממשלה שלו, זה כנראה לא כל כך ברור. הרי מה שהיה צריך לעשות שר הביטחון, במקום להשחית את זמנו בטוויטר, היה לגשת ולדבר עם עמיתו שחולק איתו את האחריות המיניסטריאלית על הביטחון, שהרי יש לנו שר ביטחון ואת השר לביטחון לאומי. במקום לצייץ הוא היה צריך להקיש על דלת לשכתו ולומר לו: אדוני, עמיתי השר בן גביר, למה לקח לך כמעט יממה עד שהשמעת את קולך על מה שמתרחש בעקבות אותו רצח נורא של שני נערים תמימים? היה צריך, במקום לצייץ, להרים טלפון לאדם שהוא מכיר היטב, תת-אלוף צביקה פוגל, ולומר לו: האם אתה,

לא מבין שהדברים שלך הבוקר בשני ראיונות רדיו, גם בגלי צה"ל וגם בגלי ישראל, אינם מכוונים רק להתרת דמם של אזרחים פלסטינים אלא בסופו של דבר הדברים שלך הם שמשמשים רוח גבית לפגיעה גם בחיילי צה"ל ומפקדיו? ואני רוצה לשאול את שר הביטחון: מתי תבין, אדוני, שיד שמורמת על חקלאי פלסטיני שמבקש לעבד את אדמתו ויד המורמת על פעיל שמאל שמגיע על מנת לממש את זכותו הדמוקרטית ולמחות בשטחי יהודה ושומרון, היד הזו בסופו של דבר תורם גם על חיילי צה"ל וקציניו? ומתי יבין שר הביטחון שאותה יד שגודעת עצי זית של חקלאים פלסטינים, סופה גם להרים את האבן ולנפץ את השמשה של הג'יפ שבו נוסע מח"ט השומרון במשימותיו להגן בין השאר גם על המתיישבים והמתנחלים?

אז אדוני שר הביטחון, ובזה אסיים, במקום לצייץ, דאג שכל שרי ממשלתך יפעלו בהתאם לערכים הממלכתיים שלהם אתה מטיף בציוציך.

תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. חבר הכנסת ינון אזולאי, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן, שלוש דקות לרשותך,

תודה. כבוד היושבת-ראש, טוב, לצערי בסדר-היום הנוכחי, שהוא כאוטי, הנושאים החברתיים והחשובים ביותר נדחקים לשוליים. ביום שישי עבר תקציב מדינה,

מאוד משונה. אין פרטים בשום מקום,

אין פרטים בשום מקום. אמרתי, פניתי לכל מיני גורמים: יש לכם משהו, שאני אבדוק אם הנושאים שחשובים לי נכנסו? אין נוסח כתוב. השרים הצביעו על משהו ערטילאי. אבל מהבירורים שהצלחתי לעשות גיליתי שאין בתקציב הזה מילה או

על המבוגרים, על הזקנים. זה באמת פלח אוכלוסייה מאוד גדול, 1.2 מיליון אנשים במדינת ישראל, שמבחינת הממשלה הנוכחית פשוט לא קיימים. אין אזכור. דאגו לבתי הדין הרבניים, דאגו לקצבאות אברכים, דאגו לתקצב מוסדות חינוך ללא לימודי ליבה, אבל את הזקנים שכחו לגמרי. התקציב הזה מגיע ממש עכשיו לדיונים בכנסת ישראל, וזו הזדמנות לתקן את העוול הזה. כשאנחנו היינו בממשלה, בתקציב היחידי שהייתה לנו הזכות להעביר, העברנו חבילה בסדר גודל של 3 מיליארד שקלים, כשהכול הלך לזקנים שלנו, לאוכלוסייה המבוגרת. העלינו את קצבת הבטחת הכנסה, שזו הקצבה שהולכת לזקנים העניים ביותר, אלה שצריכים לבחור בין האוכל לתרופה, ב-580 שקלים בחודש, וזה מגיע עכשיו ל-3,800 שקלים בחודש בזכות ההעלאה הזאת, לא מספיק אבל זו הייתה העלאה קריטית, תיקנו את מנגנון הדיסרגרד, שבעצם במסגרתו מקזזים, לוקחים את קצבת הזקנה לאנשים מבוגרים שממשיכים לעבוד וחוצים את רף ה-6,000 שקלים,

מענישים אותם על זה, לוקחים להם את קצבת הזקנה, תיקנו את זה, הגדלנו את המענקים לשורדי השואה העניים, שמנו כסף על סיוע בשכר דירה לזקנים עניים. באמת עשינו תוכנית. זכינו להעביר רק תקציב אחד, והיו בו הרבה בשורות למבוגרים, והייתה לנו תוכנית גם לתקציב הבא. בתקציב הבא התוכנית הייתה לתת מענה לזקנים שהם לא הכי עניים, הם מעמד ביניים נמוך, אלה שיש להם פנסיה של 4,000 שקלים, 5,000 שקלים, לא עשירים,

בכללים הקיימים, הם לא זכאים לקצבה מוגדלת. התוכנית הייתה שבשלב השני אחרי שנתנו את מענה החירום לעניים ביותר, ניתן גם להם העלאה בקצבה, לייצר קצבת זקנה דיפרנציאלית. אני פונה לחברי הממשלה הזאת: תתעשתו. מה שמעניין את הציבור זה החיים עצמם, זה לא איך ממנים שופטים ולא שיטת הסניוריטי ולא הדברים האלה. לא על זה הלכתם לבחירות. אנשים רוצים להזדקן כאן בכבוד.

יש לכם עוד הזדמנות לתקן את התקציב הזה כאן בכנסת.

התוכנית שאני בניתי עם כלכלנים, באמת, מתוך הממשלה, מחוץ לממשלה,

עם ביטוח לאומי, היא תוכנית אפשרית. בקצת יותר מ-3 מיליארד שקלים אפשר לאפשר לכל הזקנים בישראל להזדקן בכבוד. זה פחות מ-1% מתקציב המדינה, סדר גודל של 0.5% מתקציב המדינה. תביאו איזושהי בשורה, איזושהי תקווה.

תודה רבה, חברת הכנסת מירב כהן. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מרום.

מירון. אני מבינה שיש לי פה אקו. שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, איזה כיף שיושבת פה אישה,

טוב, האמת, אני די מופתעת. הייתי בטוחה שאחרי מספר שבועות הטרור ימוגר ונמצא את עצמנו במציאות חדשה, כפי שהבטיחו לנו. אחרי הכול, שר הפיתות והטיקטוק טיפל בנושא הפחמימות,

וטיפל במקלחות של האסירים, גם נושא חשוב מאוד, אבל באופן מפתיע זה לא קרה. אז עשיתי לעצמי איזה סיכום קצר, אתם מוזמנים להוסיף לסיכום שלי, כמובן, של מה היה לנו עד כה. אז יש לנו כמובן את גל הטרור, שלצערנו הרב מאוד הולך ומתגבר, יש לנו הסכמים קואליציוניים, שלא באמת מכבדים אותם, יש לנו את פיחות השקל, עליית המשכנתאות, יש לנו בריחה של כסף מהארץ, מעל 4 מיליארד שקלים, לפי הפרסומים, מחוץ למדינה, יש לנו את תעשיית ההייטק שעומדת בסכנה, יש לנו את הפיכת ועדות הכנסת לחסרות משמעות, אף אחד לא דן שם על שום דבר, זו איזושהי התכנסות שלא ברור מה המשמעות שלה ולמה בכלל מתכנסים שם, יש לנו פרעות בחווארה, יש לנו פגיעה בחיילי צה"ל על ידי יהודים, יש לנו את ועידת עקבה, שגורמת לסכסוכים פנימיים בתוך הממשלה, אחד לא יודע מה השני עושה, הם לא כל כך מתואמים שם אחד עם השני, יש לנו את התפטרות סגן השר היום, באמת אנחנו שואלים את עצמנו איך ממשיכים מכאן, יש לנו העברת חוקים למינוי והכשרה של עבריינים, יש לנו את הכפלת תקציב הביגוד, עניין שברומו של עולם, שבסיטואציה הנוכחית, כשעם ישראל נקרע לגזרים, חייבים לדון בו ולגייס את כל חברי הליכוד להגיע לוועדה כי הרי תקציב הביגוד הוא חשוב מאין כמותו. אז אני אומרת לעצמי,

הבעיה היא שאתם פשוט עסוקים רק בעצמכם, עונים על ההגדרה המילולית ביותר של פוליטיקאים, כי כולנו יודעים מי מכם לא מאמין בהפיכה המשטרית אבל לא משמיע קול, וכולנו יודעים למה אתם לא משמיעים קול. כולנו יודעים למה חברי הכנסת הכביכול-ממלכתיים שותקים, בגלל הפוליטיקה, כי הם דואגים לעצמם, ובשביל הישרדות פוליטית הם מוכנים ללכת נגד הדמוקרטיה במדינה שלהם ולהשתמש בקול שלהם בשביל לעזור להעביר הפיכה משטרית רקובה מהיסוד. במקום להתמודד עם גל הפיגועים אתם שולחים את חברי הכנסת שלכם להאשים את נשיאת בית המשפט העליון ואת המפגינים.

אתם לא מגבים את הצבא, אתם יוצאים נגדו ומעודדים נערי גבעות פורעים. אבל מה שאתם לא מבינים זה שהקהל מתנגד לקיצוניות שאתם מביאים איתכם. אתם לא מבינים שהקהל יפיל את הממשלה הזאת, ואתם תשלמו את המחיר גם באופן אישי. אבל זה עוד לא מאוחר. אני קוראת לכם להתעשת. זה עוד לא מאוחר.

תודה רבה, חברת הכנסת שלי טל מירון. חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, שלוש דקות לרשותך,

תודה, כבוד היושבת-ראש. זה גדול עליהם, זה גדול עליהם וזה מפחיד. הביטחון והכהניזם לא הולכים יחדיו, מסתבר. אלה חלקים נפרדים שלעולם לא יכולים להיפגש, וזה מפחיד. חדר האיפור של בנימין נתניהו, המימון ליתר המעונות, זה יביא את כל חברי הכנסת לוועדת הכספים, אבל פיחות השקל, הס, דממה, שום דיון, שום עניין, וזה מפחיד. התקציב הזה שהם העבירו מחייב קיצוץ רוחבי, מסתבר. ההסכמים הקואליציוניים המופרכים הללו, האתנן הפוליטי הזה של כל סיעה, מחייב בסוף קיצוץ רוחבי, וזה אומר שהשירותים בחינוך, ברווחה,

בתשתיות,

אובדן ההכנסות, בגלל יציאת המשקיעים ויציאת ההון מהארץ, יחייב אותם לתקציב שהוא לא ודאי, ולכן הם בונים,

הם בונים על עודפי התקציב שלנו, אותם עודפי תקציב שהיו צריכים להיות מושקעים בשירותים חברתיים, הם בונים עליהם, בגלל הכאוס שהם מייצרים, שמייצר פה את אובדן ההכנסות ואת התקציב הלא-ודאי שלהם. זה גדול עליהם וזה מפחיד מאוד. הממשלה הזו איבדה כל כיוון עוד טרם היא התחילה. ראינו את זה במסע הביזה טרם הקמת הממשלה, מהצהרות מפוצצות על הקמת ממשלה תוך שבוע אחרי הבחירות ראינו אותם מתקוטטים ומסתכלים מה השני מקבל ואיפה אפשר לסחור עוד ולקבל יותר. ועוד לפני שקמה הממשלה הזאת, ראינו כמה היא אסונית ונהנתנית ומנותקת, ושום דבר בה לא הביא בשורה. ואני אגיד פה משהו שהוא קשה, גם אם הוא מובן מאליו, שלטובת עם ישראל, לטובת המקום הזה, לטובת המדינה הזו, שהיא נס גדול, הממשלה הזו חייבת ליפול, הממשלה הזו חייבת לסיים דרכה ומהר, כי מה שקורה כאן מפחיד מאוד.

תודה רבה לך, חברת הכנסת נעמה לזימי. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גדעון סער, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה,

כבוד היושבת-ראש, האמת, עלתה חברת הכנסת יסמין ודיברה על העובדה שאת סגנית היושב-ראש היחידה כאישה. עד אותו רגע לא שמנו לב לעובדה הזו, ואני עכשיו באמת שואלת את עצמי איך יכול להיות, אומנם הנוכחות שלך בולטת על הדוכן, אבל לא שמנו לב לזה קודם, שבין כלל מספר סגני היושב-ראש ומי שמנהלים את הדיונים יש אישה אחת. אבל מה מפתיע, כאילו, במציאות הקיימת בימים האלה? ממשלה גברית, כבר התרגלנו. ממשלה גברית, וזה לא חייב להיות רק בגלל המין של האנשים שנמצאים אלא גם דפוס ההתנהגות והמדיניות שמובילים. זה להעליב את עולם הגברים, לומר שזו ממשלה גברית. סליחה, גם לחצי שלנו יש רגשות. למה להעליב אותנו ולומר שזו ממשלה גברית? זה בסדר. גלעד, גם, זו ממשלה לא מתפקדת בכל המגדרים. גלעד, גם בין הגברים יש כאלה שעברו שינוי והשתבחו עם הזמן, זה בסדר, ואתה בין אלה. אבל לצערי הרב, אני חייבת להגיד שהעניין של כמה נשים נמצאות, לספור את הנשים ולהגיד שאם יש יותר נשים זה כאילו יהפוך את הממשלה ליותר טובה או עם מדיניות אחרת או עם שינוי גישה, זה לא בהכרח.

וחייבים להגיד את זה ולציין את זה, כי יש נשים בפוליטיקה שמאמצות דפוסי התנהגות ומדיניות שהם מה שנקרא typical, גבריים טיפוסיים מבחינת השימוש בכוח, מבחינת צורת הפתרון של הבעיות ואיך שמתייחסים לבעיות, עם עיוורון מגדרי טוטלי.

אנחנו גם ראינו בכנסת הזו נשים שנוטרות, איבה כל כך גדולה לשיח על זכויות נשים, שזה מבהיל ומפחיד לפעמים לראות דבר כזה. ואני חושבת שהגיע הזמן גם להצביע ולהגיד: אנחנו לא רק סופרים וסופרות את הנשים, אלא סופרים את האנשים שמאמינים בזכויות אדם, בזכויות נשים כחלק מזכויות האדם. זה שיח שצריך להדגיש אותו במיוחד במציאות הפוליטית שאנחנו נמצאים בה, איפה שזכויות אדם נדרסות וזכויות נשים נדרסות בצורה הכי גסה,

הבנה מוטעית של איך פותרים בעיות בתוך החברה. אני רוצה לציין, לפני יומיים, תודה רבה. רק ממש סיכום, כי כבר הסתיים הזמן. אז חבל, אני אשמור את זה למשהו אחר. אני חייבת להגיד: צריך גם לעקוב אחרי ההתפתחויות והמדיניות שמפתחת הממשלה. לפעמים זה מתחיל בצעדים קטנים ואנחנו צופים, לצערי, שזה רק ילך ויתדרדר. תודה.

חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח, חבר הכנסת אלון שוסטר,

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי,

מחילה, התפספס לי. אני מחכה לשמוע את הנאום שלה. מילא היית מתבלבלת בינה לבין שמחה רוטמן.

שלוש דקות לרשותך, בבקשה, גברתי.

השר שיקלי, ערב טוב, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. האמת שלא ידעתי שאתה תהיה השר התורן, ובדיוק התכוונתי לספר על הפגישה עם 700 צעירי המכינות,

עוד כמה שעות, שיש לנו כאן הבוקר, שבאים לשמוע ובאים לדבר ולהביע את כאבם ואת דאגתם על ההפיכה המשטרית שאתם מבצעים. חשבתי אולי גם להקריא לך את המכתב, אף על פי שראיתי שגם התייחסת אליו,

קראתי. התייחסתי בהרחבה, לא לעודד סרבנות, יפה, יפה. ברשותך, אני רוצה להקריא לנוכחים את המכתב שכתבו,

318 בוגרי מדרשת תבור.

אלפים.

זה גם יכול להיות אחד.

בעיניי זה ממש לא משנה.

וטוב שאמרת את זה. זה משנה, והוא גם ענה להם, תקראי את המכתב שהוא ענה להם.

אז, הם כותבים:

אנחנו קבוצת בוגרי תבור, המונעים מתוך אמונה בחזון המכינה המשותף הנובע מתחושת שליחות ומחויבות לשגשוגה של הדמוקרטיה הישראלית ולהתהוותה כמרכזו הרוחני והתרבותי של העם היהודי, כותבים מכתב זה מתוך חשש אמיתי לזהות המדינה ולפגיעה בערכים שעליהם חינכת אותנו. כנבחר ציבור, כשר בממשלת ישראל וכמחנך, האחריות מוטלת עליך, ואנו מאמינים ביכולתך ומצפים ממך להראות מנהיגות אחרת בימים מפלגים אלה, שבהם היא כה נדרשת. הצעדים הננקטים כעת על ידי הממשלה, הפיכת בתי המשפט לפוליטיים, מתן משקל עודף להכרעות שרירותיות של שלטון נוכחי באשר הוא על חשבון שלטון החוק, ניסיון להשתיק ביקורת קיימת ולרמוס ביקורות עתידיות, מסירים את הבלמים והאיזונים משיטת המשטר הישראלית באופן שיפגע בהפרדת הרשויות וייצר בפועל רשות שלטונית אחת, כול-יכולה, אשר על פיה יישק דבר. כל אלו מאיימים לשבור את כללי המשחק שעליהם נוסדה המדינה. אנו, שהתחנכנו על פי האני-מאמין המזוקק שלך, כפי שבא לידי ביטוי במפעל חייך, מדרשת תבור, חושבים שבפועלך האישי ובפועלה של ממשלת ישראל הנוכחית יש סתירה מובהקת של הערכים שעליהם חינכת אותנו. ציונות ודמוקרטיה השלובים זה בזה, אחדות חברתית המבוססת על היכרות אמיתית ונכונות כנה ליצור עתיד משותף עבור כלל חלקי החברה, כל אלו מוטלים כעת בספק. רבים מאיתנו מיישמים בימים אלו את אשר חינכת אותנו, "אמור מעט ועשה הרבה", פועלים ליצירת החברה בה אנו רוצים לחיות ולוקחים חלק בהפגנות ובמחאות השונות ברחבי הארץ. כאשר אתה קורא לאזרחים המוחים מנותקים ואנרכיסטים, מזלזל בכנות דאגתם למדינה ומטיל ספק במחויבותם לציונות, דע שעלינו אתה מדבר, וזה כואב לנו",

תודה רבה. אני מסיימת: על בסיס העקרונות שעליהם גדלת ושאותם הטמעת בנו, אנו יודעים שבליץ החקיקה הנוכחי איננו דרכך. אנו מצפים ממך לפעול לעצירת החקיקה וליצירת הידברות שתוביל לרפורמה ראויה, המוסכמת על מרבית החברה הישראלית, ברגישות וביעילות ולא בפזיזות מסוכנת. עמיחי שאנחנו מכירים לא היה נותן לזה יד,

כואבים ואוהבים, 318 בוגרי מדרשת תבור החתומים. אני מציעה, ומושיטה לך יד, לבוא מחר בבוקר, יש פה בערך 700, במעגלים מחוץ לכנסת, אתה מוזמן לבוא ולדבר איתם גם.

9:00 9:30. תודה רבה, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום. אני מזמינה את השר עמיחי שיקלי לעלות ולסכם את הדיון. בבקשה, אדוני השר. איפה אפרת? את עוד כאן? אני מקריא לך את המכתב שכתבתי להם בחזרה, זאת הזדמנות. קראנו,

אני רוצה לשמוע. מכיוון שבחרת לקרוא, אז נשיב גם פה מעל לדוכן: "בוגרים יקרים", ואני אוסיף פה: בוגרים יקרים ואהובים, "מסביב יהום הסער, ובדומה למכתב דומה שקיבלתי מכם עם התנגדותי להקמת ממשלת 'השינוי',

אני רואה ערך ביוזמה ובמעורבות שאתם מגלים, יוזמה המלמדת על דאגה ואכפתיות לעתיד מדינת ישראל. כאז כן היום, החותמים היקרים ואנוכי לא בהכרח חולקים את אותה תפיסת עולם פוליטית, ולא רואים עין בעין את נושא הרפורמה המשפטית. לפני שאני ממשיך הלאה, מכיוון שבלתי אפשרי להציג במכתב את התפיסה המלאה בנושא, אני מזמין את מי, שמעוניין לבוא בשישי הקרוב למפגש נינוח, מבטיח להקדיש כמה זמן שיידרש לשיח פתוח על הרפורמה ובכלל". זה כבר בביצוע. ובכל זאת, כמה נקודות בתמצית שבתמצית.

אני מאמין בכל לבי ברפורמה החשובה הזאת, שצריכה לתקן את היחסים שבין הרשות השופטת לרשות המחוקקת והמבצעת. "אני מאמין בצורך בשינוי, לא כי אני מתנגד לערכים ליברליים.

כי אני תומך בהם ולא מוכן לקבל מצב שהזכות לבחור ולהיבחר נשחקת עד דק. רק לפני כשנה" וזה כל כך משעשע שאת כאן, "כפה בית המשפט העליון על שרת החינוך להעניק את פרס ישראל למי שתומך בחרם על מדינת ישראל". אין בסמכותה של שרת החינוך להחליט למי יינתן הפרס, יש בית משפט, הוא יכריע.

גם אין סמכות לראש המטה הכללי של צה"ל להדיח קצין משירות. על הרמטכ"ל כוכבי נכפה להשיב לשירות קצין שהוא הדיח. אין כדבר הזה באף דמוקרטיה מתוקנת בעולם, אין כדבר הזה. יש אין-סוף דוגמאות להתערבות בוטה, בלתי מרוסנת של בג"ץ, שלא לדבר על זכות העמידה המופקרת על בית משפט, שמי שפוקד אותו השכם והערב זה ארגונים שממומנים במאות מיליונים על ידי האיחוד האירופי, הוועד נגד הריסת בתים, המוקד להגנת הפרט, בצלם, תעאיוש,

מוסאוא. כל אלה פוקדים את בית המשפט העליון, מנהלים אותו. מנהלים את בית המשפט, מנהלים אותו, מנהלים אותו. אין לך מושג מה קורה, אתה לא מבין מה שאתה אומר. בעוד שבעבר, מה אחוז העתירות של הארגונים, בעוד שבעבר, מה אחוז העתירות של הארגונים,

בוא נשמור על שיח מכבד. לא התפרצתי לדבריך. בעוד שבעבר לזכות העמידה בבית משפט עליון היית צריך להוכיח שנפגעת, לא, בית המשפט העליון במדינת ישראל נהפך לחצר האחורית של האיחוד האירופי, שעוד מטיף לנו מוסר השכם והערב, בעוד הוא חותר תחתינו ומממן פה אין-סוף פעילות שבסופו של דבר מובילה לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. אתה יודע כמה, של האיחוד האירופי. ולא סיימנו, גם כשבאה מדינת ישראל וביקשה לקדם מדיניות הגירה שלא תהפוך את דרום תל אביב לפרבר נידח מלא עוני, מוכה סמים, מוכה זנות, ביקשנו לרסן, פעם אחר פעם אחר פעם את מדיניות הממשלה טורפדה, הושמה לאל. איזו מדיניות? בית המשפט העליון נטל לעצמו את הסמכות להיות פוסק אחרון בכל סוגיה מינהלית וערכית במדינה. זו אנומליה. הפוסק האחרון צריך להיות העם, באמצעות נבחריו. האמת שהרחבתי פה, לא כל זה כתוב במכתב. תראה, אני מסיים את המכתב, שנייה. קראנו.

שינוי שיטת בחירה לוועדה למינוי שופטים, אין פירושה 'קץ הדמוקרטיה' להפך! במרבית מדינות המערב נבחרי ציבור הם הממנים את השופטים. גם עיגון מעמדם של חוקי-יסוד, שבית המשפט, " חבריי, נא לשמור על שקט. " שבית המשפט בכבודו ובעצמו הוא שהעניק להם (חד-צדדית,

מעמד של חוקה דה פקטו, הוא צעד מתבקש. כל יום" אני מסיים עוד דקה. חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת לכבד את השר. אנחנו מכבדים

"כל יום שהאופוזיציה מסרבת להידבר ומציבה תנאים של עצירת חקיקה, דבר שלא קרה מעולם במדינת ישראל, כאילו לא היו בחירות, הוא יום מבוזבז, יש נכונות אמיתית מצד הקואליציה להגיש לפשרות מסוימות", ואני קורא לכולם לבוא ולהידבר. ודבר אחרון, "כבוגרי תבור, אני מפציר בכם לא לתת יד לאף עצומה המעודדת סרבנות מכל סוג, ולא לעמוד מנגד מול קריאות מפורשות לאלימות", שמגיעות מאנשים בכירים. היו פה ראשי ממשלה שסטו מן הדרך, אנשים כמו העבריין המורשע אהוד אולמרט, כמו ראש עיריית תל אביב, שאומר: דיקטטורות, כן, אפשר להפיל רק בשפיכות דמים.

זה מה שהוא אמר.

מול ונדליזם וולגרי. מחנה השלום, שאין-סוף בא ואמר "הסתה" לפני רצח ראש הממשלה יצחק רבין, זכרו לברכה, המחנה הזה ממלא פיו מים, כשבנתיבי איילון מפגינים רושמים על ראש הממשלה המכהן "בוגד". זה לא נכון, לא שמענו אתכם מגנים.

לא שמענו אתכם מגנים. פשוט לא נכון,

חברים.

אתם התבלבלתם עם השלטים של משה מירון, פעיל הליכוד, "שמאלנים בוגדים". תודה רבה, אדוני השר. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה.

לא מסכימה איתך על זה, גלעד, חברת הכנסת סון הר מלך. חבריי, אנחנו נעבור להצבעה. גברתי סגנית המזכיר, אנא הקריאי את שמות חברי הכנסת. ההצבעה היא שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, אינה נוכחת אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת אלי דלל,

דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן,

מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, אינו נוכח לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת משה סעדה,

גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח

אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, אינה משתתפת בהצבעה אלון שוסטר, אינו נוכח

שטרית,

אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו, אינה נוכחת גברתי הסגנית, אנא קראי בשמות חברי הכנסת שלא היו במליאה

(קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, אינו נוכח דבי ביטון, אינה נוכחת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אורנה ברביבאי, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, אינו נוכח יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח יעקב טסלר, אינו נוכח חילי טרופר, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח

אינו נוכח רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח משה סולומון, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, אינו נוכח אלון שוסטר, אינו נוכח אלעזר שטרן, אינו נוכח מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת יש במליאה חבר כנסת שרוצה להצביע? בבקשה, עודד.

יש עוד חברי כנסת שלא נכחו ורוצים להצביע? ההצבעה נעולה. תוצאות ההצבעה: בעד,

נגד, שמונה, אין נמנעים. אני קובעת שהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 40) (מערכות צילום מיוחדות), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה, ותעבור לוועדה לביטחון לאומי להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5), התשפ"ג 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמינה

חבר הכנסת שלום דנינו להציג את הצעת החוק, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, החוק הזה באמת מאוד חשוב, והוא הגיע בהסכמה, בנושא של מחיר החלב. אנחנו מציגים את החוק. חוק תכנון משק החלב, תשע"א 2011, מסדיר את ענף החלב כענף מתוכנן, בשל מאפייניו הייחודיים דוגמת תנודתיות קיצונית בהיצע והביקוש לחלב. משמעות הדבר היא ייצור על פי מכסות, מעורבות ממשלתית בוויסות כמויות חומרי הגלם, וכן פיקוח על המחירים. החוק קובע, בין השאר, את מנגנון הפיקוח על מחיר המטרה, שהוא מחיר המינימום שהמחלבות מחויבות לשלם ליצרנים, הרפתנים, בעבור ליטר חלב גולמי. מחיר המטרה נקבע על בסיס עלויות הייצור, לפי סקר רווחיות הנערך אחת לשנתיים בקרב מדגם מייצג של היצרנים. החוק מסמיך את שרי החקלאות והאוצר לקבוע בצו את מחיר המטרה בהתאם להוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, שיחול לעניין זה במספר שינויים, כפי שיקבעו השרים.

כדי לשמור על יציבות הענף וכחלק מההסכמות שהושגו בזמנו בין הממשלה לנציג הענף, נקבעה בחוק בשנת 2011 הוראת מעבר, שהשאירה בתוקף את מחיר המטרה שהיה מוסכם בענף לפני תחילת החוק, תוך כדי קביעת מנגנון לעדכונו במסגרת תקנות עדכון מחיר מטרה, שיתקינו שרי האוצר והחקלאות, באישור ועדת הכלכלה. תקופת המעבר הסתיימה באוקטובר 2019, אך היא הוארכה מאז כמה פעמים. בחודש יוני האחרון נחתם הסכם בין משרדי החקלאות והאוצר המסדיר את מדיניות הייצור והיבוא של מוצרי חלב, אשר גובש על בסיס ההבנות שהושגו עם מועצת החלב ונציגי הרפתנים והמחלבות. הצעת החוק נועדה לעגן בחקיקה את ההסכמות שהושגו בעניין מחיר המטרה, ובראשן הארכת תקופת המעבר בכשלוש שנים נוספות, עד 31 בדצמבר 2025. עוד מוצע לקבוע כי השרים יקבעו בתקנות עדכון מחיר המטרה, הוראות שיאפשרו לחשב את מחיר המטרה החל מ-1 באפריל הקרוב על בסיס עלויות הייצור השנתיות ברפתות של היצרנים שמכסתם היא בגובה 800,000 ליטר חלב או יותר. באופן זה הם ייכללו בחישוב הרפתות היעילות יותר, שנהנות מיתרונות לגודל, וכך יופחת מחיר המטרה. כמו כן, מוצע להסמיך את השרים לקבוע בתקנות הפחתה חד-פעמית במחירי המטרה הרבעוניים, שתבוצע בשני שלבים, כך שברבעון השני של 2023 יופחתו 2.9 אגורות, וברבעונים השלישי והרביעי של שנת 2023 וכן ברבעון הראשון של שנת 2024 יופחתו 2.15 אגורות. הפחתות אלה מגלמות את הפחתת המחיר שהייתה אמורה להתבצע אילו ההסכמות היו מעוגנות בחקיקה בחודש יוני האחרון, אז נחתם ההסכם שהזכרתי קודם לכן. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש מכם לאשר את הצעת החוק בנוסח שאותו אישרה הוועדה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ולדחות את כל ההסתייגויות. תודה רבה, חבר הכנסת שלום דנינו.

להנמקת ההסתייגויות. ראשון המנמקים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, רגע, זה מה שמופיע

ראשונת המסתייגים חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, בבקשה. יא אללה, איך קיבלת 21 עכשיו. למה אתם פה?

20 דקות. 20 דקות לרשותך, בבקשה. אפרת, את נראית עייפה. אפרת רייטן מרום (העבודה): אני גמורה.

השר שיקלי,

שיקלי, שמע, אני, מבחינתי, אל תדאג, עומדת בזמנים, לגמרי לא אגלוש. מבחינתי, מה שאני מקבלת, אני אומרת תודה רבה. אפרת, שימי לב שהחלב לא יגלוש. השר שיקלי, באמת, שמעתי את דבריך.

אני מעריכה את זה שאתה כותב להם תשובה, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, ושלא תהיה התעלמות. אבל גם שמעתי את ההסברים שלך לגבי מדוע אתה מאמין ולמה אתה מאמין שצריך לעשות כאן את הרפורמה. זאת לא פעם ראשונה שאני שומעת, אני שומעת אותך גם בתקשורת,

מאז שהוא במשרד החקלאות הדימויים שלו הם חלב.

שמה שחסר לי זה שתשב לשיחה אחת רצינית, באמת, אבל, שיחה רצינית איתי, עם מישהו אחר. נעבור, מה שנקרא, נקודה-נקודה.

אני אוכיח לך שיש פער עצום בין מה שאתה אומר למה שקורה באמת. אתה יודע, כשהייתי עכשיו בוועדה לבחירת שופטים במשך שנה וקצת, ראיתי דברים אחרים לגמרי. גם אנחנו מגיעים כאן לדילים בתוך המשכן, כי צריך להגיע להסכמות. אתם מגיעים בתוך הקואליציה להסכמות, אנחנו גם,

אנחנו לא קוראים לזה "דילים", כי פה אנחנו מכבדים את זה. אבל כשאנחנו יושבים בחדר הוועדה, ויש שם נציגים של חברי כנסת, נציגים של השופטת, נציגים של המבצעת וכמובן של לשכת עורכי הדין, לא הייתה לנו בררה אלא להגיע להסכמות רחבות במהלך כל השנה. כשאנחנו היינו צריכים למנות ארבעה שופטים לבית המשפט העליון השנה, ישבנו במשך שנה כמעט עם קלסרים, עם חוות דעת, עם פגישות אישיות, עם ראיונות, ועשינו כמויות של שיחות בינינו כדי לנסות להגיע להסכמות. כל אחד, בטבעי שלו, רוצה לקדם את השקפת העולם שלו. זה עדיין יהיה, מה שמשתנה זה המינון. אבל מה המינון? ואת אומרת "כמובן לשכת עורכי הדין". לא יודע, ממה שראינו עד עכשיו, אני אסביר לך למה. שני דברים אמרת: א. לגבי לשכת עורכי הדין. אגב, אני לא מכיר אף מדינה בעולם ששמה את, אני גם לא מכירה אף מדינה בעולם שהיא יהודית, אני גם לא מכירה אף מדינה בעולם שיש לה משטר, מה שקורה אצלנו. אי-אפשר להשוות. רגע, רגע, רגע.

מה שאני אומרת זה שלקחת ולהתחיל לעשות השוואות ממדינה למדינה, יש בזה איזה עיוות, כי כל מדינה יש לה את המבנה שלה. ארצות הברית, משווים, הינה, גם שם בוחרים שופטים. זה נכון, אבל יש שם שני בתי נבחרים ויש שם חוקה. אפילו הנשיא, יש לו הגבלת כהונה לשמונה שנים. הכי מצחיק.

אתה חייב להקשיב, אין לך ברירה. זה על הזמן שלי. מה שאני אומרת זה שאי-אפשר לקחת דבר מסוים ולהגיד: הינה, גם להם יש ולנו אין. מה שהתחלתי להגיד לך על הוועדה, וזה חשוב, אני הייתי עורכת דין לא מעט שנים,

נחל צפית, כל הסיפור הטרגי. יש חשיבות גדולה בעיניי, אני יודעת שהיום אף אחד כבר לא רוצה לגעת ולדבר על לשכת עורכי הדין בגלל מה שקרה עם היושב-ראש הזה ומה שקרה עם היושב-ראש הקודם. הוציאו שם רע מאוד ללשכה. אבל כעורכת דין, שמגיעה לבתי משפט ורואה את השופטים, יש משמעות עצומה לחוות הדעת של עורכי הדין. בסוף, לכאורה, עורכי הדין הם הלקוחות. הם מגיעים לבתי המשפט, הם רואים את השופטים, הם מכירים את ההתנהלות. הם יכולים לחוות דעה אם השופט שיקלי היה חכם, היה מקצוען, איך הוא התנהג לצדדים, אם הוא למד את החומר, אם הוא הגיע מוכן. יש לזה משמעות עצומה, אני אומרת, בפרקטיקה. יותר מזה, הרי אתה ממנה עורכי דין בערכאת השלום. אנחנו השנה מינינו מעל 70 עורכי דין מבחוץ לבתי משפט השלום. כשאתה מקבל חוות דעת גם מלשכת עורכי הדין יש לזה משמעות עצומה בעיניי.

אני כן חושבת, וזאת הביקורת שלי מבפנים, שיש לעשות שינוי בהליך עצמו. בהליך עצמו יש ליקויים. אני חושבת שאפשר לטייב שם הרבה דברים. אתה יודע מה, אפילו יותר מזה, כשאתה ממנה עורך דין לבית משפט for life, מה שנקרא, זה נראה לי לא הגיוני. אולי פיילוט. אגב, יש מדינות אפרופו, עושים השוואה למדינות שבהן אתה ממנה שופט לשנתיים, לחמש. אתה אומר: חכו שנייה, למה לי להתחייב לכל החיים? יש בזה משהו נכון. והכשרות. אתה יודע מה, גם לגבי המינוי עצמו של עורכי הדין בוועדה עצמה, אולי צריך לצמצם, שלא יהיו להם שניים. אבל יש משהו נכון, שהוא משהו מקצועי, כשהם באים ונותנים את דעתם בתוך הוועדה הזאת. זה לגבי עורכי הדין. כשאנחנו מינינו השנה ארבעה שופטים לבית המשפט העליון, מינינו, לטעמי, עם מגוון וייצוג של אוכלוסייה. בסוף אתה לא יכול למנות אדם, אוקיי, אני אמנה אותו על סמך דעתו הפוליטית,

הרי את זה אנחנו לא רוצים, בתי משפט פוליטיים, אז ברור שזה לא חלק מהקריטריונים. אבל כשבאו בטענות ואמרו שאין מזרחים, והרי זאת אחת הטענות המרכזיות שהיו, אני רק מזכירה שבסוף ממשלות הימין הן אלה ששלטו פה בכל השנים, יכלו לעשות מיליון שינויים, יכלו למנות כמה מזרחים שהם רוצים. דווקא בשנה הזאת ארבעה שופטים מינינו, שים לב לגיוון, לייצוג שהיה. קודם כול, מבחינה מגדרית היו שתי נשים ושני גברים. יותר מזה, היה שופט מוסלמי ראשון מאז קום המדינה, בסוף הם 20% ממדינת ישראל, ואם לא יהיה ייצוג גם של החברה הערבית בבתי המשפט, יהיה ניכור, תהיה תחושה שבסוף הם לא יהיו חלק מאיתנו, וזה גרוע מאוד. הייתה שופטת, לראשונה מאז קום המדינה, ממוצא מזרחי, אשתו של השר לשעבר יובל שטייניץ, שופטת מדהימה, שהייתה בבית המשפט המחוזי לפני כן, באמת, קילומטרז' ופסיקות מצוינות. מקצוענית. אפשר היה להגיע להסכמה. והיה צריך להיות שופט שהביא את האינטרס של לשכת עורכי הדין, כלומר הוא בא מהמגזר הפרטי. עד היום נהוג היה, במשך שנים, שתמיד יש שופט אחד שבא מהמגזר הפרטי, עורך דין. היות שעזב אחד, היה מקום, צריך למנות אחד. אני אומרת לך, במשך חודשים ניהלנו דיונים קשים ומחלוקות איומות. ובניגוד למה שאומרים בחוץ, היו פערים גדולים מאוד בתוך השופטים, היו פערים גדולים מאוד בין לשכת עורכי הדין לשופטים, הם לא היו מקשה אחת,

אני מספרת לכם דברים מתוך הוועדה, וגם בינינו. בסוף, היינו קואליציה. ישבתי שם עם שמחה רוטמן, אילת שקד וגדעון סער, שר המשפטים דאז. לא היו שום הסכמות. לא היו הסכמות. אתה יכול לדמיין שאני לא בתקווה חדשה, וכמובן לא הייתי בימינה. לא היו הסכמות. לכן, בשביל להגיע להסכמות ניהלנו כמויות של שיחות. קבענו כבר ישיבה כדי לבחור, והיא בוטלה ברגע האחרון כי עדיין לא הגענו להסכמות. מה שאני אומרת זה לא שאין מה לתקן. אני חושבת שאנחנו האחרונים שצריכים לומר שהכול מושלם,

שום דבר לא מושלם. גם בכנסת הזאת אנחנו רחוקים,

מלהיות מושלמים, והדברים פה עובדים רע מאוד. אין מספיק סמכויות לכנסת, הכנסת כפופה מאוד מאוד לממשלה, יש משמעת,

בעיניי זה דיון יותר מעניין מאשר עם הרשות השופטת. נכון, נכון, אתה מבין? לא פחות חשוב. חד-משמעית. אני אגיד לך, בסוף יש משהו אבסורדי כשאתה אומר: בואו ניתן לפוליטיקאים, אמון הציבור בנו הוא הכי נמוך, אתה רואה את כל הסקרים, נדמה לי שזה 9%,

בואו נהפוך את הוועדה הזאת לוועדה שבסוף תקבל החלטה על ידי הפוליטיקאים, הרוב בקואליציה. כשאתה מסתכל מהצד, אזרח סביר אומר: אומנם בחרתי פוליטיקאים, אולי באחד מהם, לא בכולם, אבל יש שם גם הרבה,

אנשים שאני לא מאמין בהם, ואנשים שהוציאו שם רע לפוליטיקאים, לא משנה מאיזה צד, לא ניכנס עכשיו לדברים, כולם מבינים, לא בטוח שהם מביאים כבוד למשכן הזה או שהם אמינים.

יש שם דברים פליליים, יש שם דברים לא מוסריים, לא בטוח שהם האנשים, והם אלה שאנחנו עכשיו נותנים להם את הרוב המוחלט בוועדה לבחירת שופטים. אבל גם ברמת השופטת היו ליקויים ומינויי מקורבים ואשתו של וזה מתמחה אצל זה. זה לא מושלם. אני כופר בטענה שלשופטים יש עליונות

על פוליטיקאים.

כולנו בני אדם עם תחושות,

אני לא שופטת את זה לפי עליונות מוסרית. זאת לא עליונות מוסרית בעיניי. קודם כול, זאת פרופסיה. כדי להיות שופט בבית המשפט,

אתה צריך להיות מלומד וחכם עם הרבה מאוד, זה לא לא מוצע להחליף את השופטים בפוליטיקאים אלא לשנות את מרכז הכובד של הוועדה. אני אומרת, אני לא מזלזלת. אם היית צריך עכשיו למנות רופאים בכירים, היית רוצה לדבר עם אנשי המקצוע, שייתנו לך המלצה? בוודאי שכן. אותו הדבר פה. בסוף זה מקצוע לכל דבר. בגלל שבבית המשפט העליון יש גם הרבה מאוד פסיקות והליכים שמדברים על מדיניות ועל ערכים ועל זה, אומרים: טוב, כל אחד יכול להיות במקום הזה.

כדי להיות שופט אפילו בבית משפט שלום, אתה צריך שיהיה לך ותק של חמש שנים, אתה צריך לעבור קורס ומרכז הערכה מטורף, שרבים נופלים בו, וכמובן לא למחוזי וכמובן לא לבית המשפט העליון. צריך ותק הרבה יותר, של עשר שנים, למחוזי. אף אחד לא ביטל את הכשירויות האלה. אני לא אמרתי שלא, רק מדברים. לא קופצים ממקום למקום, אני עונה ספציפית. מה שאני אומרת זה שמדובר על משהו שהוא קודם כול מקצועי. לשמוע את השופטים ולשמוע את דעתם, כשהם יודעים ומקבלים את חוות הדעת, אבל אף אחד לא מציע להוציא את השופטים מהוועדה, זה שינוי מרכז הכובד. זה ויכוח, זה מה שהתחלתי להגיד לך.

כפי שאת רואה,

חבל שהוא לא מתנהל עכשיו, הוא בוועדה. יש פה על מה לדבר. זה מה שאני אומרת. כשבאים אלינו ואומרים לנו: אתם לא מציעים הצעות, למה צריך ללכת למרי אזרחי וכל הסרבנות וכל הדברים האלה, ולייצר אווירת אימה במדינה? לא צריך. פשוט לעצור את הכול ולשבת לדבר. אני אסביר לך. התשובה נורא נורא פשוטה, וזאת לא פעם ראשונה שאני אומרת את זה בכנסת. אני יושבת בוועדת החוקה, ישבנו שם שבעה שבועות או לא יודעת כמה זמן. גם אני אמרתי את זה, וסיפרתי את הדברים האלה. באו גם מומחים וסיפרו את הדברים. באו גם שופטים בדימוס. באו, סיפרנו ואמרנו את הדברים האלה. זאת אומרת, הדיונים האלה מתקיימים וכן עולות הצעות, וכן עולים דברים, אבל שום דבר לא התקבל. אפילו לא פיפס, לא סעיף.

בעצם הרגשנו שזאת הצגה. הרגשנו שזה מקום

בואו ניתן להם, נעשה וי, ניתן להם לצעוק, ניתן להם לדבר, אבל אנחנו נמשיך ונדהר עם החקיקה הזאת ולא נעצור לרגע אחד.

אתה מתחיל לראות בחוץ, מיום ליום ומשבוע לשבוע, תגובות שהן הרבה יותר קיצוניות, כי התחושה היא של דריסה. ברגע שלא מתייחסים אליך ברצינות, ברגע שאוטמים עיניים ואוזניים, ברור שאנשים מתחרפנים. כשאתה רואה את איילון נסגר, אני תכף אתייחס לזה, ו"ביבי בוגד" על זה, אתה רואה את איילון נסגר, ונזכרתי שכשהייתי יו"ר ועדת עבודה ורווחה, גם אז חסמו את איילון, הנכים, וזאת לא הייתה הפעם הראשונה, כי גם הם היו מיואשים, גם אותם לא ראו ולא הקשיבו להם. הם התחרפנו מזה שאף אחד לא סופר אותם. וכשאף אחד לא סופר אותך, אתה מתחיל לשבור את הקירות. וזה מה שקורה כאן. הרי זה לא התחיל ככה. ההפגנות לפני שבעה שבועות לא נראו כמו היום.

יש פה החרפה והקצנה של אנשים שמרגישים שמתעלמים מהם ושדורסים אותם. אני חייב לשתף

בשונה מהנכים, מי שמרגישים שלא סופרים אותם זה אנשים שבחרו מחל, בחרו במפלגות המחנה הלאומי. ומרגישים שלא מכבדים את תוצאות הבחירות, שהם פחות שווים בגלל שהם לא היו בקורס טיס או לא פרופסורים או לא שייכים לאריסטוקרטיה. אני מדבר איתך על דברים אמיתיים.

אני מכבדת את זה.

אני מכבדת את זה, ואני חושבת שבסוף בסוף בסוף אי-אפשר להתווכח אף פעם עם תחושות של אנשים. כי אם זאת התחושה, צריך להגיד: אוקיי, יש לה מקום. אבל אני יכולה לענות לך ולומר: תראה, מה זה לא לקבל את הממשלה ומה זה לא לקבל את ההפסד? זאת לא פעם ראשונה שאנחנו מפסידים. זאת לא פעם ראשונה. אי-אפשר לבוא אלינו בטענות שכשאנחנו מפסידים אנחנו לא יודעים להפסיד.

לעומת הממשלה הקודמת, אני מזכירה לך שלא היה יום אחד של חסד שבו אמרו שהממשלה הזאת היא לגיטימית, שבו אמרו שהממשלה הזאת היא חוקית אפילו. או שכינו את ראש הממשלה בכינוי "ראש ממשלה".

הם נמנעו מלקרוא לבנט "ראש ממשלה", וללפיד. רק אחרי שפיזרנו את הכנסת, אני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שנתניהו עמד ואמר ללפיד "ראש הממשלה". אמרתי, אוה, עכשיו שהוא יוצא החוצה, יש הכרה. אני רוצה להגיד לך שזה גם עניין של רגשי נחיתות. דווקא כמי שבאה מהליכוד ומהימין, כל השנים היינו בשלטון. עד לפני השנה וחצי הזאת, כל השנים היינו בשלטון. גם כשעמדו כאן, אני לא זוכרת מי זה היה, אני חושבת שזה היה רוטמן או ואטורי,

עמד ואמר: כבר שנים הולכים ושמים את הפתק של ימין ומקבלים שמאל.

כאילו, אנחנו הימין היינו שם בשלטון. יש פה משהו שהוא תפיסתי. ואני מזכירה לך שבמהלך כל השנים,

לא צריך להזכיר את כל הנאומים של נתניהו במהלך השנים, איך הוא אומר: אני אשמור על בית המשפט חזק ועצמאי. והוא שייך לאליטה בסוף, אם אתם כבר מדברים על אליטות. הוא שייך לאליטה. הוא מבין,

שמדינת ישראל מוחזקת ושמורה כל השנים האלה בין היתר בגלל בית המשפט ובגלל הפקידות הגבוהה והגדולה שלנו. בית המשפט השתנה הלך והקצין מאז שנות התשעים, לקח לעצמו עוד ועוד סמכויות, עבר לדון גם בחוקי-יסוד ושם אותנו בסיטואציה מאוד קשה. אבל כשנתניהו דיבר בלהט על כך שצריך לשמור על בתי המשפט עצמאיים, ואסור לגעת בדמוקרטיה, זה היה עכשיו. הרבה בימין דיברו ככה בעבר. זה היה ב-2015, זה היה ב-2012, אני לא מדברת איתך על שנות התשעים. אני מדברת איתך על עכשיו,

אתה מסתכל ואתה אומר: מה שמר ומה שומר על המדינה גם עכשיו? כשאני מסתכלת על הפקידות הבכירה שלנו, על היועצים שלנו, היועצים המשפטיים שלנו, אני רואה פה את גור בוועדת החוקה, אני רואה את האחרים, הם באמת באים עם המקצועיות שלהם. עם מה הם באים?

כעורכת דין לפני זה, לא הייתי פוליטיקאית, לא עניין אותי בכלל. לא התעסקתי בכלל, לא בפוליטיקה, לא בימין ולא בשמאל. הלכתי, עשיתי, רציתי להיות הכי טובה בעבודה שלי. הייתי עורכת דין, אמרתי: את חייבת להיות הכי תותחית שיכולה להיות,

זה השם שלי, זה המוניטין שלי. הקולגות שלי מסתכלים עליי ואומרים: כאן היא הייתה טובה, זה בכלל השם, יותר מערכים וכל מיני כאלה. והפקידות במהלך השנים, בעיניי השדרה הזאת היא שדרה שמחזיקה אותנו. אפילו הביורוקרטיה שלנו, שלפעמים מחרפנת ומטריפה אותנו, שומרת על הבסיס ועל השלד של המדינה מפני שינויים מטורפים וכל מיני רוחות רעות, שיכולים לקחת את המדינה הזאת לכל מיני כיוונים אחרים. ולא בכדי ראש הממשלה נתניהו, אומרים לי השופטים בדימוס,

שהוא היה מגדולי המגוננים והשומרים של בית המשפט בישראל כי הוא הבין את העומק של ההגנה ואת עומק החוסן הלאומי שבתי המשפט האלה נותנים. זה דבר שנוגע לכל אחד ואחד מאיתנו מהבחינה הביטחונית, אתה יודע את זה בטח,

שנותנים לנו, ומבחינת זכויות אדם. בסדר.

תמיד יש אחד שמפסיד ואחד שמנצח במשפטים, אז ברור שתמיד יש אחד שכועס, וברור שהוא יכעס על השופטים. יכול מאוד להיות, וצריך לבוא ולראות, במהלך השנים האלה, איפה היו פריצות הגבולות. וגם לשאול את השאלה למה. ואתה יודע למה? נגענו בזה בתחילת השיח הזה, כשדיברנו על הכנסת, שהיא הייתה חלשה והיא הייתה מתחת לכל ביקורת. הרי אין וקום בטבע. מאוד חלשה. היא חלשה. יש לי רשימה, אני אומרת שהייתי שמחה להגיש את רשימת החוקים שיש לי כדי להחזיר או להגדיל את מעמדה של הכנסת, אבל בחיים לא ייתנו לי, כי בסוף מי שמחליט על החקיקה הזאת, הרי זה יהיה על חשבון הממשלה, על חשבון הרשות המבצעת, נראה לך שהממשלה תיתן לי לחזק את מעמדה של הכנסת? אין שום סיכוי. אבל יש פה גם בעיה ביחס בין הכנסת לבין הרשות השופטת, זה לא רק מול הממשלה. אבל קודם כול זה מתחיל. אני חושבת שהקומה הראשונה שלנו בסוף, ואני ארשה לעצמי להגיד שאני תופסת ממך אדם ליברלי, אני חושבת שהמחשבה הראשונה שלנו צריכה להיות קודם כול: את מי אנחנו שמים במרכז? את האדם, את האזרח ואת הזכויות שלנו. בעיניי קודם כול אנחנו של האזרחים, אנחנו בשביל האזרחים, אנחנו קודם כול צריכים את זה. ולכן אנחנו כועסים, כי הקומה הראשונה הזאת, בכלל של הזכויות, שאין אותן היום, או בכלל של "בואו נסדר את כללי המשחק", שזה חוק-יסוד: החקיקה, זה בכלל לא על הפרק. מה שרוצים לעשות פה קודם כול זה סוג של "בואו נוציא את בית המשפט מהמשחק, בואו נגביל ובואו נקשור את הידיים שלו", כשאין לנו כאן את הבסיס, אבל כרגע אנחנו מרגישים שהממשלה, עכשיו, תראה, התחלתי להגיד לך, ובזה אני מסיימת, עוד פעם, מבחינת תחושות, נכנסתי לך לדברים, אז יש לך עוד דקה.

מבחינת תחושות אני לא מתווכחת. אני אומרת לך את האמת. אם זאת התחושה, זאת התחושה שאנשים מרגישים. אבל אני אומרת שוב: המנדט שלכם. אתם השולטים, המשילות שלכם. הרי אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. אז אתם לא צריכים לבוא אלינו ולהגיד: בואו תעזרו לנו, בואו נגיע כאן לאיזה הסכמות, בואו תוציאו לנו את הערמונים מהאש. קודם כול, יש לנו איומים במרי אזרחי, יש לנו איומים במלחמת אזרחים, יש לנו קריאות לאלימות ממי שהיה פה ראש הממשלה. יש לנו היום ראש ממשלה שעלה לרדיו ואמר שהוא קורא לרמטכ"ל, אם תהיה מחלוקת עם בית המשפט, לא למלא את הוראות הממשלה. יש פה דברים,

אני לא זוכר כזה דבר מאז שיש לי הכרה. אני לא זוכר כאלה אמירות. אז אני שואל את עצמי איך אתם יכולים לומר כזה דבר, האנשים הכי בכירים. מה זה? מה זה? למה אתם קוראים לאלימות?

בקדנציה הקודמת היו דברים פי אלף יותר חריפים, ואתה יודע את זה, גם מול הבתים של סילמן, של, מה? אני מזכירה לך שהגיע קליע לראש הממשלה. אני מזכירה לך.

אני לא מדבר על פעיל פוליטי x או y שבא ועמד מול בית. אני מדבר על ראש ממשלה לשעבר, על רמטכ"ל לשעבר, שהם מבחינתם, עמד ראש ממשלה לשעבר ואמר דברים איומים. הוא היום ראש ממשלה בהווה. הוא אמר דברים, היו הרבה יותר חריפים,

יושב-ראש ועדת החוקה, לא קריאות לאלימות, לא קריאות למרי אזרחי, לא קריאות לסרבנות.

אז אני אראה לך בכתב דברים שכתב יושב-ראש ועדת החוקה הנוכחי על מרי אזרחי, כשהוא לא היה בשלטון. לכן אני אומרת שכשאנחנו מתחילים לדבר על זה, אתה תשמע את זה מכאן ואתה תשמע את זה משם. אני חושבת שבסוף כולנו נמצאים באיזו פוזיציה, ובגלל זה אנחנו שומעים רק את הדברים שאנחנו ערים אליהם. אני לא חושב שזה קורה.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, על דיון מרתק. טוב. ואני מזכירה לך שבבוקר יש פה 700 מכיניסטים בחוץ.

תודה רבה לך. חבר הכנסת עודד פורר, בבקשה. רק אזכיר לך, השר שיקלי, שגם אתמול שמענו דברים שהם חסרי תקדים לגבי הפרעות שהיו כאן, שאני בטוחה שגם אתה,

אתה התייחסת, אבל שמענו כאן חברים לקואליציה,

לשמוע ולא להאמין. בבקשה, 30 דקות לרשותך. תודה, גברתי היושבת בראש. חברי הכנסת, אדוני השר, אני חייב להמשיך מאיפה שהפסקנו את הדיון הקודם, כי אנחנו מסתובבים פה כולנו, אני חושב שכל מי שישראל יקרה לו, עם כאב גדול מאוד בלב. באמת אפשר להרגיש את זה פה בשיח בתוך הבניין, אפשר להרגיש את זה גם בשיח עם מי שאתה מדבר איתו מחוץ לבניין. אני גם שמעתי את הדיון שלך עם חברת הכנסת רייטן, וכמובן לכל אחד יש מה להגיד, אבל אני אומר לעצמי: איפה האחריות בסוף?

שאתם הכי צודקים, אני חושב שאתם הכי טועים אבל נניח שאתם הכי צודקים, כל הצדק איתכם, איפה החוכמה? אתם רואים לאן הולכת מדינת ישראל? נניח שכולם, כל מי שמפגין נגד הממשלה,

מה שלא נכון,

אף אחד לא דיבר על כל, לא, זה כל הזמן. כל מה שעולה ראש הממשלה, כל מה שעולה כל שר וכל מה שעולה כל חבר כנסת זה להסביר כמה "אתם ואתם ואתם". נניח שהוא צודק.

איפה אתה, השר שיקלי? אני פה. איפה אתה? איפה אתה בזה שהמדינה הגיעה למצב שבו אנשים שמעולם מעולם לא דמיינו, הם עצמם לא דמיינו שהם יגידו שהם לא יבואו לשרת. לא אלה שנלחמים פה להעביר את פסקת ההתגברות כדי שהם יוכלו לא לשרת רשמי,

שבחוק יפטרו,

אנשים שיכלו לא לשרת, שהגיע להם לא לשרת, התייצבו לשרת ומתייצבים לשרת ומשרתים גם היום.

אולי יש משהו שבשבילו אפשר לעצור את החקיקה, כמה ביקש הנשיא, גברתי היושבת בראש, שבועיים? אולי הכלכלה הישראלית נמצאת בקריסה? היא לא אולי בקריסה, היא בקריסה. הדולר טס למעלה, אנחנו נמצאים במצב שבו הבורסה הישראלית צוללת.

הפרק הראשון בספר אומר: תאשים את קודמך. עכשיו, אתם בבעיה, אין לכם את מי להאשים.

קיבלתם את המדינה הזאת כשאנחנו בצמיחה אולי הגדולה ביותר במערב, כשאנחנו עם האינפלציה

היו רק שתי מדינות בעולם עם אינפלציה יותר נמוכה ממדינת ישראל במשבר שהוא משבר עולמי,

אלה המדינות שהיו עם אינפלציה יותר נמוכה מאיתנו. קיבלתם משק, אחרי שאנחנו קיבלנו אותו עם גירעון, קיבלתם משק עם יתרה ועודף, אחרי שקיבלנו אותו עם אבטלה של 10%, קיבלתם אותו בלי אבטלה.

מה קרה פה? מה קרה פה. היום, אם אתה תשב עם קרנות השקעה, אומרים לך שמשקיעים לא רוצים להשקיע. אז מי אשם? "אתם": בגלל מה שאתם אומרים, המשקיעים לא רוצים להשקיע. עודד, עודד, סליחה, שתי שאלות, בבקשה. תוסיפי לי את הזמן הזה, בבקשה.

כל העניין שלא רוצים להשקיע, להוציא כסף? איך התחיל התהליך הזה? מה השאלה השנייה? אמרת שתי שאלות. זה דבר אחד. לגבי שער הדולר, אני סתם בדקתי מה קרה לשער הדולר ברגע שאתם הקמתם את הממשלה הקודמת. יום אחרי הדולר התחיל לטפס למעלה, בטח שכן. בטח שכן. הדולר התנדנד. אני סוחר בדולרים, ביורו, וזה לא כזה נורא,

וזה יחזור לרדת, ולא קרה כלום. אבל איך התחיל התהליך הזה? אני אמרתי לחברים שלך,

אני מהאנשים המתונים ביותר, ואחרי זה אני אשאל אותך עוד שאלה. אמרתי להם: אם אתם תתעקשו שהכלכלה שלנו תידפק ותמשיכו לדבר ככה, אז הכלכלה תיפגע. אבל למרות הפגיעה הזאת, אני חושב שאנחנו יכולים לספוג את זה, ובטח שאתם אחראים לזה, ברור. הינה, זה, בוודאי שאתם אחראים לזה. הינה, היא הנותנת. והשאלה האחרונה,

שער הדולר ביולי 2021 היה 3.2. תראי, הוא עלה ל-3.3,

תעברי יום-יום, אבל זה באמת לא דרמטי כמו שאתם מנסים.

אני שואל אותך שאלה: אם אנחנו נפגשים פה עוד חצי שעה, אתה עצמאי לבוא לכיוון של הידברות? אתה מוסמך או שיש לך גם משמעת מפלגתית? מעניין, לך יש משמעת מפלגתית?

אבל יש לי איזה מרחב תמרון מסוים, ואני לא שואל סתם. עכשיו, אני אומר לך ואני אתחיל מהשאלה השנייה שלך: עוד פעם, מה באתי ואמרתי פה? ותכף אני אתייחס אליך, איפה רובצת האשמה לפתחכם. אבל נניח שאתה צודק. מה שאמרת בעיניי זו שטות גמורה ומוחלטת, את זה אני אומר לך, אבל נניח שאתה צודק, בכוחו של מי לעצור את האירוע הזה? כולם כל הזמן שואלים: איפה אתם,

בסוף בסוף, בסופו של יום, האחריות רובצת על כתפי הממשלה. כשהשתוללה פה האופוזיציה כשאנחנו היינו בממשלה, מעולם לא באתי ואמרתי שהאופוזיציה אשמה בגלל בעיות שאיתן אנחנו מתמודדים, והתמודדנו עם כל הבעיות, עם יוקר מחיה, גם עם ביטחון וגם עם בעיות אחרות. וכשעשינו דברים לא בסדר,

אבל, בסופו של יום, בכוחכם לעצור. עכשיו, כשאתה אומר "הדיבורים שלכם", זו הבעיה. אם אתה משקיע, אז בוודאי שאני מניח שאתה יודע שמי שמשקיע כלכלית, הפוליטיקה פה או הדיון ביני לבין השר שיקלי או ביני לבינך לא כל כך מעניינים אותו. מעניינים אותו הנתונים. בסוף הוא רוצה לשים שקל או דולר ולדעת שהוא יוציא ממנו תשואה גבוהה. החבר'ה בארצות הברית, החבר'ה במערב אירופה, הם ממש לא בדיון, אבל הם מבינים מהר מאוד שהכסף שלהם בסכנה. עכשיו, מה קרה? באים אנשים שמובילים בכלכלה הישראלית ואומרים: תקשיבו, אנחנו מקבלים קולות. אנשים מסתכלים ואומרים לנו את זה: אה, בגלל שאתם אומרים עכשיו, אז נעשה יותר חזק. קרנות ההשקעה עוצרות השקעה למדינת ישראל,

מה אתה אומר על פאפאיה או על הבחור הזה, ניסני, שבא ואמר: אני יורד מהארץ? משפט אחד. צריך לבוא ולומר ש"כל אהבה שתלויה בדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה".

שבאו ואמרו: הממשלה לא לרוחנו, אנחנו משקיעים השקעות. קח את הדוגמאות האלה, קח את פאפאיה. מה העמדה שלך, פורר, אתה מוכן לגבות את זה? אתה מצדיק את זה?

אני חושב ששמעת אותי, את חבריי וגם את יושב-ראש המפלגה שלנו יוצא נגד זה בכל פעם, בכל אפשרות ובכל מיקרופון שהיה לו. אבל להגיד שהעובדה שמישהו אמר את זה זאת הבעיה, זה ניסיון לברוח מהבעיה האמיתית.

אני שואל אותך, הפרקטיקה, אני מנסה להבין. מה שאני שואל אותך זה לא הפרקטיקה הזאת. הפרקטיקה הזאת, הרי בסופו של יום קיבלנו את תוצאות הבחירות והיה שלב שערערנו, לא בטוח.

הבעיה היא שאתם, אם רגע אחרי שיש בחירות קוראים למרי אזרחי, אבל זה לא נכון.

אני אומר לך עוד פעם: גם אם יש קבוצה בשוליים, אומרים "בוגד" על ראש הממשלה, מגנה, גינינו את זה, לא, זה חמור.

אני אומר עוד פעם, לא קראו לבנט "בוגד"? באמת. לא קראו לבנט "בוגד". מה אתה אומר? מה אתה אומר? לא רק שקראו לו "בוגד", גם הודיעו לאימא שלו שהוא לא יהודי. שאדם במעמד של ראש ממשלה בא ואמר, זה לא היה ולא נברא. אז תבדוק את עצמך היטב, ועדיין זה לא אומר שזה בסדר. זה שכך נהגו כלפינו, זה לא אומר שזה בסדר. אני רק מנסה לומר, מי קרא לבנט "בוגד"? לא פעם ולא פעמיים, גם מעל הבמה הזאת, גם ברחוב וגם במסרים שיצאו, כולל בצבא בוטים שהוציא הזיות עד כדי דברים שבאמת, מול משפחתו ואימא שלו, צבאות בוטים יש לכולם. כולל זה אתה יודע, לדעתי הוא כבר הגיש כמה תביעות דיבה אחרי הכהונה שלו, אבל אני לא מביא לך את זה, אני רק אגיד לך,

אני לא מביא לך את זה כדי להצדיק. אני מביא לך את זה כדי שתבין שיש קבוצות קיצוניות פה ופה. עכשיו, אני אומר לך: אל תתייחס לקבוצה קיצונית. בתוך מאות אלפי המפגינים שנוסף עליהם יש עוד מאות אלפים שחשים את אותה תחושה, יש קבוצה של אנשים שהמדינה הזאת יקרה להם, ששילמו מחיר יקר, בין אם בבני משפחתם ובין אם בגופם, והם היו מוכנים לשלם גם כשהם לא היו בשלטון וגם כשהם לא היו חלק מהממשלה הזאת. אז הטיעון הזה, "אתם לא מקבלים את תוצאות הבחירות" אז בגלל זה להחריב את המדינה,

אני מתייחס, אלה ראשי ממשלה לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, שקוראים לאלימות, למרי אזרחי ולסרבנות. לא, זוטר. אז בגלל שמישהו קרא לסרבנות, בוא נחריב את המדינה, נכון? זה ההיגיון שלך. איך הגעת למסקנה הזאת? כי מה שקורה כרגע זה שהמדינה הידרדרה לאירוע שבו אתה מקבל זעקה אמיתית מהשטח.

קידמו את זה אנשים קיצוניים. הזעקה היא אמיתית. כל מה שהממשלה הייתה צריכה לעשות לפני שבועיים, לפני שלושה, זה להגיד: אני עוצרת את תהליך החקיקה כדי לדבר,

אתה כל הזמן שואל אותי. כל מה שאתה עושה חוקי, הכול בסדר.

אתה יכול להעביר חוק מחר בשבוע. אני שואל אותך: מה האחריות שלך כשר? אתה רואה שיש בעיה, שכל מה שאתה צריך לעשות, כל מה שהיית צריך לעשות, אם היית נענה להצעת הנשיא

מה היה קורה? בוא נדמיין שזה מה שהייתה עושה הממשלה.

באותו רגע העולם היה קורס לתוך עצמו ומערכת המשפט הייתה משתלטת עליכם?

מתי הכנסת עצרה חקיקה? לא פעם ולא פעמיים, וכמעט בכל רפורמה באו והורידו והוציאו, כולל בחוק הסדרים,

תיתן דוגמה. השר שיקלי, אומנם אני פה על הדוכן אז יש לי זכות דיבור, אבל אתה לא נותן לי אפילו פה להשלים משפט. חס ושלום. אני שואל. בכל חוק הסדרים שמביאה הממשלה, אגב, גם אתם תעשו את זה כנראה, אתם תעצרו חקיקה ותפצלו מחוק ההסדרים חוקים, ותגידו: את זה אנחנו לא מעבירים בחוק ההסדרים בהליך מהיר, אנחנו דנים על זה יותר, זו סוגיה יותר מדי מורכבת.

כשר חקלאות שהוביל פה לא מעט רפורמות משמעותיות,

מצביעים עליה עכשיו, באתי ורציתי לעשות רפורמה בענף הלול. אני חושב שהמקום הנכון שלה היה לעשות את זה בחוק ההסדרים, ודרך חוק ההסדרים הייתי מצליח להביא יותר לענף בתחומים שרציתי לעשות. קם קול זעקה. מה עשינו? לקחנו את הרפורמה הזאת, הפרדנו אותה מחוק ההסדרים וניהלנו עליה דיון. בוועדות הכנסת?

אז איפה ניהלת את הדיון? הניהול היה אצלי במשרד. הדיון היה אצלם. היה דיון ארוך שהשלמנו אותו בחתימה על הסכם, שהשלמנו, שיקלי, הם איימו שהם לא יצביעו איתם. בגלל זה הם, שהשלמנו אותו, מפלגת העבודה איימו שלא יצביעו, בגלל זה הצביעו. ממש לא, ועובדה היא שגם חתמנו על הסכם,

ועובדה שגם העברנו.

שאלת מתי עוצרים.

מה היה קורה, אני שואל אותך עוד פעם, מה היה קורה? בואו נעשה תסריט דמיוני: נניח שהייתם עוצרים לשבועיים, מה היה קורה? אז הייתם מבקשים חודשיים. מה היה קורה? אז היית בא אחר כך ואומר: אני לא נותן. אחרי שבועיים לא היית יכול להגיד "אני לא נותן"? אבל איפה היית עומד? מה שאני מנסה עוד פעם להגיד לכם, שהרי כל הזמן כולם: ההוא, ההוא וההוא. אין פה אחד שיסתכל רגע איפה הוא. אני מאלה שחושבים שצריך רפורמה משמעותית בתוך מערכת המשפט ושהיא נדרשת, אבל בין מדינת ישראל כמו שהיא היום, בלי רפורמה משפטית, לבין להעביר רפורמה משפטית ולחסל את הכלכלה הישראלית, את הסולידריות החברתית ואת כל המרקם במדינת ישראל כמו שאנחנו מכירים אותו, שלא לדבר על הרפורמה המשפטית כמו שאתם מביאים אותה והמשמעות שלה, נחכה עם הרפורמה המשפטית עוד קצת. לא קרה כלום. גם אם תחכו עוד חודש, שום דבר לא היה קורה. אני אגיד לך מה היה קורה. אם לא תעבירו אותה, לא תוכלו להכשיר את החוק שלשמו הקמתם ועדה מיוחדת, שברור, הרי אתם יודעים שהחוק הזה פסול מעיקרו. לכן, כדי להכשיר אותו אתם צריכים לבטל את היכולת של בית המשפט להתערב. לא תוכלו לרצות את הקבוצה שלא רוצה לשרת בצה"ל ושבאו ואמרו: שחצי מהעם ישרת, חצי מהעם ילמד תורה, מה שברור לחלוטין שאין בו שום היגיון מבחינת השוויון בנטל. לא תוכלו לעשות את זה בלי להעביר את הרפורמה.

ומכאן באה הבהילות שלכם. האירוע הזה, ברור לכולם שהוא בא כדי לרצות קבוצות,

קיצוניות יותר מרוב הקואליציה או לפחות ממי שהצביע לקואליציה. זה נכון שהליכוד היום היא מפלגה ששבויה בידי קבוצת מתפקדים שהרבה יותר דומה,

לקבוצות קיצוניות מאוד, אבל כשאתה מסתכל, הליכוד תנועה לאומית וליברלית, איפה הליכוד היה ממוקם בכל מה שקורה? לכן אני אומר שאני לא מנהל איתך עכשיו פה דיון, איפה לאומי ולומר על ווליד טאהא, אתה כל הזמן מנהל איתי את הדיון, אתה כל הזמן מספר לי כמה אתה צודק. גם אם אני חושב שאתה טועה, נניח שאתה הכי צודק.

נניח שאתה הכי צודק.

אין כמוך, אין צודק ממך, אתה כל הצדק,

הרי לא יכול להיות, יש לכם גרם אחד, אחד, של אחריות?

לבוא ולהגיד: אני הכי צודק אבל אני גם אהיה הכי חכם.

תהיה הכי צודק לשיטתך, ורק את כל מה שקורה פה, את כל האירוע הזה אתם מפרקים. כשאני אומר "אתם" אתם בממשלה. אתם בממשלה.

למשוך השקעות, לא, אחלה. הכול בסדר. אתה תמצא את עצמך, תגיד משהו, תגיד נגד זה. תגיד נגד זה.

אתה לא תטיף לי מה להגיד אחרי שאני כל שני וחמישי אומר, אבל אני לא צריך ארבע פעמים בנאום שלי להטיף על משהו שהטפתי עליו פעם אחת. אני לא קראתי, לא אקרא. וכשקראו לי להגיע, לאיפה שהיה צריך אותי, הגעתי. אז לא צריך להגיד לי בכל פעם שאני עולה על הדוכן: תגיד משהו נגד האידיוט שקרא לסרבנות. לא קראתי, לא אקרא, ואני נגד זה.

אז אחרי שאמרתי את זה ארבע פעמים, אתה יכול להפסיק להגיד לי "תגיד משהו", או שאתה רוצה שאני אגיד עוד פעם? אני מנסה לחדור את האטימות שלכם. אתה הכי צודק בעולם, אבל אתה מפרק את המדינה הזאת. אתם לא רואים את זה? אתם מפרקים את המדינה. על מה נלחמו כאן, על מה? ילדים נרצחים, הטרור משתולל, הכלכלה קורסת. עם מה תשלמו את כל מה שאתם חושבים? מעבירים לי דפים ריקים בתקציב, עם מה תשלמו את זה, מאיפה? אולי, אולי אני מנסה פעם אחת, ספק קטן לעורר בכם. ספק. היהדות, אתם הרי היהודים, הרי הקואליציה היא זו שיש לה את מד היהדות. הם יודעים למדוד מי יותר יהודי ומי פחות יהודי, ואם יפעת יותר יהודייה ממני או אני פחות יהודי ממנה. לא, כל אחד עם מד היהדות שלו. אתם הכי יהודים. הספק, הספק הקטן הזה. עומד פה ראש ממשלה היום, הוא יודע את הנתונים. ראש השב"כ לא חבר בישראל ביתנו ולא ראש המוסד ולא ראשי מערכת הביטחון, גם לא נגיד בנק ישראל. אגב, גם מי שמינה אותו לא היה שר האוצר ליברמן. כל הצמרת הכלכלית,

יועצים שהיו יועצים של ראש הממשלה נתניהו ונגידים שמינה ראש הממשלה נתניהו בזמנו,

אתה וכל המפלגה שלך היו מצביעים בעד,

אתם נגד מאינטרסים פוליטיים. אתה והבוס שלך וכל המפלגה הייתם מצביעים בעד, אם זו הייתה הצבעה חשאית.

בעד הרפורמה, ממש לא. די, נו. אופיר, אל תדבר בשמנו, אני מאוד מבקשת. אנחנו אמרנו בצורה מאוד ברורה מה אנחנו מוכנים גם בזמן אמת. אם היה פרגוד, שניכם וכל המפלגות מצביעים בעד. זה פשוט לא נכון, כמו הרבה דברים שנאמרו כאן. נפריך אותם אחר כך, כשחבר הכנסת פורר יסיים.

אבל חד-משמעית לא. אתה יודע שלא. אני חוזר ואומר: כולל חוקים שאני הגשתי וכל פעם מנפנפים לי בהם.

אז, הינה, אני אומר עוד פעם: כל חוק כזה שמדבר גם על התערבות שיפוטית עומד בפני עצמו. מה שאתם עשיתם פה הוא שאתם לקחתם את כל ההצעות שעלו כהצעות נפרדות לתיקון במערכת, שפכתם את כולן ביחד, ברמה שהרסתם את המערכת. אם אנחנו בענייני חקלאות, זה כמו שבמקום לשים את הדשן במידה הנדרשת לצמחים, תשפוך את כל השק של הדשן על הצמח.

זה בדיוק מה שאתם עושים פה. ועדיין אני אומר, נניח שאתם צודקים, נניח שהשטויות שאתם צועקים צודקות שבועיים, אפילו חודש,

מה היה קורה? אתם לא מבינים מה קורה למטה.

בתוך זה שמישהו כן שולח לכם הודעה או לא שולח לכם הודעה. אני לא מתרגש מהודעות, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. את הטענות שיש לי לכל אחד אני אומר, תאמין לי, גם על במה וגם מחוץ לבמה, וזה בכלל לא משנה. הפכתם את כל המאות אלפים האלה לאנרכיסטים, למשתוללים. ראינו מה זה אנרכיסטים, זה לא אלה שנמצאים בהפגנות, שהיה קשה לחלק מהממשלה לגנות את מה שהם עשו. ראש הממשלה יודע את הנתונים, הוא רואה את המספרים, אבל הסיסמאות, תמיד:

ואתם ואתם.

איפה ה"אנחנו" בתוך האירוע הזה? אנשים שלחמו כתף אל כתף, אולי אולי אולי אולי משהו ממה שהם אומרים נכון? אולי? אז כולם מטומטמים? אני העברתי לא מעט הצעות חוק בכנסת, הצעות חוק שהצעתי וחשבתי שהן הכי צודקות. אם תמצא לי אחת, אחת, שעברה בקריאה השנייה והשלישית והנוסח שלה זהה למה שאני הגשתי בהצעה הטרומית או זהה אפילו ב-90% אין. נכנסים לוועדה,

באים לכל הגורמים, ופתאום אתה אומר: רגע,

פה אנחנו נמתן קצת, פה נוסיף קצת, פה נוריד קצת, פה נעשה. לא עושים דיון בשביל לעשות דיון, בשביל כל הזמן לספר כמה אני צודק ואתה טועה או אתה צודק ואני טועה. זה הדיון שמתנהל בוועדת החוקה. לא מתנהל דיון עם הקשבה, כולל לייעוץ המשפטי של הכנסת. הייעוץ המשפטי של הכנסת, אני מיניתי אותו, יפעת מינתה אותו, לפיד מינה אותו? מי מינה אותו? האנשים האלה באים לפה, עושים את העבודה שלהם אני אוהב אותה יותר, אני אוהב אותה פחות, אני מסכים איתם יותר,

העמדה שלהם חשובה, היא משמעותית. אני אומר לך שהוצאנו הצעות חוק טובות מתחת לידיים שלנו בהרבה מאוד תחומים ותיקנו אותן. ככה זה עובד. בהרבה מאוד מהדיונים גם אומרים: אוקיי, בואו ניקח עוד זמן, בואו נעצור. הרי ברור לחלוטין שאף אחד לא עוצר לשום דיון, הכול around the clock רק בשביל להגיד, גם, "עשינו", רק בשביל להגיד "עשינו". שום תיקון או שום הערה לא יכולים להתקבל.

אתם נמצאים במצב שאתם אומרים: כל האמת אצלי, אני יודע הכול,

וכל מה שמישהו אומר לי, הוא לא מקבל את תוצאת הבחירות. אני מקבל את תוצאת הבחירות, ועדיין אני חושב שיש לי מה להגיד על החקיקה. גם כשישבתי בקואליציות וגם כשהייתי חבר ממשלה והבאנו לפה חקיקה, ובאה האופוזיציה ואמרה או גורמים מבחוץ העירו הערות,

וזה גם לגיטימי. עמדתי בנושא המשפטי לא קרובה לעמדות של גלעד קריב או של אפרת רייטן,

אבל העמדה שבה מפירים את האיזון בין הרשויות בשבילי היא קו אדום. מצב שבו תהיה עליונות, אתה רואה היום איזון?

אני גם חושב שאפשר לתקן אותו, אני חושב שצריך רפורמה משפטית עמוקה. אני אומר לך עוד הפעם, אני מניח שגם יפעת בהרבה מאוד מהתחומים מסכימה איתי, וגם לא בטוח שבכול, אבל אני מסכים בדבר אחד: אני לא מוכן שישב שופט בדין שיסתכל למעלה, יחשוב מה חושבת הממשלה ולפי זה ישפוט.

אבל בארצות הברית, כשנשיא וסנאט ממונים עד

למה שיסתכל למעלה על הפוליטיקאים? הוא יסתכל למעלה על הפוליטיקאים, כי גם שופט שלום שמתמנה יודע שבעוד חמש,

הוא ירצה לעלות למחוזי. הוא ירצה להיות שם. אתה יודע שבמרבית המדינות נבחרי ציבור בוחרים שופטים, אתה נותן לי את הדוגמה האמריקאית, אני מוכן לקחת את החוקה האמריקאית as is,

אתה מוכן לקחת את ההגנה שיש בארצות הבית על זכויות אדם ועל חופש ביטוי? אתה יכול להעביר אותה בקואליציה שלך? אתה יכול להעביר את חוק מגילת העצמאות? את הפסקה של מגילת העצמאות עם המילה "שוויון" לא תוכל להעביר. תנסה להעביר אותה בקואליציה שלך. שים אותה כתנאי. הרי כל העקרונות של איך שהרפורמה הזאת הגיעה היא כדי, במגילת העצמאות יש הרבה יותר מאשר המילה "שוויון". אני מוכן לקחת אותה, העתק-הדבק.

אני מוכן אפילו, בלי לבדוק, אני מניח שעוד מפלגות באופוזיציה הגישו הצעות חוק דומות כאלה. אנחנו הגשנו אותה כשהוגש חוק הלאום. חשבנו שהדבר הנכון בחוק הלאום, למרות שאני חושב שחוק הלאום היה חוק טוב, אבל שמענו גם את הזעקה. יצא לך, אני מניח, להיפגש עם לוחמים דרוזים. הם מצביעים שלך, שלנו, מצביעים, חלקם הצביעו ליכוד,

כל טירון צריך ללמוד מהשר פרוש מה זה עמידה בזמנים בחילופי משמרות. בגלל שזו מסורת ישראל. זאת מסורת. לפני שהיה לנו שר למסורת, לא הייתה מסורת של עמידה בזמנים, זה מסור חזק. לכן, אני אומר לכם, אני מנסה להעביר לכם את הכאב שלי, הוא אמיתי. תתייחסו פעם אחת, תתנתקו מהפייסבוק ומהטוויטר ומהמסרים, תיבת המסרים הזאת,

תתנתקו מזה רגע ותקשיבו. חברים ששירתו איתך, אני רואה מה קורה בקבוצות שלי, של החבר'ה מהצבא. אנשים ששירתו ביחידה התנדבותית, שהאריכו את השירות שלהם וחתמו קבע עוד שלוש שנים כדי לשרת שירות משמעותי. אז מה, הם לא שירתו תחת ממשלות של שמאל או ימין? אגב, רוב השירות שלהם היה תחת ממשלות ימין, בין אם הם שמאלנים ובין אם הם ימנים. רואים אותם מכל קצות הקשת, ואתה יודע את זה. אתה יודע שהתגובות שאתה מקבל היום הן מכל מיני מקומות, יש כאלה ויש כאלה. ועל מה אנחנו מדברים פה, ריבונו של עולם? איך קבעת שלא פתוחים לדיון?

תבוא פעם אחת, שב פעם אחת בוועדת החוקה ותקשיב מה קורה. מה יקרה אם תעצור? תראה, אני גם לא יכול להגיד לך שיש לי איזשהו אמון

בראש הממשלה שלך. אני לא יודע אם הוא כבר רימה אותך או עוד לא רימה אותך, השאלה היא רק אם כבר רימה או עוד לא רימה,

בוא, אל תלך לשם. אביגדור ליברמן, אז אני לא יכול להגיד לך שיש לי אמון גדול בו. בוא, שמרנו על דיון נקי, אני נוצר לשוני מרע. אני רואה את התרגילים שהוא מחולל היום לחלק משותפיו הקואליציוניים.

אני יודע גם מה אמרו עליו שותפיו הקואליציוניים.

אנחנו יודעים מה אמרה פאינה קירשנבאום. לכן אני חוזר ואומר, עצירת החקיקה לשבועיים או לחודש לא תבטל את הרפורמה המשפטית. להפך, היא תוכל לעבור בהסכמה. הסיכוי שתוכל לעבור פה באמת רפורמה משפטית הוא בזה. דבר אחד בטוח, בדרך שאתם הולכים, אתם מפרקים את המדינה, מפרקים אותה. והאחריות,

רובצת על פתחי הממשלה. האמירה הזו היא חלק מהבעיה, לקדם רפורמה זה לא לפרק מדינה. לקרוא למרי אזרחי זה לפרק מדינה. עוד פעם תאשים אותי. בוא תאשים אותי עוד פעם. בוא נחזור לדיון שתאשים אותי שאני קורא למרי. לא הצלחתי לחדור את מסך האטימות שלך, השר שיקלי. כנראה שלא הצלחתי. לא הצלחת להבין את מה שאמרתי. אבל אני רק אגיד לך משהו. אתה השר בממשלה,

החומרי שזה נותן לך מסביב, לשכה, אוטו, יש עוד דבר קטן, אחריות. אגב, אני אגלה לך עוד סוד, אתה אחראי גם על מה שעושה שר החינוך והשר למסורת ישראל ושר הביטחון, גם אם אתה אוהב או לא. וכשהממשלה שלחה שליח למשא ומתן בוועידה בין-לאומית, בניגוד לכל העמדות אי פעם שאנחנו נהגנו, אנחנו סירבנו ללכת לוועידות כאלה כי ידענו מה יצא משם, ויוצאת משם הודעה משותפת על הקפאת הבנייה, 9,000 יחידות אישרו ועוד תשעה יישובים,

כשיוצאת משם הודעה משותפת על הקפאת הבנייה ועל כך שלא יבואו בחצי שנה הקרובה שום יחידות דיור לדיון וכו', אי-אפשר לטמון את הראש בחול ולהגיד: לא ידעתי שיש ועידה כזאת. אתה אחראי גם על זה וגם על הדברים האחרים, ולכל מה שיקרה כאן במדינה בסופו של דבר אחראית הממשלה. זו בדיוק המשמעות של לשבת בממשלה. זה לא רק לעשות משמרות בלילה ולשמוע את הכנסת כי אתה שר תורן, זה עוד כמה דברים. והדבר המרכזי שבהם, ובזה אני אסיים, זה אחריות. לצערי לא הספקתי לדבר על חוק משק החלב, אבל אם לא תעצרו, כנראה שלא יהיה כאן לא משק ולא חלב.

תודה רבה, חבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. עד שאתה תעלה, אני אעמיד פה כמה דברים על דיוקם. חבר הכנסת שלום דנינו, אני דווקא אשמח לענות לך שביולי שער הדולר היה 3.22,

3.22, באוקטובר, 3.15, בנובמבר, 3.09 עד 3.16, בדצמבר, 3.11. זאת הייתה המגמה. אז הדולר לא עלה ולא ירד.

עכשיו אני מצטערת שלא קניתי אז דולרים, כי גם אני משלמת שכירות בדולרים. ורק עכשיו זה משתולל, והגענו ל-3.67. לך, השר שקלי, רק כדי שתבין את רמת השנאה, למי ששכח כאן, כלפי ראש הממשלה לשעבר בנט, אז שלטי "בנט בוגד" כמעט בכל מקום, כולל ליד ראש הממשלה הנוכחי. קריאות שהוא בוגד, שורפים תמונה של בנט, ויש פה סרטונים של הכול הכול, ודוקרים תמונה של בנט והדוקרים גם מצולמים עם ביבי. מעל הדוכן הזה גם קראו לו "רוצח".

שמענו את השר קרעי ושמענו את חבר הכנסת גפני "בדם ואש את בנט נגרש", יש פה קריאות, ועוד הרבה מאוד דוגמאות, שזה להסתכל על זה ולא להאמין שזה אמיתי. שלט של הלוויה לנפתלי בנט, שטנה שלא ראוי שתהיה בשום מקום, בטח לא כאן. ומי שניצח על כל זה, מה לעשות, ראש הממשלה של היום, וזה לא חדש.

הוא כתב, ומחק אחר כך: להעמיד את בנט כמו דחליל בגינה ציבורית ולקשור לו שלט "אני הנוכל מספר אחת במדינה". רמה מאוד גבוהה בשביל ראש הממשלה. אז אני חושבת שהטיעונים מאוד ברורים. מכך שכל אחד ייקח אחריות בחלקת האלוהים הקטנה שלו אולי נצליח לייצר פה מציאות קצת אחרת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, 30 דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה. השעה קצת אחרי 04:00. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר שיקלי, אני מבקש לנצל את פרק הזמן הנדיב שהוקצה לטובתי על מנת לדבר על אחד מהנושאים הכי חשובים בעיניי, והוא משבר האקלים והגנת הסביבה. זה לא סוד שאני סבור,

שמשבר האקלים הוא האתגר הכי גדול שעומד בפני בני ובנות הדור שלי. אופן ההתמודדות שלנו עם המשבר הזה יקבע במידה רבה את איכות החיים שלנו ואת עצם החיים של בנות ובני הדורות הבאים. האופן שבו אנחנו נתמודד ישפיע על היכולת שלנו לצרוך, לשתות מים נקיים, לאכול מזון מזין וללכת על אדמה יציבה. אני חושב שאפשר לומר באופן די ברור שממשלות ישראל, כעניין כרוני, לוקחות על עצמן התחייבויות לא מספיק שאפתניות בתחום משבר האקלים והגנת הסביבה, וגם בהן הן לא עומדות. אפשר לקחת לדוגמה את הסכמי פריז ב-2015, שבהם ישראל לקחה על עצמה יעדים בתחום של מעבר לאנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, הפחתת הנסועה הפרטית,

בכל אחת מהקטגוריות האלה לא רק שלא עמדנו, אלא באחת מהן, שזו הפחתת הנסועה הפרטית, לא רק שלא הורדנו את מספר המכוניות שעלו על הכבישים, אלא העלינו. לפני שנה הגדיר מבקר המדינה את התקדמות ישראל בתחום האקלים כמצויה בטווח שבין פיגור לאפס. בנוסף לכך ישראל מאבדת כל שנה שטחי טבע גדולים לטובת פרויקטי נדל"ן, תשתיות. המצב הוא לא אופטימי. בישראל יש מצב ייחודי: ביחס למדינות מפותחות בעולם אנחנו אמורים להכפיל את מספר האוכלוסייה בישראל ב-30 השנה הקרובות. אנחנו אחת מהמדינות הכי צפופות מבחינת היחס שבין כמות השטח לכמות האוכלוסייה, כך שהתנאים הייחודיים שלנו מחייבים אותנו לנהוג אחרת. לכן אני חושב שהדבר המרכזי שיסייע לישראל להיאבק בצורה נחושה ושיטתית במשבר האקלים הוא לקבוע חוק אקלים שיוודא שמשרדי הממשלה מנסחים או מגבשים תוכניות עבודה שמאפשרות לנו להשיג את היעדים שתקבע הכנסת. חוק האקלים הזה חייב לכלול יעדים קשיחים, יעדי-על ויעדי ביניים בחקיקה ראשית. הוא יכלול מנגנון, שבעיניי צריך להיות אגרסיבי, שיוודא שמשרדי הממשלה, כל משרדי הממשלה, משרד התחבורה, כלכלה, אנרגיה, הגנת הסביבה, הרווחה, כל משרדי הממשלה מגבשים תוכניות עבודה שהולמות את היעדים שקבעה הכנסת. אני באופן אישי הגשתי הצעת חוק יחד עם ארגון אדם טבע ודין, הצעת חוק שאפתנית, שקובעת יעדי-על בתחום של מעבר לאנרגיות מתחדשות, התייעלות אנרגטית, גם בהקשר של הפחתת הנסועה הפרטית והפחתת צריכת החשמל. הצעת החוק שאנחנו הגשנו שמה דגש מרכזי על המנגנון, כי אני חושב שזה המפתח לוודא שמשרדי הממשלה עומדים ביעדים. המנגנון שאנחנו הצענו כלל הקמה של מועצה לאומית לאקלים במשרד ראש הממשלה שלצידה תעבוד מועצה מדעית אקדמית, שתייעץ למועצה הלאומית לאקלים באשר ליעדים, לעדכונם ולהתפתחויות במדע ובטכנולוגיה שעשויות לסייע לנו להגן על היעדים הללו. אני יכול לשתף, מאחר שאת יושבת בראש הישיבה, שבפגישה הראשונה שלנו כשרת החינוך ביקשתי ממך לקדם חקיקה שקשורה לחובה לקבוע תוכניות לימודים בנושא האקלימי והסביבתי בישראל. השבת לי תשובה שדי אכזבה אותי אבל בסוף הוכחת שצדקת בגישה שלך. ביקשתי לקבוע בחוק לימודים אקלימיים סביבתיים, ואמרת לי: יוראי, אני חושבת שהנושא שהעלית מאוד חשוב, אני לא אשכח את זה, ואפילו קריטי להתקדמות. כל תלמידי ישראל צריכים להכיר את זה, אני פשוט לא מאמינה שזה צריך להיות מבוצע באמצעות חקיקה. לקראת סופה של הממשלה,

יחד עם השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג, הצגתן תוכנית לוודא שכל תלמידי ישראל, החל מכיתה א' ועד כיתה י"ב,

תוכנית אקלים מהגן עד י"ב. שמהגן עד י"ב ילמדו בצורה מודולרית, מותאמת לגיל, סביבה ואקלים. זה יצא לפועל השנה, אנחנו עוקבים אחרי זה, והתוכנית נלמדת. לכן אני מוכרח להוריד בפנייך את הכובע, כי זה לא בוצע עדיין בישראל עד שהגעת. יחד עם תמר זנדברג אני חושב שפרצתן דרך בהקשר הזה, ואני מקווה שהתוכנית הזאת תמשיך, כי בעיניי הדרך לוודא שאנחנו מתנהלים אחרת היא דרך לימוד והקניית כלים וערכים, וזה צריך לקרות דרך מערכת החינוך. לכן אני מודה לך על העובדה שהרמת את הכפפה ודאגת שכל תלמידי ישראל, החל מגן חובה ועד סוף י"ב, ילמדו על החשיבות של הגנת הסביבה ויקבלו כלים פרקטיים איך להתמודד ובאמת לצמצם את דריסת הרגל של כל אחד ואחת מאיתנו בסביבה שלנו. חלק מתוכנית הלימודים זה אפילו לא stand alone, זה מוטמע בתוך התכנים השונים, המקצועות השונים, כך שהילדים מקבלים את זה בצורה מאוד טבעית,

אתה יודע, כמקצוע בפני עצמו. וזה

זה לא מסוג הדברים שהם יכולים לקחת ולפלוט החוצה. אני לא יודע מה הם יכולים או לא יכולים. אני חושב שעצם העובדה שאת כשרת החינוך קבעת את זה כיעד חשוב שצריך להשתלב בכל תוכניות הלימודים של כל תלמידי ישראל, החל מהשלב הראשוני של הקניית כלים וערכים, זה פורץ דרך, זה חשוב וזה מסמן את הבאות. את יודעת, אימא שלי עלתה מבלגיה, ואני זוכר שכילד אני אמרתי לה שלא קוטפים פרחי בר, כי זה מה שלימדו אותי בגן וביסודי, וזה נשאר עד היום אצלי מוטמע באזורים הכי בסיסיים של החינוך שלי. אני חושב שזאת הדרך, להקנות ערכים וכלים ומושג בסיסי של מה שנדרש מכל אחד ואחת מאיתנו. אני חושב שזה לא רק מה כל אחד ואחת מאיתנו יכולים וצריכים לעשות, אלא גם מה אזרחים טובים במדינה צריכים לדרוש מנבחרי הציבור שלהם, לעשות יותר למען הסביבה. אני חושב שבהקשר הזה פרצת דרך יחד עם השרה זנדברג, ואני מקווה שהתוכניות האלה תמשכנה והן תורחבנה וזה פשוט ימשיך. אגב, מה שאתה אומר לגבי ילדים זה כל כך נכון. הילדים הם השגרירים הכי טובים לשינויים חברתיים. גם את הנושא של לסמס או לדבר בטלפון בזמן נהיגה הכניסו דרך מערכת החינוך, דרך הילדים, שהיו כותבים להורים. אני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל גם אני, כשהבת שלי הייתה קטנה היא הביאה מבית הספר, כשהייתה בכיתה ב', תמונה שלה שמאחוריה כתוב "לא לסמס", ואתה צריך לתלות את זה על המראה. ככה בעצם מכניסים. זה נכון בקיימות, זה נכון בנושא הזה, זה נכון בעוד הרבה מאוד תחומים אחרים. הילדים הם שגרירים טובים. אם משתמשים בזה נכון, אפשר לייצר הרבה מאוד שינויים חברתיים. את רוב בעיות העולם אפשר לפתור דרך מערכת החינוך, לכן כנראה ביקשת להוביל את התחום החשוב הזה, ואני חושב שעשית עבודה יוצאת מן הכלל, גם באופן כללי וגם ספציפית סביב הקיימות. אני חושב שבהקשר של החינוך, הממשלה הנוכחית לא ממשיכה בדרכך אלא מפצלת את המשרד לארבעה או חמישה חלקים, וכשנחזור לשלטון נצטרך לטפל בזה ולאחד את זה יחד תחת שר אחד.

זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, זו ההשקעה הכי נכונה בעתיד. בזמן שיש לי, אני אשמח לסקור, יש לך דקה שגנבתי לך. לא, לא, את לא צריכה להוסיף לי, זה ממש בסדר. בזמן שיש לי ברשותי אני אעשה שני דברים, אני אסקור את קווי היסוד של הממשלה ואת הפרק הסביבתי שהם בחרו להכניס בתוך קווי היסוד, ולאחר מכן, את החששות שעולים כשמביטים בחוק ההסדרים שמתכוונים לקדם בממשלה. לפני כן אני אומר שבעיניי בהקשר של הגנת הסביבה ומשבר האקלים אין קואליציה ואופוזיציה,

מחנה ממלכתי ויש עתיד, כולנו צריכים להירתם למשימה הזאת. אמרתי את זה גם לשרה להגנת הסביבה, לשרה סילמן, שבכל מקום שבו הממשלה תבוא ותציע תוכניות טובות, חקיקה טובה שתשפר את הסביבה שלנו, אנחנו נהיה שם ונתמוך בה מהאופוזיציה. אז בואו נתחיל. קווי היסוד של הממשלה הזאת כוללים פרק סביבתי ואקלימי מכובד. בחלק מהדברים הממשלה קובעת יעדים וזמנים ספציפיים. הממשלה הזאת מתחייבת לחוקק בתוך שישה חודשים חוק אקלים עם יעדים משופרים לעומת זה שאושר תחת ממשלת השינוי. כך לדוגמה, הממשלה מתחייבת להפחית את פליטות גזי החממה עד סוף העשור ב-50%, לעומת 27%, שעליהם התחייבה הממשלה הקודמת. על פי מנגנון וולונטרי משרדי הממשלה, לפי קווי היסוד, ייאלצו להכין תוכניות להפחתת פליטות, ומנגנוני היישום והפיקוח ישופרו. למרות ההתחייבות

הנכונה, לחוקק חוק אקלים, הממשלה לא הציבה יעדים, לא יעדי-על ולא יעדי ביניים משופרים לאנרגיה מתחדשת או התחייבות לגמילה מדלקים פוסיליים. למרות חסמים ביורוקרטיים רבים, רבים מדיי,

הבולמים את התחום, והיעדר תוכנית פיתוח לרשת החשמל, הממשלה בקווי היסוד שלה לא מתחייבת לפתרונות בנושא ומסתפקת באמירה כללית על מעבר לאנרגיות מתחדשות תוך תיעדוף אנרגיה סולארית על שטחים מבונים על פני שטחים פתוחים. אגב, זה הדבר הנכון לעשות בעידן שלנו. זה נכון ביטחונית, זה נכון סביבתית, זה נכון אנרגטית. אנחנו צריכים לעבור לתפיסה של ביזור אנרגטי, לשים כמה שיותר פאנלים סולאריים. התברכנו במדינה שטופת שמש, וצריך מבחינה אנרגטית לא להקים תחנות שמבוססות על דלקים פוסיליים בלב אזורי מגורים עם הרבה מאוד תושבים, אלא ממש לפזר כמה שיותר פאנלים סולאריים על גגות של בתים, על גגות של חניונים. אפשר גם לקחת את זה כפתרון להצללה של הערים שלנו. חשוב לומר ולהזכיר בהקשר של חוק האקלים שממשלת השינוי העבירה, אם אני לא טועה ממש מספר ימים לפני שהיא נפלה, חוק אקלים בקריאה ראשונה. השרה לשעבר זנדברג הובילה את החקיקה הזאת. ישראל זקוקה לחוק אקלים. אני מודה שחוק האקלים שעבר לא היה מספיק שאפתני, לא ביעדים שהוא קבע ולא במנגנון ליישומו. הסיכום שלי עם השרה זנדברג היה שאנחנו נעביר את החוק בקריאה ראשונה ואז נצמיד גרסה שאפתנית יותר: נשאף להקשיח את היעדים בחוק שעבר בקריאה ראשונה, ונדאג לשפר את המנגנון שידאג ליישום של אותם יעדים על ידי משרדי הממשלה. הסעיף השני שבעיניי מאוד חשוב ומופיע בקווי היסוד של הממשלה הנוכחית, הוא פינוי המפעלים הפטרוכימיים המזהמים בחיפה. ממשלת נתניהו התחייבה בקווי היסוד להציג בתוך שלושה חודשים, כלומר בחודש הבא, תאריך יעד לפינוי התעשיות המזהמות בתוך פחות מעשור, לרבות העמדת התקציבים ליישום ההחלטה. בהקשר זה חשוב להזכיר את החלטת הממשלה, שבעיניי היא פורצת דרך, שהוביל ראש הממשלה יאיר לפיד, לפיתוח מפרץ חיפה ומטרופולין חיפה בתור אזור שוקק חיים, עם בנייה ירוקה לזוגות צעירים, עם פארקים ירוקים נדיבים, כמובן עם פינוי התעשיות הפטרוכימיות,

לוודא שמטרופולין חיפה מתקדם, בשעה טובה, למאה ה-21 בתור אזור ירוק, שוקק חיים, שבו אפשר לגדל את הילדים ולחיות ללא חשש מסיכונים בריאותיים ומסרטן. על כן אני חושב שההחלטה הזאת להכניס את פינוי המפעלים הכימיים, את המטרד המזהם הזה, אולי המטרד המזהם הכי חמור במדינת ישראל, היא חשובה, ואני מאוד מקווה שבחודש הבא אנחנו נראה התקדמות גם בהקשר הזה. קווי היסוד גם כוללים חבילת חקיקה ותכנון להגנה על הים. בין היתר יש התחייבות לקדם את חוק התלמ"ת, שזה גם מוכנות וגם תגובה לאירועי שפך וזיהום בים. היא כמובן הכרחית לשם הגנה על הים מפני שפך שמן ואסונות הקשורים לדלקים פוסיליים. יש פה התחייבות להרחיב את ההגנה גם על החופים ברצועות החוף שלנו. בהקשר זה חשוב לציין שחבר הכנסת פרופ' אלון טל ואני הגשנו בכנסת העשרים-וארבע הצעת חוק שתרחיב את חוק החופים. אני אסביר, כי הנושא הזה חשוב לנו. זה חשוב מאוד בעיניי, ולישראל יש רצועת חוף יחסית קטנה, על מנת לוודא שבני ובנות הדורות הבאים יוכלו להשתמש בחופי הים, שכולנו נהנים להגיע אליהם וליהנות מהם, ממש לרחוץ וליהנות. אז קיימות היום תוכניות ישנות שניתן להוציא מכוחן היתרים לבנייה על חופי הים, והן לא תואמות את הוראות חוק הסביבה החופית משנת 2004, שקובע שממרחק מסוים מהחוף לא ניתן לבנות. התוכניות הללו מאפשרות להוציא היתרים שיפגעו בסביבה החופית בצורה קשה. לכן ביקשנו,

לקבוע תקופה שייעשה בה מאמץ מרוכז לבחינת כל התוכניות הללו שאושרו לפני כניסת חוק החופים ב-2004, ומוצע כי הוועדות המחוזיות יעשו ריכוז מאמץ על אותן תוכניות, ירכזו את התוכניות הישנות הקיימות בתחומן ויעבירו אותן לבחינת הוועדה לשמירה על הסביבה החופית. לגבי התוכניות שלגביהן נמצא כי נדרשת התאמה מחודשת, הרי שזו תבוצע באמצעות הגשת תוכניות חדשות באותם אזורים, שיגבילו את הבנייה שתוכננה באזורי החוף וכך יבטיחו את ההגנה הנדרשת על חופי הים שלנו. בעיניי זה מאוד מאוד חשוב. עוד סוגיה חשובה שמופיעה בקווי היסוד של הממשלה עוסקת בשינוי התקנות של הדיג, כך שמכמורת הדיג, שאותן מכנה בצדק הממשלה הזאת בקווי היסוד שלה כהרסניות, יצאו משימוש, תוך פיצוי הדייגים ב-40 מיליון שקלים, שמופיעים בתקציב הקרוב. מכמורות הדיג הגדולות, מי שלא מכיר, מגרדות את קרקעית הים.

רשתות שמוטלות לקרקעית הים וגורפות את כל מה שנמצא על הקרקע. זה נורא ואיום, הן מגרדות את הקרקעית ואוספות עימן מכל הבא ליד, תוך הסבת נזק גדול למערכות האקולוגיות ופגיעה קשה בחיות הים, קטנות כגדולות. בחברה להגנת הטבע מסבירים כי דיג המכמורת הוא שיטת הדיג ההרסנית ביותר, ונזקה בישראל מוערך בכ-800 מיליוני שקלים. זה נזק לדגה, גורם לפגיעה באלפי צבי ים ואלפי כרישים מוגנים בכל שנה. בהקשר זה חשוב לומר שגם חבר הכנסת מיקי לוי הגיש בכנסות הקודמות, וגם חברתי חברת הכנסת יסמין פרידמן ואני הגשנו, הצעת חוק שתאסור כליל את הפרקטיקה הנוראית הזאת בחקיקה ראשית. אני מאוד מקווה שהחקיקה הזאת לא תידרש כי הממשלה תאסור על כך בתקנות ותציע לדייגים פיצוי שפשוט ייתר את האירוע, יגמור אותו, כי הוא לא נכון. הממשלה מתחייבת עוד בקווי היסוד שלה לשמור על הטבע הארץ-ישראלי, בין היתר באמצעות תוכנית פעולה לאומית וחקיקה לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי, תוך תקצוב כבר בתקציב הקרוב. עדיין לא קיבלנו את ספר התקציב, לי לפחות לא יצא לעבור עליו.

אז איך הם אישרו אותו?

מאוד מקווה שהתקצוב של תוכנית הפעולה הסביבתית לשמירה על הטבע והמגוון הביולוגי יופיע בתקציב הקרוב. בהקשר הזה, שוב, בכנסת האחרונה חבר הכנסת פרופ' אלון טל ואני הצלחנו להעביר בקריאה טרומית הצעת חוק לדיווח שנתי על מצב הטבע והמגוון הביולוגי בישראל, שהמטרה שלה היא לאפשר לרשויות הרלוונטיות בישראל להכיר את מצב הטבע והמגוון הביולוגי לדעת אילו חיות נמצאות בסכנת הכחדה ומה ניתן לעשות על מנת שנבטיח שישראל תפעל באופן יעיל למניעת הכחדת אוכלוסיות של בעלי חיים וצמחים בישראל, תוך ניהול משאבי הטבע שלנו בצורה נכונה ומיטבית, ועל הדרך גם לעמוד בהתחייבויות הבין-לאומיות שישראל לקחה על עצמה במסגרת האמנה של האו"ם בהקשר הזה. הממשלה בקווי היסוד מניחה ומציבה התחייבות לקביעת יעד של 40% התחדשות עירונית מכלל יחידות הדיור שיאושרו עד 2027 כדי לצמצם את הפגיעה בשטחים הפתוחים. כדי שזה יצליח לא נדרש רק לאשר יותר תוכניות של התחדשות עירונית אלא נדרש גם תכנון עירוני שהוא מוטה סביבה ואקלים, וגם להימנע מהקמה של יישובים מפורברים, מנותקים, בעלי פוטנציאל פגיעה גבוה בטבע. כמו שאמרתי בתחילת דבריי,

זה לא nice to have, זה הכרח. אוכלוסיית ישראל צפויה להכפיל את עצמה, להכפיל את עצמה, ב-30 השנה הקרובות. הפתרון הכי פשוט, ואת מגיעה מהשלטון המקומי, זה פשוט לבנות על שטחים פתוחים. זה הדבר הכי פשוט, הכי מהיר, הכי זמין. קידום של תוכניות התחדשות עירונית דורש תכנון, משאבים, הוא הרבה יותר מורכב, אבל זו הדרך הנכונה. בכנסת העשרים-וארבע השדולה הסביבתית, שהייתה רחבת היקף,

אלון טל וגם חברי הכנסת מוסי רז,

נעמה לזימי ואני, פעלה על מנת להציל מסדרונות אקולוגיים שהיו בסכנה של הרס, כי פשוט קידמו תוכניות בנייה ופיתוח ממש עליהם, בלי למצות תוכניות של התחדשות עירונית ופיתוח קיימים. ממש הלכנו מסדרון-מסדרון-מסדרון ופשוט ניסינו להציל אותו. אני לא עיוור לצרכים שלנו לגדול ולפתח ולבנות, אבל אין ספק שצריך לאזן את אותו צורך לבנות ולפתח עם הצורך להגן על משאבי הטבע שלנו. השאלה הראשונה שהייתי שואל כל ראש עיר, או שאני שואל כל ראש עיר, שרוצה לבנות על שטחים פתוחים היא כמה תוכניות של התחדשות עירונית יש בתחום העיר שלו. בהרבה מאוד מהמקרים ראשי ערים היו אומרים לי: אין תוכניות התחדשות עירונית בכלל, או שהתשובות היו נעות בין מעט למעט מאוד. פשוט הלכנו ווידאנו שהצורך לבנות ולפתח, שזה צורך שהוא קיים והוא חשוב והוא נכון, יאוזן באמצעות שמירה על ערכי הטבע שלנו. כך דאגנו להציל את המסדרונות האקולוגיים בכוכב יאיר מפני בנייה של שכונה עם בתים חד-קומתיים או בתים לא רוויי קומות. גם המסדרון האקולוגי בעמק השלום וגם נחל תנינים הוצלו מתוכניות בנייה הרסניות. אנחנו עדיין נלחמים על רכס לבן ועל עמק הצבאים. מדובר בפניני טבע ייחודיות שיש בהן

עצים ומגוון רחב של בעלי חיים שחיים. בתי גידול נמצאים בתוכן, והן נמצאות בסכנה של החרבה לצורך תוכניות בנייה. רק לסבר את האוזן, בירושלים אין מספיק תוכניות של התחדשות עירונית. אפשר לבנות עשרות אלפי יחידות דיור בירושלים לפני שהורסים את רכס לבן, שהוא באמת פנינת טבע ייחודית. כשאני קורא את ההתחייבות הזאת בקווי היסוד, התחדשות עירונית של 40% מכלל יחידות הדיור, זה בהכרח אומר לא להקים יישובים חדשים אלא לחזק יישובים קיימים, נגיד נתיבות. הממשלה הזאת, ממש בתחילת החודש, ב-5 בפברואר, הודיעה על הקמה של יישוב חדש,

בנגב המערבי, בעוטף עזה, סמוך לנתיבות, על חשבון נתיבות. אני הראשון שאתמוך בחיזוק ההתיישבות שלנו בעוטף עזה, בנגב. אני באופן אישי בוחר לחזק את ההתיישבות שלנו בגליל, בן זוגי ואני עוברים לגליל, ליישובי משגב, למנוף.

שהמדינה צריכה לעודד צעירים ליישב את הנגב ואת הגליל. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שחשוב לא רק לדבר על זה מעל הדוכן אלא לעשות את זה, ולכן אנחנו מתכננים לעבור לגליל. גם ההתיישבות בעוטף עזה ובנגב היא חשובה, אבל אולי חשוב לקחת את היישובים הקיימים ולהרחיב אותם ולא להקים יישובים חדשים באופן שמחליש את היישובים הקיימים ופוגע בסביבה. לפי הפרסום, קראתי שהיישוב החדש חנון צפוי להיות יישוב קהילתי מעורב לדתיים וחילונים, שזה גם חשוב, ולכלול 500 יחידות דיור של צמודי קרקע. לפי ההודעה שפורסמה ולפי הודעת משרד האוצר, בשל הקרבה הגיאוגרפית, יחידות הדיור שייבנו ביישוב החדש הן למעשה מענה חליפי ליחידות דיור שהיו יכולות ועתידות להיבנות בנתיבות, קרי היישוב החדש יבוא על חשבון הרחבת העיר נתיבות, שזה מה שבעיניי נכון לעשות חברתית,

סביבתית. עוד נכתב על הפגיעה בנתיבות, כי נתיבות מדורגת בדירוג סוציו-אקונומי 3 של הלמ"ס, בעוד צפוי שהיישוב החדש חנון יהיה הרבה יותר גבוה, שבדומה ליישובים חדשים אחרים בדרום הארץ, הוא צפוי למשוך אליו את האוכלוסייה החדשה מנתיבות. במקום לחזק את נתיבות מקימים יישוב חדש ברמה סוציו-אקונומית אחרת ממש סמוך אליו, שגם שמונע את ההרחבה שלה. לא רעיון חכם במיוחד.

לפני כמה שעות התנגדנו לצו של הממשלה שמבטל את המס שממשלת השינוי הטילה על

חבר הכנסת ולדימיר בליאק ואני עלינו לכאן ונימקנו למה זה לא נכון. בסעיפים אחרים בקווי היסוד, כמו שאמרתי, עכשיו הממשלה התחייבה לבטל צעדים סביבתיים ובריאותיים שקבעה הממשלה הקודמת, צעדים שהוכחו כנכונים ויעילים, כמו הטלת המס על החד-פעמי והשתייה המתוקה. הפלסטיק החד-פעמי, כמו שאמרתי ממש לפני כמה שעות מעל הדוכן הזה, הוא אסון בריאותי, סביבתי, כלכלי. ישראלים, אני לא יודע אם את יודעת, גברתי היושבת-ראש, אנחנו צורכים הרבה יותר חד-פעמי ממדינות אירופה. הצריכה שלנו של החד-פעמי הוכפלה בעשור האחרון. אם נמשיך ככה, ב-2050 יהיה יותר פלסטיק בים מאשר דגים. הפלסטיק מתפרק למיקרו-פלסטיק ביחד עם החומרים הרעילים, הרעלנים,

שחודרים לגוף האדם, השפעות מזעזעות על הבריאות. יש לזה השפעה על הפריון, על גידולים סרטניים, שיבוש מערכות הגוף. ממש נורא ואיום. חוץ מהפגיעה בגוף האדם ובבריאות הציבור, החד-פעמי מזהם את חופי הים שלנו, את אתרי הטבע, הגנים הלאומיים. אי-אפשר למחזר אותו, אין טכנולוגיה שמאפשרת למחזר אותם ולכן הם מוטמנים, ולפי מדענים, זה עדיין לא קרה, ייקח מאות רבות של שנים לפלסטיק הזה להתכלות. ההערכות מדברות על בין 400 שנים בהערכה אופטימית ל-700 שנה. הדבר הזה פשוט לא מתכלה. מדובר בפגיעה גם בטבע, גם במערכות האקולוגיות, גם בבעלי החיים וגם בבני האדם.

המס הזה כל כך הצליח, הוא הביא לירידה תלולה של כמעט 40% בצריכה של חד-פעמי, הוא כל כך הצליח שהממשלה הנוכחית החליטה לבטל אותו. ניסיתי להבין מהם אם יש איזשהו טיעון רלוונטי,

ללמה צריך לבטל את המס הזה אם הוא כל כך הצליח ואם ההשלכות שלו הן כל כך חיוביות, אם התמורות שלו לאיכות החיים שלנו כל כך טובות. ואז הבנתי שהסיבה היחידה, הטעם היחיד לביטול המס הזה היה כי הם החליטו. דווקא.

כי זו החלטה ממש גרועה נגד בריאות הציבור, נגד הסביבה ונגד כולנו. יש לי עוד דקה וחצי, אז תכננתי ממש לא רק לפרגן לממשלה או להצביע על הדברים שבעיניי הם חשובים בקווי היסוד של הממשלה אלא גם לומר, אמרו לי שיש מישהו שיפרגן לממשלה, אמרתי: ואללה, שווה לקום. במקומות שבהם הממשלה הזאת, ויש מעט כאלה, הממשלה קובעת דברים חיוביים בנוגע לסביבה ולמשבר האקלים, אין מבחינתי קואליציה אופוזיציה, אין ליכוד יש עתיד. מבחינתי כולנו צריכים לדאוג לסביבה. מדובר לא רק על איכות החיים שלנו אלא על עתיד הדורות הבאים. לכן גם הבהרתי לשרה סילמן שבכל מקום שהם יעשו טוב לסביבה, אנחנו נהיה ונגבה כאופוזיציה. רציתי לדבר בזמן שנותר לי, ב-50 שניות, קשה לי לשמוע את המושג הזה "השרה סילמן", שאומרים שלא ניתן לה כשוחד. המושג הזה כשלעצמו עושה לי באמת, שלחתי כמה מכתבים בנושא הזה בדיוק ליועצת המשפטית לממשלה. בזמן שנותר לי רציתי לדבר על חששות שעלו לי כשקראתי את חוק ההסדרים בכל מה שקשור לפירוק המשרד להגנת הסביבה מסמכויותיו, בהחלשה דרמטית שלו, וכפועל יוצא, הגברת פוטנציאל ממשי לפגיעה בבריאות הציבור, לפגיעה בסביבה שלנו. יש הרבה מאוד דברים בחוק ההסדרים שמעלים בי חשש ממשי שהדבר הזה הולך לקרות. אבל יש לי שבע שניות, אלא אם כן,

אתה רוצה לתת לי את חצי השעה שלך כדי שאני אוכל לדבר על זה. אני איאלץ לשמור את הפרק הזה בנאום שהכנתי לפעם הבאה.

תקשיבי, הכנתי ובאמת חשבתי ש-30 הדקות האלה יעברו לאט יותר, אבל הזמן עבר מאוד מאוד מהר. ככה זה כשנהנים. כנראה זה מה שקורה כשמדברים על הנושאים שחשובים לך. אז זהו. תודה רבה. נכון.

זו שוב הזדמנות לפרגן לך על כך שדאגת אומנם חוק בעניין הזה לא עבר, אבל הדרך שבה בחרת לנהוג בהקשר הזה היא נכונה יותר מחקיקה ראשית. יחד עם השרה זנדברג פרצת דרך ודאגת להטמיע את תוכנית הלימודים החשובה הזאת כחלק אינהרנטי מהמערכת. חינוך הוא הדרך לפתור את רוב בעיות העולם, ואני חושב שלך יש מנדט וחלק מאוד מאוד גדול בהקשר הזה, אז תודה רבה לך. תודה רבה לך, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

תנו לו לפרגן קצת. הכול בסדר, דניאל. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אני רק אומר על העניין של החד-פעמי, גם אני דיברתי כאן על הנושא הזה. אם באמת היו רוצים גם להיטיב עם החרדים, שזה בסדר, שמשתמשים הרבה בחד-פעמי, וגם לשמור על הסביבה, היו פשוט מורידים את המס מהחד-פעמי המתכלה ואז היו סוגרים את האירוע, אבל בממשלה הזאת זה סוף מחשבה במעשה תחילה, קודם כול עושים, אולי אחר כך יחשבו,

וזה כל כך עצוב, כי היו לזה באמת הוכחות ברורות שהדבר הזה עובד. זה אחד מהכלים, גם ברמה עולמית.

בגלל זה זה לא יהיה. זה בדיוק מה שאמרתי: דווקא. באמת, גם ברמה העולמית זה הוכח. כלים של מיסוי בכל הקשור לחד-פעמי, זה הכלי שעובד, ולכן עשו טוב וביטלו אותו. בבקשה, 30 דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, התחיל להחמיא לך חבר הכנסת יוראי. אני לא יודע כמה שרים יש שירצו להגיד בתוך המערכות שהם עובדים על שרת חינוך, למרות שהיא סיימה את תפקידה כשרת חינוך, למרות שהיית שנה וחצי. אבל אני חושב שאם יש שר חינוך שלדוגמה הופך את הספרייה הלאומית, מנסה לפחות להפוך את זה, למכשיר פוליטי לג'ובים, אז אני לא יודע כמה יקראו לו "שר חינוך"; יקראו לו "שר הרס החינוך". אני חושב ששר חינוך שבטקס ההחלפה משחק בטלפון במופגן, אז מה זה משנה על איזה ערכים הוא ידבר עם התלמידים או יגיד למורים לדבר עם התלמידים? אמרתי היום לראש הממשלה,

השרפה הזאת

בוא, בוא, תשמע את זה, תלמד. אתה ישנת כל הלילה, אני לא ישנתי, תלמד קצת. אבל גם באמצע הבוקר אפשר ללמוד, אתה יודע את זה. אז אני רוצה להגיד לך משהו. אני מרצה על חינוך, על מנהיגות. יש כמעט זהות בין המושגים האלה בהרבה מאוד דברים. יש אצלנו, מישהו אמר לרבי עקיבא: למדני את כל התורה כולה כשאתה עומד על רגל אחת.

"דעלך סני לחברך לא תעביד". אומרים לי: אוקיי, אם ניתן לך עכשיו להגיד משפט אחד על חינוך, איזה משפט, איזו עצה אתה יכול לתת? אז אני אומר להם שהבת הגדולה שלנו, שבעוונותינו הממשלה המסיתה הזאת, אני צריך להגיד: הינה,

יש לי ילדה אבו חצירא,

הטיפוח של השנאה הזאת בין העדות בתוך החברה הישראלית, זה כאילו לא טריוויאלי, אבל המציאות הישראלית היא

שזה כבר מאוד טריוויאלי, רק הם רוצים לרחף על גלי השנאה גם בתחום הזה, כמו בתחומים אחרים. לפני הגיוס היא למדה במדרשה בירושלים, והם הלכו להתנדב ביישובי גוש קטיף לפני

הפירוק, העקירה, הנסיגה, כל אחד יש לו את המילה הפוליטית לעניין הזה. אותה שמו במורג לשבוע. מורג היה אולי היישוב הכי קשה שם בגוש, גם מבחינה ביטחונית וגם מבחינה חברתית. אחרי שבוע הם חזרו להמשיך במדרשה בירושלים לקראת הגיוס או השירות הלאומי, והיא החליטה להישאר. אמרתי לה: תלכי, עוד יהיה לך זמן לתרום למדינה. עכשיו תלמדי, עוד שבוע, עוד שבועיים. אחרי חמישה שבועות אמרתי לה: לירון, תגידי, פעם שמעת את אימא או אותי אומרים לך ללכת למורג? היא מסתכלת עליי ככה ואומרת לי: אבא, זה לא משנה מה אמרתם,

בעיניי זה כל החינוך על רגל אחת. התלמידים שלנו, הפקודים שלנו, הילדים שלנו, אוספים מאיתנו מסרים כל הזמן, המונהגים שלנו. לנו אין את הפריבילגיה הזאת להגיד עכשיו: פוס, אנחנו לא מעבירים מסרים, או עכשיו אנחנו לא מחנכים, או עכשיו אל תסתכלו עלינו, אנחנו עושים דברים אחרים. אמרתי את זה לראש הממשלה. זה לא משנה אם הממשלה שלו אמרה להם: לכו תשרפו בתים. עובדה שקודם לא שרפו בתים. שרפו את משפחת דוואבשה, משפחה על יושביה, זקנים וטף, אבל עשו את זה באישון לילה וניסו להתחמק מהמעשה הזה. היה משפט, דיונים על גבי דיונים. פה הולכים לך באמצע היום, מתארגנת קבוצה גדולה, ולא שורפת בית שזה אסון נוראי, אלא שורפת בתים, חנויות, ועוד גאים במעשיהם. עכשיו, מה תגיד הממשלה הזאת? תגנה את זה? דרך אגב, ייקח לחלקם זמן לגנות את זה. אבל גינוי זה סוג של קריצה: אה, לא לזה התכוונתם? אבל מה שאומרים השורפים: חשבנו שעכשיו אפשר לשרוף. זה מה שהבנו מכם. זה מה שהבנו גם מההשתהות של חלק מהשרים עם הגינויים האלה. תראה מה אומרים חלקים בקואליציה, שזה מה שהם רוצים לראות. אז אני אומר תראי, אני התאפקתי לא לפתוח את השיח שלי עם ראש הממשלה היום, אף אחד מהם לא יכול להטיף לי, ולהרבה אחרים: אל תזכירו את מה שהיה ב-1939 עד 1944 באירופה. אני מקבל את זה.

אבל אני רק רוצה להגיד שהשיר "שרפה" הוא שיר שנכתב לפני 1939. אחר כך אימצו אותו, אבל הוא על סוג של פרעות או על סוג של ניבוי של מה שהולך להיות. אז גם מזה נזהרתי ואני נזהר, אבל אני מודה שדווקא כיהודי, כשאני רואה את התמונה הזאת של בתים עולים באש, כשהפעם אני השולט,

שאני מתאמץ כדי לא לחזור למקומות האלה. אני חושב שהממשלה הזאת הייתה צריכה ללבוש שק ואפר ולשאול: איך זה קרה במשמרת שלנו?

כבר שורפים בתים. אני מסתכל על שמות כאן, כמה אנשים יוכלו להגיד, אחרי שהסתכלנו ואמרנו להם: "ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל"? מה זה נקרא "לא ראיתם"? הזהרנו אתכם. אמרנו לכם שלשם זה הולך. "הפכת מספדי למחול לי", כך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה במזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ומה שקורה בממשלה הזאת בחודש אדר זה ההפך, הופכים את מחול לי למספדי, לוקחים את חודש אדר והופכים אותו לתשעה באב,

ל"איכה ישבה בדד" או ל"איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין בה" פעם, לפני המהפכה הזאת, "ועתה מרצחים". לשם זה ילך. במקום שאין צדק יש "איכה ישבה בדד". דרך אגב, אני חושב על זה עכשיו, אתה שומע כאילו היום אנחנו צריכים את האמריקאים שיגנו אותנו גינוי חריף על השרפה בחווארה, גם זה ביטוי של "ישבה בדד". אנחנו חושבים שאנחנו מנותקים? יש פה שר בממשלה שבשבילו האמריקאים, הוא אומר להם בעצם: תסתמו את הפה. וראש הממשלה לא מהדהד גינוי, למרות שראש הממשלה יודע ומכיר את החשיבות הקיומית של היחסים שלנו עם ארצות הברית. ופה יש שרים שחושבים שנתנו להם עוד צעצוע שקוראים לו משרד ממשלתי או חברות בממשלה. אז נכון שאת חלקם העיפו לשורות האחרונות. ראש הממשלה, יש דברים שהוא מתבייש בהם, כנראה, את יודעת, גברתי היושבת בראש. הרי היו תוכניות לשים פה עוד שולחן, מעודף השרים. דרך אגב, אני חושב שעוד לא בנו את השולחן הזה בין השאר בגלל שהם עוד לא יודעים כמה שרים יהיו. זה כל פעם כאילו מישהו מעקם קצת את האף, אז נותנים לו עוד שר. אז את חלק מהשרים שולחים לשבת כאילו שם, מאחור, אבל אלה מקומות שלנו, של חברי הכנסת.

תתביישו בממשלה שלכם, מה אתם באים אלינו? תשבו מסביב לשולחן הממשלה, אנחנו לא רוצים שתשבו איתנו. אבל כנראה שראש הממשלה כל כך מתבייש בגודל המופרך של הממשלה הזאת, שהוא אומר להם: תשבו אחורה שם. אבל תיהנו מזה, בגלל שלא ידעו שאתם שייכים לממשלה הזאת. וגם הם כנראה נהנות ונהנים מזה, כדי לא להיות חלק מהבושה הזאת שיושבת כאן מסביב לשולחן. אני שמתי לב שפעם, חלק מהמרכיבים של הממשלה הזאת ניסו לנכס לעצמם את הדגל, סוג של איוו ג'ימה, שמרימים את הדגל. עכשיו אתה מסתכל על ההפגנות של "האנרכיסטים", "השמאלנים", אני לא יודע איך

ואתה אומר לעצמך: איפה הדגל? הרי, אבל מה, נגיד את האמת, יושב פה שר, אני לא חושב שביום העצמאות הוא מניף דגל ישראל. הוא לא מניף דגל ישראל. הוא היה צריך בג"ץ בשביל שייתנו להם אישור לשבת בממשלה לא רק בשביל לסחוט אותה, בשביל לקבל חלק מהאחריות. אז עושים לנו באופוזיציה מבחנים של ציונות. שאל אותי מישהו אחר כך: תמיד למה אתם גם,

אמרתי: תגיד, איך הפכתם את המונח "השמאלנים האלה", מי הפך את זה למונח שאז אתה אומר: לא לא,

מאיפה השמאלניות הזאת, כאילו? מאיפה זה בא? הרי אמרתי לחברים שלי בציונות הדתית: שלא ישמעו אותנו, בואו נגיד את האמת, במה אתם רוצים לבדוק את השמאלנות? בצל"שים? בתרומה למדינה? לכו לאותות הגבורה של מדינת ישראל,

לא משנה, ותסתכלו כמה מ"השמאלנים" יש שם, באותות הכי גבוהים שאנחנו יודעים לתת. לא נעים להגיד, הם מנצחים את כולנו, מה שהם קוראים "השמאלנים", אז בשביל מה? אתה יודע

איפה? כשמישהו אמר שהשמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים.

את רוצה שאני אגיד לך? אני אגיד לך משהו. אני יכול להגיד פה. שאלתי לפני איזה שבועיים את מי שהיה יושב-ראש המועצה, אחד מיושבי-הראש, את יעקב עמידרור, האלוף יעקב עמידרור, הוא מזוהה נגיד,

וביחסים טובים, אולי גם עם ראש הממשלה, לא רוצה להיכנס לזה. ואז הוא אומר לי: אבל אתה יודע, שטרן, באמת, לך למילואים, 40% חבר'ה עם כיפות. אמרתי לו: מה אתה רוצה? למה רק 40%? תגיד תודה שלא 70%. הוא אומר לי: מה זה נקרא? אמרתי לו: תקשיב, אני שנים אומר שמה שמטריד אותי זה שבעוד 20, 30, 50 שנה, כשלא תהיה פה כבר אימא שבאה מאושוויץ' או אבא שבא על קליפת אגוז ממרוקו או סבתא על גב של חמור מתימן, אם לא נדע לתת משמעות יהודית גם למי שאומר: אולי השמיים ריקים, למה שהם יישארו פה? אם אתה לוקח להם את היהדות, אז מי שלא מוכרח להישאר פה באמצע של המזרח התיכון, עם שנתיים או שלוש שנים בשירות חובה או בשירות לאומי, לא משנה איך, למה שהוא יישאר באמצע המזרח התיכון אם הוא לא מוכרח? ואלה שפה בגלל שהקדוש ברוך הוא שלח אותם, שלא יצא מהאולם הזה, לא מחזיקים מדינה לבד. הם לא יודעים להחזיק מדינה, אין להם את היכולות.

את "השמאלנים" שיתמכו בהם, שישרתו בשבילם. אני לא אומר שרק "השמאלנים" משרתים כמו שהם אומרים. אני לא אומר, אני לא אומר, אני לא אומר. אני לא, אבל ברור.

אני לא אומר שרק "השמאלנים" משרתים ורק "השמאלנים" תורמים, אבל כן אומר שבלעדי מה שהם קוראים "השמאלנים", שזה הכללה עצומה, זה כל מי שלא הם בדיוק, הוא "השמאלני", כביטוי גנאי, אז לא מחזיקים את המדינה הזאת. וזאת האמת, וצריך להגיד את זה, ולא צריך להתבייש בזה. וכששואלים אותי איך זה ייגמר, נגיד עכשיו, אז אני אמרתי להם: לכו לרחובות. תצאו פעם אחת החוצה, לנושאי הדגלים בכיכרות, בגשרים, בכל ההפגנות האלה, תיקחו את המהפכה הזאת אחורה.

תפגשו את האנשים הטובים האלה, תקשיבו להם. שמישהו מכם יעז. הרי אנחנו יכולים לגלות להם, גברתי היושבת בראש, שיש שם הרבה מצביעים שהצביעו להם, שהמספר שלהם הולך וגדל, והם באים אלינו ואומרים, כמעט: חטאנו,

לא אמרו לנו שזה מה שהולכים לעשות. אני יודע שהם רואים את זה בסקרי דעת הקהל, אלה ששואלים את השאלה הישירה אם לזה הצבעתם, וגם אלה ששואלים למי תצביע היום. אז נכון שזה סקר, וסקרים, וסקר ועוד סקר ועוד סקר, אבל בסוף אני חושב שהביטוי היפה של זה, אנחנו לא צריכים את הסקרים.

פוגשים אותם בהפגנות וקוראים לכולם,

אנשים אחים אנחנו. טעיתם, תבואו להפגנות. שמתם פתק לא נכון בקלפי, חשבתם שזה הולך למקום אחד, זה הלך למקום אחר, אל תשאלו מה יהיה, תקבעו מה יהיה. אני, אחרי רצח רבין, בזמן הרצח הייתי מפקד בה"ד 1, בית הספר לקצינים,

בית הספר היה אחראי גם לאבטחה של הר הרצל באירוע וגם למשמר הכבוד. למוחרת חזרנו לבסיס. וכשאתה הולך בבסיס אחרי שאנחנו רצחנו ראש ממשלה, אתה יודע, אנשים הולכים עם הראש באדמה. ומה כל אחד אומר לעצמו?

תגידו, מה יהיה?

רצחנו ראש ממשלה.

אז אמרתי: אתם יודעים מה? ב-12:00 ארוחת צוהריים, ב-11:40 כולם באולם הכי גדול בבית הספר לקצינים. הסתכלתי עליהם ואמרתי להם: תראו, אני יודע, כולם פה הולכים ושואלים מה יהיה. ברחובות של המדינה הולכים כולם, שואלים: מה יהיה? זה מה שהיה. אמרתי: אתם אין לכם את הזכות לשאול מה יהיה, אתם אלה שתקבעו את התשובה. ואמרתי גם איך:

על מנת לשנות, תקשיבו על מנת להרחיק את מי שאי-אפשר לשנות,

ואני אומר עוד פעם לכל אותם אנשים ששואלים מה יהיה, אני אומר להם: הפעם תבואו איתנו לרחובות. אני אומר: תבואו איתנו. צריך להגיד ביושר:

גברתי היושבת בראש, לא המפלגה שלך ולא המפלגה שלי לא יודעים להביא את מאות האלפים האלה לרחובות.

אלה אנשים שבאים בגלל שאכפת להם. אנחנו לא התחלנו להגיד: צאו לרחובות.

אנחנו חושבים שהם עושים דבר ציוני מהמדרגה הראשונה, אבל הם באו מעצמם, זאת האמת. הם באו מעצמם בגלל שנוכח מה שהם רואים שמתרחש פה הם לא יכולים להחריש. ושואלים אותי כאן היום במסדרונות הכנסת: תגיד, אבל הפסדתם בבחירות, אתם לא מקבלים את זה? אז אמרתי: בטח שאנחנו מקבלים את זה, למרות שאנחנו יודעים שלממשלה הזאת אין רוב בקלפי, לא היה להם רוב בקלפי. אנחנו אומרים להם: תהיו עדינים, תזכרו, נכון, יש לכם 64 ח"כים אבל יש לכם פחות מ-49% מהמצביעים. אבל עובדה שאנשים לא יוצאים לרחובות על הרבה מאוד חוקים שהם עושים. על מה אנשים יוצאים לרחובות? יוצאים לרחובות על זה שבאמת הורסים את הדמוקרטיה, ותכף אני אדבר על זה

וכשאני אומר "הורסים את הדמוקרטיה" אז זה כאילו הורסים את הכול. תשמעי, את היית שרת החינוך. אני יושב השבוע ביום חמישי במשרד עורכי דין מהגדולים בארץ, אולי הכי גדול. מספר אחת שם מראה לי ווטסאפ שהוא קיבל מחבר שלו, מנכ"ל של משרד רואי חשבון,

מהפירמות היותר-גדולות, היום זה כבר פירמות גלובליות, ואומר לו: אנחנו חזרנו ל-2002. אתה שומע את זה, אתה אומר: 20 שנה אחורה מבחינה כלכלית של משרד רואי חשבון, עסקאות, התעניינות בחו"ל, כסף בארץ, כסף בחו"ל. במאפיינים של 2002, אנחנו עכשיו שם. אבל אז הוא מספר לי, עורך הדין מספר שתיים, לא מספר אחת, הוא אומר לי: תראה, אני הייתי עם המשפחה ביוון. יש לנו קשרי עבודה וכבר נהיינו בקשרים משפחתיים, חבריים, גם בין הילדים. יצא שהיינו שם בשבוע של יום העצמאות, הגענו לשם. אנחנו באים למארחים שלנו, היוונים, עורכי דין, ואומרים להם: איזה יופי הדוכנים פה שראינו בדרך לכאן. אז הם מסתכלים עליהם ככה בכעס ואומרים להם: אתם הלכתם לדוכנים האלה?

אומרים: זה דוכנים של אורבן, אנחנו לא הולכים. שואלים: מה זה נקרא? אומרים: כשיש זיקוקי דינור, אנחנו מגיפים את התריסים, אלה זיקוקי דינור שלהם. אמרו להם: זה יום העצמאות שלכם. הם אומרים: לא לא לא, עכשיו זה של אורבן, זה יום העצמאות שלו. למה אני מספר את זה לך?

תקשיב, באספות הורים מחלקים אותם. יש קבוצה אחת של תומכי אורבן, מקצים להם זמן מסוים, וקבוצה אחרת של המתנגדים, נותנים להם זמן אחר. אמרתי: לאן זה הולך?

באמצע אירופה, אנחנו לא שם, נקווה שלעולם לא נגיע לשם.

מסתכל על מה שקורה פה, על הבולדוזר הזה שבאמת לא עוצר לשנייה, אתה שומע את ראש הממשלה: תבואו לשולחן אתה מת להאמין לו, אתה מזיע להאמין לו, הלוואי. ועומד פה שר המשפטים ועושה לנו עם היד: תבואו,

היד מושטת, ואנשים רואים את זה בטלוויזיה או אחרי זה תמונות סטילס ולא שומעים את המשך, את הבוז לשופטי בית המשפט העליון, את ההתנשאות עליהם, את הביטויים של יושב-ראש ועדת חוקה יכתוב עליהם גם בעיתונים, אז אתה אומר: תגידו, מה אתם חושבים? מה, כולם מטומטמים? ולכן, כששואלים אותי: תגיד,

שפרית מתקשרת אליי ב-03:50, ואני ישר עונה. והיא אומרת לי: התקשרתי להעיר אותך, תהיה מוכן. אמרתי: אני ער בשעות האלה. אתן יודעות למה אני ער?

אני מתעורר פעם אחת בלילה ולא מצליח להירדם ממה שהולך לקרות פה. אני בחיים לא הייתי ככה, וכבר עברנו הרבה דברים בחיים. אני לא דאגתי כך. עכשיו, לצורך העניין הזה אפילו לא משנה מי אשם. זאת המציאות של מאות אלפי אנשים שלא ישנים בלילה מהשאלה של מה יהיה פה. אני אומר את זה כי מה לעשות, אנחנו לא הממשלה. יש ממשלה. אז אולי מעבר לסיסמאות הנבובות, לתיאטרליות שבהצגת הידיים, אולי יהיה פה מבוגר אחראי שיגיד: אוקיי, אני רואה מה קורה. אנחנו, למי שלא יודע, לא יודעים להוריד את שער הדולר. ואז אני שומע את המומחה, רואה חשבון, ועדת כספים: הלוואי שהיינו יודעים איך להוריד אותו, אז היינו גם יודעים גם איך להעלות אותו. השווקים מגיבים למדיניות הממשלה,

אנחנו לא יודעים להפיל את הבורסה ביחס לכל הבורסות בעולם. הלוואי שהיינו יודעים, אז היינו יודעים גם להעלות אותה. אבל העם היושב בציון, וגם מי שלא יושב בציון, מבין את מה שאנחנו לא מבינים. לפעמים צריך מישהו מבחוץ שיבוא ויגיד לך: הי, תסתכל על עצמך, תראה איפה אתה.

גם אנחנו כמפקדי גדודים

יודעים לקחת חיילים צעירים, להגיד להם: תעלו על הגבעה, תגידו מה התמונה האמיתית. אז ראש הממשלה יכול ללכת גם למקומות שלא רוצים לראות אותו ולא מזמינים אותו, לא לאיחוד האמירויות במזרח ולא לאמריקה במערב, לחפש פרופסורים שיגידו לו שהוא צודק, והוא מזיע,

את הכול אנחנו עושים? אנחנו יודעים לעשות הכול?

אנחנו יודעים לגייס את כל היועצים, גם כאלה שהיו של ראש הממשלה? את כל הכלכלנים בעולם? גם את החברים שלו?

אומרים לנו: לכו תראו בקנדה. אני אומר ליושב-ראש ועדת החוקה: תביא את פרופ' ארווין קוטלר, שהיה שר המשפטים של קנדה, הוא בארץ. מה, את חושבת שהוא יביא אותו? הם רק ימלמלו פה: קנדה, תראו, קנדה.

הוא מתחלחל כשהוא שומע מה שעושים פה, שמשווים לקנדה.

אבל במסע הזה, אחיזת עיניים במה שקורה פה בתוך ועדת החוקה, לדוגמה, ומה שקורה פה מעל הדוכן, והתיאטרליות הזאת של כאילו הושטת יד מצד אחד ומצד שני בעיטת וולה לנשיא המדינה על זה שהוא בכלל מעז להגיד: אוקיי,

תפסיקו את החקיקה, בואו תשימו חוק-יסוד: החקיקה, בואו נתחיל לדבר. הוא עוד לא גמר את הנאום שלו וכבר יצאה מהממשלה הודעה שאומרת לנשיא המדינה: הי, אתה בסך הכול נשיא מדינת ישראל, אז מה אם אתה אומר ככה? אז מה אם אתה חושב ככה? סליחה, לא שמת לב? אנחנו, הממשלה, הורסים את כל המוסדות. הרסנו את המשטרה, אתה לא שם לב שאנחנו הורסים את מערכת המשפט? אנחנו גם הורסים את מוסד נשיא המדינה. אל תתבלבל, בשביל זה באנו לשלטון, בשביל להרוס, בשביל לשרוף. בשביל זה באנו לשלטון. אז כל אחד ייקח את מה שצריך לשרוף

אלה שורפים את המועדון כמטפורה ואלה שורפים את הבתים לא כמטפורה.

בגלל שלא משנה מה אמרנו,

ולא משנה כמה יגנו אותה, הם מבינים מה חלק, ודרך אגב, את יודעת מה הכאב הכי גדול? שחלק מהממשלה הזאת באמת אמרה שככה צריך לטפל בטרור,

זאת אומרת, הם לא פנטזו, הם בכלל חיכו לקבל, והם קיבלו, צ'פחות מהממשלה. שרפת בתים? הינה, כזאת הדרך. טוב שתושבי חווארה ידעו. יושבת שם אימא עם ילדים, לא אוהבת את הטרור, לא יודעת מי זה ירה. לא שאני אומר שאין שם כאלה, שצריכים להרחיק את הטרוריסטים גם מהם. לא כולם צדיקים.

אז צריך לטפל במי שלא צדיק.

אבל לשרוף את הבית בלי שיודעים? אני אומר עוד פעם, אני קורא לממשלה הזאת גם עכשיו: אנחנו לא מתנגדים לכל חוק. הינה, יש דברים שאתם עושים,

אנחנו חיים בעולם של התנגשויות של ערכים. אבל תעצרו. לא עצרתם עד עכשיו. אתם מחוללים נזק כך שגם אם מחר בבוקר אתם עוצרים את החקיקה, את הנזקים שעשיתם לא מחזירים באותו רגע שתחליטו. אבל אין ברירה, אז תעצרו היום בבוקר את ועדת החוקה, את הוועדה הזאת.

את יודעת מה, שואלים למה אנחנו מדברים פה.

כדי לדחות את הוועדה. את יודעת מה יש בסדרי-היום בוועדות היום? אני אגיד לך: יש חוק דרעי 2, כמה שיידחה יותר טוב, יותר טוב שהבושה הזאת לא תהיה על כנסת ישראל. יש את חוק החמץ, שהמפלגות החרדיות עוד פעם שמים לנו אצבע בעין. הרי הם יודעים שבסוף אני לא רוצה שיהיה חמץ בבתי חולים,

זה מפריע לי לראות חמץ בפסח, לא משנה איפה. אבל אני יודע שככל שאני אחוקק יותר,

ככה אני אראה יותר חמץ. כך יהיה גם בבתי החולים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אלעזר שטרן. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. 30 דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת בראש. חבריי חברי הכנסת, אין כל כך חברי כנסת, כנראה, אדוני השר, השעה 05:12, לא מאוד שגרתית. אולי צריך להסביר לצופי ערוץ 99 מדוע בשעה כזאת אני כאן על דוכן הכנסת. הסיבה היא, צופים יקרים, כי אנחנו

גם בשעה הזאת, במסגרת המאבק שלנו בממשלה, שבאמת עם כל, אולי, הרצון הטוב שלנו, אי-אפשר להגדיר אותה אחרת מממשלה מופקרת. אז במסגרת המאבק אנחנו משתמשים בכלי פרלמנטרי שנקרא "פיליבסטר". מהו בעצם פיליבסטר? פיליבסטר זה נאומי התשה, נאומי התשה שתכליתם לעכב את ההצבעות בפרלמנט. יש בבוקר דיונים בוועדות הכנסת: נאמר פה, חוק דרעי 2, אני רק לא יודע לאיזה מספר נגיע בסופו של דבר עם כל מה שקורה עם העבריין הסדרתי שמנסה לפלס את דרכו חזרה לממשלה, יש את חוק החמץ, שכמובן יביא להגדלת מספר המקרים של הכנסת חמץ לבתי חולים, כי בדרך כלל האפקט הוא בדיוק הפוך. אז המטרה שלנו היא לעכב את ההצבעות, להתיש את הקואליציה, לשבש את שגרת העבודה שלה, ובסופו של דבר, אדוני השר, להפיל אותה. כן, המטרה שלנו כאופוזיציה היא להפיל את הקואליציה. הרי אין שום היגיון בהמשך קיומה של הממשלה המוזרה הזאת, שמפקירה את הביטחון האישי, מפקירה את האזרחים, את העתיד שלהם, את כלכלת ישראל. אפרופו כלכלה, ביום שישי בשבוע שעבר התכנסו שרי הממשלה כדי להצביע על תקציב המדינה לשנים 2023 ו-2024 לקראת העברתו בקריאה ראשונה כאן בכנסת. היה דיון סוער, ובסוף, בשעות האחרונות, חילקו שם הרבה מיליארדי שקלים לשרים כמעט בלי חשבון. היה תור גדול, התלהבות, הסכומים עפו ממש ללא חשבון. איך אני יודע? עכשיו שימו לב לדבר המשונה הבא: השרים הצביעו על הצעת התקציב בלי שקיבלו את החוברת המעודכנת עם כל המספרים, כלומר הם הצביעו על התקציב, שזה ספר כזה עם הרבה מאוד מספרים,

בעד התקציב בלי שהיה להם את הספר ובלי שהם בסופו של דבר ראו את כל התמונה, את כל המספרים שיש בספר.

הרבה מאוד מספרים. חברי ורעי חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב-ראש ועדת החוקה, שבינתיים הפכה לוועדת הפיכה, אוהב לעשות השוואות, ניו זילנד, קנדה, הונגריה, אפילו היה איזשהו ניסיון לאמץ

מסלבדור. הדיונים של שמחה בוועדה הם בעצם כמו מסע ברחבי הגלובוס. אנחנו מטיילים בעולם, מגיעים למקומות הכי נידחים והכי אקזוטיים כדי למצוא בהם את הדברים הכי מופרכים והכי גרועים במערכת המשפט, ואת המרכיבים הכי מופרכים והכי גרועים, בלי שום קשר למכלול של השיטה הקיימת באותה מדינה, לאמץ למסגרת הרפורמה ששמחה רוטמן מציע.

זה הדיון בסופו של דבר בוועדת ההפיכה של רוטמן, כשרוטמן מדבר 35% מהזמן, ועוד 20% מהזמן הוא מתבכיין שלא נותנים לו לדבר, וככה אנחנו מטיילים ברחבי העולם כדי למצוא את הדברים הכי גרועים ולאמץ אותם. תמצאו לי עכשיו, במסגרת אתגר חדש,

שבה שרים בממשלה מצביעים על התקציב בלי שמונחת מולם חוברת התקציב. אם נמצא מדינה כזאת, אני בספק, אבל אם בכל זאת נמצא מדינה כזאת, אז ודאי יגידו לנו בקואליציה: את הדבר הזה אנחנו חייבים לאמץ במסגרת הדמוקרטיה הלא-ליברלית שלנו. אז ביום שישי האחרון השרים הצביעו בעד התקציב. עכשיו צריך בעצם להבין למה הם מיהרו להצביע, כי אם לא היו מצביעים, אז הייתה נדרשת חקיקה בכנסת כדי לדחות את המועד האחרון להעברת התקציב, שהוא כרגע 29 במאי. הם הצביעו בעד התקציב ורצו להוציא הודעות לתקשורת על ההישגים. אז שר אחד קיבל 9 מיליארד שקלים, השני קיבל 4 מיליארד, השלישית הסתפקה ב-2.5, ואגב, שר התרבות והספורט קיבל מיליארד שקל להגדלת

כרגע על הנייר, אבל לפחות ברמה הצהרתית, שזה דווקא מאוד חיובי.

לאחר מכן אני כאיש מספרים ניסיתי לסכם את כל הסכומים יחד עם כלל ההתחייבויות של הממשלה. רשום שהתקציב לשנה השוטפת מסתכם ב-484 מיליארד שקלים. כשניסיתי לסכם את כל ההצהרות של השרים יחד עם כלל ההתחייבויות של הממשלה, אני הגעתי בערך לתקציב של ארצות הברית, לא לתקציב של מדינת ישראל. ואתמול כבר שמענו, כמעט באופן רשמי, שאכן משהו לא מסתדר, ותידרש הצבעה נוספת בממשלה לפני העברת התקציב בכנסת.

מי היה מאמין? מה כבר יכול להשתבש אם מצביעים על התקציב בלי שמונח ספר התקציב

העיקר הוציאו תמונה מחויכת. בדיוק כך נראית הממשלה המוזרה הזאת, שמפקירה את כלכלת ישראל. היא לא מקשיבה לנגיד בנק ישראל, לא מקשיבה לבכירי המערכת הבנקאית, לא מקשיבה לענף ההייטק, שמשלם 30% ממס ההכנסה שגובים במדינת ישראל, ואגב, כמובן, 90% מהשקעות בהייטק הן השקעות זרות, והמשקיעים הזרים פחות מגיעים למדינות שבהן הקניין שלהם לא מוגן, וזה בדיוק המצב שהקואליציה מביאה אליו. הם לא מקשיבים למאות הכלכלנים הבכירים, גם לא לזוכי פרס נובל לכלכלה. בעצם, למה שיקשיבו? במקום זה יום אחד הגיע בכיר בקואליציה, יו"ר ועדת הכספים, וערך הצבעה בוועדת הכספים בסיום הדיון על ההשלכות החמורות של ההפיכה המשפטית על הכלכלה שלנו ועל כלל המשק. היה דיון מעניין, הגיעו הרבה מומחים, דוקטורים, פרופסורים, יזמי הייטק. כולם דיברו נגד הרפורמה, נגד ההפיכה המשפטית, ובאופן כללי עד עכשיו לא נמצא כלכלן או יזם אחד שמכבד את עצמו ומוכן ממש לבוא מול המצלמה ולהגן על הדבר המופרך הזה.

דיברו נגד, אבל בסיום הדיון יושב-ראש ועדת הכספים ערך הצבעה, וברוב קולות של חברי כנסת

גויסו ברגע האחרון להצבעה, לא היו בדיון, הגיעו להצביע, הוחלט ברוב קולות כי ההפיכה המשפטית לא תפגע בכלכלת ישראל.

לכל המומחים, בניגוד ל-100% מהכלכלנים ו-100% מהיזמים,

שאין קשר.

כי יש להם רוב. שמעתם בטח כמה פעמים גם במקום הזה שהיו בחירות לפני כמעט ארבעה חודשים ויש להם רוב, ועכשיו באמצעות הרוב הזה הם יכולים לאשר כל מיני החלטות, כולל החלטות מאוד משונות. הבעיה בהחלטה הזאת, שהתקבלה, כאמור, ברוב קולות של חברי כנסת מהקואליציה, היא שיש גורמים שלא מוכנים להתיישר עם ההצבעה או ההחלטות של הממשלה המופקרת הזאת. ואז למוחרת ההחלטה הדולר בחר להתחזק, ובכך בעצם ביזה את החלטת ועדת הכספים בחוסר אחריות משווע, הדולר בחר להתחזק, הבורסה במגמת הירידה. אגב, יש רק שלושה מקומות בעולם שבהם מתחילת השנה הבורסות הן אדומות ובמגמת ירידה: מוסקבה, כמובן, הסיבה לכך היא המלחמה במזרח אירופה, איסטנבול, עם המשבר הכלכלי בטורקיה, גם שם ניסו לכונן דמוקרטיה לא ליברלית והביאו למשבר,

לאורך שנים הבורסה בישראל הייתה אחת הבורסות המשגשגות בעולם,

היא במועדון האדום.

זורם החוצה ממדינת ישראל. מיליארדי דולרים בורחים החוצה בכל יום, ולא בטוח שהם יחזרו.

מבחינת אדריכלי ההפיכה המשפטית מההפיכה של מדינת ישראל למדינה לא דמוקרטית או פחות דמוקרטית

נער הייתי וגם זקנתי, ואני זוכר כי בברית המועצות היה נהוג לפרסם שער רשמי של הדולר ביחס לרובל. הרבה מאוד שנים, אני עוד הייתי בבית הספר היסודי, השער הרשמי היה 66 אגורות סובייטיות, כאשר בפועל במסחר השחור הבלתי-רשמי, אז הוא נחשב לעבירה פלילית, היה ניתן לרכוש מטבע זר בשער שהוא יקר פי עשרה מהרשמי. למשטר הסובייטי היה רוב בפרלמנט, וכך הם קבעו ברוב קולות, בדיוק כמו גפני לפני שבוע וחצי, כי הקורס הרשמי יהיה נמוך פי עשרה משער השוק. וכך גם הממשלה המופקרת שלנו, שחיה במציאות מדומה וחושבת שאפשר לעבוד על חוקי הכלכלה ולכופף את חוקי הכלכלה, ושבמציאות המדומה הזאת הכלכלה לא מושפעת מההפיכה המשפטית: הדולר לא מתחזק, הבורסה עולה, ואיתמר בן גביר הוא שר לביטחון לאומי, ולא ליצן הגבעות.

איתמר בן גביר, כבר עכשיו לגמרי ברור כי מדובר בכישלון מהדהד, כישלון שעליו מדינת ישראל משלמת כבר היום מחיר כבד, ואנחנו רק

מיום הקמת הממשלה. המחיר הזה הוא מאוד מאוד כבד, הרי לא באמת היה אפשר לצפות כי הפוליטיקאי הפופוליסט, מלך הטיקטוק, שלא ניהל בחיים שלו שום דבר מורכב יותר מעיפרון, יוכל לנהל מדיניות ברורה ועקבית, מדיניות קוהרנטית,

בתחום המורכב כל כך והמקצועי כל כך כמו ביטחון הפנים, הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. ולצד זאת צריך לומר כי רק ראש ממשלה חסר אחריות יכול למנות אדם כזה לתפקיד כל כך בכיר וכל כך מורכב בממשלה, אדם שהוא לא רק חסר אחריות, אלא גם חסר ביטחון. היום, אחרי כל האירועים הקשים של הימים האחרונים, כבר ברור מה ניסו להסתיר מאזרחי ישראל במהלך מערכת הבחירות: עוצמה יהודית, מפלגת שוליים גזענית, היא תנועת כך בתחפושת. אתם יודעים מה?

אחרי מה שקרה אתמול בלילה, אפשר לומר שכבר

גלוי לחלוטין. מדובר בחבורה של שרים וחברי כנסת גזענים מעודדי אלימות ולינצ'ים. ראינו מה קרה, ראינו מהן ההשלכות. אני באמת חושש שעוד לא ראינו הכול. ראש הממשלה שלנו הנאשם בפלילים הכשיר אותם כדי לשרוד, כדי להרוס את מערכת המשפט, להרוס את שלטון החוק במדינת ישראל, וזו חרפה שתרדוף אותו מעכשיו ועד סוף דרכו הפוליטית, שאני מקווה שהיא קרובה מאי פעם. חברי עוצמה יהודית חגגו אתמול בבוקר את הפוגרום שהתרחש

יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, חבר בוועדת החוקה, שר המורשת, עם אמירות

אפשר להגדיר כאמירות פשיסטיות, באמת אין לי מושג איך הגענו למצב האבסורדי שבו אנשים כאלה ממלאים תפקידים כל כך בכירים במערכת הציבורית במדינה דמוקרטית. אגב שר המורשת, מעבר לקשקשת ברשתות החברתיות וההתבטאויות המביכות, מה עושה שר המורשת?

גברתי, היית שרת החינוך, אני מבין מה עושה שר החינוך. יש מערכת כבדה עם הרבה מאוד אחריות, הרבה מאוד אנשים,

אני מבין מה עושה שר החינוך’ אני באמת לא מבין מה עושה שר המורשת. עכשיו אני איכשהו יכול להבין שמדובר כנראה בשר פיקטיבי,

שר המורשת, בוקר טוב, קם בבוקר, מה הוא עושה? מה היקף העבודה שלו? על מה הוא אחראי? למה הציבור מממן אותו? כמה שרים כאלה יש בממשלה המופקרת הזאת? כמה עוד יהיו? הם כמעט כל שבוע ממנים שר חדש, משנים את שם המשרד, מעבירים סמכויות. כמה שעות בזבזנו במליאה על הדבר הזה עד עכשיו? יש להם כוונה למנות, לפחות אנחנו יודעים, עוד שר אחד לפחות, וכבר מספר שבועות מתווכחים שם על היקף הסמכויות שלו. כמה עוד כספי ציבור יתבזבזו על ההזיה הזאת? עשרות מיליונים? מאות מיליונים? לזה יש להם כסף. לשרים פיקטיביים, לשינויים בשמות של משרדים, להעברת סמכויות, לג'ובים לחברי מרכז, לחינוך פרטי חרדי שלא מלמד ליבה, לזה לא חסר כסף. למה כן חסר? אני יכול לתת לכם דוגמאות לדברים שנשארו מחוץ לחוק ההסדרים במסגרת הצעת התקציב שאושרה בממשלה.

רשת ביטחון סוציאלית לציבור העצמאים, בחוץ, וזה למרות שיש מתווה שאנחנו עבדנו עליו בקדנציה הקודמת והוא היה מוסכם בין משרד האוצר, משרד הכלכלה ומשרד ראש הממשלה, מתווה מאוד ברור שהכנו אותו, שהיה אמור להיכנס לחוק ההסדרים שרצינו לאשר בקיץ, רגע לפני פיזור הכנסת. לא הספקנו. יש מתווה, הממשלה הזאת משאירה אותו בחוץ. נקודות זיכוי להורים עובדים לילדים בגילאי 6 12, ההטבה הזאת הייתה בתוקף עד 15 בפברואר ופגה. היא הייתה כמובן בזכות ממשלת השינוי, וכרגע נשארה בחוץ, והאזרחים יראו את זה בתלושים שלהם כבר בתלוש של חודש פברואר. מגבלות על המונופולים בשוק המזון, הדבר הזה היה בהצעה הראשונית של התקציב, ואז רגע לפני ההצבעה, פאח, נעלם. מי גרם לזה? איזה גורמים הסתובבו שם במסדרונות הממשלה כדי להעלים את הסעיף הזה, שבאמת היה עוזר להגבלת כוחם של המונופולים ולהתמודדות עם יוקר המחיה? אולי לא נדע לעולם. העלאת קצבאות זקנה שנשחקו ב-20 השנים האחרונות בעקבות הרפורמה שנתניהו העביר ב-2003, גם כאן היה מתווה מוכן, מתווה דיפרנציאלי באישור היועצת המשפטית לממשלה, המוסכם בין משרד האוצר למשרד הרווחה, והוא היה אמור להיכנס לחוק ההסדרים, נכנס בעצם להצעה של חוק ההסדרים רגע לפני פיזור הכנסת העשרים-וארבע, גם זה בממשלה הזאת

אז לא מעמד הביניים, לא עצמאים, לא הורים עובדים, גם לא גמלאים וגם לא מאבק בפקקים. שרת התחבורה רוצה להוריד את המחירים של התחבורה הציבורית ולפגוע בתדירות של הגעת אוטובוסים. מי צריך מחיר נמוך של תחבורה ציבורית שלא מגיעה? מי צריך אוטובוס זול שלא מגיע? באמת אין בזה שום היגיון. הממשלה הזאת מפקירה את כלכלת ישראל. אנחנו בממשלת השינוי, בקואליציית השינוי, השארנו לממשלה הזאת כלכלה במצב מצוין, כלכלה בצמיחה מהגבוהות בעולם. הקופה הייתה מלאה ב-10 מיליארד שקלים לפחות. הרבה מאוד רפורמות יצאו לדרך בתחום יוקר המחיה, הכפלנו את התחלות הבנייה, והיו עדיין שני אתגרים מאוד משמעותיים שהתחלנו לטפל בהם,

שבשנה וחצי אי-אפשר לעשות הכול, זה אתגר יוקר המחיה ואתגר הגדלת הפריון. אז בתקציב שהם הצביעו עליו ביום שישי, כמו שאמרתי, אין כמעט שום דבר שמטפל ביוקר המחיה. הכול נעלם. בניגוד לכל ההבטחות שלהם, כלום ושום דבר. לגבי הגדלת הפריון, כדי לטפל בנושא הזה צריך להשקיע בחינוך, בחינוך שמלמד ליבה ובהוצאת אוכלוסיות נוספות לשוק העבודה. אני כמובן מדבר על הגברים החרדים ועל הנשים הערביות. אנחנו רואים, לפי הנתונים האחרונים בשנה האחרונה, ששיעור הגברים החרדים המשתתפים בשוק העבודה שוב ירד מתחת ל-50%, שזו בעיה מאוד מאוד משמעותית למשק, ואובדן תוצר מהתופעה הזאת הוא אדיר והוא כל הזמן הולך וגדל. אבל מי שמעלה ב-40% את ההקצבות לחינוך, לחינוך פרטי שלא מלמד ליבה, ומכפיל את קצבאות האברכים, לא רק שלא מטפל בהגדלת הפריון, הוא מחזיר את כלכלת ישראל אחורה, עשרות שנים אחורה, פוגע בעתיד של הילדים שלנו וביכולת של מדינת ישראל להיות כלכלה צומחת ותחרותית בעולם המודרני. פשוט הפקרות וחוסר אחריות. אז אין שום סיבה שהממשלה הזאת תמשיך. היא צריכה ללכת הביתה, עדיף היום, אני מוכן להתפשר גם על מחר. וזאת הסיבה שאני כאן בשעה כזאת. אנחנו במאבק על עתיד המדינה שלנו, ולא מתכוונים לוותר לרגע, ולכן אנחנו נמשיך.

בזמן שנשאר לי, לדבר גם על הרפורמה המשפטית. הם קוראים לזה "רפורמה", ואני קורא לזה "הפיכה", כי לא מדובר ברפורמה. מדובר בניסיון פסול ולא לגיטימי לערער ולהרוס את היסודות של מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית וליברלית. אני שמעתי את יושב-ראש ועדת ההפיכה מרצה על הדמוקרטיה, על דמוקרטיה לא ליברלית. אכן, היה דבר כזה באתונה בשנת 500 לפני הספירה.

מי ששלט אז באופן מוחלט היו נציגי האצולה היוונית, בעלי ממון. היו בהיסטוריה עוד כל מיני גרסאות, למשל לגרמניה הסובייטית המזרחית קראו "רפובליקה גרמנית דמוקרטית". האם הייתה שם דמוקרטיה? כמובן שלא. או למשל צפון קוריאה, שגם היא קוראת לעצמה דמוקרטית.

אולי במסגרת המסעות של שמחה רוטמן ברחבי תבל אפשר לאמץ את הניסיון של צפון קוריאה,

בחלוקת תלושי מזון לאזרחים, כי אם הממשלה הזאת תמשיך להרוס את הכלכלה שלנו ודאי נצטרך את הניסיון החשוב הזה. גם בברית המועצות קראו לדיקטטורה קומוניסטית "דמוקרטיה עממית". בקיצור, לא,

הציבור לא מטומטם והציבור לא קונה את השקרים של הקואליציה. המחאה הולכת ומתעצמת, והיא תמשיך להתעצם. בשבועות האחרונים במוצאי שבת הייתי בתל אביב, הייתי בכפר סבא, בנס ציונה,

באשדוד, בהרצליה, במודיעין ועוד. בכל מקום ראיתי אלפי ישראלים יפים מכל העדות, מכל המגזרים, מכל שכבות האוכלוסייה. דבר אחד מייחד אותם: הם אוהבים את המדינה, הם משרתים, הם עובדים, הם משלמים מיסים, ולא מוכנים לספוג את השקרים של הקואליציה. כל שבת זה הולך ועולה ומתעצם, ובקרוב אין לי ספק שזה יגיע גם לחצי מיליון מפגינים. ואני מזהה אצל המפגינים הללו נחישות מיוחדת מאוד ומעוררת השראה, הם לא מוכנים להפסיד את המדינה הזאת והם לא מוכנים לוותר. הם כן מוכנים להיאבק על עתיד הילדים שלהם. ייקח כמה שייקח, שבועות או חודשים, בסוף המחאה הזאת בכנסת, מחוץ לכנסת, המחאה של הגילדות המקצועיות, המחאה הזאת הולכת לעצור את ההפיכה המשפטית. זה לא יעבור. הקואליציה והשרים בממשלה צריכים להפנים: זה פשוט לא יכול לעבור. זה לא יקרה. אתם אומרים לנו: בואו נדבר. אתם משקרים. איך אני יודע? אתם לא מוכנים לעצור את בליץ החקיקה לרגע,

יתרה מזו, היום אישרתם את הקמת הוועדה המיוחדת לעוד חוק מושחת, שלא עוסק לחלוטין בחיי האזרחים, דרעי 2. עכשיו, למה הקמתם את הוועדה הזאת, באופן מחוצף

כי זה עלול להעמיס על ועדת ההפיכה של רוטמן ולעכב במעט את החקיקה המטורפת שלכם. אז על איזו הידברות אתם מדברים? אתם לא רוצים הידברות. במצב של 0:3 ופנדל לקבוצה שמובילה אין הידברות. אתם מבזים את בית הנשיא, את נשיא המדינה וגם את המדינה עצמה. אנחנו רואים את הסקרים האחרונים. הליכוד מאבד בערך מנדט בשבוע. כנראה שזה גם יימשך. אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים מהימין. אנחנו לא תמיד מסכימים. אני מקשיב, מנסה להבין את הסנטימנט, אבל אני רואה יותר ויותר אנשים, כולל אנשים בכירים, כולל ליכודניקים בכירים מאוד, שאומרים: זה לא יכול להימשך. הממשלה הזאת היא הכושלת והמושחתת בתולדות המדינה, והאזרחים רואים את זה, גם אלה שרק לפני ארבעה חודשים הצביעו בעד הקואליציה הנוכחית. אז היום רק 25% 30% מהציבור תומכים בהפיכה המשפטית. הקואליציה כבר איבדה את הרוב בציבור, את הלגיטימציה לקדם מהלכים משני משטר. מי שרוצה באמת לקדם רפורמה, ואפשר אולי לדבר על שינויים כאלה ואחרים, בנסיבות אחרות,

חייב להגיע להסכמה ציבורית רחבה. אנחנו שמנו על השולחן מתווה, הקואליציה דחתה אותו בבוז. אז הדבר הזה לא יעבור. להערכתי הממשלה תתפרק קודם. אבל נניח שזה כן יעבור, כשנחזור לשלטון אנחנו נבטל את זה, כי שלטון החוק הוא נר לרגלינו, תמיד היה ותמיד יהיה. אנחנו נבטל את חוק דרעי, נבטל את חוק הנבצרות המגוחך ונבטל את חוק הנקמנות של סעדה. אנחנו נבטל את זה. חברים יקרים, מפגינים, שותפים לדרך, נא לסכם. משפט אחרון, גברתי. תהיו חזקים, תהיו נחושים, תהיו אופטימיים. אנחנו לא מתכוונים לוותר לרגע. אנחנו ביחד עד הסוף, ועוד מעט אנחנו חוזרים בגדול.

תודה רבה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק. חבר הכנסת אלון שוסטר,

שעה לרשותך, בבקשה.

בוקר טוב ליושבת-ראש, שלום לחבריי הנמצאים, חברי הכנסת שמעפעפים להנאתם, לעובדים הנאמנים של הכנסת. אנחנו נדבר בזמן הקרוב על כמה נושאים. אולי אני אתחיל דווקא, אתחיל ואולי גם אסיים, בסוגיה המרכזית שבה אנחנו עוסקים בשבועות האחרונים. אני אחזור, כבוד היושבת-ראש, לנושא שמשותף לשנינו, נושא החינוך. אני עסקתי בחינוך בגיל מאוד צעיר, מייד אחרי השחרור מהצבא הייתי מחנך כיתה, י"א -"ב, ובין השאר לימדתי אזרחות לבגרות. דברים פשוטים. אני מוכרח לומר שנורית האזהרה הראשונה שהבהבה לי הייתה אי שם לפני כמעט ארבע שנים, כאשר נכנסתי בסבב הראשון, מה שנקרא הבחירות הראשונות, 2019, ביוני, נדמה לי. קרה אירוע שיכול לקרות לכל אדם: מועמד קיבל מהנשיא בהליך הרגיל,

את המשימה, הלא-פשוטה, יש לומר, בוודאי לא במדינת ישראל, להרכיב ממשלה. המועמד בנימין נתניהו עשה כמיטב יכולתו, ניסה, דיבר, שכנע, ולא הצליח. לא הצליח, כשל במשימתו. לי היה ברור שיקרה מה שכל תלמיד י"א=י"ב שלומד לקראת מבחן הבגרות באזרחות יודע שצריך לקרות. מה שצריך לקרות זה סבב נוסף של התייעצות, ונשיא המדינה ממנה חבר נוסף במשכן הזה, במשכן שלנו, לנסות מה האפשרות שלו להרכיב ממשלה. אני מוכרח לומר שעד הדקות האחרונות של קיומה של אותה כנסת, מה זה היה, התשע-עשרה, העשרים? או העשרים-ואחת, לא הנחתי שהאירוע הביזארי הזה של פיזור הכנסת בהובלת מי שכשל במשימתו לפני שבית המחוקקים, בהקשר הזה המוסד שמבטא את בחירות העם, שלא יבצעו את השלב השני, ואני מזכיר שאחרי השלב השני גם קיים שלב שלישי, של התייעצויות וניסיון, וגם אם המועמד הבא בתור לא מצליח יש גם אפשרות נוספת. והכיוון הזה, שבא לידי ביטוי על תקן הבדיחה החבוטה של הצוער בקורס טיס שכשל ולא סיים את הקורס, ואמר: אני הולך לנ"מ, כי אם אני לא טייס אף אחד לא יהיה טייס, הכיוון הזה שאומר: אם אני לא מקים ממשלה, אף אחד לא מקים ממשלה, אחר כך בא לידי ביטוי בממשלה הקודמת, מה שקוראים ממשלת השינוי, דרך התנהלות שמבטאת חוסר לגיטימציה לממשלה נבחרת, שבוודאי ראשיה תמרנו והיו צריכים להתפשר. מתן ציון הגנאי הזה, או הענקת חוסר הלגיטימציה, התחילו בעצם כבר בימיה של הכנסת העשרים-ואחת. ולמה אני נזקק בשעה זאת לאירוע ההיסטורי הזה, לאותו ערב בעצם שבו הכנסת מחליטה לפזר את עצמה, לכאורה בהסכמתה ולכאורה באין ברירה? משום שברור לכל אדם, לכל מתבונן הגון, שקו המחשבה הזה, שאומר: מה שלא משרת אותי לא יקום ולא יהיה, ואם הוא בטעות יקום ויהיה אנחנו נדאג להעביר אותו מהעולם בק"ן טעמים, כאזרח, כמורה לשעבר לאזרחות, הייתי ממש בהלם מהסיטואציה הזו, שבה עושים שמות ברציונל הבסיסי של ההליך לבחירת ממשלה. ואני מוצא קו דומה בין המהלכים שקרו בהמשך, ועדיין קורים, לבין מה שמבחינתי החל אז. בהמשך לדברים של חבר הכנסת בליאק, שדיבר קודם, אמרתי לעצמי: בואו ננצל את ההזדמנות שיש לנו זמן ונעשה את הדבר הפשוט ביותר, כמו שעושים היום אזרחים מן השורה שרוצים להתאפס על מושג, ותלמידים וסטודנטים, אולי גם מורים ופרופסורים, וזה ללכת לוויקיפדיה, ויקיפדיה, שיש בה את חוכמת ההמונים, שבה כל אחד יכול להיכנס ובהליך פשוט יחסית להתווכח, ובקיזוזים ימינה ושמאלה, אולי תרתי משמע, ללמוד. אז שאלתי את עצמי מה אומרת ויקיפדיה על דמוקרטיה ליברלית. ובסוגריים אני אומר, אפשר כמובן להחליט: מה פתאום דמוקרטיה ליברלית? אפשר לעסוק במיני דמוקרטיות אחרות. אבל מכיוון, לפחות אני מקווה, שהמושג דמוקרטיה ליברלית הוא מושג שמאחד, אני מעריך, לפחות 105, 110 חברי כנסת, אז בואו נראה מה כתוב.

"הדמוקרטיה הליברלית היא צורת ממשל המבוססת על דמוקרטיה ייצוגית הכוללת הגבלת כוחם הפוליטי של הנציגים הנבחרים בה על ידי הרוב" זה הבסיס, זאת השורה הראשונה. "הדמוקרטיה הליברלית היא צורת ממשל שמבוססת על דמוקרטיה ייצוגית שכוללת בבסיסה את הגבלת הכוח של הנציגים הנבחרים בה על ידי הרוב, באמצעות הכפפתו לשלטון החוק ולערכי יסוד, במטרה להגן על זכויות האדם." נקודה.

שני היסודות האלה, שהם שווים, הם חשובים באופן יוצא מן הכלל, אבל אחד לא יכול לגבור על האחר, ואם הוא גובר על האחר אז הוא משטר אחר.

שלטון העם, שבא לידי ביטוי בבחירות חופשיות כפי שיש במדינת ישראל, יש לנו היום ממשלה לגיטימית. אני לא בחרתי בה, אבל היא ממשלה לגיטימית.

או סוג של ממשלה, שלא בחרתי בה, שלפני 41 שנים יצאה למלחמת לבנון. היא לא ידעה שזה מלחמת לבנון, היא קראה לזה מבצע של"ג. אני התנדבתי לשרת בה שנה אחרי שנפצעתי, אני לא רואה בעין ימין, משום שזה הצבא שלי וזאת הממשלה שלי וכך ראוי לנהוג. כשמספרים בהתרגשות אותנטית על הקושי הגדול של מי שחווה את ההתנתקות, או במילים אחרות "הגירוש", אם מסיני ואם מרצועת עזה, אני מכיר בקושי הגדול, אבל אני גם מכיר בזכות הממשלות לקבוע מדיניות. אנחנו עוד נחזור לזה אולי, אבל מה שמתרחש כרגע הוא לא שימוש בזכות הלגיטימית של ממשלה לקבוע מדיניות ולבצע מדיניות, גם אם היא שנויה במחלוקת וגם אם היא שנויה במחלוקת עמוקה, אלא הזכות לבצע שינויים במערכת ההפעלה הבסיסית, בכללי המשחק של המערכת שלנו, באופן רדיקלי, התכנים הם רדיקליים, ובהליך מוטרף. קודמי קרא לזה "בליץ". זה כמובן דבר שהוא לא לגיטימי ובלתי ראוי.

רכיב אחד הוא שלטון העם, שבא לידי ביטוי בממשלה נבחרת כחוק, הרכיב השני, חירות העם, שבאה לידי ביטוי בהגבלת הכוח של הנציגים שנבחרו כדין. רכיב אחד לא סותר את השני. ואומרת לנו ויקיפדיה, ה"שֵׂייכֶל" הזה, שמחולק חינם לכולנו, שלא מבטא תמיד את הדיוק המוחלט אבל הוא קרוב מאוד מאוד מאוד, ש"עקרונות השיטה מעוגנים לרוב בחוקה או חוקי-יסוד שקובעים את ההגנה על זכויות אדם בסיסיות, וכן בלמים ואיזונים בין הרשויות השונות, המונעים ריכוז כוח רב מדי בידי רשות שלטונית אחת". אני אעצור כאן בהקשר הזה. אני רוצה, היושבת-ראש,

לגעת בכמה נקודות שקשורות ממש בחוק תכנון משק החלב שאנחנו עוסקים בו. היה לי הכבוד לגעת בו בשנה שבה כיהנתי כשר החקלאות ופיתוח הכפר. הדבר המעניין שאני לקחתי מעצם כינון החוק הזה, או התיקון שעשינו אז,

שגם במצבים של עימות

בין אידיאולוגיות שונות, בין פרקטיקות שונות, קוראים לזה בין ימין לשמאל, בין גישות של משק חופשי, תנועה חופשית של סחורות, רעיונות, אנשים, לבין הגישה או העיקרון של משק מתוכנן שלוקח בחשבון את הקשיים או את התכונות המאפיינות את הענף הזה, בעיקר זמן המדף המאוד-קצר והיכולת המאוד-מוגבלת של מדינת אי כמו מדינת ישראל לייבא חלב ניגר, היכולת הזו של בני אדם נבחרים, מנהלים, מנכ"לים, אנשי ציבור, מועצת החלב, פקידים בכירים באוצר, להגיע להבנות גם מתוך נקודות מוצא שהן שונות מאוד הייתה מאוד מרשימה בעיניי. והיא מלווה אותי ומבטאת עבורי רפרנס, נקודת ייחוס מאוד פשוטה לנושאים אחרים שבהם אנחנו עוסקים, בוודאי בתחום שאני בקי בו, ענפי החקלאות השונים, הרפורמה שאולי עוד ניגע בה, הרפורמה בענפי הצומח ובתחומים אחרים, אבל גם בסוגיות כמו הסוגיה הזו שמלווה אותנו בשבועות האחרונים, הדבר הזה שהוא בין רפורמה לבין התרסה, מהפכה כנגד עקרונות כינונה של מדינת ישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת העצמאות. ואני רוצה לתת את המונח שמראה שהדבר הזה הוא אפשרי.

למדתי מתמטיקה, הוכחה בדרך השלילה. זו מין הוכחה, בדרך כלל מאוד יפה, שאומרת, היא יכולה לבוא לידי ביטוי כאשר רוצים להתמודד עם הטענה "אין דבר כזה". אין דבר כזה ג'ירפה, אין דבר כזה. הדרך הפשוטה היא לא להוכיח שיש הרבה ג'ירפות אלא להביא ג'ירפה אחת. הוכחה בדרך השלילה בסך הכול צריכה להביא דוגמה אחת שהדבר הזה הוא אפשרי, ומכאן אפשר לומר דברים אחרים, למשל שזה קשה,

לא הגיוני,

אז באפשרי מה שאנחנו לומדים זה שגם בתקופה של אי-הסכמה, גם בתקופה של התנגשות אידיאולוגית חריפה, כפי שאנחנו נמצאים כרגע או כפי שיש בהקשרים אחרים, למשל בענפי החקלאות, הדבר הזה הוא אפשרי. ובחוק החלב אנחנו בעצם ביססנו, ב-2021, נדמה לי, ביני לבין שר האוצר ישראל כץ והצלחנו להגיע להבנות שמבוססות על כמה עקרונות, שהממשלה הקודמת המשיכה אותם. אני מבין שכרגע הבשילה הדרך להאריך את ההבנות שהגענו אליהן לשלוש שנים נוספות. העקרונות הם פשוטים: ראשית,

פועלי הייצור שמגדלים את הפרות, מאכילים אותן, מבקשים מהן יפה ולוקחים את החלב וחולבים, צריכים לעבוד באופן יעיל יותר ויותר. מי שייכנס לסעיפים שמוצעים לנו כאן, יראה שאנחנו בשתי פאזות בעצם דורשים התייעלות, הפרמטרים דורשים התייעלות והמדינה בעצם משלמת. כיוון שזה משק מתוכנן אז המחלבות משלמות לרפתנים כאילו על פי מה שהיא העלות הממוצעת לרפת שגודלה 700,000 ליטר ואחר כך 800,000 ליטר, כלומר דורשים התייעלות או חיבורים, הגדלת הרפת וכמובן שיפורים טכנולוגיים מתאימים. זה הרכיב האחד, רכיב ההתייעלות של הרפתנים, שעושים את מלאכתם כמובן נאמנה. ענף החלב במדינת ישראל החל למעשה במדינה שבדרך, לפני הקמת המדינה. הייתה רפת חלב כבר למעלה מ-100 שנה, למעשה מראשית ההתיישבות, אבל במהלך מלחמת העולם השנייה הייתה בלוקדה, היה מצור של הגרמנים ועוזריהם בימים ההם וגם בימים, הגיאוגרפיים, באוקיינוסים, כך שהאוניות שהביאו גבינות לארץ ישראל המנדטורית, חלקן מחצי הכדור הדרומי, מאוסטרליה וניו זילנד, התקשו לנוע, והיה צורך בהגברת הייצור המקומי. ענף החלב, שעליו אנחנו מדברים,

ובתוך שנים מעטות הגענו לכדי מציאות שענף החלב בארץ ישראל, ולאחר מכן במדינת ישראל, הוא שם דבר, בעיקר בהקשר

הליטרים שכל פרה מייצרת. אנחנו בהחלט גאים על כך. ענף החלב היווה כבר משנות השישים ואילך אחד מהבסיסים החשובים, ולפעמים אפילו המרגשים, של מדינת ישראל, של יחסי החוץ של מדינת ישראל והיכולת שלנו לבוא בדברים עם מדינות שבחלקן לא היו לנו איתן יחסים דיפלומטיים. לפעמים הן ניתקו את היחסים, אבל הנציגים שלנו, אנשי המקצוע, האקדמיה, העובדים השונים,

הסתובבו, הקימו רפתות והדריכו את הרפתנים באפריקה,

באמריקה הלטינית ובאמריקה הדרומית. אני מכיר את העניין ממקור ראשון. היה בכך עניין גדול, עניין אנושי גדול.

כוס חלב לילד ביום היא עניין לא פשוט, וזה נקבע כעיקרון יפה בידי משטרים שונים בעולם, ובצדק.

חלקם לא ממש דמוקרטיה ליברלית, אבל את העיקרון הזה של כוס חלב ליום לילד הם ידעו לעשות. אז החלק הראשון הוא ההתייעלות של הרפתנים. החלק השני הוא החלק שלוקח בחשבון את הרצון לאפשר חופש תנועה של סחורות, ובמקרה הזה של גבינות קשות. כפי שאמרנו, יש קושי גדול לשנע כמויות גדולות מאוד, מיליוני ליטרים של חלב ניגר, חלב נוזלי. זה לא רנטבילי, זה צריך לעבור בקירור, כמובן. אבל גבינות זה אפשרי. בהחלט זאת הדוגמה הקלאסית שבה הסקטור הזה, שהוא סקטור שבהחלט יש לו כוח פוליטי ושדולה, מבין שהוא צריך לאפשר את היבוא. כאשר זה לא פוגע באופן מהותי ביציבות של אותו ענף חשוב כאן, צריך להיות מסוגלים להתמודד, על ידי התייעלות, עם האפשרות של פתיחת המשק ליבוא, וזה בעצם מהות החוק שעליו אנחנו מדברים, התייעלות מצד אחד ופתיחת השוק ופתיחת האפשרות ליבוא ללא מכסים משמעותיים. זה בהחלט צעד נכון. זה מה שאנחנו נצביע עליו היום. אני רק רוצה לציין, מתוך ההסתייגויות שהוגשו לחוק הזה, לא ניכנס ממש לפרטים, אבל מתוך ההסתייגויות שקבוצת המחנה הממלכתי מציעה רק אגע בנקודות שיכולות ללמד אותנו על אופי הענף הזה. למשל, אחת ההערות לסעיף 1, בפסקה 1, בסופה ייאמר שכל זה ייעשה, ההסכמות הללו להתייעלות, להורדת המחירים שמקבלים הרפתנים כתמורה לעבודתם, ייאמר: ובתנאי שכל הסדר שייקבע לאחר התקופה הזאת, נדמה לי סוף שנת 2025, היה בהסכמה עם המגדלים. אז זה לא רשום, אבל אני רוצה לקוות שהנושא החיוני הזה יבוא לידי ביטוי בפועל. למה הנושא הזה חיוני כל כך, הנושא של הסכמות או של הבנה שהדבר הזה יקרה? משום שמדובר בענף החלב, ויש בו שתי תכונות מאפיינות שמאוד משפיעות על האופטימיות, על היציבות, על הרצון של אנשים ישראלים להמשיך להיות שותפים לו. האחד, כפי שאמרנו, זה זמן מדף מאוד קצר של המוצר. לא מדובר על נעליים או חולצות שיכולים לשבת על המדף שנים. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, שמדובר בענף יחסית יקר,

היחס בין ערך המוצר, לא מדובר פה בליטוש יהלומים, שערך המכונה המלטשת לעומת המוצר הסופי הוא יחסית נמוך, פה מדובר על השקעות מאוד כבדות טכנולוגית, הרבה פעמים אוטומציה, בינה מלאכותית, היכולת לחלוב לפעמים באופן אוטומטי, עלויות מאוד כבדות. כמובן שהנחיות שקשורות ברווחתם של בעלי החיים, של הבקר, של הפרות, משמעותן הוצאות כספיות. כאשר מדובר על הוצאות כספיות כל כך משמעותיות, זה כמובן מטיל קושי גדול על תכנון לטווח ארוך. ענף מהסוג הזה, מה שהוא מבקש זה יציבות, יציבות רבה ככל האפשר, אופק תכנוני. הרבה פעמים בהקשר הזה מוכנים לספוג צפי למחיר יותר נמוך, לפדיון יותר נמוך עבור התוצרת, ובלבד שתהיה יציבות. יציבות באיזה הקשר? יציבות תכנונית. מדובר בענף שיש בו תכנון. צריך לדעת כמה מייצרים. הרפתנים המייצרים צריכים לדעת שיש מחלבות שמעבדות את החלב, מפסטרות אותו והופכות אותו לגבינות, וידעו לקבל את הסחורה הזאת, והמחיר צריך להיות ודאי. הערה נוספת, אנחנו מציעים שאחרי תום התקופה תוצג לוועדת הכלכלה תוכנית לחיזוק הרפתות המשפחתיות. זו נקודה מאוד מעניינת, מאוד חשובה. הכפר הישראלי מתאפיין בקהילות שגרות ומתפרנסות ומפתחות את ענף החקלאות, במקרה הזה משק החלב, בשני אופנים עיקריים: אחד זה משק רחב, משק קיבוצי, שמטבע הדברים יש בו רפת יותר גדולה, בהיקפים של 1 מיליון עד 4 מיליון ליטר לשנה, לעומת זאת רפתות משפחתיות בהיקפים שבזמנו היו בסדרי גודל שהתחילו בעשרות אלפים ולאחר מכן מאות אלפים בשנה. ההתייעלות שבאה לידי ביטוי ממש בהצעת החוק שאנחנו נצביע עליה מדברת על סדרי גודל, כפי שאמרנו, של 700,000, 800,000. יש היום רפתות מושביות פרטיות, במושבות או במושבים, שבהן יש פחות ממיליון ליטר, וזה נחשב קטן. התוכנית הזאת אומרת שיש חשיבות מסיבות שונות גם למשק המשפחתי. זאת אומרת, ההתייעלות או הנטייה להניח שרק רפתות גדולות, רק משקים גדולים במיוחד ראוי שיתקיימו במדינת ישראל, לא מקובל.

מכמה סיבות. סיבה אחת, יש אנשים שמתפרנסים מכך. הדבר שאולי יותר חשוב זה אופי הכפר הישראלי. אנחנו חושבים שהעיקרון של גיוון, של שיטות שונות של חיים, הוא דבר יפה וראוי. הפריסה הגיאוגרפית ברחבי ישראל היא הרבה מאוד בגבולות. אני מכיר באזור שלי, מה שקוראים עוטף עזה, עוטף ישראל, יש הרבה מאוד רפתות וביניהן ראוי שגם הרפתות המשפחתיות יבואו לידי ביטוי. הערה אחרת קשורה לצמצום הרגולציה על מחלבות קטנות. יש היום כמה עשרות של מחלבות קטנות, לא טרה, שטראוס או תנובה אלא מחלבות קטנות, משפחתיות, מאוד חביבות. כשאנחנו מטיילים ומסיירים אנחנו אוהבים להגיע אליהן ולרכוש את המוצרים החביבים והייחודיים שלהן, שממעטים לראות אותם בסופרים הגדולים. גם הן חלק משמעותי מכלכלה מגוונת, מבוזרת, שלא מאפשרת התמקדות בלעדית בענפים או במפעלים בחברות הגדולות במיוחד. הערה נוספת קשורה בכך שעם הסיום, או במהלך 60 ימים מתחילת קבלת החוק, תוצג לוועדת הכלכלה של הכנסת תוכנית לחיזוק הרפתות בפריפריה. ההנחה היא שיש עניין לבית הזה בחיזוק הפריפריה. אפשר היה להוסיף גם את קווי העימות. הרבה פעמים זה חופף, כי יש לנו ארץ מרובת גבולות, וחלק גדול מהפריפריה הוא גם קו גבול. הערה נוספת קשורה לכך שעד תום התקופה, השנתיים-שלוש הללו שבהן חל התיקון שאנחנו מדברים עליו, תגובש תוכנית ליצירת דור המשך בענף. אין דבר שהוא חשוב יותר היום. הוא גם אינדיקציה מאוד חשובה לאופטימיות ולכושרה של מדינת ישראל לשמור על הענף החיוני הזה ברמה מתקדמת, מה חושבים בני הרפתנים או הרפתנים החדשים,

או שחושבים על הצטרפות, על האופק שנשקף להם בתחום הזה. אז דור ההמשך הוא רלוונטי. הערה חשובה נוספת, עד תום התקופה יחוקק חוק החקלאות. חוק החקלאות הוא חוק שרץ כבר שנים. משרד החקלאות מנסה לקדם אותו. אני מקווה שבכנסת הזאת נצליח, בכוחות משותפים של הממשלה ושל הפרלמנט, קואליציה ואופוזיציה, להסכים על נוסח שלא רק שיהיה מוסכם אלא גם יבטא קונסנזוס מאוד רחב שקיים בבית הזה על החשיבות של ייצור המזון כאן בארץ חמדת אבות. בהקשר הזה,

קוראים לארץ ארץ זבת חלב ודבש, אז הינה החלב. אני לא בטוח שלפני אלפיים או שלושת אלפיים שנה היה מדובר על חלב מפרות בקר.

נדמה לי שהיה מדובר יותר על מקנה, על כבשים ועיזים, אבל החשיבות קיימת. אני רואה בענף החקלאות של המשק הישראלי זירה שבה בעלי השקפות שונות יכולים לשתף פעולה באופן אינטואיטיבי מעומק ההשקפה, מליבת ההשקפה שלהם. יש לנו אנשים שומרי מצוות שיכולים לספר ולהעמיק בעובדה שחלקים גדולים מאוד מתרי"ג מצוות בעצם עוסקים בקשר בינינו לבין הארץ בנושאים חקלאיים שונים. חזרת העם לארצו היא שם קוד או תחזית לחידוש הקשר, לרנסנס הזה שבין העם לבין ההיסטוריה שלו. המהלך הרומנטי הזה בהחלט עונה גם על הציפיות של אנשים דתיים, אנשים חרדים. כמובן, כשמדברים על אנשים אחרים, על הציונים, שבחלקם הגדול לא היו שומרי כל המצוות מאותן תרי"ג, מדברים הרבה פעמים במונחים מאוד דומים של הפיכת הפירמידה, הפסקת המהלך ההיסטורי שבו היהודים בעולם עסקו בעסקי רוח, לאו דווקא פילוסופיה אלא לעשות יותר כסף מכסף,

חלק מהאנטישמים התפרנסו מהעובדה שלא אפשרו ליהודים את הקשר הזה לקרקע, ואחר כך באו אליהם בטענות שהם חיים ממשהו,

מעניינים בנקאיים או פיננסיים. החיבור הזה בין השיבה למסורת או חידוש המסורת המאוד-חזקה כפי שבאה לידי ביטוי במקורות שלנו לבין הגישה הסוציאליסטית המתקדמת הזאת, שאומרת שאנחנו רוצים להיות עם ככל העמים שמוציא את הלחם מן הארץ, מאפשר לכולנו לראות בענף החקלאות ענף שהוא משמעותי, ובהקשר הזה, ענף החלב. אני חושב שהדמות ההיסטורית שמבטאת בדרך הטובה ביותר את היכולת שלנו, לפחות היכולת התיאורטית שקיימת אצלנו, להתאחד, גם כשבאים מכיוונים שונים, מה שמכונה ימין ושמאל, לבוא ולהגיע להסכמות, זה יוסף טרומפלדור. טרומפלדור הוא דמות הירואית, שמועלית על נס על ידי מה שמכונה ימין ושמאל, אני אמר "מה שמכונה" כי מה שמכונה ימין ושמאל זה להשקפתי לא יותר משרירים שונים שיש בכל אחד מאיתנו: יש את השריר, את הווקטור הלאומי הפטריוטי,

טרומפלדור אפילו המיליטרי,

שאומר שזאת זכות וחובה של כל עם, ובהקשר הזה העם היהודי, להגן על עצמו, לבטא את החירות שלו, בין השאר על ידי בסיס צבאי. ומנגד, הרכיב החברתי היצרני של אותה קבוצת אנשים, של אותה אומה בהקשר הזה. יוסף טרומפלדור, שעל שמו בית"ר, ברית יוסף טרומפלדור,

באה ממנו. הינה לכם אדם שכל תנועות הנוער או כמעט כל תנועות הנוער, כבר בשנות העשרים, מייד אחרי פטירתו, הריגתו, מותו בקרב, הוא הפך לסמל כזה. בהקשרים הללו אנחנו צריכים לראות, כשיורדים לרזולוציה של החוק הזה, את הקונסנזוס הרחב שמתקיים סביב היכולת שלנו לפרנס את עצמנו, לייצר את המזון שלנו במדינת ישראל. ברשותך, היושבת-ראש, אני רוצה להגיד כמה מילים נוספות שמעסיקות את חקלאי ישראל. הייתי בכמה ביקורים בצפון,

באזור אצבע הגליל, בציפורן של אצבע הגליל, מקום שבו נולדת, בקריית שמונה.

מרגש. מקום נדיר. בכלל אזור המנדט הצרפתי נדמה לי, לא יודע אם קריית שמונה, מטולה בוודאי, היה אזור המנדט הצרפתי, בגבול עם הבריטי. באמת, בקצה ארץ, באזור שהיה שנים רבות למעשה מוקף משלושה עברים במדינות שהיו מדינות אויב, וגדלו בו ישראלים לתפארת בעיר ובכפר. בין שאר הביקורים, או המפגשים, היה מפגש,

הינה סגן שר החקלאות נכנס וזה טוב מאוד, פגשתי את רפי פרץ מיסוד המעלה, חקלאי בן 83, שלפני 60 שנה הגיע. אם אני זוכר נכון, נדמה לי שהוא בן קריית שמונה, או הגיע עם המשפחה.

כן, רפי פרץ. שנים רבות רבות אחרי השחרור מצה"ל הוא רכש משק, והתיישב ביסוד המעלה לפני מלחמת ששת הימים. הוא עוד סיפר איך בקו הגבול, שם באזור נוטרה, הם היו רואים את הסורים שבאים לאזור המפורז, והיו שם מלחמות של חקלאים אחד עם השני. באנו לשם משום שהוא היה לפני כמה חודשים קורבן להשחתה חסרת פשר, חקלאית, כן, סוג של פרוטקשן שאני לא הצלחתי להבין. גם הוא לא יודע להסביר בדיוק מאיפה הוא בא. הייתי עם גדי איזנקוט, רב-אלוף במילואים, שמשרת בקודש כאן בכנסת ישראל. בעיניים דומעות ובגרון חנוק ממש הוא תיאר מה אירע לכל עץ ועץ מעשרות עצים בשבע או שמונה שורות. הם היו שתילים קטנים כשהם ניטעו ופשוט נחתכו, לפעמים באופן מלא, ארבעה דונם, 250 עצים נכרתו והושחתו. האיש המבוגר הזה, החכם הזה, עם העיניים הבהירות, היפות והכואבות, מתאר איך הוא ליפף את הגזעים הקטנים, את בסיס השתיל עם תחבושות, שעדיין רואים אותן, כדי להציל. חלק מהעצים הוא הצליח להציל, רואים את השריטות, את הגלדים. אז נשאלת השאלה: איך אנחנו ממשיכים מפה? יש הערכה שמדובר בשכנים או אנשים שגרים סמוך. אותו גדי איזנקוט, לפני הבחירות, כאשר עסקנו במערכת הבחירות בנושא האמיתי שהעסיק את אזרחי ישראל, שקוראים לזה "משילות" כבר קשה להיזכר מה היה בסך הכול לפני שלושה חודשים, לא דיברנו על רפורמה משפטית, זה לא היה על סדר-היום, חפשו את הציוצים המרכזיים של ראשי מפלגות השלטון, אתם לא תראו את הנושא המשפטי מככב, אולי בשולי-השוליים, אבל עסקנו בנושא יוקר המחיה ובנושא המשילות, אלו הם שני הנושאים שהעסיקו אותנו. גדי איזנקוט הציג תוכנית להחזרת המשילות, לטיפול בטרור החקלאי,

שיש לו אלמנטים פליליים ולאומניים גם יחד, הצורך לקיים אמצעים מיוחדים שיסייעו לאכיפה, להרשעה ולהרתעה. בהקשר הזה, יש לי הרבה מה לומר ולהצטער על כך שהשר לביטחון פנים או לביטחון לאומי הוא דווקא איתמר בן גביר. אבל אני מאחל לכולנו שבתקציב שיהיה למדינת ישראל בשנה ובשנתיים הקרובות יהיה נתח משמעותי לטיפול במה שאכן קראנו לו "משילות" באותן בחירות לפני מספר חודשים לא גדול. בתוך זה יהיה נתח בר-תוקף בעל יכולת ממשית להתמודד עם הפשיעה, קוראים לזה "פשיעה חקלאית". אני מאוד לא אוהב. מבחינת העברית כדאי לקרוא לזה משהו כמו "פשיעה כנגד החקלאים" או "פשיעה במרחב החקלאי". הפשיעה עצמה אינה חקלאית. אני רוצה לציין שהעיסוק בענפי החקלאות השונים הוא נושא שהממשלה והכנסת יהיו חייבות להתמיד בו, ומייד אגיד כמה מילים. אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד משונה בהקשר של ענפי החקלאות. כאשר נכנסתי לתפקידי כשר חקלאות באביב-קיץ לפני שלוש שנים או שנתיים וחצי, התיישבו אצלי נציגי אגף התקציבים וסיפרו לי מה כוונותיהם לגבי ענפי הצומח, הפירות והירקות.

החוכמה הגדולה שהם ניסו למכור לי, ולאחר מכן למנכ"ל שלי ד"ר נחום איצקוביץ', איש המושב בעמק חפר, ראש מועצה לשעבר, מנכ"ל בכמה משרדי ממשלה, ניסו לאפיין את ההתמודדות, את הרפורמה בענף הצומח, כיישום העיקרון הבא: מדינת ישראל למעשה תתנער מהשאלה מה מגדלים ברחבי ארץ הקודש ובעצם תיתן סכום כסף, המחשבה שלהם הייתה על סכום כסף אחיד, הסכום שננקב הוא 40 שקלים לדונם. זה בא מעיקרון שקיים במדינות הים, באירופה. העיקרון הזה, יש בו איזה סוג של היגיון, רק שהמספר 40 שקלים לדונם הוא מגוחך, על פניו הוא non-starter ואי-אפשר לקיים עליו דיון, ומרגע שאלו היו ההצעות, הדיון, לפחות מבחינתנו, הסתיים. מכיוון שנתניהו לא רצה, מסיבותיו האישיות, שיהיה למדינת ישראל תקציב, אתם זוכרים את אותה פרשה עגומה שבה חברנו לאדם שחשבנו שצריך להתמקד במשפטיו ולהניח למדינת ישראל אבל משבר הקורונה, המשבר הבריאותי, המשבר המשטרי והמשבר הכלכלי הובילו אותנו להחלטה הזאת שראינו אותה כהחלטה נכונה מבחינה לאומית.

במניפולציה שלא הייתה כדוגמתה, לא רצה שלמדינת ישראל יהיה תקציב, פרשה עגומה, שפגעה בביטחון מדינת ישראל בנושאים החשובים ביותר ולא היה לנו תקציב לקדם אותם, אבל בין השאר פה, בהקשר הזה של הרפורמה הנחוצה, זה לא אפשר להתקדם. בכל מקרה, ההצעה הראשונית של האוצר ל-40 שקל לדונם נפסלה על ידי באופן מוחלט. רק כדי להסביר, שנה לאחר מכן הגיעו אנשי האוצר למחליפי פורר, והציעו הצעה אחרת. עזבו את המספרים, 40 שקל, הם הציעו 100 שקל, זאת אומרת 250% מהסכום הראשוני, בחלוף שנה. מה שנקרא, לא רציתם את זה, בואו תנסו את המספר הבא, איזה מין משחק משונה ביותר. לצערי, למרות הבטחות ברורות של שר האוצר בממשלה הקודמת לראשי מפלגות שהרפורמה החשובה שצריכה להתקיים, ואני עדיין מקווה שהיא תצא לפועל, בתחום ענפי הצומח תובא בהסכמה, הרי שבפועל זה שנה ויותר הרפורמה בענפי הצומח מיושמת באופן חד-צדדי, שמתנכל לחקלאים בענפי הצומח, ירקנים ואנשי הפירות. למה הכוונה חד-צדדי?

שבעוד העיקרון של הרפורמה כפי שכולנו דיברנו עליה, הסכמנו בסוף בראשי פרקים, ראשי תיבות, מה העיקרון, העיקרון הוא הפחתה של המכסים, העברת הסיוע העקיף דרך מכסים לסיוע ישיר לחקלאים ברמות שונות, בהקשרים שונים, בחקיקה, בתמיכה ישירה, ברגולציות שונות, ברשתות ביטחון, מה שמתבצע זה שנה זה הפחתת מכסים במספר לא קטן של ענפים, כבר בכמה פעימות, שתי פעימות כבר התחוללו. אבל בצד השני, המענה, ואם תרצו, הגזרים,

אז המקלות הגיעו, הורדת המכסים. אגב ההשפעה על המחיר, לא לשכוח שכל המהלך של האוצר לא עסק בהתייעלות, בשיפור, לפחות זה לא הוצג כנושא המרכזי, אלא בנושא יוקר המחיה, וודאי שלא השגנו אילו הצלחות מפוארות. ענף השום הוא דוגמה לכך, ובעצם הוא קרס במדינת ישראל: המכס נפתח והיום כמעט כבר לא מגדלים שום במדינת ישראל. בעצם, אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו היום ממשלה. הממשלה הזו, במצעים של המפלגות שלה, של רובן, ובהסכמים הקואליציוניים, בעצם הסכימה להמיר את הרפורמה הקודמת, הלא-מוסכמת, שבעצם לא נחתמה, לא הוסכמה, שבאופן חד-צדדי מיושם רק החלק האחד שלה והוא הפחתת המכסים. היא תשתנה על ידי כך שהרכיב השני, או הרכיבים האחרים שבהם החקלאים יוכלו לראות פרספקטיבה חיובית, בדיוק כפי שקורה בענף החלב, יבואו לידי ביטוי. בהקשר הזה, אנחנו מדברים על כמה נושאים שצריך לשים עליהם דגש, ואני מאוד מקווה שהמשא ומתן שמתקיים, והוא מתקיים היום ברוח טובה,

בין החקלאים, ראשי המרחב הכפרי והארגונים ההתיישבותיים לבין משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, יניב הסכמות. אני חושב שזה לא מסובך. בסך הכול, ברור מהם הסכומים שבהם מדובר, איזה חקיקות אנחנו רוצים לקיים. אני רוצה להתייחס, לגבי חוק ההסדרים שיגיע לכנסת בשבועות הבאים, לנושאים שקשורים בעניין החקלאות. הנושא הראשון שבא לידי ביטוי הוא נושא המועצות, מועצות הייצור, מועצת הצמחים. היום יש שם מועצה שבה יושבים נציגי ציבור, יושבים נציגי משרדי ממשלה, נציגי חקלאים, מאוגדים על פי ענפים שונים, ושם יש אפשרות לבצע פרויקטים משותפים שחשובים לכלל החקלאים לפי הענפים: מחקרים חיוניים לבריאות הצמח, להתייעלות, לשמירה מנזקים כוללים, התמודדות עם אסונות טבע. יש מחשבה לבטל את המועצות הללו. זאת טעות גדולה. יש בהחלט אפשרות, עם זאת, ברוח הנכונה שבוחנת חלופות, לראות כיצד בחלק מהענפים אולי תהיה אפשרות וולונטרית של הענף כולו לשינויים, אבל בוודאי לא נכון לבטל את יכולת ההתארגנות הענפית כך שלא ייווצר מצב שרק מי שמחליט להתארגן ומחליט לשלם את דמי ההשתתפות או דמי החבר שלו יישא בנטל בעוד החקלאים האחרים מה שנקרא ילכו לצד העגלה הכבדה ולצד אלו שנושאים בנטל. אם צריכים להיאבק בזבוב טורדני, מציק ונושא מחלות, לא הגיוני שרק מי שמתארגן ומשלם ייהנה, אלא חשוב שכולם יעשו את אותו דבר, וצריך למצוא לזה את הסידור המתאים. יש נושא חשוב מאוד, משמעותי מאוד, הוא קשור להגנת הצומח הדבר שיכול היה לשרת את העיקרון של תנועה חופשית של סחורות, שהוא כשלעצמו חשוב, אבל מנגד אמרנו שצריך לדאוג שלא מקריסים את הענף, בעיקר כשמדובר בענפים חיוניים כאן לגידול במדינת ישראל כמו בננות וכמו תפוחי אדמה. לפעמים מכניסים מוצר שהוא לא חיוני, והג'וקים, המרעין בישין הקטנים שנכנסים יחד איתם דרך הנמלים, עלולים לפגוע בתוצרת חשובה שאנחנו מייצרים כאן בארץ. לכן יש צורך בהחלט לצמצם את הביורוקרטיה, הייתי אומר, או את הסחבת שלפעמים קורית כאשר מבקשים לייבא סחורה כזאת של פירות וירקות, אבל בשום פנים אי-אפשר לעשות את זה במחיר של חשיפת החקלאות הישראלית למזיקים, ולמעשה, לחיסול של ענפים שלמים. צריך למצוא בעזרת אנשי מקצוע את הדרך הנכונה גם להבטיח תנועה של סחורות אבל גם להימנע מהאיום הישיר על ענפי הצומח. יש נושא נוסף שנמצא בחוק ההסדרים, והוא הפגיעה ביכולת ההתארגנות של חקלאים שעוסקים בייצור עוף במדינה. יש בהחלט מגמה חשובה לייצר הגבלים עסקיים, כך זה נקרא, לנסות למנוע מונופולים והתארגנות שמונעת תחרות חופשית, עיקרון חשוב בוודאי בכלכלה פתוחה,

אבל יחד עם זה יש לאורך שנים פטור מאותם הגבלים לכמה ענפים שהפרקטיקה שלהם היא כזו שדורשת, כך על פי ההחלטות של

תיאום ברמות שונות. הדוגמה הקלאסית היא הנושא שעליו אנחנו מדברים, החוק שעליו אנחנו מדברים, חוק החלב. למה זה חוק? כי הוא מאפשר התארגנות, תיאום, גם של עבודה וגם של מחירים. מהסיבות שדיברנו, ואפשר כמובן עוד להעמיק, אין במדינה רצינית מערבית משק חלב שהוא לא מתוכנן.

מעטים מתוכננים כמו בישראל על ידי הממשלה, ובמדינות רבות התכנון במשק החלב נעשה על ידי החקלאים, הרפתנים,

קואופרציות גדולות של רפתנים, או על ידי המחלבות השונות, שהן הרגולטורים, הן צריכות לדעת כמה חלב מייצרים אל מול הצרכים של השוק, והעיקרון של זמן מדף קטן קיים. גם בענף הפטם, העופות, אם זה תרנגולות או הודים, יש מצב דומה. אין לנו תכנון כל כך מדויק כמו שיש בענף החלב, זה השתנה כמו, כן, הייתה רפורמה לפני, נדמה לי שב-2020.

לא זוכר אם זה 2020. יכול להיות שהיכולת לתכנן פחתה, אבל נשאר מה שקוראים תכנון רך. למה צריך את התכנון הרך הזה? כי הענף הזה של הפטם בנוי ממפעל אחד,

שעוסק בייצור הביצים, יש ביצים שמייצרות את התרנגולות וביצים למאכל, אבל יש את הביצים לתרנגולות ואחר כך הפטם עצמו, ואחר כך המשחתות ואחר כך, עד שזה מגיע לצרכן. ואם אין איזשהו תיאום מינימלי, יש שתי סכנות גדולות: הסכנה האחת היא צער בעלי חיים, ייוולדו, יבקעו, מיליוני אפרוחים שאדם לא יעשה בהם שימוש, והם יומתו לחינם. הדבר הזה הוא לא ראוי, האפשרות האחרת היא שיהיה מחסור בביצים. כלומר, שוק חופשי לחלוטין הוא אפשרי, כמובן, אבל הוא עלול ליצור את שתי המכשלות שדיברנו, צער בעלי חיים ומחסור בביצים או בעופות. חשוב לומר שבתחום הפטם, מחיר הפטם הוא בסדר גמור. הוא לא עלה באופן נוראי, ובעיקר כאשר יודעים שמחיר התשומות, כלומר התערובות, חשמל וכו',

בעלייה משמעותית. אנחנו יודעים שיש נושאים נוספים,

אבל אלו הנושאים העיקריים שבחוק ההסדרים צריך לשים לב שלא נפגע בעצמנו, ואני מקווה שנגיע להסכמות. היה נושא נוסף, זה הביצים בקמעונאות, האפשרות לקנות, זה לפעם הבאה. הבנתי. אז רק אומר שבנושא הביצים אני מקווה שבהסכמה הנושא הזה ירד, ואני מאחל לכולנו יום טוב.

תודה רבה לך, חבר הכנסת אלון שוסטר, ובוקר טוב לחבר הכנסת רון כץ.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, במוצ"ש האחרון יצאו כרבע מיליון

צעירים, מבוגרים, דתיים, חילונים, אנשים שאוהבים את המדינה שלנו, אנשים שהיו פה מהקמת המדינה, שהגיעו לכאן מאהבת המולדת, אנשים שהתגייסו לצבא, מתייצבים למילואים, ודור שלם של צעירים שמודאגים באמת מהעתיד שלהם במדינה הזו.

נתניהו קורא "אנרכיסטים". אז אני רוצה להסביר מה המשמעות האמיתית של המילה. ההגדרה של המילה "אנרכיסט" על פי המילון היא אזרחים התומכים בביטול משמעותי מוחלט או חלקי של מבנים חברתיים היררכיים. רבע מיליון ישראלים ציונים פטריוטים, שעמדו כתף אל כתף מתחת לאלונקה יחד עם יואב קיש,

עם עמיחי שיקלי, עם אבי דיכטר, וכן, גם לצד נתניהו, הם לא מקבלים את החוק? הם אלו שמבטלים היררכיה פיקודית? חלקם עדיין משרתים בגאווה את המדינה, מפקדים ומבצעים את המוטל עליהם. להם אתם קוראים "אנרכיסטים"? יואב גלנט, מיהו אנרכיסט? השר שחולק איתך סמכויות במשרד ושירת כפקיד בחטיבת המבצעים, שנתפס חוסם כבישים עם דלק, או ראש השב"כ לשעבר יורם כהן? עמיחי שיקלי, מיהו אנרכיסט? השר לביטחון הטיקטוק, שמורשע בטרור וקולו נדם במשך שעות כשתקפו את חיילי צה"ל, או חבריו לטייסת של שר החינוך יואב קיש?

מיהו אנרכיסט? חבר הכנסת שנעצר בגין פעולות תג מחיר, או בוגי יעלון, רמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, שעשה יותר מבצעים ושמר על המדינה כנראה יותר ממה שנדע אי פעם?

משרתי המילואים, משלמי המיסים, עמוד השדרה של החברה הישראלית, מסרב לשתוק, מסרב לשבת בחיבוק ידיים כאשר שלישיית "מה דחוף" נתניהו, לוין ורוטמן, מכרסמים בדמוקרטיה. הם זועקים ונלחמים על המדינה שלנו, על הערכים שכולנו גדלנו עליהם כאן. מה שהם מנסים לעשות זה לא תיקון של מערכת המשפט, זו לא רפורמה, הם לא יושבים לדבר, הם לא רוצים לתקן, הם לא מקשיבים לביקורת, הם מחוקקים בקצב מטורף בדרך לחסל את הדמוקרטיה הישראלית. נתניהו טוען שהחלשת בית המשפט העליון תחזק את הדמוקרטיה, שרת התעמולה של הרפורמה מגלה שהיא יכולה להסתדר גם ללא מדפסת ומסבירה שישראל תהיה טיפה'לה יותר דומה למדינות מתוקנות. אבל למעשה זה לא נכון. אני שומע שמשווים את הרפורמה הזו לכל מיני מדינות בעולם,

הבעיה שהם לוקחים את החלקים שנוח להם מכל מדינה ומנסים להרכיב איזשהו פסיפס שיתאים למידות שלהם, שיתאים לנאשם בשלושה כתבי אישום ושיתאים לכל החבורה הזו. אז בואו נעשה סדר. ניקח את קנדה לדוגמה. בקנדה, אחת המדינות המתוקנות, החוקה כוללת סעיף שמאפשר לפרלמנט לחוקק חוק ברוב רגיל המתגבר על ההגנה על זכויות אדם הקבועות בה.

והינה מה שלא מספרים לנו, יש פה "אבל" חשוב, בקנדה קיימת הוראה המאפשרת לקבוע כי חוק מסוים יהיה בתוקף למשך חמש שנים.

אין לפרלמנט אפשרות להתגבר על כל חוק שהם רוצים, ושם זה נגמר. יש מערכת של פיקוח, יש מערכת של ביקורת. את זה שכחו להגיד בוועדת חוקה, את זה גם לא ייתנו לנו להגיד בוועדת חוקה, כי כשאתה מנסה לדבר בוועדת חוקה אתה מגלה את כוחם של הסדרנים, גברתי היושבת-ראש. לא רק ההוראה הזו קיימת שם. פסקת ההתגברות בקנדה כוללת גם הגבלות. המחוקקים יכולים להתגבר רק על זכויות ספציפיות שהוגדרו בה, כגון חופש המצפון, ההתאספות וההתאגדות. הם לא יכולים להתגבר למשל על זכויות הנוגעות להענקת שוויון בין גברים לנשים, וכמובן, תיראו מופתעים, הם לא יכולים להתגבר על הזכות לבחור ולהיבחר. אז כנראה שהרפורמה של קנדה והמערכת של קנדה לא תתאים למדינת ישראל. ואם נתניהו כל כך להוט להשוות את ישראל לקנדה, אז שיואיל בטובו

מגילת זכויות אדם, ועל הדרך יעגן את כוחו העקרוני של בית המשפט העליון להפעיל ביקורת שיפוטית. ואני שומע שרוצים להשוות אותנו גם לבריטניה, אז בואו נדבר על בריטניה. לבריטניה אומנם אין חוקה, לכן בית המשפט העליון לא יכול לבטל חוק אלא רק להצהיר שאינו מתיישב עם עקרונות חוקתיים. במדינת ישראל כוחה המשטרי של המדינה כמדינה דמוקרטית קיים בעקבות פעילותו של בג"ץ.

ללא בג"ץ כנראה שישראל הייתה נמנית עם מדינות העולם השלישי. שם הדמוקרטיה לא קיימת. בקנדה ובבריטניה, המדינות המתוקנות, חברי ממשלה חברים בפרלמנט אבל לא שולטים בו. בישראל קיימת ועדת השרים לחקיקה ומשמעת קואליציונית, שבעצם מאפשרות שליטה מוחלטת לממשלה ולעומד בראשה. השיטה הזו לא מתאימה גם לבריטניה, ששם יש הפרדה מוחלטת בין הפרלמנט, אז שוב, מצד אחד מספרים לנו שאנחנו נהיה יותר דמוקרטים ויותר מערביים כמו קנדה ובריטניה, ומצד שני לא מספרים לנו את כל השיטה. זה ישראבלוף מוכר של בנימין נתניהו. אז אני אומר לכם מפה, אל תזלזלו באינטליגנציה שלנו. אם היו באמת רוצים לדבר בקואליציה, הדברים הללו לא היו נשמעים מעל בימת הכנסת, הם היו נשמעים בוועדת החוקה, במקום הטבעי להם. אבל מה לעשות, ועדת החוקה של הכנסת מזמן הפכה למקום שיש לו יעד מוגדר, וכל המסביב זה רעשי רקע. אין שם באמת מקום להחלפה של דעות, אין שם באמת מקום לשמוע מומחים, והאמינו לי, המומחים הטובים ביותר במדינת ישראל היו בוועדת החוקה.

הם הסבירו והם ניסו והם הביאו דוגמאות מהעולם והם הפריכו כל טענה שההפיכה הזו מחזקת את מדינת ישראל, אבל קולם לא נשמע.

שכולנו פה לא נשמעים. יש אדם אחד שמנהל את האירוע הזה, ראש הממשלה האמיתי יריב לוין מנהל את האירוע הזה ביד רמה, ואת התוצאה אנחנו רואים. ועדת החוקה של הכנסת אתמול ביקשה להקים ועדת משנה לעסוק בחוקים שמגיעים אליה, ותקשיבו טוב למה, כי היא לא עומדת בעומס. היא לא עומדת בעומס להתעסק בדברים האמיתיים של מדינת ישראל כי היא מתעסקת רק בנושא אחד, רק בנושא אחד, ההפיכה המשפטית של מדינת ישראל. שום דבר אחר לא מעניין, לא יוקר המחיה, לא הביטחון,

שום דבר לא מעניין את ועדת החוקה. הוועדה הכי עמוסה שהייתה בכנסת הקודמת, שעבדה הכי קשה וחוקקה מאות חוקים, אם לא אלפי חוקים, מתעסקת היום

רק בדבר אחד, בחוק פרסונלי בשביל לשחרר ראש ממשלה אחד. המהפכה הזו רעה. היא לא רק מאיימת על דמותה של מדינת ישראל, על הדמוקרטיה היקרה שלנו, היא מאיימת לפלג אותנו, לחלק אותנו לשבטים. המפגינים, עם דגלי ישראל, נאבקים מדם ליבם על הערכים שכולנו צמחנו עליהם, על הדמוקרטיה, "ואהבת לרעך כמוך", מגילת העצמאות, על שוויון זכויות חברתי-מדיני גמור לכל אזרחי המדינה בלי הבדלי דת, גזע ומין. ומי ששם לב ועקב, ההפגנות מסתיימות בהמנון שלנו,

אני מקווה שזה מקובל על בנימין נתניהו שהתקווה תישאר עדיין אותו דבר, ולא נצטרך להצדיע לאיזה דגל או איזה פסל אחר. אבל כך מסתיימות ההפגנות.

עם חופשי בארצנו. האנרכיסטים האלה הם הציבור שגם אתם אחראים עליו, והם מרגישים שהמדינה נגנבת להם מתחת לרגליים, שרימו אותם, שלא רוצים אותם כאן. זה הזמן שלי לפנות אליכם. יש לנו מדינה אחת, יש לנו עם אחד. תפקידכם, תפקידך, יריב לוין, בנימין נתניהו, להקשיב להם. גם אם זה לא מעניין אותך, גם אם אתה חושב שבגלל שניצחתם בבחירות אפשר להתעלם מ-50% מהעם, תפקידך להקשיב להם. השלישייה הזו שדוחפת את הרפורמה הזו

אני רוצה לשאול אתכם: מה דחוף לכם עכשיו? מה עם כל הדברים שהבטחתם לבוחרים שלכם? מה עם כל הדברים שהבטחתם לעם ישראל? מה עם הטיפול ביוקר המחיה, בביטחון האישי, שהולך ודועך ונעלם מיום ליום?

מה עם הגיל הרך? מה עם הקפאת הקצבאות? מה עם הקפאת הארנונה? אין לי מספיק זמן בשביל לעמוד פה ולחזור על כל הבטחות

ואני שואל אתכם באמת, לא מעניין אתכם? לא אכפת לכם? מאות אלפי אנשים יוצאים בכל מוצ"ש, מאות אלפי אנשים יגיעו לפה ביום רביעי ויפגינו בכל הארץ. מה אתם אומרים לעצמכם? מה אתם אומרים לשכנים שלכם? מה אתם אומרים לילדים שלכם הינה, ניצחנו, נדרוס אותם, לא מעניין אותנו יותר מה קורה במדינה? איך אתם ישנים בלילה? איך אתם ישנים בלילה עם הידיעה שמה שאתם עושים יחריב את מדינת ישראל? למהלכים שלכם פה יש משמעות אמיתית, יש משמעות אמיתית בשטח. לחולשה שלכם פה יש משמעות בשטח. לעובדה שאתם לא מתעסקים בשום דבר אחר חוץ במהפכה המשפטית הזו יש משמעות בשטח. אנחנו רואים אותה בכל מקום, אנחנו רואים אותה על המדפים בסופר, אנחנו רואים אותה במערכת החינוך, ואולי זה הזמן להזכיר לשר החינוך שהוא גם שר החינוך, ויש קריסה טוטלית, ואני לא יודע איך ואם בכלל תיפתח מערכת החינוך בשנה הבאה. אני שומע ועוקב בדאגה אחרי המצוקה בגני הילדים, אחרי המחסור החמור בצוותים. אלו דברים שמעסיקים כל הורה במדינת ישראל. אבל את מי זה לא מעסיק? את שר החינוך. לא שמעתי אותו מדבר מילה אחת על מערכת החינוך, לא שמעתי אותו מדבר מילה אחת על המחסור בצוותים, ולא רק שלא שמעתי אותו מדבר על כך, גם יזמתי דיון דחוף בוועדת החינוך של הכנסת, אני הגעתי, יושב-ראש הוועדה הגיע, הורים הגיעו, ארגונים הגיעו, גברתי היושבת-ראש, את יודעת מי לא הגיע? שר החינוך לא היה שם. נציגי משרד החינוך שלחו, האמת שאני לא מאשים אותם, אבל שלחו דרג זוטר, שאין לו תשובות, שישב שם ואמר: אני מבין אבל לא יכול לענות לכם, אני אחזיר תשובה בכתב בעוד חודש.

שגם בעוד חודש לא יהיו להם תשובות, כי אף אחד לא עוסק בזה, כי מי שהייתה אמורה לתכלל את כל האירוע הזה

גם היא כבר הרימה ידיים ואמרה: אני לא יכולה להתנהל במה שקורה פה, אף אחד לא מנהל את האירוע אז גם אני לא פה. מידרו אותה, התייחסו אליה בצורה שאף אחד לא היה מוכן לקבל את זה, ומי שהייתה אומרה לתכלל את כל המערכת של הגיל הרך כבר לא איתנו, והיא המסמר האחרון, כי היא היחידה שנשארה שם עם ידע, שידעה לעשות את זה. אז אני מפה קורא לשר החינוך. אולי מעל הבמה הזאת אתה תקשיב, תיתן תשובה ותתייחס: מה קורה עם מערכת החינוך הישראלית? איך פותחים בשנה הבאה את מערכת החינוך בחוסר כוח האדם הזה?

מה תהיה הבשורה להורים? שוב כיתות צפופות, שוב גנים צפופים, שוב המחסור הזה בכוח אדם, שעולה לנו גם בבריאות התלמידים אבל ודאי בפדגוגיה שלהם. מה התוכנית שלכם מלבד המהפכה המשפטית הזו, שמעסיקה את כל הבית הזה במשך חודשיים? יש עוד תוכניות לציבור הישראלי?

פשוט אני מסתכלת מסביב, ואמרתי, את גם לא תאמיני איזה שר אני קיבלתי. אני קיבלתי, יש פה שר שמקשיב. לא,

את לא יודעת איזה שר קודם אני קיבלתי. אני קיבלתי את השר שהסכים להיות שר בפעם ראשונה במדינת ישראל. רציתי לשאול אותו אם השתנתה ההלכה אבל הוא הלך. אולי הרב בן צור יעזור לי.

פרוש. הינה. הינה, אחרי זה אנחנו נחזור לשם. לאן נעלמו, הרב פרוש,

לפני החלפה, רציתי לשאול אם השתנתה ההלכה ואיך אפשר עכשיו להיות שרים במדינת ישראל. מעניין אותי.

אם השתנתה ההלכה והיום מותר לכם להיות שרים. בכנסת הראשונה כיהן הרב יצחק מאיר לוין, יושב-ראש אגודת ישראל, כשר בהוראת מועצת גדולי התורה. אז מה קרה, למה כל השנים לא רציתם? ברגע אחד אתה רוצה ללמוד את זה? ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה.

טוב, אני אשאל את זה אחר כך. מעניין אותי לדעת את זה. יש פה הרבה הלכות שהשתנו, לכן אנחנו נשאל את השר לגבי עונש מוות למחבלים. אני יודע שגם זו הלכה שמשתנה. אבל זה בסדר, הכול משתנה פה בהתאם למצב. הבא להורגך השכם להורגו, לא? אני בעד, אבל אתם לא הייתם בעד אף פעם. יש הלכה של הרב יצחק, אבל אנחנו נדבר על זה אחר כך. בכנסת הזו כל הדברים המיוחדים קורים. ואני רוצה באמת, כמו שאומרים בצורה בלתי אמצעית, מדם ליבי, לפנות לראש הממשלה, כי אני לא יודע מה עוד יכול לעזור: תפתח את העיניים. תסתכל מה קורה בחוץ. אני מבין את הדילמה שלך. אל תחשוב שאני לא מבין את הדילמה שלך ואת המצב האישי המורכב באמת שאתה נמצא בו. זו לא סיבה לפרק את המדינה שכולנו גדלנו בה. זו לא הסיבה לפרק את המדינה שאתה נלחמת עליה. אתה נלחמת עבור המדינה הזו, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? תראה מה קורה. תראה מה קורה בחודש וחצי שאתם בשלטון. בחודש וחצי כל מה שעבד, התקלקל, בחודש וחצי המחירים זינקו, הריביות עולות, ויו"ר ועדת הכספים שלך רוצה לקבוע בחוק שיהיה בלתי אפשרי להעלות יותר ריביות, שהעצמאות של בנק ישראל תיפגע. עוד אבן דרך בדרך להפוך אותנו ממדינה מתוקנת למדינה שאף אחד לא ירצה להתקרב אליה. וזה במשמרת שלך. שמעתי שדיברתם אתמול והצלחת לשכנע אותו לתת לבנק ישראל את העצמאות שלו, באמת תודה רבה. אבל בזמן שאתם מדברים הכול עולה, הכול מתייקר. מי ששילם ומי שמשלם כל חודש משכנתה יודע שהיא עלתה באלפי שקלים. היחיד שלא יודע שהמשכנתה עלתה ושמדינת ישראל עכשיו משלמת לו שני בתים זה אתה. אז אולי במקום להתעסק ב-facilities האישיים שלך תתעסק עם שאר מדינת ישראל, עם שאר בני התמותה? מה דעתך אולי לקחת יום בשבוע, יומיים בשבוע, אני חלילה לא מבקש את כל השבוע, להתעסק עם מדינת ישראל? לעבור על הבטחות הבחירות שלך ולומר: אולי את זה אני אקדם, במקום כל היום להתעסק בהפיכה המשטרית המיותרת הזו? מה דעתך לומר למדינת ישראל: ביום שני ורביעי אני אתעסק ביוקר המחיה, וביום ראשון וחמישי אני אתעסק בביטחון האישי שלכם? כי נהיה פה מפחיד במדינה הזו. נהיה מפחיד לצאת החוצה, נהיה מפחיד לעמוד בטרמפיאדות. נהיה מפחיד לעמוד בתחנות אוטובוס. נהיה פה מפחיד. והזהרנו. הזהרנו על כך ודיברנו על זה ועמדנו פה לפני שהקמת את הממשלה הכי קיצונית בתולדות מדינת ישראל ואמרנו שזה יקרה. ולא סתם לפני הבחירות לא הסכמת להיות בתמונה אחת עם השר לביטחון לאומי, בשביל שחלילה לא יקשרו ביניכם אם המזימה הזו לא תעבוד, אם בטעות לא תצליחו להקים ממשלה, שתוכל להתנער. אז אני רוצה לומר לך משהו, בנימין נתניהו. לא תוכל להתנער לעולם. זו תהיה המורשת שלך. במשך שנים עבדת על מורשת מפוארת, אבל את הפרק האחרון בספר שלך אתה כותב עכשיו. את הפרק האחרון בספר שלך אתה כותב יחד עם השר הכי קיצוני שהיה אי פעם במדינת ישראל,

שעדיין לא גינה תקיפה של חיילי צה"ל.

של סיירת גולני הותקף אתמול על ידי יהודים, אני חושב שזה לא היה מספיק ברור: כוח של סיירת גולני הותקף אתמול על ידי יהודים.

שנהג בו יהודי האיץ לעבר כוח של סיירת גולני. זה מעולם לא קרה במדינת ישראל. מעולם לא קרה במדינת ישראל שחיילים יהודים היו צריכים להשתמש בנשק נגד יהודי אחר שמנסה לתקוף אותם. מעולם לא קרה דבר כזה. והדבר הזה קורה במשמרת שלך. כי כשלוקחים את השר הכי קיצוני, שעד היום לא מצא את הזמן לגנות את זה, והופכים אותו להיות מי שאחראי למשטרת ישראל, זה מה שקורה. זה מה שקורה, כי לאנרכיסטיים האמיתיים הללו יש היום רוח גבית מהכנסת, רוח גבית מהממשלה. ואם זה לא מספיק, אז חבר הכנסת שעומד בראש הוועדה שאחראית למשטרה אומר בקולו שהוא רוצה לראות כפרים שרופים. ואחרי זה, כשהוא הבין שהוא עשה טעות, הוא תיקן את זה. ואיך הוא תיקן את זה? הוא אמר שלא הבינו אותו. הוא לא רוצה שאזרחים ייקחו את החוק לידיים וישרפו כפרים, הוא רוצה שחיילים יעשו את זה. ואני באמת לא רוצה חלילה להשוות חיילי צה"ל לאף מדינה אחרת שנוהגים כך, כי זה לא יקרה במדינת ישראל, כי הערכים שלנו יגברו על כל קיצוני ועל כל מחשבה הזויה שקיימת אצל האנשים האלה. אבל זה לא האנשים האלה, זה אתה. אתה הבאת אותם, אתה מינית אותם. אתה נותן להם כוח.

זה שהתקפלת כבר אתמול. סך הכול, מה קרה? הוא איים וביצע שהוא לא יגיע לדיון 40 חתימות. מה זה דיון 40 חתימות, שהיית צריך לקרוא לו, לשבת איתו, להתחנן אליו?

זה אתה, בנימין נתניהו הגדול? אני לא מבין את זה. אבל אני יודע למה זה קורה. זה קורה כי אתה מבין שהממשלה הזו לא תחזיק הרבה זמן,

כי אתה חלש, זה קורה כי אתה מבין שכל אחד מהשותפים שלך לוקח כל מה שהוא יכול כי הוא יכול. לא היה מצב בתולדות הממשלות שלך שדבר כזה היה יכול לקרות, שיו"ר ועדה בכנסת היה אומר דברים כאלה ולא מודח, ששר במדינת ישראל אומר דברים כאלה ולא מפוטר. אבל זו, לצערי, המורשת האמיתית שלך. כך יזכרו אותך. יזכרו אותך כמי שנתן יד לחוקים הזויים, למהפכה הזויה שמוביל אדם אחד שיש לו איזושהי תפיסה משיחית קיצונית, וגם את זה אתה לא יכול לעצור, מוביל את זה שר המשפטים, שגם אותו אתה לא יכול לעצור, מוביל את זה השר לביטחון לאומי, שעד עכשיו התעסק בטיקטוקים ובציוצים, והיה לו נוח כי הוא לא היה צריך לקבל החלטות ולא היה צריך לקבל אחריות, אבל עכשיו, כשהוא צריך לקבל החלטות ולקבל אחריות, קולו נדם. במשך שבועות ישבנו פה ועסקנו בפקודת המשטרה שהייתה אמורה לתת לו להיות מפכ"ל-על. מה קרה למפכ"ל-העל? לאן הוא נעלם?

הוא לא באף מקום. הוא פתאום כבר לא רוצה להיות מפכ"ל-על, הוא לא רוצה להיות מפכ"ל יותר בכלל. מה קרה? איפה אתה? אלה המקומות שבהם צריכים אותך. אבל שוב, כנראה שאתה עכשיו מתחת לאיזו שמיכה, חושב איך להגיב לחברים שלך שתקפו חיילי צה"ל. אני באמת עומד פה ומסתכל על מה שקורה בבית הזה, ובאמת חושב ביני לבין עצמי מי יהיה מספיק אמיץ בקואליציה הזו לומר: עד כאן, אני לא אתן את ידי לפרק את מדינת ישראל, אני לא אתן את ידי להחריב את הדמוקרטיה הישראלית, אני לא אתן את ידי להחריב את יחסי החוץ של מדינת ישראל, אני אגנה בקול ברור את מה שקורה פה. אבל לצערי, עשו את הכיסאות האלה כנראה נוחים מדי, והתנאים כנראה טובים מדי, ובאמת אין לי שום הסבר הגיוני אחר לכך שיושבים אותם האנשים פה ולא אומרים מילה, לא אומרים מילה על מה שקורה פה, על מדיניות החוץ שלנו, על העובדה שבזמן שמתכנסת פסגה ביטחונית עם הנציגים הבכירים ביותר שמדינת ישראל יודעת לשלוח, בדרגה של ראש השב"כ, בזמן שהוא נמצא שם תחת אירוח אמריקאי, שרים חסרי אחריות שיושבים פה מצייצים לבייס שלהם שמה שקורה שם לא מחייב אותנו פה. אני באמת אומר: הרי אתם יודעים את האיומים שעומדים לפתחה של מדינת ישראל, אתם מבינים את המשמעות של אותה פסגה. ממי אתם מפחדים? בשביל מי אתם עובדים? אתם שרים במדינת ישראל. איך אמור להרגיש ראש השב"כ כשהוא שומע שהשרים הבכירים ביותר בממשלת נתניהו אומרים: טוב שנסעת, תשתה קפה, אתה לא מחליט שום דבר? כך מתנהלת הממשלה הזו. אף אחד לא מחליט שום דבר. כל יום מתעורר מישהו ומושך לכיוון שלו. בנימין נתניהו, אתה כבר לא מחליט כלום. יש לך עדיין מרחב לומר: עד כאן. להיות המבוגר האחראי, להגיד: הניסוי נכשל, אי-אפשר לקיים ממשלה עם הקיצוניים בחברה, אי-אפשר לעשות את זה, ניסינו, זה לא הצליח. אתה תצא ותיזכר כמי שהציל את מדינת ישראל.

יקום פה אחד שיביא איתו קבוצה שתגיד: עד כאן, והם ייזכרו כמי שהצילו את מדינת ישראל, ואתה תיזכר כמי שניסה להחריב אותה ולא הצליח. אז אני מציע לך מפה, אני באמת נותן לך עצה, תהיה אתה זה שעושה את זה, כי כשנצליח לעשות את זה, ונצליח, אתה תיזכר כמי שכמעט הרס את מדינת ישראל. וזה הפרק האחרון בספר שלך.

לך, חבר הכנסת רון כץ. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. בוקר טוב. גבירתי היושבת-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, אני היום רוצה לדבר על שני דברים. אני אתחיל עם הריאיון,

אם יצא לך לקרוא, במוסף הארץ עם חבר הכנסת שמחה רוטמן.

ראיתי את הכותרת.

אז בואי אני אתן לך את מה שנקרא, בוקר טוב, יו"ר הקואליציה. זה הזמן להעיר את המנומנמים שלך, לדעתי, ושיבואו לשמוע אותי,

תראי, הריאיון הזה הוא מסמך מרתק על אדם מנותק. מה שמדהים אותי, אני שמחה שאתה פה, דנינו, כי אתה אדם עם תבונה, מה שמדהים אותי זה שכשאני עליתי בשבוע שעבר, אתם יודעים, ומדם ליבי אמרתי לו: איך אתה מעז לדבר על קיפוח? אנחנו יודעים מה זה קיפוח,

מותר להגיד. אין לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לנכס לעצמנו, העולים מצפון אפריקה, חלק מזה זה עניין הקיפוח העדתי שעברנו,

אני יכולה להגיד לך שאני בטוחה שלפחות החבורה שנמצאת פה, כולל אפילו בן צור שיושב שם, לא עשו מזה קמפיין אף פעם. אותך אני מכירה כי היינו באותה מפלגה, את דנינו אני מכירה כי קראתי ושמעתי, גם רון כץ פה שיושב, ואפילו אופיר כץ, לא עשו מזה קמפיין בחיים שלהם.

הגיעו לאן שהגיעו, אמרו: אוקיי, אני יודע מה סבא וסבתא שלי עברו, אבל את יודעת, זה לא הטיקט שלי. גם את, זה לא הטיקט שלך, עם זה שהגעת מהפריפריה. ואללה, הצלחת. אני זוכרת שהיינו בכולנו, ויצא לנו הרבה לדבר, את ואני, וראיתי שהצלחת בזכות עצמך, בזכות משפחה תומכת, צריך להגיד, בן זוג תומך, ילדים.

במקום שלי, הרבה בזכות אימא שלי, שמה לעשות, החיים לא היו קלים אליה, והיא אמרה: מה שאני לא עשיתי הבת שלי תעשה. אני לא הייתי בתיכון, היא תהיה בתיכון, כל הדברים האלה, הצבא. למה אני נותנת לך את הפרומו הזה? כי כשעליתי לדבר על שמחה רוטמן מדם ליבי כאב לי, כי שמעתי אותו כאיזשהו אדם פריבילג ששום דבר בחיים לא נחסך ממנו, שבטח המדינה לא מנעה ממנו דברים,

בן צור ואני דיברנו בחוץ, והוא סיפר לי על הדיון החשוב שהוא הולך אליו בבית המשפט, שגם הוא אגב מקיפוח, בנושא של עולי תימן. בדיוק אותו סיבוב שעברנו כאן, אני אומרת "עברנו"; כשאני עליתי ודיברתי על שמחה רוטמן בכלל עליתי כי כשישבתי כאן שמעתי אותו מדבר ואז צעקתי לאוחנה: אוחנה, איך אתה לא מגיב? אתה הרי בהשבעה שלך לכנסת דיברת על ההורים שלך, לי ירדה דמעה, שמעתי איך הוא סיפר. אמרתי לו: למה אתה לא אומר לו כלום? אני יושבת פה, אני אומרת לו: תעצור את זה, מה זה הקשקוש הזה, שהוא מתלונן על קיפוח? ראיתי שאוחנה באמת, בתור יושב-ראש, מה הוא יגיד לו? עליתי לפה וישר התחלתי לדבר, ובאמת לא תכננתי, בכלל תכננתי לדבר על זה שפתחו לי את התיק בכניסה למליאה, שזה בחיים לא היה. ובאמת הנאום הזה, אני רוצה להגיד לך, לכם בכלל, טירוף, באמת. עזבו רגע מבחינת רשתות, עזבי את המהדורה והתקשורת המסורתית. הרשתות, הטיקטוק, הכול התפוצץ. אנשים שיתפו את זה, והדבר שהכי הדהים אותי זה כמה אנשי הציונות הדתית, אנשים שהם בשר מבשרה,

נמצאים בעמדות מפתח במדינה, התקשרו אליי, סימסו לי ואמרו לי: מירב, בול. זה מה שעברנו.

אני גם אגיד שבראותה נשימה התקשר אליי מזכ"ל בני עקיבא, והבטחתי לו גם שאני אבוא לביקור בבני עקיבא, כי אני חושבת שבבני עקיבא יש ילדים וילדות ואנשים נפלאים, ואם באמרה שלי חטאתי, אמרתי להם: אל תדאג,

בפוסט שלי גם דיברתי על זה. למה אני אומרת לך את זה? כי קודם כול זה הפליא אותי, כי אני דיברתי כאן במליאה ביום שני, ותוך כדי, כמובן, התגלגל אירוע הספונג'ה. התעלמתי ממנו בצורה מסוימת, מעבר לזה שזו לא הייתה התנצלות אמיתית, כי אם אתה קורא לי "קול של ספונג'ה" ב-24:00, ומתנצל בפניי ב-23:30 למוחרת, רק אחרי שכל הרשת שטפה אותך, אז הוא על חצי כוח של התנצלות. לא משנה, גם אירוע הספונג'ה מאחורינו. אבל למה אני מחזירה אותך לשמחה רוטמן? כי כשאני עמדתי במליאה ודיברתי עליו, לא ידעתי שביום שישי אני אקבל את העיתון, ואז אני אזכה גם לשמוע את המשנה של שמחה רוטמן, שהיא בול מה שאני אמרתי בלי שהתכוונתי.

אני דיברתי ביום שני, הכתבה התפרסמה ביום שישי, וקראתי, מה זה "קראתי"? גם מרקרתי, כדי שתבינו למה לא המצאתי כלום. אקח אותך איתי לכנסת העשרים, כששתינו היינו במפלגת כולנו. ובתקופה הזו, בכנסת העשרים, הגיע לפתחי נושא, שמקבלי הבטחת הכנסה,

הקצה של הקצה של החברה הישראלית, אלה שגם בן צור מכיר אותם מצוין, נכון?

אנשים שנשארו עם 2,500,

בשביל לחיות,

בן צור יודע בדיוק על מה אני מדברת. הגיע לפתחנו אלאלוף, אז יו"ר ועדת העבודה והרווחה,

ישבנו כולנו,

יצא עכשיו גם ששלושתנו היינו ביחד. הגיע לפתחנו נושא שאומר שמקבל הבטחת הכנסה או מקבלת, אם ההורים שלה עוזרים לה, אתה יודע, נותנים לה 2,000 שקל לצהרון, למשפחתון,

אני בטוחה שזה גם יעניין אותך, כי אתה יודע מיהם מקבלי הבטחת הכנסה. אפילו אושר מכיר את זה מעולה.

אם היא מקבלת עזרה מההורים שלה של 2,000 שקל למעון, לצהרון, לילדים, או שהוא מקבל הבטחת הכנסה ומקבל סיוע בשכר דירה מההורים שלו, לוקחים לו את הבטחת ההכנסה. אנחנו מדברים על כבשת הרש, על האנשים הכי חלשים בחברה הישראלית, שהאימא והאבא באו ואמרו להם: אנחנו יודעים שאתם במצב קשה, אנחנו נעזור לכם.

אם הם מקבלים שחור והם לא מצהירים, הכול טוב, אבל אם היא מצהירה, לוקחים לה את הבטחת ההכנסה. באנו כל חברי הכנסת,

אני ואלאלוף, יחד עם חברי הכנסת מאיר כהן, קארין אלהרר, כל חברי ועדת העבודה והרווחה, בן צור, היית אז חבר הוועדה או שהיית בתפקיד? היית סגן שר אז, לא?

היית חבר איתנו. אתה לא מאמין, ביום שישי,

בין הספונג'ה לקניות, הלכתי וחיפשתי את הפרוטוקול של ועדת העבודה והרווחה מהכנסת העשרים, וראיתי את אלאלוף אומר: אנחנו פה ביום חשוב, שבו אני הבאתי הצעת חוק בטרומית. אנחנו מסייעים להכי הכי חלשים בחברה הישראלית. הבאנו את החוק בטרומית. תוך כדי שאנחנו מתחילים תהליך, לא תאמינו, הגיע פסק דין יאיר לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ.

עתר נגד הממשלה ואמר: למה כשאני מקבל את הסיוע הזה, ובמקרה הזה זה היה מכונית, קנו לו אוטו קטן, למה לוקחים לי את הבטחת ההכנסה? בא בית משפט העליון, בג"ץ, ואמר: המדינה לא תיקח את הבטחת ההכנסה. זוכר את זה? זה לא כזה מזמן, האמת. ישבת איתנו אז. בא בית משפט העליון ובעצם טרף לי את הקלפים. זה פגע גם בהרבה חרדים אברכים שהיו מקבלים הבטחת הכנסה. נכון. קנו אוטו טרנטה של 10,000 שקל ועיקלו להם. נכון. אז בזמן כשאנחנו התחלנו, תבין, הלכתי, הוצאתי את הפרוטוקול של הדיון של הוועדה שאלאלוף מוביל, עם חברי הכנסת מהכנסת העשרים, וכמובן מיותר לציין שהיינו גם בממשלת נתניהו, בא בג"ץ ועצר לנו את זה, אמר: אני מחליט. אתם לא יכולים להתעלל באנשים הכי חלשים בחברה הישראלית.

קיבל אוטו טרנטה כזה מההורים שלו? קיבלה עזרה בצהרון? אל תיגעו להם בהבטחת ההכנסה.

תדעו לכם, אני רואה את הפרוטוקול, אני ואלאלוף וכל שאר חברי הוועדה אמרנו: איזה יופי. חסכתם לנו עכשיו תהליך של ראשונה, שנייה ושלישית. תבין, אני עוד ראיתי שעל העזרה מהמשפחה אנחנו עוד היינו בוויכוחים אם עד 2,000 שקל, 3,000 שקל, בא בית המשפט העליון ואמר: אם הוא מקבל הבטחת הכנסה והוא מקבל סיוע עד 5,000 שקל, אל תיגעו לו בהבטחת ההכנסה. ושוב, מדברים על סכומים. ואז, לא תאמין, נחתה עליי הכתבה הזו, וקראתי. תבינו, מאז שילדתי את אריאל, בתי המתוקה, הזיכרון שלי קצת לא משהו. לכן, אני כל פעם הולכת לגוגל ובודקת ובודקת.

קראתי ואמרתי: וואי, זה פסק דין יאיר, אני זוכרת. ואז שואל אותו הכתב, שימו לב, בן צור, אתה עדיין איתי? כי היית איתי באירוע הזה, יופי. גם יפעת מכירה את זה מעולה: "מה לגבי הבג"ץ שקבע שאחזקת רכב" לאותם אברכים, שעכשיו דיברת עליהם, "אינה עילה לשלילת הבטחת הכנסה? הוא בא לעזרתם של העניים ביותר". "כמה רמאים יקבלו קצבת הכנסה בגלל פסק הדין הזה, אתה יודע להגיד לי?" הוא שואל את הכתב, "כי אני לא. ואולי אלמלא כל הרמאים האלה שבית המשפט נתן להם פתח" אתה איתי, בן צור? "אפשר היה לעזור יותר למי שבאמת מגיע. הרי אם יש פחות מקבלים, אפשר להעלות את סכום הקצבה. ברגע שבג"ץ הפך את זה לכלל, הוא דפק אלפי משפחות עניות". דנינו, אני מקווה שאתה איתי, כי אני יודעת שאתם חלק מהקואליציה. בן צור, אני בכלל יודעת את דעותיו כי ישבנו יחד ארבע שנים. זה הפריבילג שעליו דיברתי. זה עוד לפני שקראת את העמדות שלו, רק מלשמוע אותו: "כמה רמאים יקבלו?" מה זה "רמאים"? על מי אתה מדבר? זה האנשים הכי חלשים, מקבלי הבטחת הכנסה במדינת ישראל. אתה יודע מה? ישבו מולי אימהות חד-הוריות, שבאמת, את יודעת כמה התעסקתי איתן, ואמרו לי: מירב,

אני רוצה לעבוד, אני רוצה להתפרנס. אני רוצה שהבן שלי יסתכל עליי ויגיד לי: אימא, לכי לעבוד, לכי ללמוד. אני לא רוצה שתלכי כל יום לביטוח הלאומי. אז פה,

אנחנו עכשיו עושים עבודה בוועדת הכלכלה, ואני עומד לסכם אותה השבוע. שתדעי, אני מוצא בערך עשרה חוקים או תקנות מהסוג הזה. לדוגמה, אישה שהיא בחופשת לידה שלא מאשרים לה לעבוד שלושה חודשים, נניח שהעסק שלה הוא יחידני, והיא עושה לק בציפורניים. היא לא תאבד את הלקוחות שלה, היא תעבוד בשחור, אם אתם לא תאפשרו לה, היא תעבוד בשחור, כי אתם לא תסגרו לה את העסק. נכון. הראייה הכללית היא בדיוק כמו שאת אומרת. צריך לראות את הפריון. מה אכפת לכם שהיא תעבוד? זכותה. תנו לה את מענק הלידה, והיא תגביר את הפריון במשק.

הראייה הקטנונית הזו היא באמת, בין השאר,

לטפל בכל הדוגמאות מהסוג הזה. אז אני חושב,

השאלה של השילומים, שלא נתנו את זה למעסיקים ונתנו את זה ישירות לאנשים. והיום אין, האנשים לא נמצאים. מצאו פתרונות, כמו שאתה אומר. זו רק דוגמה אחת, ואני מקווה שנחסל כמה מהדברים האלה. בסוף, כשאתה מסייע לה, הרי אם האימא או הסבתא היו משלמות ישר לצהרון, בכלל לא היינו נכנסים ללופ הזה. מהרגע שראו לה את זה בחשבון הבנק, באה הפקידה בביטוח לאומי ואמרה לה: הי, את מקבלת 2,000 שקל כל חודש. היא אומרת: כי סבא וסבתא עוזרים לשים את הילדים כדי שאני אוכל לצאת מהבטחת הכנסה ולצאת לעבוד. והינה לכם דוגמה.

זו דוגמה מצוינת אחת למשהו שלא התכוונתי, אבל כנראה שקלעתי לעמדות שלו. כי אני בחיים, אתה יודע מה? תקשיב, דנינו, אני לא רוצה להגיד "אשכנזים ספרדים", כי אני לא אוהבת את זה, אבל אנחנו בחיים לא נגיד על מקבלי הבטחת הכנסה שהם רמאים. נכון?

גם אם יש, ויש, זה בטל בשישים.

אתה יודע למה? הינה, בן צור גם יגיד לך. תמיד יש רמאים. גם בעשירים יש רמאים, וגם אלה שלא מצהירים למס הכנסה. לא חסרים רמאים. אבל אני אומרת לך, אף אחד לא רוצה מיוזמתו להיות מקבל הבטחת הכנסה. אי-אפשר להגיד: כולכם רמאים, תוכיחו לי אחרת.

בדיוק, בדיוק. כי יש רמאים בכל מקום. אבל אני חושבת שבחור ובחורה צעירים, ואפילו מבוגרים, אפילו בני 60,

רוצים לקום בבוקר למשהו, ואם אתה קורא להם "רמאים", אז איזו מין תפיסת עולם מעוותת זו? אתם מבינים? עכשיו אני רוצה לתת לכם עוד נקודה אחת כי אי-אפשר שלא לעמוד, איפה אתה גר, דנינו?

לא, זה בסדר גמור. פריבילגים, פריבילגים.

קודם כול, אני רוצה להגיד לך שאני בעד שכל מי שעבד קשה יצליח בחיים, ואני בעד שאנחנו לא צריכים להצטער לא על קריית שמונה, לא על עומר ולא על תל אביב. אם אני הגעתי בעשר האצבעות שלי. לא לקחתי, לא גנבתי,

גם דנינו לא קיבל כלום. הכול הוא עשה לבד.

אני בעד. אני חושבת שכל אדם שמצליח בחיים שלו בזכות עצמו, בזכות החינוך של ההורים שלו, ככה צריך. סליחה, זה היה בהומור. התכוונתי להגיד שבשביל שאתה תהיה עם תודעה חברתית, כמו שפרופ' למתמטיקה לא חייב להיות משולש, גם אני לא חייב לגור בשכונת עוני. אתה יודע מה? היו לי על זה הרבה שיחות עם כחלון, אנחנו מזכירים הרבה את כחלון פה במליאה, על מסלול החיים שלו. לכחלון היה משפט שהיה אומר, שמי שהיה עני יכול להבין מה זה עוני.

דיברנו על זה הרבה. אבל אם אתה רוצה לסייע לעניים, אתה לא חייב להיכנס לנעליים שלהם. אתה יכול להיות מאד אמפטי ומבין, לא לקרוא להם "רמאים",

עכשיו אני רוצה להגיד משהו על תושבי הדרום. ולכבודו של כחלון הוכרז כביש הקיצור, בטקס מרשים, על שם כחלון,

וזה כבוד לאיש הזה באמת על כל מה שהוא עשה, ואני חושב שזו הזדמנות של כולנו להזכיר את השם הזה.

אתה לא מאמין, גם יום לפני דיברנו בטלפון, והוא אמר לי: מירב, הוא אדם מאוד צנוע, אז הוא אמר לי: מירב, את לא מאמינה מה יש לי מחר.

הוא אומר: כן, את מבינה? זה הבן אדם. הוא לא האמין שזה יקרה, אבל כן, הייתה לנו את התקופה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו על תושבי הדרום. לא ידעתי שאתה גר בעומר. תשמע את העמדות שלו על תושבי הדרום. עוד פעם אומר לו הכתב: "אתה טוען שבג"ץ לא בא לעזרתו של האזרח, מה בנוגע לבג"ץ אדוארדו למשל, שחייב את המדינה למגן את כל הכיתות בשדרות ועוטף עזה?" אני מזכירה לכם, גם בתקופה שלנו הייתה החלטה של הממשלה, שהשתהתה ועוד פעם ועוד פעם, ובא בג"ץ ואמר, ובג"ץ אדוארדו,

לומדים אותו בבית ספר למשפטים: אתם מחויבים למגן את הבתים של תושבי שדרות. אפרופו שיחתנו על הדרום. "כן", הוא עונה לו, "כי ילדים קטנים שחוטפים טילים על הראש הם דבר לא פופולרי. טוב שלא אמרת ארנבונים חמודים עם עיניים כחולות. די, חלאס עם השטויות. הרי המיגון עלה כסף, נכון? מישהו שילם אחרי שבג"ץ נתן פסק דין או שהכסף הגיע מהאוויר?" שימי לב, יפעת, מהם סדרי העדיפויות. מה בא על חשבון מה. "אולי כדי לקיים את פסק הדין הזה הוספנו עוד כמה הומלסים ששוכבים ברחובות? הרי אפשר להמשיך עם הפופוליזם הזה עד אין סוף. אז בג"ץ יצא גבר. כל הכבוד. אבל הכסף הזה חסר איפשהו". באמת, מה יש לומר על האדון שאומר שילדים שחוטפים טילים, ילדים לא צריכים לחטוף טילים, נקודה, בגלל שהם חיים במדינה הזאת. ואם מדינת ישראל לא מסוגלת לתת כסף למיגון, בא בג"ץ והתערב. ואז שואל חבר הכנסת, הוא אומר: ברור שהוא התערב, כי זה כמו ארנבונים חמודים עם עיניים כחולות. צריך למגן אותם. תשמעו, אני רוצה להמליץ לכולכם, משה סעדה,

אני רוצה להמליץ לכם על מסמך קריאה מרתק. באמת, אני אומרת את זה לא בציניות. הכתבה של שמחה רוטמן במוסף הארץ. תשמעו, מה אמרתי? אני מקווה, אגב, שאתם כולכם עולים להצבעה. חבל, בכל זאת עובדי הכנסת, לא, אני לא השר המקשר שלכם. אני אגיד את כל מה שבאתי לומר, כי גם תכננתי לומר את זה. חשוב שתקראו מה עומד מאחורי המנטרה הזאת. איזה? קראתי, קראתי. אני מאוד מקווה שקראת את מה שהוא חושב על תושבי הדרום. אני מאוד מקווה שקראת את פסק דין יאיר, אבל לזה היה לי את בן צור. ועכשיו לסיכום, כמובן, המשפט האחרון. חוץ מהמסמך הזה, שכל אחד צריך לקרוא, אל תדאגי, יש לי עוד נושא, קודם כול אסיים עם שמחה רוטמן שמוביל כצאן לטבח את הקואליציה הזאת, ולאחר מכן אני אדבר על הנושא האחרון, המושג הזה לא ראוי. תחזרי בך. להגיד בהקשר של רפורמה, איזו רפורמה? אוקיי, עכשיו, אתה יודע מה? רק שנייה, תקשיבי שנייה. תגידי: המשפט הזה לא ראוי, אוקיי. אז אני רוצה להגיד לך, אני חושב שהמשפט הזה, לא ראוי לומר אותו. אבל אני חושבת שכשחברי כנסת שלמים, היא מדברת פוליטית. אני מדברת פוליטית. צאן לטבח פוליטי. זה נכון. הממשלה תיפול בגללו. היא צודקת. לא צריך להגיד "צאן לטבח" אני רוצה להגיד לך משהו. דווקא בהקשר של השואה, הם ממש לא הלכו

אני בחיים לא מתעסקת, גם זה לא בסדר. אף אחד פה לא צאן ואף אחד פה לא טבח. אני בחיים שלי לא השתמשתי לא במוטיבים של השואה ולא במוטיבים של נאצים. זה שיח שצריך לעוף מהשיח הציבורי בכלל. כשאני מדברת, אני מדברת במובן הפוליטי, שאתה לוקח אנשים שיש להם עמדות ויש להם דעות, תגידי "בני ערובה". תגידי "לוקח איתו שבויים". אוקיי, בסדר. לוקח איתו שבויים, אוקיי? למרות שבתוך השבויים יש אנשים אינטליגנטים ואנשים חכמים, והם עדיין שבויים בקונספט שהוא הזוי בעיניי, כי אתה יודע, תקשיבו, היום אחרי הצוהריים דיברתי אל ראש הממשלה,

דיברתי אליו בכבוד. דיברתי על הביטחון,

על התקשורת, ואמרתי לעצמי: איך אדם כזה, ותדעו לכם, אני חושבת על זה הרבה, רואה מה קורה ברחובות ולא אומר, איך דודי אמסלם אומר, "שנייה, דקה". באמת, איך הוא לא אומר "חכו רגע, עצרו"? מה יקרה אם ועדת חוקה לא תתכנס? הרי שמחה רוטמן ימשיך.

מה קרה? תקשיבו, זה שווה לכם? זה שווה? הרי אלה חברים שלכם שמפגינים.

שכנים שלכם. זה לא רק בתל אביב, קפלן, שמאלנים, שמעתי את זה.

בראשון, באפרת, בגוש עציון, באילת, בקריית שמונה, בטבריה, בעפולה, בנתניה, העיר שלי, נתניה, אלפים. למה אתם לא עוצרים? בואו נדבר. עם כל הפיליבסטר, נשב על כוס קפה, נשמע, משה, יש שיר על "משה, אתה יודע". המרחק הוא לא גדול. המרחק הוא קטן. המרחק הוא אדיר. אתה מכיר את השיר על "משה, אתה יודע"? אומנם הוא של המזרחים, אבל אתה יכול לדעת, משה. המזרחי. לא, אבל אולי אתה לא נחשף לז'אנר המזרחי בשירים שאתה שומע כשאתה עושה ספונג'ה ביום שישי כמוני, אוקיי? כי אני גם אוהבת לשים לי שירים. סיפור אמיתי. סיפור אמיתי, אגב. תדעו לכם שבא אליי אלמוג כהן, והינה אני נותנת לכם איזה קוריוז לסיום, בא אליי אלמוג כהן היום במליאה ואומר לי: מירב,

בואי נתקדם עם זה. גם ככה עשית עליי ואחד סיבוב.

אז אמרתי לו: תשמע סיפור, אלמוג. גם לזימי הייתה לידינו. אמרתי לו: תקשיב, ביום רביעי הגעתי הביתה ב-20:00,

סיימנו את ההצבעות, הגעתי הביתה ב-20:00.

דבר ראשון כשאני מגיעה ב-20:00 הביתה, קליפס בשיער ולוקחת את הדלי.

תקשיב טוב. תקשיבי, ניקיתי את הבית, עשיתי ספונג'ה. באותם רגעים שאני עם הקליפס, אבל ממש עוד עם האיפור של אחרי הכנסת, נכנסה אליי חברה שלי. הסתכלה עליי, אמרה לי: מירב, אני חייבת לצלם אותך. בואי נפיץ את זה בכל הרשת. זה יהיה מטורף. מה אמרתי לה? לא. יודעת למה? כי אני גם סיבוב, ואחד סיבוב, אני לא מאמינה בזה. אבל הדברים המכוערים שהיו כאן במליאה, בהם נלחמתי. אגב, נלחמתי לא רק בשבילי. לכן כולם גינינו אותם פה אחד. גינינו אותם. הם לא יכולים לדבר ככה עם אף אדם. משה, אפרופו שיחתנו על גינויים שהייתה אתמול בוועדה, לגנות זה לכתוב, לא להגיע לוועדה ומשה ארבל אומר משהו וכולכם משתתפים. זה מה שאני חושבת. אמרנו את זה בצורה הכי ברורה. מה יותר ברור מזה? אין הבדל בין

אני אגיד לך גם משהו, ובאמת איתו אני אסיים. כשאנחנו ישבנו בממשלת השינוי, כמו שאת שמה לב, רבע שעה מסיימת. פעם הייתה בדיחה כזו ליבגני, וזה יעבור אלייך. אני רוצה להגיד לכם משהו, כשאנחנו היינו בממשלת השינוי, כל פיגוע שהיה כאן, עשו עלינו מה זה סיבוב. הלכו לזירות המדממות, רבו עם השרים בשטח, ציוצים, הכול "ממשלת החמאס", "האחים המוסלמים". עשו. רק תראו איך מתנהלת האופוזיציה כאן בנושא ביטחון. רק תראו את ההתנהלות ותלמדו, כי אנחנו רואים את ביטחון המדינה מעל כולנו, ואנחנו לא הופכים את זה לזירה פופוליסטית. הרי הכי קל היה לנו לכתוב עליכם עשרות ציוצים, איך אתם מתנהלים, על גל הפיגועים, על 13 הרוגים. אבל תלמדו קצת מהתנהלות האופוזיציה פה, כי הביטחון של אזרחי ישראל הוא מעל כולם. תראו איך מתנהלת אופוזיציה אחראית. הטרור הוא אירוע מורכב מאוד. אתה יכול להגיד על זה, משה. אתה לא היית כאן בממשלה הקודמת. אני בא מההתיישבות עכשיו, זאת התשובה לטרור. חוק הגירוש, אני חושב שגם בזה אין בינינו מחלוקת. אתה יודע, עוד יותר אתה מרים לי.

אני רוצה להגיד לך כי בחוק הגירוש לא רק שהצבענו, אנחנו גם הגשנו. הגשנו גם ממשלתית, גם ממלכתית.

אני אמרתי: אין מרחק בינינו, הינה, אני אומרת לך. הינה, הינה, תעצור את ההליכים בוועדת החוקה ותשבו לדבר. אנחנו מוכנים לדבר בכל רגע נתון.

אתה יודע, מכיוון שלא היה לך את העונג, תשמע, משה. חבל, כבר התחלת לדבר. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אתה כאן אופוזיציה?

גייסת את כולם? לא, אני ראיתי שלימור נכנסה עכשיו. מה את רוצה ממני? את יכולה לרדת כבר.

חבר'ה, אני רואה את כל המערכת. את מדברת עם, ראיתי שלימור נכנסה עכשיו. חבל שתפספס. אם היא כבר נשארה פה בלילה, לפחות שתצביע על חוק החלב. התבאסתי שאני פספסתי אותך,

בבקשה, אתה רואה איזו צדיקה? גם היית שומעת מה העמדות של שמחה רוטמן על מקבלי הבטחת הכנסה. אני בטוחה שבן צור,

ששולט בחומר מצוין, יוכל להשלים על ילדי עוטף עזה. ומילה אחרונה, כי אני יודעת כמה הנושא של מלחמה בטרור חשוב לך. דיברתי על התנהלות האופוזיציה, שאינה יורדת לשטח, לא צועקת על שרים, אלא מתנהלת בצורה אחראית. את יודעת למה? כי אנחנו רואים את ביטחון המדינה לפנינו. הינה, גם אתמול, כשהיו התפרעויות, אמרנו: הכי חשוב לחזק את כוחות הביטחון ולפעול לשקט, כי אבוי לנו אם במשמרת שלנו אימא תאבד את הבן שלה או את הבת שלה, החיילים והחיילות, רק בשל התנהלות לא אחראית.

האופוזיציה מתנהלת בצורה אחראית ולא מנצלת את המקום הזה. עכשיו תראו, לסיכום, מכיוון שנשארתם עד כאן, קודם כול, אני רוצה להודות לך, היושבת-ראש הכנסת כרגע. אני חושבת שזה לא פשוט לבוא ולשמוע כאן את הכול,

אני מקווה שהיה לך מעניין בחצי שהיינו כאן היום ביחד. אני רוצה גם להודות למזכירות הכנסת. אני רוצה להודות לסדרני הכנסת, למשמר, לכולם. אני החלטתי, מכיוון שחשובים לי עובדי הכנסת, מה שהיה כאן,

לימור, זה לא דומה למה שקורה עכשיו. בניגוד לאופוזיציה, שישבה פה בשנה שעברה ועשתה לפעמים שמיות עם עצמה,

מתוך אחריות לעובדי הכנסת בלבד, כדי שחבר'ה ילכו לישון, אני מושכת את השמיות של החוק הזה. זה, כמובן, מתוך אחריות לעובדי הכנסת ואכפתיות. אני מודה לך על זה שישבת כאן בשעות האלה, ואני חושבת שבשעה 08:00, אחרי שמיצינו את כל זמן האופוזיציה, כי זאת האחריות שלנו, אני מסתכלת גם על העובדים של המשכן. ראינו גם את הכתבה הלא-פשוטה שהייתה כאן לפני שבוע. יש משהו גם בלא להקשות בדקות האחרונות.

את מושכת את ההסתייגויות?

ובתנאי שאנחנו מחשבים את זה כאילו סיימנו ב-08:00, כלומר אנחנו סופרים את זמן הפתיחה של הוועדות מ-08:00.

כן, ב-13:00, אין בעיה. סגן השר משה אבוטבול, אתה מוזמן לעלות לסכם. יש הצבעה בשנייה ושלישית. בכל מקרה, סיכמנו שב-13:00 הוועדות.

יש עוד שני סעיפים. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב.

להודות לכל אלה שמצביעים למעננו, למען אותם רפתנים, למען אותם אלה שעובדים גם בשעות שאנחנו ישנים, כדי שמשק החלב יהיה יציב וטוב. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות גם למשרד האוצר, לשר האוצר ולכל הפקידים, וכן גם לשר שלנו, שר החקלאות מר אבי דיכטר, שמוביל את המשרד ברמה, ובפרט בהישגים האחרונים של ספר התקציב. הייתה עבודה נהדרת מול האוצר. תודה גם לעובדים היקרים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שעושים עבודת קודש בכל מה שקשור למען החקלאים. אני מאוד מודה לכם.

מבקש מכולם לתמוך ולהצביע בעד החוק החשוב הזה.

תודה רבה לך, סגן השר משה אבוטבול. אנחנו נעבור להצבעות,

יהיו אלקטרוניות. נתחיל בהסתייגויות. ההסתייגויות של יש עתיד. היא משכה אותן. אני אקריא את ההסתייגויות של כולם, ואז אני אומר מה נמשך. אני לא אקריא את שמות כל חברי הכנסת, רק את הקבוצות. יש לנו הסתייגויות של קבוצת סיעת יש עתיד, של קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל, של קבוצת סיעת העבודה, של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, של קבוצת סיעת ישראל ביתנו ושל קבוצת סיעת רע"מ. לפני סעיף 1, יש עתיד מסירים את ההסתייגויות שלהם, כך שהסתייגויות 1 עד 5 מוסרות.

ולכן אנחנו מסירים את 1 עד 5. אני עוברת ישר לסעיף 1, הסתייגויות של המחנה הממלכתי, של קבוצת ישראל ביתנו ושל קבוצת יש עתיד. לאחר מכן יש לחלופין. יש קבוצת רע"מ, ויש קבוצת חד"ש-תע"ל. זה אומר שעד הסתייגות 43 המחנה הממלכתי ויש עתיד מסירות את ההסתייגויות. יתר המציעות אינן נמצאות, ולכן ההסתייגויות מוסרות. אנחנו נצביע על סעיף 1, כנוסח הוועדה, בקריאה שנייה. הצבעה. סעיף 1 נתקבל. בעד, 16, נגד, אפס. סעיף 1, כנוסח הוועדה, אושר. אחרי סעיף 1 יש הסתייגויות של קבוצת יש עתיד ושל קבוצת חד"ש-תע"ל, ויש לחלופין. כל ההסתייגויות של יש עתיד מוסרות, המציעות האחרות אינן נמצאות, ולכן ההסתייגויות האלה למעשה מוסרות כולן. אנחנו עוברים להצביע על החוק כנוסח הוועדה בקריאה שלישית. חוק

נגד, אפס. אני קובעת שהצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5),

התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. אני עוברת לנושא הבא על סדר-היום. הנושא הבא על סדר-היום: התנגדויות של כמה סיעות להחלת דין רציפות ביחס לשתי הצעות החוק. חברת הכנסת מירב בן ארי, רגע. אף אחד לא עולה לנמק? לא, אנחנו לא מנמקים.

עוברים ישר להצבעה. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022, והצעת חוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), התשפ"ב 2022. את רוצה אחת-אחת? קודם כול, אני רק מציינת שאלה ההצעות. אין לנו אף אחד שמנמק את ההתנגדות, ולכן אנחנו עוברים באופן ישיר להצבעה. אנחנו נצביע על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב 2022. הצבעה. הודעת הממשלה

רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76)

נתקבלה. בעד, 14, נגד אפס, נמנעים, אפס. ההצעה להחיל דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76), אושרה. ההצעה חוזרת לדיון בוועדת הכלכלה.

28 בפברואר 2023, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.